של חבר הכנסת איתן כבל,

רצוני לשאול: 1. מדוע יש צורך במאגר,

2. מדוע נחשפים פרטים אישיים? 3. מה ייעשה לשינוי התקנות כך שהמאגר יהיה זמין לגורמים מוסמכים בלבד? תודה לחבר הכנסת כבל. אדוני השר, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, המרכז הארצי לרישום כלבים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר הוקם כדי להסדיר את הפיקוח על הכלבים במדינת ישראל וליצור מאגר נתונים אחד, כלל-ארצי, הכולל בתוכו פרטים של כלל הכלבים הרשומים בישראל. המאגר מאפשר לעקוב אחר הכלבים מבחינה בריאותית, לדוגמה חיסון כלבת, עיקורים, סירוסים ועוד,

האם אינם משתייכים לקבוצת הכלבים המסוכנים.

פיקוח על הכלבים מתוך דאגה לבריאות של בעלי-החיים וכן של הציבור. בסעיף החוק הרלוונטי לעניין בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים מצוין בבירור כי פרטיהם האישיים של בעלי הכלבים החייבים להופיע במאגר הם: שם, כתובת וכדומה, סעיף 17 בחוק. אני לא אקריא, אלא אם כן תבקש ממני. כל המשרדים הרלוונטיים, חקלאות, פנים ומשפטים, וחברי ועדת הכלכלה נתנו דעתם בנושא, ובסוף הוחלט, כאמור, כי האינטרס הציבורי ליצור מאגר מידע אמין ונגיש לציבור גובר על אינטרס צנעת הפרט. הכנסת אף קבעה כי ניתן לפנות למרכז הרישום במשרד החקלאות בבקשה להסתיר את מספר הטלפון של בעל הכלב. אם אזרח מעוניין להסתיר את מספר הטלפון שלו, הוא יכול לעשות זאת דרך כפתור באפליקציה עצמה, "כתוב לנו", ומייד נעשה זאת, או בפנייה אחרת למאגר הכלבים. אנו עמלים כעת לתת מענה מהיר על כל הפניות המגיעות למרכז בבקשה להסתרת מספר הטלפון, ופועלים להסדרת מנגנון בשילוב כלל המשרדים והגופים הרלוונטיים למציאת הפתרון הנכון אשר שומר על פרטי בעל-החיים ועל פרטיות בעל הכלב, זאת על מנת לשמור על הפרטים, גם על החוק וגם על הנתונים. תודה לשר. שאלה נוספת לחבר הכנסת איתן כבל. לאחר מכן, חברת הכנסת תמר זנדברג, שהגישה שאילתה דחופה זהה בנושא, תקבל שאלה נוספת. גם חבר הכנסת מסעוד גנאים ביקש להפנות שאלה לשר. בבקשה, אדוני. אדוני השר, תודה על תשובתך. אני מוכרח להודות שאני מכיר את כל העניין הזה. אנחנו כבר אחרי הוויכוח אם צריך מאגר או לא. צריך את המאגר, יש הסכמה מקיר לקיר, זו איננה שאלתי בכלל. כל העניין הוא שהאפליקציה מיותרת לחלוטין. זאת לא שאלה אם אתה חושף את מספר הטלפון,

לא זאת השאלה. השאלה היא למה בכלל נדרשת אפליקציה כשאתה בכל מקרה צריך לבדוק את השבב? אנחנו אומרים: אוקיי, אצל הווטרינר, שיהיה אצל הווטרינר, אני לא מתווכח על זה. אבל שכל בר-בי-רב ידע בדיוק מי הכלב שלי, איזה מחלות יש לו, למה זה נדרש? זה כמעט אותו דבר כדי להזהיר את הציבור שתהיה אפליקציה על כל אחד מאתנו, מה המחלות שלו, שלא ידביק את השני, להבדיל אלף אלפי הבדלות. אני לא אמרתי שזה לא נדרש, אני רק אומר שצריך שזה יובא לגורם מוסמך.

תודה לחבר הכנסת איתן כבל. חברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת מסעוד גנאים. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, פרשת הפרסום של האפליקציה הזאת היא חלמאות מעורבת בשערורייה.

אנחנו דנים כבר כמה שנים בוועדות הכנסת, עוד מהכנסת הקודמת, בנושא המאגר הביומטרי ועצם הנחיצות שלו, מחשש שמא ידלוף או שיהיו פריצות. כאן לקחתם מאגר שנמצא בידיכם לשימוש שתיארת אותו כרגע, שהוא שימוש סביר,

שנדון, ובמקום לשים עליו את הפיקוח ואת הרגולציה הראויה, פשוט בהתנדבות העליתם אותו לאינטרנט, ועוד הגדלתם לעשות, לאפליקציה סלולרית, כדי שכל אחד יוכל לחפש את הפרטים של אשתו של השר בנט, של אשתו של הרמטכ"ל גנץ, של אנשים כאלה ואחרים שפרטיהם, שמותיהם וכתובותיהם לא מפורסמים ב-144 ובמאגרים אחרים. פשוט פתחתם את זה לציבור, התעלמתם מכל שאלות הפרטיות, אבטחה וכו', פשוט התנדבתם לספק לציבור את המידע הזה. לכן השאלה היחידה שניתן לשאול פה היא: מתי האפליקציה הזאת תרד מהרשת,

תודה לחברת הכנסת תמר זנדברג. חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה.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 כבוד השר שמיר, מאז מונית או לקחת על עצמך את התיק של כל מה שקורה בנגב, כל העניין של הקרקעות עם הערבים הבדואים שם, הייתה לך הצהרה שההדים שלה מאוד פוזיטיביים, אמרת שהרס בתים זה דבר לא מוסרי. את זה אמרת ואני שמעתי, וזה דבר טוב. אבל מאז שאמרת, אדוני השר, כל יום יש הרס בתים ביישובים הערביים בנגב, במיוחד הלא-מוכרים, במיוחד בכפר ואדי-אל-נעם, ונהרסים שם מסגדים ויש צווי הריסה. גם אמרת שתבוא בדיאלוג עם האנשים, הידברות עם האנשים. אז ברצוני לדעת: עם מי היה דיאלוג כזה, ומה עושים בקשר למדיניות הריסת הבתים שמתבצעת שם כל יום? בבקשה, השר ישיב ודאי על דברים שקשורים לשאילתה. לגבי השאלה הנוספת של חבר הכנסת מסעוד גנאים, אתה יכול לבחור להשיב, אתה יכול לבחור להשיב בכתב. מה שהשר יחליט. אני אשיב, ברשותכם, לחברי הכנסת יחד, תשובה אחת, ולא אעשה הפרדה. מאגר הנתונים קיים גם היום. תיכנסי לאינטרנט, תיכנסי לאגף, תמצאי את זה. האפליקציה נתנה פשוט נגישות לאותו מאגר. לכן פתאום נוצר מצב שזה יותר, כי כל אחד לוחץ על האפליקציה וכדומה,

כניסה מסודרת אל האתר. אבל אותו מידע היה בידי הציבור לפני האפליקציה. כמו שחבר הכנסת כבל אומר: למה צריך היה את האפליקציה? לך לאתר ותעשה את זה. יש העניין של ממשל זמין, ואנחנו רוצים להיות כמה שיותר נגישים, יכול להיות שלא בחרנו את המקום הכי טוב, ותכף אני אציע גם הצעה, אבל לא עשינו שום דבר שלא היה קיים קודם לכן. זה על-פי חוק, אני לא הייתי בוועדה, זה ב-2002 או ב-2003,

אני חושב שכבל יכול לתת לנו את ההיסטוריה טוב יותר. היו דיונים מעמיקים בנושא, איזה פרטים לשים ואיזה לא. זאת הייתה הפשרה לפי החוק. אנחנו בסך הכול לקחנו את המאגר, שהיה מצוי גם לפני כן, ונתנו נגישות הרבה יותר גבוהה, עם הסמארטפון וכדומה. אנחנו יכולים היום לשנות את דעתנו. אנחנו נותנים היום את היכולת להוריד את אותם נתונים שאינך רוצה. מה שאני כן הייתי מציע, אני חושב, בוא נשקול שוב את העניין הזה ונעלה אותו לדיון נוסף. הרי סך הכול חלפו מאז איזה 12 שנה או 13 שנה, אז גם אף אחד לא היה מודע לכוח של האפליקציות בטלפונים. זאת אומרת, הטכנולוגיה עשתה לנו את זה. פה פשוט אני חושב שהיה מהלך, מבחינת נגישות, יש הרבה מאוד נתונים שהיית כן רוצה לקבל באפליקציה. יכול להיות שלא לגבי הדבר הזה, אבל דברים אחרים. והנושא של ממשל נגיש, פתוח לאזרחים, שבלחיצת כפתור אתה יכול לקבל תשובות, אתה יכול להגיב, לדעתי נגישות היא דבר נכון. לכן אני אומר, ניתן לשקול בעתיד את תיקון התקנות באופן שבו תהיה לציבור אפשרות לחפש רק על-פי השוואה,

ללא חיפוש בעלים, או להוריד פרטים מסוימים, וגם להתייחס, גם היום הרי אפשר לחפש את הכלב רק לפי השבב.

זה לא שאתה פוגש כלב ברחוב ואתה שואל אותו: מי הבעלים שלך? אם אתה מוצא כלב אבוד, זה רק לפי השבב. מה שהאפליקציה מוסיפה זה אפשרות למצוא כתובת ושם לפי השבב.

רץ הנכד שלי על סקטים, סיפור אמיתי מהחיים, טק-טק-טק רץ לו על הסקטים שלו, ונשך אותו כלב.

לא תפסנו את השבב, אבל אמרו לי שהבעלים זה משפחה זו וזו. מייד מצאנו את הכול, לפי שם הבעלים, או לפי הכתובת. בשביל זה שווה לפרסם את השם של השר בנט, עם הכתובת ומספר הטלפון שלו? באמת, נו. הכלב נכנס לכתובת זו וזו. הרי זה בדיוק המאגר. לא תפסת את הכלב, אבל אתה יודע של מי הוא.

אדוני, יש חוק, יש נתונים. יכולים להגיד שאפשר לעשות ככה ואפשר לעשות אחרת. אני חושב שההצעה של השר נכונה. לקיים דיון, נכון. זה לא הפורום כרגע לדיון עם השר. אנחנו נביא אפילו תיקון לחוק ונגיע להבנות בעניין. מאה אחוז.

ולכן היה רצון אז להיחשף ולפתוח. אני חושב שאנחנו מבינים את המשמעויות.

בואו נעשה על זה דיון מסודר ונחזיר את זה למקומו.

אני כן ממליץ שכל מיני חוקים אחרים, ואנחנו במשרד כן נעשה דברים כדי לתת נתונים בזמינות גבוהה לציבור. לגבי השאלה האחרונה שנשאלתי, בנושא הבדואים, אני עדיין עומד על זה שהריסת בתים, יש בה אלמנטים לא מוסריים,

אני לא חוזר בי. אנחנו משקיעים מאמצים עצומים בעניין הזה, אבל צריך לעשות את זה ככה, לא בצורה שטחית, אלא צריך לתת לזה פתרונות אמיתיים, עם אותם ראשי מועצות ביישובים הקיימים שהולכים אתנו. אנחנו כבר בדרך,

יש לנו היענות טובה מאוד, מצד משרד המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה, לכל מיני פתרונות שאנחנו מציעים. אני לא רוצה להציג פה דברים לא בשלים. אנחנו מודעים לנושא הזה, אנחנו צריכים לפתור אותו ואנחנו נפתור אותו, ייקח עוד טיפה זמן. אני עומד מאחורי הדברים שלי, והעובדה שלא כל יום אני יוצא עם כותרת בעיתון עם תמונה שלי או תמונה של משהו אחר, זה כדי לאפשר להצליח בסוף, ולא ההפך. אז בואו ניאזר כולנו בסבלנות. אתה חושב שאני מרגיש עם זה נוח?

אם צריך למצוא לזה פתרון?

אם יורשה לי, למשל ואדי-אל-נעם, 14,000. מה זה? ואדי-אל-נעם. היישוב ואדי-אל-נעם. אני מכיר אותו. 14,000. אין, אפילו לא מוקצה להם מקום איפה לעבור.

זה גם לא פורום לדיון. השר הביע את עמדתו, אני רוצה להגיד לגבי המסגדים שציינת. לגבי המסגדים שאני מעורב בהם, הם פירקו לבד, מעצמם הם פירקו. לא אנחנו, לא המשטרה הרסה אותם. התושבים עצמם הרסו, עם התניות מסוימות. ביישוב אחד התחייבתי, כשנעשה את היישוב הקבוע, אנחנו נקים להם מסגד כמו שצריך. ולגבי הדברים האחרים, נמצא פתרונות מקומיים. אבל עד היום עשינו את זה בצורה מתואמת יחסית, אולי לא מצא חן בעיניהם. עברנו דרך רשות שיפוטית, קיבלנו צו בית-משפט ועשינו את זה,

בדרך התרבותית ביותר הניתנת בנסיבות האלה. תודה לשר החקלאות ופיתוח הכפר חבר הכנסת יאיר שמיר ולכל השואלים. אני מתכבד להזמין את סגנית שר התחבורה חברת הכנסת ציפי חוטובלי להשיב על שאילתה דחופה מס' 248 מאת חבר הכנסת אבישי ברוורמן. הנושא הוא: כביש הגישה לנהרייה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, מכובדתי סגנית השר, חברי הכנסת, כביש 89 בין צומת כברי לצומת נהרייה, שבו שלושה מוקדי חירום, עמוס כמה שנים באופן חריג, מצב המהווה מטרד ואף סכנה בשעת חירום. פנו אלי כל כך הרבה תושבים ופרנסים מנהרייה ומהאזור ואמרו: העסק הזה מהווה בעיה משמעותית עבור כל האזור. רצוני לשאול: 1. האם אושרה תוכנית לכביש עוקף? 2. מה הם לוחות הזמנים לביצוע? 3. במקרה שאכן יש בעיית חירום, וישראל, חדשות לבקרים יש בה מקרי חירום, אדוני היושב-ראש, אילו צעדים מיידיים ננקטים להתמודדות במקרי חירום? תודה לחבר הכנסת ברוורמן. סגנית השר תשיב. לשאלות נוספות נרשמו חברי הכנסת חנין ומסעוד גנאים. הם היו השניים הראשונים שנרשמו. בבקשה, סגנית השר תשיב. תודה רבה, אדוני יושב-ראש ועדת הכלכלה ושותפי למאבק בתאונות הדרכים,

השאלה שלך היא שאלה במקומה. היא באמת מגיעה על רקע תלונות של הרבה מאוד אנשים שבשעות עומס אמבולנסים פשוט לא יכולים להגיע לבית-החולים. ד"ר ברהום, מנהל בית-החולים בנהרייה, בדיוק אמר מה שאמר. אפילו מקרי חירום, אי-אפשר להגיע לבית-החולים.

אני מציע שסגנית השר תשיב.

השאלה היא לחלוטין במקומה, ויש לנו בהקשר הזה בשורה ארוכת טווח ובשורה קצרת טווח. אז קודם כול, אכן, כביש עוקף ייסלל. דרך מס' 89 החדשה, צפונית לזו הקיימת, אושרה במקטע שבין דרך מס' 4 לשכונה הצפון-מזרחית בנהרייה. סלילת הקטע, כולל חיבור מהשכונה לדרך 89 הקיימת, וכן הרחבת הדרך הקיימת בקטע שבין בית-החולים לצומת החדש, מתוכננות ויבוצעו על-ידי משרד הבינוי במסגרת הסכם-גג משותף לקידום יחידות דיור, שנחתם בין רשות מקרקעי ישראל ומשרד התחבורה ומשרד הבינוי. תאריך הסיום המשוער של התכנון, דצמבר 2016. אני רוצה להגיד שמאחר שבאמת מדובר בבעיה שהיא בוערת עכשיו, אז בשלב המיידי מקודמת תוכנית על-ידי חברת "נתיבי ישראל" לשינוי הניתוב, כך שיהיה שול רחב לאורך דרך מס' 89 הקיימת, אשר יאפשר גישה לרכב חירום לבית-החולים נהרייה מכיוון כברי ומכיוון נהרייה. הצפי לסיום התכנון הראשוני הוא בעוד כחודשיים, וצפי סיום העבודה של הרחבת השול במאי 2015. אני רוצה להגיד שהכביש יסתיים, מבחינת תכנון הבנייה, ברבעון הראשון של שנת 2015. בעצם זאת התוכנית ארוכת הטווח. המשרד כן אומר שמאחר שהתוכנית טרם אושרה, לא ניתן בשלב זה להציג לו"ז להמשך תכנון וביצוע. אבל יש לך בעצם גם האישור של תוכנית הגג וגם התוכנית כרגע להרחבת השול. תודה לסגנית השר. שאלה נוספת לחבר הכנסת ברוורמן. לאחר מכן, חברי הכנסת חנין וגנאים גם יוכלו לשאול. תודה, סגנית השר חוטובלי. שמחתי לשמוע את דברייך. אבל יש רק דבר אחד, ומי כמוך יודע את זה לפחות לפי מה שהצוות שלי בדק, לגבי שלבי התכנון שאת הזכרת, שלושת הכבישים, אף אחד מהם אינו נכלל בתוכנית החומש ואינו נמצא בשלבי ביצוע. אז לכן החשש שלי, את יודעת, 2015, לפי כל, לא רק האצטגנינים, אלא גם המומחים פה, היא כבר שנת בחירות, שזה יכול להיבלע בבחירות. כמו שאמרת, לגבי הטווח הארוך אני מאוד מוטרד, כי זה לא בתוכנית החומש. אבל מה שאמרת, ואני רוצה שזה יירשם כאן בפרוטוקול, את אומרת שלגבי הבעיה המיידית כרגע, כי יש פה מקרי חירום, כבר עכשיו יש פרויקט שמתבצע עכשיו,

נכון מאוד. ובתחילת 2015 יהיה קיים פתרון מיידי לטווח ארוך. לכן אני רושם את זה,

אני ציינתי תאריך, מאי 2015. בתור נקודה, ואנחנו שמים את זה לקראת מסע הבחירות. אם הצלחת, זה שלך. אם לא הצלחת,

אז זאת באמת תוכנית משותפת. רק שנייה, גברתי סגנית השר, אנחנו נוסיף שתי שאלות ואז תוכלי להשיב לכולם. חבר הכנסת חנין, בבקשה. ואני מקווה גם שתמשיכו לגבי התכנון, כי זה לא בתוכנית החומש.

תודה לך, אדוני היושב-ראש. גברתי סגנית השר, שאלתי עוסקת באותו נושא, אבל לגבי כבישים אחרים, כך שאם גברתי לא תוכל לענות כרגע, אני כמובן אודה אם תמסרי לי את התשובה בכתב ובהזדמנות קרובה ככל הניתן. שני כבישים עמוסים נוספים הם כביש 31, הכביש המוביל לערד, שהוא גם כביש אדום, בנסיעותי לערד אני רואה שאכן מתבצעת שם עבודה. השאלה מה הם לוחות הזמנים הקיימים כרגע לסיום ולהשלמה של ההכפלה של מספר הנתיבים בקטע שמערד עד צומת שוקת. השאלה השנייה שלי נוגעת לכביש שרבים מאזרחי ישראל נוסעים בו,

כביש החוף. גם כאן מתבצעות עבודות להרחבה, בקטע עד צומת בית-ינאי. השאלה היא מה הם לוחות הזמנים הקיימים היום להשלמת העבודה הזאת.

תודה לחבר הכנסת חנין. חבר הכנסת גנאים, בבקשה, אדוני. גברתי סגנית השר, כבוד היושב-ראש, לפני שבועיים נמסרה לי התשובה של משרד התחבורה על הפקק הגדול מאוד ביציאה מסח'נין בכיוון לצומת יובלים, זה כביש 805. כל יום בבוקר ואחר-הצהריים פקק של קילומטר ויותר, מאות כלי רכב, מעכב את האנשים. שלחתי שאילתה, וקוממה אותי התשובה, אמרו שם "נתיבי ישראל": היינו שם, ראינו,

ולא הבחנו ולא ראינו שיש בעיה. איזה תשובה? כל יום אלפי אנשים שם ממורמרים בפקק, אני אחד מהם. אני אחד מהם. לא יודע, בקשתי היא שכסגנית השר, תבחנו את הדבר בחדש.

אני אלווה אותם כדי שיראו שבאמת יש שם בעיה. תודה לכל השואלים. סגנית השר, בבקשה. חבר הכנסת דב חנין וחבר הכנסת מסעוד גנאים, בעצם לשניכם יש שאלות ספציפיות על מקומות שטעונים בדיקה.

חזקת האמון שלי עליכם, שאתם שואלים שאלות על בעיות קיימות. אני אשמח להשיב לכם בכתב. חבר הכנסת מסעוד גנאים, אני אשמח אם תעביר לי את התשובה שקיבלת מ"נתיבי ישראל". בכל מה שנוגע לפקקים, אני מאמינה שיש. אני בהחלט אשמח להשיב לכם. אני רק רוצה להגיד שכולם רואים את תנופת הבנייה בכבישי ישראל, ובהקשר הזה באמת הברכות לשר התחבורה, שעושה כמיטב יכולתו לחבר את כל המקומות הטעונים חיבור. אחת הבעיות הגדולות בנושא הזה, ואולי זה חלק מהעניין, שחלק מהתכנונים באמת קשורים גם במשרדים אחרים, לא הכול תחת הסמכות הבלעדית של משרד התחבורה.

תודה רבה לסגנית שר התחבורה והבטיחות בדרכים חברת הכנסת ציפי חוטובלי. אני מתכבד להזמין את שר הרווחה והשירותים החברתיים חבר הכנסת מאיר כהן להצטרף אלינו כאן על מנת להשיב על שאילתה דחופה מס' 246 מאת חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס בנושא: עיכוב בביצוע חקירות ילדים. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, תודה רבה לך, אדוני כבוד השר, ממידע שנתקבל בלשכתי עולה, כי חקירות ילדים רבות הנדרשות בעקבות דיווחים על פגיעות קשות בילדים אינן מתבצעות בזמן, וכי נוצר תור ארוך של מאות מקרים הממתינים לחקירה, נכון ליום זה. רצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר? 2. אם כן, כיצד בכוונת משרדך לפעול בעניין?

מזל טוב אורלי.

מחלקת חקירות הילדים במשרד הרווחה היא בעיני המחלקה הרגישה ביותר במשרד, כמו שאין לי שום ספק שגם בעינייך. הטיפול באותם ילדים שנפגעים, לעתים באופן קשה, על-ידי הוריהם או אוכלוסיות אחרות, הוא מבחינתי קודש הקודשים של משרד הרווחה. ובהזדמנות הזאת אני חייב להגיד לך, שאני כבר כמה שנים, גם כשלא הייתי חבר כנסת,

על הטיפול, ועל היסודיות שבה את עושה את זה, ואני מלא הערכה. הנתונים האלה הגיעו, עשיתי בדיקה יסודית ומקיפה של המחלקה בתל-אביב, חייב להגיד,

כי בשאר המחוזות לא מצאנו שום בעיה, זה עובד כמו שצריך. משרד הרווחה מוביל בשנה האחרונה רפורמה משמעותית וחשובה ביותר במחלקות לחקירות ילדים, ובמיוחד בתל-אביב, רפורמה המכוונת לייעול המערכת באופן ברור ומובהק לטובת אותם ילדים. 1 2. בראשית דברי אני רוצה להתייחס למספרים, לשאלה שלך לגבי המספרים. למחלקת חקירות הילדים של מחוז תל-אביב מגיעות כל שנה בין 500 ל-600 חקירות חדשות,

בכל חודש, בכל חודש בין 500 ל-600. ממצאי הבדיקה היסודית, ישבו שלושה אנשים, לקחו את כל התיקים של החודש האחרון, בדקו אותם הם שיש שמונה חקירות ששוכבות מחודש יולי, יוני, ולא טופלו כראוי על-ידי מי שהיה צריך לטפל בהן. זה הנתון, שמונה חקירות.

החקירות רודפות האחת את השנייה, אבל שמונה חקירות, בטענות שלדעתי היו טענות לא ראויות אפילו להעלות אותן כאן. זאת אומרת שאין תור? אין שם תור, אין תור, יש שמונה תקועות. עכשיו, אני רוצה להסביר לך, לצערי הרב גיליתי מציאות שלפיה בשם מאבקי עובדים, ואני מבקש שתקשיבי את ויקשיבו כולם, יש באמת גבול. בשל מאבקי עובדים, ויהיו צודקים ככל שיהיו, יש מיעוט קטן שמוכן לפגוע ולשבש את חקירות הילדים, תוך כדי זה שהוא לא מגיע לעבודה, משמיץ את האנשים, שולח סיפורים לתקשורת, שולח אלי סיפורים אנונימיים, וכל פעם אני בודק ומסתבר שלא. אותם אנשים לא מוכנים לקבל את הרפורמה. תסכימי אתי, חברת הכנסת אורלי לוי, שאם אתה מגיע למקום ומסתבר שחוקר אחד עושה 20 תיקים בחודש והחוקר השני עושה תיק אחד, ראוי שיהיה מישהו שישאל אותו למה, למה אתה עושה תיק אחד ולמה הוא עושה 20 תיקים. וזאת הרפורמה. אני הכנתי לך את כל הרפורמה. חשבתי להקריא אותה פה, אני אמסור אותה לידייך, כי אני רוצה שתראי בדיוק עם מה אנחנו מתמודדים. אני מכניס את חקירות הילדים לרפורמה צודקת, שהם יצטרכו שמישהו יבוא בבוקר ויגיד להם: מה קורה עם החקירה הזאת, מה קורה עם החקירה הזאת, כל בוקר, כל בוקר, פיקוח של כל בוקר.

100 מוכנים, שבעה לא מוכנים, ועל זה הם יוצאים למאבק. יש עכשיו עיצומים, הם אמרו לי שהם ישביתו. יעשו מה שהם רוצים, ישביתו, הכול פתוח, אי-אפשר להשאיר את הדבר הזה. את היית בין אלה שהוסיפו תקנים, אני יודע את זה. יש תקנים, אין בעיה של תקנים. כולם מאוישים? כל התקנים מאוישים? כל התקנים. אין 30 תקנים, לא, בדקתי את זה, לא. אנחנו כל הזמן מחפשים. אין שום תקן שאנחנו מונעים אותו. כל הזמן רוצים לצרף אנשים, אין בעיה של תקנים.

אבל יש תקנים שהם לא מאוישים, אולי כי לא מצאו אנשים? הבאתי, יש לך שאלה נוספת,

תני לשר להשיב. בתל-אביב יש 50 תקנים, כל ה-50 מאוישים. בצפון יש 27 תקנים, הם מאוישים. בירושלים, 11 תקנים מאוישים. בדרום, 11 תקנים מאוישים. כל 90 התקנים, כולל התוספת שלך, מאוישים. לצערי הרב, יש חוקרי ילדים שלא נמצאים בעבודה בגלל מחלה כזאת או אחרת כבר שלושה, ארבעה חודשים. אנחנו שמים ממלא-מקום, ולכן הם כותבים שהמקומות לא מאוישים. אבל מי שנמצאת חולה או נמצא חולה שלושה חודשים בביתו, עד שלא יובהר המצב אני לא יכול לאייש את התקן שלו, אלא לשים ממלא-מקום.

אבל ממלא-מקום מתפקד כחוקר ככל,

מתפקדים, להוציא שמונה מקרים שאני לא אגיד אותם פה, אני אגיד לך אותם אישית, בגלל צנעת הפרט, שהם מקרים חמורים, שאת צודקת בטיעון שלך שלא טיפלו בהם, לא טיפלו בהם כראוי. השאר עובדים ומתפקדים, וכל החומר כאן ואני אעביר לך אותו. תודה לשר. יש שאלה נוספת? יש שאלה נוספת. בבקשה, חברת הכנסת אורלי לוי. אחריה, שאלה נוספת גם לחבר הכנסת הפעיל של הבוקר, חבר הכנסת מסעוד גנאים. ראשית, אני באמת מודה לך, אדוני השר. זה אמור להרגיע קצת. רק שבעבר, כשאנחנו טענו שיש למעלה, זה מסוג הדברים שאסור להיות בהם רגועים. זה כל יום מלחמה, את צודקת לגמרי. אין לנו הפריבילגיה להיות רגועים. בעבר, כשהיה העניין של למעלה מ-1,500 חקירות ילדים שמחכות, אז בהתחלה, אפילו לא השר אלא הגורמים הממונים במשרד הרווחה, לא רק שהם התכחשו, הם גם ראו בנו מי שנלחם בהם במקום לראות בנו מי שעוזר להם. כי עובדה שבסוף הבאנו תקנים, במלחמה משותפת, גם עם היושב-ראש לשעבר של הכנסת. אני רוצה לשאול: כדי שלא נחזור למצב שהיה, שהיה קטסטרופלי, שחקירות ילדים פשוט בסוף בוטלו כי עבר זמן, ואדוני יודע שבחלק מהמקרים כבר אין שיתוף פעולה, וחלק לא רלוונטי, כי הילד שכח פרטים חשובים. אז אני רוצה לדעת: כדי למנוע את המצב, האם הוקם מנגנון בקרה ופיקוח שיבדוק יום ביומו, כמו שאמרת קודם? באמת, איפה הדברים אמורים? ואני רוצה לשאול עוד שאלה אחת: חלק מהרפורמה היא בעצם להפוך את מנהלי התחנות, אם אינני טועה, למנהלים שאינם מתוך תחום חקירות הילדים, אינם עובדים סוציאליים. ואני לא באה לנקוט פה עמדה אם זה נכון או לא נכון, השאלה אליך, ואולי כדאי לרדת לעומק של הדברים, מנהלי התחנות, לא יהיו עובדים שהם לא עובדים סוציאליים. אבל יכול להיות שפה יש קושי, כי עובד סוציאלי או חוקר ילדים יכול לדעת את הדחיפות של חקירה שהגיעה עכשיו, אולי מעבר לחקירה שהגיעה לפני יומיים שהיא פחותה בסכנתה. והשאלה היא, האם המנהלים המקצועיים האלה מבינים, חברת הכנסת אורלי לוי,

תנו לסיים עם השאלות, ואז השר ישיב בנחת לכולם. מבינים מה דחוף ומה פחות, יש להם הרגישות, יש להם הידע,

כי ברגע שאתה לוקח מנהל לשכה שאולי הכישורים שלו כאלה ואחרים אבל אין לו נגיעה לתחום, האם לא מסתכנים בכך שיהיו החלטות שהן הרות גורל כלפי אותו ילד, אבל מבחינת המספרים, הצ'ק-ליסט,

אז זה לא מחכה הרבה זמן, אבל זה דחוף, כי מדובר באונס קשה מאוד של ילד? תודה לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. חבר הכנסת מסעוד גנאים, שאלה נוספת, ואז השר יוכל להשיב. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, מתוך דיונים שהיו לפני שבוע בקשר לרצח נשים באזור רמלה-לוד, התבררה עובדה מאוד חמורה, שיש שם מחסור בעובדים ובעובדות סוציאליות, וגם יש שם מחסור בחוקרים ובחוקרות של נשים ושל נוער ערבים או דוברי ערבית. האם כבודו מודע לנושא בקשר לעובדים ועובדות סוציאליות, ומה עושים בדבר? שם הדבר מאוד חמור, כי יש רצח נשים בהיקף גדול מאוד ולא נורמלי. תודה, חבר הכנסת גנאים. כבוד השר, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מודה לך על היותך מורה טוב. אני לא מורה, אני רק מנהל את הישיבה. חברת הכנסת אורלי לוי, זה בדיוק הליקוי שגיליתי. זה בדיוק הליקוי שגיליתי, שמי שאינו עובד סוציאלי הוא שקבע את הצ'ק-ליסט, וזה לא יעלה על הדעת, והרפורמה בדיוק באה לתקן את זה. לא יכול להיות שפקידה, ואני מעריך מזכירות בית-ספר, ואני 30 שנה עבדתי,

מזכירת בית-ספר לא אמורה להחליט על הביצוע הפדגוגי של בית-הספר. ולכן,

ותהיה מוכשרת ככל שתהיה, היא לא זו שאמורה למיין את התיקים האלה ולהחליט מה נכנס עכשיו ומה בעוד עשר שעות.

אז אני תמים דעים אתך, ואנחנו משנים את זה. אני שוב חוזר: את תקבלי את החומר, תעירי את ההערות שלך על החומר, אני אשמח מאוד שתהיי חלק מעוד עיניים שיסתכלו על הרפורמה, ונתקן את מה שצריך. כי, אני חוזר למה שאמרתי: מעבר לתקשורת ומעבר לפוליטיקה, אלה ילדים, ואנחנו מחויבים להם. וככל שיהיו עוד אנשים כמוך, שרגישים לדברים האלה, שיסתכלו על הדברים, החוכמה לא נמצאת בצד אחד, אם יהיה מישהו שיבוא ויגיד שאפשר לעשות את זה ככה או אפשר לעשות את זה אחרת,

בקשר לדברים שלך, אדוני, חבר הכנסת גנאים, לא חסרים עובדים סוציאליים, לא בלוד ולא ברמלה. ככה עלה בדיון בוועדת, לא חסרים עובדים סוציאליים, לא בלוד ולא ברמלה. ולא חסרים עובדים סוציאליים, עכשיו תקשיב, בענייני אלימות במשפחה.

לא חסר שום תקן של עובדים סוציאליים במגזר הערבי, להוציא,

את מזרח-ירושלים, שזה טיפול אחר. מה הבעיה? הבעיה שבחלק מהיישובים, ואני רוצה שתדעו את זה, חברי, עובדים סוציאליים דוברי ערבית לא מוכנים להיכנס לתוך הבעיות האלה, ואומרים לי: מאיר, אנחנו לא רוצים לטפל, אנחנו לא רוצים להיכנס למשפחות, קשה לנו. מה שאני ביקשתי ממנהלי המחלקות: אני מוכן לממן תוספת של תקנים, תביאו עובדים סוציאליים, או מהצפון או מהדרום, שלא מכירים את המשפחות. זה מאוד מורכב, זה תלוי בנורמות החברתיות. אבל לא חסרים תקנים. לא חסרים תקנים. חסרים אנשים, לא תקנים.

חבריא, כשאני בא למחלקה ואומרים לי שיש שני תקנים שמטפלים באלימות אבל העובדים לא מוכנים להיכנס למשפחה מסוימת,

אתם יודעים את זה, אתם יודעים על מה אני מדבר. זה עלה בדיון, לכן, מה שאנחנו מנסים לעשות זה להביא חבר'ה, לנייד אנשים דוברי ערבית מהצפון, דוברי ערבית מהדרום, שיטפלו בנשים מוכות, שיטפלו בילדים בסיכון, בכל התופעות. לגבי הרציחות, לצערי, אני אישית מלווה יישוב בצפון, יישוב ערבי, אני אישית מגיע לשם כדי לפתור את הבעיה, כי זה באמת דבר איום ונורא. אז אם אני הגעתי למצב שאני נוסע לשם ויושב עם ראש המועצה ועם הצוות, עם אנשי אבטחה שלנו, ואני אישית נפגש עם המשפחות. זה אומר עד כמה הדבר הזה רגיש בעינינו. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת מאיר כהן, שר הרווחה והשירותים החברתיים, שהשיב על שאילתה של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. אני מזמין את השר לביטחון פנים חבר הכנסת יצחק אהרונוביץ. אני מזמין את השר לביטחון פנים לעלות לכאן ולהשיב על שאילתה דחופה מס' 244 מאת חבר הכנסת דוד אזולאי. הנושא הוא: איסור לגדל זקן בשירות הכבאות. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, נודע לי כי נציבות הכבאות החליטה לאסור על כבאים לגדל זקן. זו, כמובן, הוראה בלתי אפשרית לשומרי מצוות המגדלים זקנים מכוח אמונתם, וכן פסילת מועמדים שומרי מצוות להתגייס למערך הכבאות. רצוני לשאול: 1. האומנם כן? 2. האם תורה לבטל הוראה זו?

תודה לחבר הכנסת אזולאי. אדוני השר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הרשות הארצית לכבאות והצלה ממונה על בריאות עובדיה ומחויבת לשמור על בטיחותם, ולשם כך היא משקיעה בציוד, באימונים, בהדרכה ובהקפדה על נהלים. לוחמי האש נדרשים במהלך עבודתם לעשות שימוש במערכות נשימה פתוחות וסגורות. התקנים הבין-לאומיים המטפלים בנושא, דוגמת התקן האמריקני, ה-NFPA, והתקן האירופי, אוסרים באירועי כבאות והצלה שימוש של לוחמי אש בעלי זקנים

עקב חשש לחוסר אטימה בין המערכת לפניו של לוחם האש. הוראות ההפעלה והבטיחות של מערכות הנשימה שהרשות לכבאות וההצלה עושה בהן שימוש אוסרות גם הן שימוש במערכות אלו בידי בעלי זקן, בדומה לתקנים הבין-לאומיים. נוסף על כך, מבדיקה שנערכה לגבי הנטען בשאילתה בנושא זה של המצב שהיה לפני מועד כינונה של הרשות, פברואר 2013, עולה כי גם בתקופה של איגודי הערים ושירותי הכבאות עד פברואר 2013 היה קיים בדיוק אותו איסור על גידול זקן ללוחמי האש. גם ניסוי מעשי שנערך ברשות לכבאות והצלה העלה כי אין איטום מספק בשימוש במערכות נשימה על-ידי בעלי זקן. לפיכך הנחה נציב הכבאות וההצלה כי לוחמי האש לא יגדלו זקן, בהתחשב בסכנה לבריאות לוחם אש בעל זקן באירועי כבאות והצלה שבהם נעשה שימוש במערכות האלה. אינני רואה כל מקום לשנות את ההוראה הזאת. לוחם אש שבכל זאת מבקש לגדל זקן, רשאי להתמודד על תפקידים אחרים ברשות שאינם מחייבים את הסרתו של הזקן מטעמים מבצעיים, כגון באגף המניעה או באגף המינהלה. אני רוצה לשלוח מכאן, מעל במה זו, את תנחומי למשפחתו של רס"ר סאמר עסלי, זיכרונו לברכה, אשר מצא את מותו הטרגי בעת מילוי תפקידו במניעת דליפת האמוניה באירוע הקשה ביום חמישי, 6 בנובמבר 2014, ולאחל רפואה שלמה ליתר הפצועים. אני מציע להסתפק בתשובה הזאת. תודה לשר לביטחון פנים. שאלה נוספת לחבר הכנסת דוד אזולאי. לאחר מכן גם חברי הכנסת מקלב וגטאס מבקשים לשאול שאלות נוספות. אדוני היושב-ראש, אדוני השר,

אני מצטרף לדברי התנחומים ולאיחולי החלמה מהירה לפצועים. אדוני השר, ידוע לך שחלק גדול מאזרחי מדינת ישראל לא מקבלים מסכות אב"כ, וזה בגלל היותם מגדלי זקן. מה שנאמר לנו כרגע, ואני מבין שהכול מתוך דאגה, ואני שותף לדאגה לאותם כבאים, ואדוני יודע עד כמה אני מעריך את השירות הזה. אבל יחד עם זה, זה אומר שאנשים שומרי תורה ומצוות שמגדלים זקן לא יוכלו להצטרף למערך, כי אז בעצם עומדת בפניהם הברירה, להוריד את הזקן אם ברצונם להצטרף למערך שירותי הכבאות. אני חושב שהרעיון צריך להיות, אולי למצוא פתרון. ברוך השם, בעידן הטכנולוגי של היום בוודאי אפשר למצוא פתרון. כי מה שאתה עושה כרגע בעצם גורר את כל המערכות השונות במדינת ישראל, פשוט לא לאפשר לאנשים שרוצים לגדל זקן, שלא יוכלו לגדל זקן מאותה סיבה שאדוני מונה. לכן, אני מבין את תשובתו של השר, אבל יחד עם זאת הייתי מצפה מכבוד השר שיימצא פתרון כלשהו, ואני מאמין שבבדיקה מעמיקה בעולם ניתן למצוא פתרונות. מה לעשות, אנחנו חיים במדינת יהודים, ויש אנשים שמגדלים זקן, בניגוד למקומות אחרים בעולם.

תודה לחבר הכנסת דוד אזולאי. חבר הכנסת מקלב, בבקשה, אדוני. האם שר האוצר יוכל להיות כבאי אחרי שהוא יעזוב את הכנסת, מפני שיש לו זקן? כבר אין לו. אה, הוא הוריד את הזקן, הוא יכול להיות כבאי. בכישורים שלו, הוא לא עומד בדרישה. בבקשה, חבר הכנסת אורי מקלב. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, השאלה של חבר הכנסת דוד אזולאי היא הרבה יותר רחבה מהשאלה של אותו כבאי שמפטרים אותו, או שלא קיבלו אותו לעבודה בגלל הזקן, אלא היא הנושא של שילוב חרדים, ואפילו דתיים,

אני מכיר דתיים שהיו בשירות הכבאות ועזבו בגלל חוסר התחשבות בדברים כלליים. המסר סביב חוסר ההתחשבות במקרה הזה ובעוד מקרים, זו אף פעם לא שאלה פרטית של כבאי כזה או אחר או שוטר כזה ואחר. זה בעצם אומר התחשבות בנושא הזה של צרכים דתיים, וזה תלוי תמיד בחוות דעת או בשיקול דעת של מפקד, ולא במשהו מערכתי. אתם משקיעים הרבה בשילוב של חרדים, בפרסומות, ביחסי ציבור, אבל בדבר הבסיסי, בהתחשבות בצרכים שלו, בפתרונות יצירתיים כאלה ואחרים, ויש פתרונות גם בנושא המסכות, כפי שאמר דוד אזולאי, גם בנושאים אחרים של התחשבות, לא עושים את זה. זה נכון במערכת שלך, זה נכון גם במערכות ציבוריות אחרות, כמו חברת החשמל, שיש בה עובדים רבים. בהיי-טק, כל מיקור-החוץ שמקיימים היום גם במשרדים הממשלתיים, עובדים נחוצים, שהם כישרוניים, ממש עילויים בתחום שלהם, בתחום המחשבים, לא מקבלים אותם מפני שהם לא לוקחים תורנות בשבת למקרי חירום כאלה ואחרים שאולי יכולים לקרות. המסר והנזק שיש בזה הוא הרבה יותר רחב מהנושא של הזקנים, הרבה יותר מערכתי, וחשוב לטפל בזה גם באופן מערכתי.

תודה רבה לחבר הכנסת אורי מקלב. חבר הכנסת באסל גטאס, בבקשה, אדוני.

כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אתה ער לדרישה שהולכת ומתעצמת בקרב הציבור הערבי הקורא להתפטרותך, או לפיטוריך, עקב הצהרותיך בשבוע שעבר בעניין הצורך לסיים כל אירוע בהריגה של המפגע, לשיטתך, מה שתרגמו השוטרים בכפר-כנא לאותו רצח מזעזע.

האם אתה רואה קשר בין דבריך לבין התפקוד של השוטרים בכפר-כנא, והאם כבודו אכן מתכוון להתפטר מתפקידו, או לפחות להתנצל על הדברים. תודה לחבר הכנסת גטאס. ודאי שהשר חייב להשיב רק על שאלות שקשורות ישירות לנושא השאילתה, על איסור גידול זקן וכבאות. חברי הכנסת אזולאי ומקלב, מאחר שאני ער לצורך הדתי לגדל זקן, אני ער לכך, עובדה היא, במשטרה, במשמר הגבול, שירות בתי-הסוהר, כל מי שמבחינה רפואית, מבחינה דתית, מאפשרים לו את הדברים האלה. הבעיה היא בשירות הכבאות, האטימה של אותן מסכות, כשנכנסים, כמו באירוע האחרון במפעלי עמק-חפר לטיפול באמוניה. אני הייתי שם, ראיתי את המסכות, הבדיקות, התקן הבין-לאומי והתקן במדינת ישראל, אין אטימה מוחלטת. זה לפגוע בבריאותו של הכבאי שנכנס לאירוע כזה. ולכן, אני אומר שוב, זה לא שרצינו, אנחנו יודעים. גם בכבאות יודעים את הדברים האלה. עולה יותר כסף. לא, אני אומר שהדברים האלה ידועים. עש גם כבאים דתיים, ואני ראיתי אותם בעבודה גם באירוע האחרון בעמק-חפר. ולכן אני אומר שיש תפקידים אחרים, למשל אגף שלם של כבאות ומניעה, אגף המינהלה. ללכת ולשים את זה ולהיכנס ולסכן את הכבאי, אני חושב שזה לא נכון. לכן, אני חושב שההנחיה נשארת. אנחנו לא משנים. לשאלתך, חבר הכנסת גטאס, א. שאלתך לא ראויה לתגובה, אבל אני כן אגיב שאין לי שום כוונה להתפטר, למורת רוחך. אני ממשיך בתפקידי, שאני רואה בו תפקיד רציני מאוד ואחראי.

תודה לשר לביטחון פנים חבר הכנסת יצחק אהרונוביץ. חברי הכנסת, עד כאן שאילתות דחופות. אנחנו עוברים לחקיקה, מי שמעוניין להשתתף בהצבעות מתבקש לשבת. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת חיים כץ להציג לנו הצעת חוק הודעה בדבר קבלה או אי-קבלה למקום עבודה, התשע"ד 2014, לקריאה טרומית. הנמקה מן המקום. חבר הכנסת כץ, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, שוק העבודה היום הוא שוק אינטרנטי. העולם השתנה. אנשים מגישים קורות חיים, אנשים מגיעים לראיונות, ומבקשי העבודה לא זוכים לקבל מענה. הצעת החוק הזאת באה לחייב מעסיקים לתת מענה לדורשי העבודה בתוך 90 יום, הוא חייב לתת תשובה 90 יום אחרי קבלה לריאיון, איפה זה עומד, ומהריאיון, בתוך שבוע, אם הוא קיבל אותו או לא קיבל אותו. זכותו של המעסיק שלא לקבל בן-אדם לעבודה, אבל הוא חייב להגיד לו: תשמע, אתה לא מתקבל אצלי לעבודה. אנשים באים וממתינים, והם לא יודעים, והם לא הולכים למקומות אחרים, וממתינים, וזה לא הוגן ולא סביר, וצריך להתייחס לאנשים, גם לדורשי עבודה, כאל אנשים שווי זכויות במדינה הזאת. אני מקווה שהכנסת תאשר את הצעת החוק. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת חיים כץ. את עמדת הממשלה אנחנו נשמע מפי השרה סופה לנדבר. בבקשה, גברתי. הצעת חוק הודעה בדבר קבלה או אי-קבלה למקום עבודה, התשע"ד 2014, של חבר הכנסת חיים כץ וקבוצת חברי הכנסת. בבקשה, גברתי השרה.

שממשלת ישראל תומכת בחוק, כפוף להתחייבות של המציע לקדם את הצעת החוק בתיאום עם המשרדים הבאים: הכלכלה,

המשפטים ונציבות שירות המדינה. תודה לחברת הכנסת סופה לנדבר, שרת העלייה והקליטה, שמסרה את עמדת הממשלה. הממשלה מסכימה להצעת החוק, לכן יש זכות לחברי כנסת להתנגד. חבר הכנסת ישראל אייכלר אכן מבקש להתנגד. אני רק מזכיר לחבר הכנסת אייכלר, ולכולנו, שבמקרה כזה לא ראוי שיתמוך בהצבעה בהצעת החוק.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני עולה להביע התנגדות להצעת החוק לא מפני שאני לא חושב שצריך לענות לבן-אדם שהגיש מועמדות, זו הצעת חוק טובה. אבל כשמדברים על תעסוקה ועל מקומות עבודה אני רוצה להביע את מחאתי בשם מאות-אלפי יהודים שנמנע מהם, חסומה בפניהם הדרך לעבודה, כולל הנושא שהשר לביטחון פנים הזכיר פה, שבעלי זקנים לא יוכלו להיות מכבי אש. זה דבר מדהים. אני בטוח שבמדינות נאורות זה לא יכול לקרות, אבל ודאי לא במדינה יהודית, שיש בה בעלי זקנים, ברוך השם. אף שהיו כאלה שחשבו לפני 70 שנה שלא יהיו פאות וזקנים בתוך 20 שנה, ברוך השם יש הרבה כאלה, ולא יעלה על הדעת שהם לא יוכלו לעבוד במקום עבודה כזה.

יש בעיה של אטימה. ומי שיש לו בלורית, יש בעיה של אטימה? מצאו מסכה בשבילו? ימצאו גם; ויש מפוחים גם לבעלי זקנים. והדבר הזה גם משליך לגבי מלחמה עתידית, שלא תהיה. בזמן מלחמת המפרץ אמרו לבעלי זקנים שהם צריכים להתגלח שמא יבוא איזה טיל עם גז מעיראק, אבל היו שם אז מפוחים, ואפשר היה לעשות את זה, והמדינה לא עשתה את זה, והיה בג"ץ, ובג"ץ אמר שצריך למצוא את הפתרון, ולא מצאו. לכן, אדוני היושב-ראש, כשמדברים על עבודה, איזו שאלה אם צריך לתת,

אני מצפה מחיים כץ, כיושב-ראש ועד עובדים כל כך חזק, שידרוש: לוחם אש שעובד במכבי אש, שרוצה לגדל זקן, שיתאימו לו אטימה עם מפוח, כשהוא נכנס למקום מסוכן, ולא להגיד: הם לא יכולים לבוא לפה. כך אני מתכוון לציין ולהדגיש שבכל מקום עבודה היום כמעט יש ליהודי בעל זקן, לא בגלל הזקן, בעיה להתקבל, אם בהיי-טק, אם במקומות אחרים, ודאי במגזר הציבורי. חוץ מהתעשייה האווירית. חוץ מהתעשייה האווירית, לא? אתה יודע שלא. אני יודע, בכל מקום יש. אנחנו ביקשנו, למשל, הצעת חוק שיש כמוה לגבי נשים, לגבי אתיופים, לגבי ערבים, ייצוג הולם. הכנסת לא הסכימה פעם אחר פעם להעביר את הדבר הזה. אז פתאום דואגים למישהו שהגיש מועמדות?

כשאנשים מגישים מועמדות עם מספר טלפון כשר או מספר לא כשר, אם זה מספר כשר הוא לא מקבל תשובה בכלל. עכשיו הוא יקבל. אז אולי זאת הצעת חוק טובה. נו, מה אני אעשה? היושב-ראש אומר שאם אני מביע התנגדות אני לא יכול להשתתף.

תודה רבה. אתה יכול להשתתף,

אתה לא יכול לתמוך, כי אחרת עושים פלסתר את התקנון. בבקשה, חבר הכנסת אייכלר הסביר את עמדתו, ואנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק הודעה בדבר קבלה או אי-קבלה למקום עבודה, התשע"ד 2014, כפי שנימק אותה חבר הכנסת חיים כץ, בתמיכת הממשלה, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הודעה בדבר קבלה או אי-קבלה למקום עבודה, התשע"ד 2014, לדיון מוקדם בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה.

אני קובע שהצעת החוק אושרה בקריאה טרומית, ותועבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות להכנתה לקריאה ראשונה. חברי הכנסת,

זה לא סוד שאני מובילה יחד עם חברי חברי הכנסת מהלך שבו נבטל את תאגידי המים. כבוד סגן שר האוצר, תאגידי המים הפכו להיות הפרה החולבת של האוצר, אנחנו משלמים את מחיר תאגיד המים ולא את מחיר המים, ונכון לבטל את תאגידי המים. בינתיים התכנס צוות בין-תחומי, בין-משרדי, שאמור להביא את מסקנותיו בימים הקרובים, ועד שהוא יביא את מסקנותיו אנחנו נאפשר לאותן ערים שלא התאגדו בתאגיד, להאריך את האי-תאגוד שלהן כדי שיוכלו לעמוד בדרישות החוק. לכן אני מבקשת מחברי הכנסת, מהאופוזיציה גם כן, להצביע בעד החוק החשוב הזה. תודה לחברת הכנסת מירי רגב. את עמדת הממשלה ימסור לנו השר אהרונוביץ. בבקשה, אדוני.

חברי חברי הכנסת, אני אשיב בשם שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. תיקון חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א 2001, סעיף 6 לחוק תאגידי מים וביוב,

שתחילתו ביום 31 ביולי 2001, קובע כי אם רשות מקומית לא החליטה בתוך שלוש שנים מיום תחילתו של החוק להקים תאגיד מים וביוב, רשאים שר הפנים ושר האוצר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להורות לה להקים תאגיד כזה. סעיף 6א קובע כי בתום שש שנים מיום תחילתו של החוק, רשות מקומית לא תפעיל את שירותי המים והביוב שבתחומה אלא באמצעות תאגיד. בסעיף קטן (ג) נקבע החריג שלפיו שר הפנים, בהסכמת שר האוצר ושר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאים לפטור רשות מקומית מחובה זו. שש שנים מתחילתו של החוק חלפו בשנת 2007. במועד זה היו אמורות כל הרשויות המקומיות בישראל לחדול מאספקת שירותי מים וביוב ולעשות כן באמצעות תאגידים. עד היום הוקמו 55 תאגידים, אשר מאגדים כ-140 רשויות מקומיות, ויש כ-40 רשויות מקומיות אשר טרם הקימו תאגיד כלשהו. במסגרת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג 2013,

בין היתר, כי המועד האחרון להקמת תאגיד כאמור הוא כ"ט בשבט התשע"ד, 30 בינואר 2014. לאור העובדה כי בחודשים אוקטובר-נובמבר 2013 נערכו בחירות לרשויות המקומיות, ובכמה רשויות מקומיות נבחרו ראשי רשויות חדשים, אשר נזקקו לזמן התארגנות ולימוד הנושא, לרבות הכרת מבנה משק המים העירוני המקומי, תוקנו בתיקון מס' 7 לחוק סעיפים 2 ו-6 לחוק לדחיית המועד האחרון להקמת תאגיד, ובהתאמה לכך מועדים נוספים אשר קשורים, בין היתר, בהקמת תאגידים אזוריים, למי שלא יקים תאגיד עצמאי כאמור. על רקע הקמת הצוות על-ידי שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ושר האוצר, לפני כמה חודשים, אשר תפקידו, בין היתר, לבחון את נושא התאגוד, מוצע לדחות את המועד האחרון שבו על רשות מקומית להקים חברה או להצטרף לחברה קיימת ולהעביר לה את הפעלת משק המים והביוב, ובהתאם, מועדים נוספים אשר נקבעו בחוק. זאת כדי לתת שהות לצוות לסיים את עבודתו ולהגיש את מסקנותיו לשרים, אשר יכול ויכללו תיקוני חקיקה אחרים וחדשים.

לתמוך בהצעת החוק של חברת הכנסת מירי רגב, ובלבד שתוצמד להצעת חוק ממשלתית מתאימה, אשר על ניסוחה עמלים כעת. תודה רבה. תודה לשר יצחק אהרונוביץ. כאמור, יש תמיכת הממשלה. חבר הכנסת גטאס מבקש להתנגד להצעת החוק. ועדת שרים. אין הצמדת חוק ממשלתית, כי הם לא מביאים, זאת בעצם הצעת חוק פרטית, זה החוק. שמתואמת ממשלתית, בגלל שאין לנו זמן. הבנתי. והדבר השני, כבוד היושב-ראש, עולה פה חבר כנסת ערבי עם כאפיה. אני מבקשת לבדוק אם על-פי כללי הכנסת מותר לחבר כנסת ערבי לעלות עם כאפיה, עכשיו הסרת את ההתנגדות שלו לחוק. הוא פעם שנייה עולה כדי שיראו את הכאפיה. הוא חיכה לך, נו. הוא חיכה לך.

יש לך עדיין צורך להתנגד,

מתנגדת לכאפיה? זה לא יפה? אני רוצה לדעת את כללי הכנסת, כמו שאנחנו באים עם כיפות, הוא יכול לבוא עם כאפיה, תאמיני לי. בחייך, אני אספר לך, אם יהיה לך זמן אחר כך,

אתה רצית להתנגד לחוק, ומקובל מימים ימימה לדבר על החוק.

השגת, שמו לב, אתה עם כאפיה. זה בסדר גמור. בבקשה.

אני גם לא מתנגד דווקא מפני שמירי רגב היא שהביאה את החוק. יש הרבה דברים במה שהיא חושבת ומאמינה בנושא משק המים שגם אני שותף לה.

רבותי, בתור מהנדס מים ואיש הסביבה אני חרד לכל טיפת מים ולכל המשק שנקרא משק המים. אני חושב שמה שקורה כאן בשנתיים וחצי האחרונות בכל מה שקשור לתאגידי המים הוא שערורייה. אין אסטרטגיה, אין תוכנית עבודה, פעם האוצר רוצה לצמצם את זה מ-55 ל-19, רוצה לאחד תאגידים, רוצה לבטל תאגידים, ואין common sense. אין common sense. היו עיריות, אי-אפשר לשים סרגל וללכת עליו, צריך לעשות במחשבה. אני אומר לכם, אני יודע שיש ראשי מועצות או ראשי עיריות שמחר בבוקר רוצים את משק המים חזרה, כדי לעשות בו מה שהם רוצים. זו עוד חלקה של שלטון, זו עוד חלקה של משרות, זו עוד חלקה של השפעה. יש מקומות שללא התאגידים, גברתי מירי רגב, לא היו מים. ניתוקי המים היו יום ולילה ביישובים מסוימים, כולנו יודעים את זה, והמצב לא הסתדר אלא אחרי הקמת התאגידים. אז אי-אפשר לשפוך את הילד, איך אומרים, עם המים. לשפוך את הילד עם המים. צריך לעשות הכול במחשבה. יש עיריות, כמו עיריות חזקות, שמשק המים אצלן עבד כמו שעון, למה לעשות להן תאגיד? למה להכריח אותן ללכת לתאגיד? יש יישובים חלשים, אני בעיקרון, הפילוסופיה שלי בעיקרון היא שאסור שיהיה משק מים ריכוזי מדי. היום הכול דרך "מקורות". גם תאגידים אזוריים יכולים לעבוד בפיתוח מקורות מים, להביא יותר מים, לעשות תוכניות של התייעלות, של חיסכון. אז לא דוחים הכול, או עושים הכול תאגידים או שאין תאגידים. צריך לבנות אסטרטגיה ברורה, אזורית, מינהלתית, עירונית, גם כלכלית וגם אדמיניסטרטיבית, ואז לעבוד, ולא שליפות על-פי השיקולים של הקואליציה.

תודה לחבר הכנסת באסל גטאס. כאמור, לא מקובל לתמוך בהצעת חוק אחרי שהבעת התנגדות, אבל אני מבין שההתנגדות שלך אכן לגופו של עניין. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון, דחיית חובת התאגוד ברשויות המקומיות שאין להן תאגיד), התשע"ה 2014. ההצבעה החלה. ההצעה להעביר את הצעת

מים וביוב (תיקון, דחיית חובת התאגוד ברשויות המקומיות שאין להן תאגיד),

חברי הכנסת, 69 בעד, אין מתנגדים, יש נמנע אחד. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה טרומית ותועבר, ועדת הפנים והגנת הסביבה. ועדת הפנים? בחוק הקודם דנו שם, בוועדת הפנים. ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לא נשמעו דעות אחרות. בבקשה, אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה: הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון, שינויים בתקציב הביטחון), התשע"ד 2014, של חבר הכנסת יריב לוין וקבוצת חברי הכנסת. תנמק את ההצעה חברת הכנסת מרב מיכאלי. הנמקה מהמקום. דקה לרשותך, גברתי. אדוני,

הצעת החוק של חברי הכנסת יריב לוין, היוזם הראשון,

עפר שלח ואנוכי, מבקשת לקבוע בחוק את סמכותה של הממשלה לקבוע סכום נמוך יותר מהסכום הקבוע בחוק לעניין העברה או הגדלה של סכומים בתקציב הביטחון שטעונות אישור של הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון ולוועדת החוץ והביטחון. היום הסכום עומד על 89 מיליון שקלים, סכום שמחייב אישור של הוועדה בשביל להעברתו מתוכנית לתוכנית. למותר לציין שזה סכום גדול עשרות מונים מהסכום שנדרש בשבילו אישור בכל משרד אחר, שעומד על 1.9 מיליון שקל. כבר היום, צריך להגיד, הממשלה מכתיבה לעתים סכומים נמוכים יותר לאישור של הוועדה המשותפת.

ההצעה היא לקבוע ולעגן את סמכותה של הממשלה בחוק לעשות כן, בגלל החשיבות של השקיפות לא רק בתקציב הכללי אלא גם, ואולי אפילו ביתר שאר, כמובן, בתקציב הביטחון. אנחנו נשמח על תמיכת חברות וחברי הכנסת. תודה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. סגן שר האוצר, חבר הכנסת מיקי לוי, ישיב בשם הממשלה, ימסור לנו בעצם את עמדת הממשלה. הוא כרגע מחפש את החומר. מה קרה, סגן השר? יש כל כך הרבה שאני לא יודע איפה זה. שינויים בתקצוב הביטחון, בתקציב הביטחון, ליתר דיוק. אין שירה בציבור בינתיים, חבר הכנסת אלקין, אנחנו מחכים לתשובתו של סגן שר האוצר. ואנחנו אכן מזמינים את סגן שר האוצר חבר הכנסת מיקי לוי, שמצא את התשובה הנכונה לחוק הנכון, אני מקווה,

התקציב (תיקון, שינויים בתקציב הביטחון). אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הממשלה מסכימה להצעת החוק, ותודה רבה לך. תשובה קצרה, אין התניות. הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון, שינויים בתקציב הביטחון), התשע"ד 2014, של חבר הכנסת יריב לוין וקבוצת חברי הכנסת, כפי שהציגה אותה חברת הכנסת מרב מיכאלי, בתמיכת הממשלה, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר

הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון,

64 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת החוץ והביטחון להכנתה לקריאה,

אני מוסיף לפרוטוקול שגם חבר הכנסת אבישי ברוורמן התכוון לתמוך בהצעת החוק הנ"ל. היא תועבר לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת להכנתה לקריאה ראשונה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה: הצעת חוק לקידום ולהגנת העיתונות הכתובה בישראל, התשע"ד 2014, של חבר הכנסת איתן כבל וקבוצת חברי הכנסת. בבקשה, אדוני. עד עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברותי וחברי חברי הכנסת, רשמות פרלמנטריות, חבר הכנסת אלקין, בבקשה. זה יום חג שלי, ואתם ככה? כל אחד, אנחנו, תודה,

אני חוזר, חברי הכנסת ברוורמן ויחימוביץ.

אדוני היושב-ראש, חברותי וחברי חברי הכנסת, רשמות פרלמנטריות, ואחרון אחרון חביב, מר שלדון אדלסון, שאומנם איננו נוכח פה אתנו, אך רוחו מרחפת מעל הבית הזה ובתוך האולם וממלאת בו כל פינה עד להתפקע, הצעת החוק שלשמה התכנסנו כאן לא באה לעולם בגלל איזה רצון זדוני לפגוע ב"ישראל היום". מטרתה להציל את כלל העיתונות המודפסת בישראל, שהולכת ונמוגה לנגד עינינו. זוהי חקיקה למען הפלורליזם, למען ריבוי הדעות, למען העיתונאים ולמען כלל עובדי העיתונים. זהו מאבק על כך שבתוך כמה שנים לא נהיה מדינה של עיתון אחד בלבד, מדינה שבה בעל המאה הוא בעל הדעה היחידה. שלדון אדלסון מבקש להיות הקברן של שוק שנאבק על חייו, ואתם לא צריכים להאמין לי בעניין הזה, הרשו לי לצטט את כתב העת לענייני ביקורת התקשורת "העין השביעית", בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה: "כיצד באמת ריסק 'ישראל היום' את שוק העיתונות המודפסת בישראל", כותב איתמר ב"ז, ומסביר: "במשך קרוב לשבע שנים, במקביל להצפת השוק בעיתון חינמי, הצליח גוף התקשורת של שלדון אדלסון לשבור באופן קבוע ומתמשך את שוק מודעות הדפוס, מקור ההכנסה העיקרי של העיתונים המתחרים". במילים פשוטות, אדלסון, אחד האנשים העשירים בעולם, לא מוכר למפרסמים מודעות במחירי רצפה כי הוא אוהב להפסיד כסף או מתוך פילנתרופיה, הוא עושה זאת באופן ציני כדי למוטט את מתחריו, כדי למוטט את העיתונות הכתובה בישראל. הגיע הזמן לדבר במילים ברורות גם על הפיל הנוסף בחדר: כולכם יודעים ש"ישראל היום" יכול לנהוג כך רק משום שהוא לא מתקיים בזכות הצלחתו כעיתון, אלא בזכות מאות מיליונים של רווחי הימורים שמוזרמים אליו ממעבר לים. בכל פעם שהוא מחלק עותק נוסף בחינם, או מוכר מודעה במחיר מגוחך, הוא מפסיד כסף. אך בכל פעם שמהמר בקזינו מפסיד את מכנסיו, "ישראל היום" מרוויח בגדול. האם יש מישהו בבית הזה שחושב בכנות שככה נראה מודל של עיתון נורמלי? שכך נראית תחרות הוגנת? שהחרפה הזאת יכולה לעבור ללא התערבות של בית-המחוקקים? חברותי וחברי חברי הכנסת, ואפשר לחשוב על איזו התערבות אני כבר מדבר. אומרים עלי שאני מבקש לסגור את "ישראל היום", ומקווים שאם יפיצו את השקר הזה חינם למספיק אנשים, בסוף יאמינו בזה. אז בואו נעמיד דברים על דיוקם אחת ולתמיד: אינני מבקש לסגור את עיתון "ישראל היום",

חברותי וחברי חברי הכנסת, למנוע את סגירת כל שאר העיתונים במדינה, למנוע את פיטורי עובדיהם ולמנוע אחדות המחשבה. "ישראל היום" ימשיך לצאת לאור גם לאחר שהחוק יעבור, ואף יוכל להימכר במחיר סמלי, כמעט אפסי בהשוואה למתחריו. אבל אם אלה שמוציאים אותו לאור, חבר הכנסת יצחק כהן, בטוחים שהציבור לא יסכים לשלם עבורו אפילו שקל אחד,

אם הם חושבים שהעיתון שלהם איננו ראוי למכירה, עיתון שאיננו ראוי למכירה אפילו בשקל אחד גם לא ראוי לחלוקה חינם. נהיית קפיטליסט. עיתון זה לא מילקי.

עיתון זה לא מילקי, ואפילו מילקי לא מחלקים חינם. הוא מוצר שמשפיע על תודעתם של בני-אדם, וצריך להתייחס אליו בכבוד הראוי. בניגוד להם, אני מתייחס בכבוד למוסד העיתונות. הרי לא סתם קם אדם בבוקר, גם אם הוא שווה 37 מיליארד דולר, ומחליט לשרוף מאות מיליונים על עיתון שמחולק חינם. והחינם הזה, שהפך לפתע פתאום לערך עליון, מקודש, הרי הוא לא באמת חינם. גם ברומא חילקו הקיסרים לחם ושעשועים כאילו חינם, אבל המחיר היה ברור, חופש המחשבה, החובה ליישר קו עם הקיסר. אז אני שואל אתכם, חברותי וחברי חברי הכנסת, זה החינם שאתם רוצים, שבשמו אתם מוכנים למוטט את שוק העיתונות? שבעבורו תסכימו לעצום עיניים בפני הסיפור האמיתי שמאחורי החזות התמימה למראה של "ישראל היום"?

אדוני היושב-ראש, נניח לרגע שהגביר של העיירה יציב בסטה בכיכר המרכזית וישווק, חבר הכנסת אילן גילאון, עגבניות ושאר ירקות חינם. היימצא האוויל שיעדיף לרכוש בשוק עגבניות בכסף מלא? ברור שעד מהרה יביא הדבר להתמוטטותם של כל החקלאים. הרי אם היה בא יהודי עשיר מחו"ל, מתוך כוונה טובה אפילו, ומציע לחלק תוצרת חקלאית חינם לאזרחי ישראל, מאות-אלפי פירות וירקות בכל יום, לא הייתם נותנים לו לפרוק את הקונטיינר בנמל לפני שהייתם אוסרים זאת, ובדין, כי כשהגביר יחליט שהוא מפסיק לשווק חינם לא יישארו חקלאים במדינת ישראל ולא תהיה תוצרת חקלאית מקומית. כך עלול להיות עתידה של התקשורת המודפסת הישראלית.

אתה מתנגד ל"ישראל היום" כי יש לו אג'נדה ימנית. אינני מתנגד לעיתונות אידיאולוגית. אדרבה, היא מעניינת, מפרה את הדיון הציבורי ומזריקה לו מרץ. אולם "ישראל היום" איננו עיתון אידיאולוגי. הוא תופעה שאין לה אח ורע בעולם החופשי. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת עמרם מצנע, העיתון הזה איננו מביט ימינה, אינו פוזל שמאלה ואינו דורך במרכז, כל מהותו היא פולחן האישיות של המנהיג. במקום לשמש כלב השמירה של הדמוקרטיה הוא משמש כלב התקיפה של נתניהו, מתרפס בפני אדוניו ונושך על-פי פקודה כל מי שלא מיישר קו. מאפריקה באים לארץ כדי ללמוד את סוד ההצלחה של החקלאות הישראלית, מסינגפור מגיעות אלינו משלחות כדי ללמוד איך עושים היי-טק, ולא ירחק היום שגם מצפון-קוריאה יעלו אלינו לרגל, כדי ללמוד איך עושים עיתון. גם הקמפיין שמנהל נגדי "ישראל היום" מתאים יותר למשטרים אחרים, לא לדמוקרטיה. אלפי מילים נשפכו על דפיו בניסיון להפחיד אותי. לפתע פתאום, מהיום שבו הנחתי הצעת חוק על שולחן הכנסת, בעמודים הפותחים של "ישראל היום" אין חדשות, אין טרור, אין עוני, אין תקציב המדינה, רק הצעת החוק לשמה התכנסנו כאן. אדוני היושב-ראש, תחקירנים מפשפשים בימים אלה בעברי ומתשאלים את מכרי, ואני יכול לחסוך מכם את המאמץ: לו היה לי משהו להסתיר, אפילו הפעוט ביותר, מלכתחילה לא הייתי נכנס למערכה הזאת.

חברותי וחברי חברי הכנסת, מדברים על הון ושלטון, אני שואל: מה יותר הון שלטון מזה? "ישראל היום" הוא תרומה לא מדוּוחת של מיליארד שקל שהעביר אדלסון עבור תקציב הפרסום של פוליטיקאי אחד. במשך שבועות "ישראל היום" מוכר איזו מעשייה לציבור ולחברי הכנסת, כאילו הקמפיין שהוא מנהל הוא למען העיתונות והדמוקרטיה. אז, חברות וחברים, תקשיבו: השבוע קרתה לשלדון אדלסון תאונה מצערת. ברגע של היסח הדעת הוא אמר את האמת, וככה נשמעת האמת של שלדון, ואני מצטט: אני שונא את העיתונות, הוא מבהיר, ומוסיף לקינוח: זה בכלל לא נורא אם ישראל לא תהיה מדינה דמוקרטית. אז, חברותי וחברי חברי הכנסת, אם אתם עוד צריכים הוכחה, חברותי וחברי, אלה שכל הזמן אתי, מטיפים לדמוקרטיה, חברותי וחברי חברי הכנסת, אני פונה אליכם, מבקש ברגע הזה, אדוני היושב-ראש, ואני מסיים, זה מאבק למען עיתונות חופשית, אומר לכם זאת בהן צדק,

בהן צדק.

תודה לחבר הכנסת איתן כבל. את עמדת הממשלה ימסור השר יובל שטייניץ. בבקשה, אדוני. גבירותי ורבותי, התבקשתי למסור את עמדת הממשלה במקומו של שר התקשורת, שנמצא בחו"ל, בדרכו לארץ, ואני עושה את זה ברצון רב. שמעתי את דבריו של חברי איתן כבל, ואני מוכרח לומר לכם, כמעט שהשתכנעתי. אם יש עיתון שלדעתו של איתן כבל וכמה חברים פה בפרלמנט איננו טוב, איננו איכותי, איננו מוצא חן בדעת חלקנו או רובנו, בואו נסגור אותו. זה באמת, אמרת, דיברת על צפון-קוריאה, שיבואו מצפון-קוריאה ללמוד איך עושים עיתון. אם הצעת החוק שלך תעבור, יבואו מצפון-קוריאה כדי ללמוד איך סוגרים עיתון, מצפון-קוריאה ומאיראן ומכל מיני מדינות שבהן סוגרים עיתונים. התופעה הזאת, הרעיון הזה, שפרלמנט יסגור עיתון בהצעת חוק, הוא לא רעיון שמכבד את הדמוקרטיה הישראלית, יסגור עיתון או ימנע ממנו להתקיים בתנאים הנוכחיים או בצורתו הנוכחית. זה רעיון מסוכן מאין כמותו, כי מה שצריך להגיד לחבר הכנסת כבל: אדוני, אולי אתה לא אוהב את "ישראל היום" וחושב שיש לו קו מערכתי שלא מוצא חן בעיניך, אבל זה בכלל לא רלוונטי, כי מחר יהיו פה אנשים שלא יאהבו את הקו המערכתי הברור של עיתון "הארץ", ויהיה פה במקרה רוב מקרי, או לא מקרי, שיציע לסגור את עיתון "הארץ", ואתה, עם התקדים שלך, סולל את הדרך ונותן את הלגיטימציה לכך שבפרלמנט שלנו יהיו הצעות חוק לסגור כלי תקשורת, עיתון או רשת טלוויזיה או אתר אינטרנט. רק אם "הארץ" יימכר בשקל, זה אומר שגם יורידו את המחיר של, אני כבר אגע במחיר. אני הקשבתי קשב רב לנימוקים של איתן כבל. היו שני נימוקים: אחד כלכלי, שנראה על פניו לגיטימי, יש פה מה שנקרא "דמפינג" או פגיעה בעיתונים האחרים בגלל חלוקה חינם או מחיר נמוך לעיתון. אני תכף אגיב על זה, אבל רוב טיעוניו של איתן כבל, מי שהקשיב ברצינות, היו כנגד העיתון "ישראל היום" וכנגד עורכיו ובעליו. זו הייתה ליבת הטיעון. לאיתן כבל יש ביקורת קשה על העיתון "ישראל היום"; בזה התמקדו דבריו. עכשיו, אני אומר לכם: אין פרלמנט בעולם הדמוקרטי שבו מנמקים חוק להצרת צעדיו, ובעצם לסגירתו או לצמצומו של כלי תקשורת בגלל תוכנו, בגלל מהותו, מפני שלחלק מחברי הבית יש עליו ביקורת כזו או אחרת. זה לא דבר שנשמע במקורותינו בעבר. זה מבהיל. כשישבתי פה, הקשבתי לאיתן כבל מטיח האשמות וביקורת, לגיטימית, לגיטימי לבקר כלי תקשורת, מטיח ביקורת קשה ב"ישראל היום" זכותו להטיח ביקורת קשה ב"ישראל היום" ואז הוא אומר: בואו נסגור אותו, בואו נבטל אותו, הוא לא עיתון טוב, הוא יותר מדי חד-צדדי, יש לו קו מאוד ברור. חבר הכנסת כבל, בכל העיתונים, בעולם יש המון עיתונים שיש להם קו מערכתי ברור. בארצות-הברית יש עיתונים שתומכים ברפובליקנים כל הזמן, וכאלה שתומכים בדמוקרטים כל הזמן, וכאלה שהם איפשהו באמצע או לפעמים פה ולפעמים שם. גם לעיתון "הארץ" יש קו מערכתי מאוד מאוד מאוד ברור, ואתה יודע כמה פעמים אני מרגיש שעיתון "הארץ" מייצג רק מחנה אחד, או עמדה אחת, ולא העמדה שלי? אבל אני לא רוצה לחיות במדינה שבה פרלמנט דן בכלל דן, בשאלה אם לסגור את עיתון "הארץ" כיוון שהוא חד-צדדי. אמרה שרת המשפטים, שאני מאוד מכבד, בדיון בוועדת שרים, שבעיניה "ישראל היום" הוא פמפלט, לא עיתון. אז מה? לפי ההיגיון שלכם היה צריך גם לסגור את רשת Fox בארצות-הברית, או לחלופין, הלוואי.

או את רשת MSNBC, ושתי הרשתות האלה, יש להן קווים מאוד ברורים. אתה רוצה לסגור רק את Fox, לא את MSNBC. יפה, בוא נדון. אם היינו עכשיו הקונגרס היינו דנים בשאלה. אם היה רוב לרפובליקנים היו סוגרים את MSNBC, לשיטתכם,

ואם היה רוב לדמוקרטים היו סוגרים את Fox News. למה להרחיק לכת? מה עם עיתון "הארץ"? אין לו קו ברור? דיברתי על "הארץ", חברתי לימור לבנת. מה עם "הארץ" אל, לעיתון "הארץ" למה להרחיק לכת? אסור להגיד את השם המפורש, מה עם עיתון "הארץ"?

אני מבקש, מר כבל. אני מבקש מחברי בממשלה, בקואליציה ובאופוזיציה לא להפריע לי. לא הפרעתי לך. עכשיו אני רוצה להגיד לך, הגם שאלה דברי שקר, אני שותק. תקשיב טוב. תקשיבו כולכם טוב, עיתון "הארץ" אני מזהיר אתכם לא ללכת בקו הזה, בלי קשר לזהות העיתון, בלי קשר לזהות הבעלים, בלי קשר לאיכות, לעמדות ולקו המערכתי. בל נהיה הפרלמנט היחידי בעולם המערבי שמקיים דיון הזוי כזה בהצעת חוק שערורייתית כל כך. אם היה חבר הכנסת כבל אומר שמדובר במונופול, ושלמען ריבוי דעות ועמדות בתקשורת צריך להגביל את כוחו של המונופול, הייתי אומר, חבר הכנסת כבל, היה בדבריך גם צד כזה, אתה יודע מה? אם אתה מזהה מונופול בתקשורת, לגיטימי לחשוב איך לפנות מקום או לצמצם את כוחו לטובת עיתונים אחרים, עמדות אחרות.

אדוני, כמו שהיה כשנכנס "ישראל היום" הממונה על ההגבלים, יש בישראל ממונה על ההגבלים, גוף מקצועי שקובע מתי גוף מסחרי כזה או אחר הופך למונופול או לקרטל וצריך להגביל את כוחו, והנני להודיעך, אם אתה לא יודע, שהממונה על ההגבלים, שהוא הגוף המקצועי, מר כבל, לא אתה, הוא הגוף המוסמך בישראל לקבוע מתי יש מצב של מונופול או קרטל, נשאל לגבי "ישראל היום" אם יש פה מצב של מונופול או קרטל, והודיע לאחר בדיקה שההפך הנכון ושאין מצב כזה, שהעיתון הוא לא מונופול או קרטל.

גם הצד הזה של נימוקיך, שהיה יכול להיות לפחות לגיטימי, שלא מתייחס לזהות העיתון, לקו המערכתי שלו, לעמדות שלו, אלא רק לשאלה של מונופול או קרטל בתקשורת, כאן אומר לך הממונה על ההגבלים שלא זה המצב ולא כך הם פני הדברים. עכשיו, אני רוצה להזהיר את כולכם, את כולנו: מי שירים היום יד בעד סגירת עיתון, פוגע פגיעה מהותית באושיות הדמוקרטיה הישראלית. מי שירים היום יד בעד סגירת עיתון, מרים יד בעד תקדים מסוכן. אולי מבחינה אישית או פרטית נוח לו לצמצם או לסגור את "ישראל היום", אבל הוא מרים יד בעד תקדים מאוד מסוכן בבית-הנבחרים שלנו. מאוד מאוד מאוד מסוכן.

במצב הנוכחי בשוק התקשורת עיתונים רבים בארץ ובעולם מחולקים חינם. התופעה הזאת, איתן כבל, של עיתונות חינם, החלה להתפתח בעולם לפני 10 15 שנה, אפילו 20 שנה, בעקבות הופעת האינטרנט לפני 15 שנה בערך. ומכיוון שרוב אתרי האינטרנט הם בעצם עיתונים מודפסים בחינם, חלק מהעיתונים בעולם הפכו לעיתוני חינם גם הם. זו תופעה כלל-עולמית, וגם בארץ חלק גדול מהעיתונים מחולקים חינם, ברכבות, בתחנות אוטובוס, במקומות שונים, או מוצעים בכל מיני מבצעי הנחה. זו תופעה טבעית שקורית גם באירופה ובארצות-הברית, התופעה של עיתוני חינם שמחולקים במאות-אלפי ומיליוני עותקים. זו תופעה שקורית בעקבות התרחבות התקשורת האלקטרונית, ובעיקר בעקבות הופעת האינטרנט, עיתונות האינטרנט. מאחר שעיתונות האינטרנט רובה חינם, עיתונות מודפסת בכל העולם הורידה מחירים, וחלקה הפכה גם לעיתונות חינם. אני מכיר ניסיונות של ממשלה ופרלמנט למנוע הפקעת מחירים, לקבוע מחיר מקסימלי או לפקח על המחירים בתחומים מסוימים. יש לזה פלוסים, יש לזה מינוסים. זה מאוד בעייתי, אבל זה מצב שלפעמים אפשר להבין, שמגבילים מחירים ומונעים הפקעת מחירים. אבל אני לא מכיר מקרים, חוץ ממקרים של קרטלים, שפרלמנט וממשלה מונעים ירידת מחירים או חלוקה חינם של מוצרים או קביעת מחירים נמוכים למוצרים. למנוע מחיר נמוך או חלוקה חינם יכול להיות מוצדק רק במקרה אחד, שהחלוקה חינם או המחיר הנמוך מוביל למונופול ולקרטל. ואם זה לא המצב, אין שום מקום להגביל את חופש הדעה וחופש הביטוי במדינת ישראל. אני רוצה לספר לך, חבר הכנסת כבל, אולי אתה לא מודע לזה, הוא עושה פיליבסטר לעצמו? אני לא עושה שום פיליבסטר. עוד מעט הוא יסיים. כדאי שתקשיב קצת. אתה בחור לא טיפש, אולי תשתכנע. אם אתה ענייני אני בטוח שתשתכנע. אבל הרי המחלוקת פה היא לא בדיוק עד הסוף רק עניינית, לטובת הדמוקרטיה וחופש הביטוי. אני רוצה להגיד לך את הדבר הבא: לא רק שההצעה הזאת מסוכנת ומציבה אותנו במדרון חלקלק, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, בישיבת ועדת שרים לחקיקה, אמרה שלדעתה החוק לא חוקתי, פוגע בחופש הביטוי ובחופש העיתונות לא למידה ראויה, שלא לצורך.

אני חושב שבכל מקרה, החוק הזה, אם הוא יקודם חלילה וחס, כשיגיע לבג"ץ, ייפסל. אבל עצם הדיון ועצם ההצבעה והעובדה שכנסת ישראל היום מקיימת דיון בסגירת עיתון או בפסילת עיתון, ושעולה לכאן חבר הכנסת כבל ומנמק את הדברים בעיקר בביקורת שיש לו על הקו המערכתי של העיתון,

לדיראון הדמוקרטיה הישראלית. הצעת החוק שלך, חבר הכנסת כבל, איננה מוסיפה כבוד לדמוקרטיה בישראל. אם חס וחלילה היא תעבור, ולו בקריאה ראשונה, היא תיחשב שנים קדימה לפגיעה מהותית בדמוקרטיה. הדבר הכי בסיסי בדמוקרטיה זה חופש הביטוי, החוק שלך לא משפר את חופש הביטוי אלא יוצר תקדים לפגיעה בחופש הביטוי וחופש העיתונות במדינת ישראל. כפי שאמרתי, אם אנחנו לא רוצים להידמות למקומות אחרים באזור, שבהם הממשלה או הפרלמנט מורים על סגירת עיתון כאשר דעתם של חברי הממשלה או חברי הפרלמנט איננה נוחה מאותו עיתון, דינה של הצעת החוק הזאת להידחות, ואני ממליץ לחברי, הממשלה הודיעה על חופש הצבעה, לדחות את החוק הזה על הסף ולא ליצור תקדים מסוכן באחד הדברים הכי בסיסיים בדמוקרטיה בריאה, והוא חופש הביטוי. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת שטייניץ. הממשלה מודיעה על חופש הצבעה, לכן חברי כנסת יכולים להתנגד. חבר הכנסת משה פייגלין מבקש להתנגד להצעת החוק,

אדוני.

גם ממשלה שנתנה חופש הצבעה ודיברה, וגם זה. זה לא הוגן. כשהממשלה תומכת בהצעת החוק, אתה יכול להסביר אותה. הממשלה הודיעה על חופש הצבעה. היא לא תמכה בהצעת החוק, היא נתנה חופש הצבעה. בבקשה.

רבותי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, אני לא יודע אם יש כאן במליאה חבר כנסת אחד שהותקף בצורה כל כך ארסית ומרושעת על-ידי העיתון "ישראל היום" יש,

אבל אני בוודאי בתוך אותה קבוצה שהותקפה. גם הסיבה ידועה: יש לי מחלוקת אידיאולוגית ברורה וידועה עם ראש הממשלה. וצודק איתן כבל, העיתון הזה יש לו קו מאוד ברור על-ידי אולי אחד מנאמניו של ראש הממשלה. אז מה? אז מה, ידידי איתן כבל? אני אלחם עד טיפת דמי האחרונה כדי שאתה תוכל להגיד את עמדתך, כדי שעיתון "הארץ" יוכל להגיד את עמדתו, וגם כדי שהעיתון "ישראל היום" יוכל לומר את עמדתו, כי אני איש החירות ואתה איש השעבוד. מה שיבוא היום לידי ביטוי בהצבעה שלכם, חברי הכנסת, הוא מי אתם בכלל, אנשי הדמוקרטיה או אנשי הדיקטטורה, דמוקרטים או בולשביקים. מה זה הדבר הזה, פרלמנט סוגר עיתון? בגלל שלא מתאים לי. מה זה כל הסיפורים האלה? ואם אנחנו מדברים על כך שמי שיש לו כסף לא יכול להשפיע על האג'נדה הלאומית, אז אולי תצטרף אלי, ידידי איתן כבל, כדי לסגור את הקרן החדשה? לא עם כסף של שלדון אידלסון, לפחות יהודי שרוצה לעזור למדינת ישראל מכיוונו שלו, כסף אירופי שמממן את האג'נדה הציבורית בסכומים הרבה יותר גדולים. אתה בא אתי עכשיו גם לסגור את הקרן החדשה, איתן כבל, אם זה כל כך באמת מפריע לך? חברים, נו, על מה השמאל מדבר כל היום? מה הם שני הדגלים שלכם, חברי מהשמאל? מה הם שני הדגלים שלכם? אחד זה חופש הדיבור והשני זה שבעלי ההון צריכים לשאת בנטל. ומה אתם מביאים לנו עכשיו? סתימת פיות. ולמה? כי זה בחינם ולא על חשבון בעלי ההון. צביעות שאין כדוגמתה. כל מה שמפריע לכם הוא שמישהו מעז לדבר ויש לו סוף-סוף שופר. רבותי, מי שמצביע בעד החוק הזה לא מצביע על סגירת "ישראל היום", הוא מצביע על מהותו הפנימית. אני לא אוהב את "ישראל היום", הוא עיתון לא מוצלח בעיני. אני גם לא אוהב את "הארץ", אז מה? אני קורא אותו כל בוקר. ואתה תקרא את "ישראל היום" ותאמר את עמדתך כאן, ולא בסגירת עיתונים. אז תשלם. מה זה תשלם? אני רוצה לקבל בחינם, וזכותי לקבל בחינם ממי שאני רוצה.

נהייתם לי קפיטליסטים פתאום, מה שלא עולה כסף לא שווה. פתאום נהייתם לי קפיטליסטים. סותמי פיות וקפיטליסטים. ודבר אחרון אני רוצה לומר לידידי השר שטייניץ: אם יש למישהו במחנה הלאומי, בימין, במחנה החירות, במחנה שבאמת דוגל בחופש הדיבור,

אם יש למישהו מכם ספק שהחוק הכל-כך לא חוקתי הזה, החוק שעומד בניגוד לכל עקרונות הדמוקרטיה, חופש הדיבור, חוקי-היסוד, מלמעלה עד למטה, אם מישהו מכם חושב שהבג"ץ יבוא לעזרתו, אני יכול להרגיע את ידידי מן השמאל: החוק הכל-כך לא חוקתי הזה יעמוד במבחן בג"ץ.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה להגיד משפט. לא, אתה לא תוכל להגיד משפט, יש תקנון בכנסת. בבקשה, חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה: הצעת חוק לקידום ולהגנת העיתונות הכתובה בישראל, התשע"ד 2014, של חבר הכנסת איתן כבל וקבוצת חברי כנסת, בקריאה טרומית. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצבעה החלה. ההצעה להעביר את הצעת חוק לקידום ולהגנת העיתונות הכתובה בישראל,

חברי הכנסת, 43 בעד, 23 נגד, תשעה נמנעים, תשעה נוכחים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה טרומית ותועבר להכנתה לקריאה ראשונה בוועדת הכלכלה של הכנסת. ועדת חוץ וביטחון. ועדת חוץ וביטחון.

זה יועבר לוועדת הכנסת לצורך קביעה איזו ועדה תכין את החוק לקריאה ראשונה. תודה.

לדמוקרטיה, חברי כנסת, הצעת חוק איסור אלימות בספורט (תיקון, עבירה הקשורה לספורט, נסיבות מחמירות), התשע"ד 2014, חבר הכנסת יואל רזבוזוב וקבוצת חברי כנסת. עשר דקות לרשות חבר הכנסת רזבוזוב. בבקשה, אדוני. בבקשה, אדוני, עד עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אבקש להציג בפניכם את הצעת חוק איסור אלימות בספורט (תיקון, עבירה הקשורה לספורט, נסיבות מחמירות), התשע"ד 2014. חברים, אלימות בספורט היא עובדה קיימת. חוק איסור אלימות בספורט, שנחקק ב-2008, נחקק במטרה להתמודד עם התופעה הפסולה של אלימות בספורט על גווניה וביטוייה השונים. החוק קבע גם איסורים פליליים ייחודיים, הכוללים עונשי מאסר על מעשים מסוימים הנעשים במסגרת אירועי ספורט. אבל כשבוחנים את היקף האכיפה של החוק מגלים כי לא חל שינוי משמעותי במידת האלימות בספורט, כפי שציפו המחוקקים אז וחובבי הספורט כולם.

רק אתמול היינו עדים לחוסר היעילות של הענישה כנגד מבצעי עבירות של אלימות בספורט.

שאני מעדיף לקורא לו חוליגן אלים וחצוף, שהחליט בדרבי התל-אביבי לפרוץ לכר הדשא, ללכת ללא חשש לכיוון שחקן נבחרת ישראל ערן זהבי ולתקוף אותו בעזות מצח, שוחרר אתמול למעצר-בית. רק ערעור על ההחלטה השאיר אותו יום נוסף במעצר. איך ייתכן שעבריין תוקף ספורטאי לעיני המצלמות, בשידור חי בטלוויזיה, בפני אלפי אוהדים, ובית-משפט מקל בזה ראש? אבל זה המצב היום. רבותי, נא להרגיע. גם את עצמי אני מבקש להרגיע. זה המצב. היום מביאים אוהד חוליגן שהתפרע בפני השופט, השופט יושב אחרי שני תיקי רצח, מסתכל על אותו אוהד, אומר: טוב, בספורט, באיצטדיון, כנראה, חבר הכנסת הרב מוזס, בבקשה לשבת. כנראה זה לא כל כך נורא. מרחיק אותו לשני משחקים מהאיצטדיון, וכך זה נגמר. על אלימות באופרה או בכל בית-תרבות זה לא היה קורה, שם היו מענישים. המחשבה שבמשך כל היום מתעסקים עורכי-דין בפרקליטות בניסיון לשנות את השחרור המהיר כל כך של אותו אוהד מעוררת בי תחושת קבס. הגיע הזמן להעניש בחומרה את אלה שבאים לאירועי ספורט כאילו הם יוצאים למלחמה, כי רק כך ניצור הרתעה רצויה ונמגר סופית את האלימות מהספורט. וזו מטרת הצעת החוק הזאת. הערך החברתי הנפגע מביצוע עבירת אלימות באירוע ספורט, בדרך אליו או בדרך ממנו, דורש מאתנו לקבוע ענישה מחמירה על עבירות המוגדרות עבירה הקשורה לספורט. יש להגדיר עבירות אלו כעבירות בנסיבות מחמירות. הצעת חוק זו קובעת שהענישה בנסיבות מחמירות תתבטא בהכפלת העונש המרבי הקבוע לכל אחת מהעבירות הללו בחוק, אך לא יותר מעשר שנות מאסר. הדבר זהה בלשונו לסעיף 144ו לחוק העונשין, שקבע מנגנון החמרת ענישה דומה על כל עבירה אם היא נעשתה ממניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור כלשהו מחמת דת, קבוצה דתית, מוצא עדתי או נטייה מינית. ההתאמה לסעיף 144ו לחוק העונשין אינה רק בהעתקת הנוסחה העונשית אלא בעיקר בתכלית, שכן עבירה הקשורה לספורט נעשית במקרים רבים ממניע של שנאה ועוינות כלפי בודדים, ציבורים או קהלים מסוימים, רק בשל זיקתם הספורטיבית, ולא פעם הדברים שלובים גם בזיקתם הדתית או הלאומית. נוסף על כך, עבירה כזו שמתבצעת באירועי ספורט מגלמת בתוכה פגיעה משמעותית יותר בערכים חברתיים שאנחנו שואפים אליהם כמדינה וכחברה. היא פוגעת במספר רב של אנשים ללא הבחנה, היא פוגעת בסדר הציבורי, בהשתלבותם של צעירים במסגרות ספורטיביות, פוגעת בערכי הספורט וגורמת נזקים כלכליים מיידיים. כספורטאי אולימפי לשעבר אני יודע שעבור רבבות הספורט מהווה חלק בלתי נפרד מהחיים. דרכו ניתן לקדם ערכים חברתיים מן המעלה הראשונה, כחינוך לשוויון ולסובלנות. ולכן אני מבקש מכם לתמוך בהצעת חוק זו ולהצביע בעדה. תודה. הצעה דומה הוגשה על-ידי חברת הכנסת גילה גמליאל וחבר הכנסת חיליק בר. גילה גמליאל, את רוצה לנמק או להוסיף מהצד? בבקשה, את יכולה לעלות לדוכן. כמה? יש לך חמש דקות.

תודה רבה. כבוד היושב-ראש, שרת התרבות והספורט, השרה לימור לבנת, שתמכה בחוק, וצריך להודות על כך, חבר הכנסת יואל רזבוזוב, שגם מקדם את ההצעה כיושב-ראש השדולה למניעת אלימות בספורט, חברי חבר הכנסת חיליק בר, שראינו לנכון להגיש את הצעת החוק על מנת למנוע מצב שבו, בואו ניכנס להבנה: מדובר בספורט. לספורט צריכים להגיע משפחות, ילדים, נשים, גברים, לבוא ולצפות, להשתתף בחוויה שאמורה להיות חוויה מעצימה, חוויה שאליה תוכל לבוא כל המשפחה. מה קרה לנו? איך המצב הולך ומידרדר משנה לשנה? כל פעם מחדש המצב נעשה אף חמור יותר ממה שהוא היה שנה קודם. ועל כן ראינו לנכון להוביל מהלך של ענישה מרתיעה, ענישה מרתיעה שתגרום לכך, לצערי, ביחס לכל האלימות שגואה גם בחודש האחרון במדינת ישראל, ענישה הולמת זה מה שיוביל בסופו של דבר לרתיעה. גורם ההרתעה כבר לא קיים. אם אנשים מגיעים להרביץ לשחקן, לאן הגענו? אוהדים באים ליהנות, אוהדות ואוהדים שרוצים לבוא לצפות במשחק, אז לבוא ולנסות להכריע על-ידי אלימות? ואני אומרת: אלה דברים חמורים מאוד בעיני, וזו הסיבה שראינו לנכון לעצור את הדברים באופן חד וחלק ושאינו משתמע לשתי פנים, אם אנחנו כאן ככנסת, כמחוקקת, אנחנו מובילים את אותה דרישה מצדנו לסובלנות במגרשים אבל לחוסר סובלנות כלפי אותה אלימות. ועל כן ביקשנו להוביל לכך שנרתיע את כל אלה שלוקחים את החוק לידיים ויוצרים את אותה אווירה במגרשים. ואותו גורם הרתעה זה למנוע מהעבריינים האלה את ההתנהגות הזו על-ידי ענישה של עשר שנות מאסר בסיטואציות כאלה. ואני אומרת שהיום הענישה היא מאוד מאוד קלה, עד עשר שנים. עד עשר שנים, זה תמיד "עד", זה נכון. אני חושבת שעצם השיח הזה כרגע, שיעלה חברי חבר הכנסת חיליק בר, עצם השיח שבו אנשים פתאום יבינו שאם מבית-המחוקקים קמה אותה זעקה, לבוא ולהוביל לעד עשר שנות מאסר בגין אותה עבריינות, אז אנחנו נוכל בהחלט לראות איך הדברים האלה יוכלו להשתנות. אנחנו יכולים לראות מה קרה באנגליה. האלימות בספורט הובילה שם אף לרצח, באנגליה, ושם, על-ידי אכיפה אגרסיבית על אותם עבריינים, שהוציאו אותם מהמגרשים על-ידי חקיקה, אלה הדברים שהובילו בסופו של דבר ליכולת שיש היום באנגליה לבוא וליהנות ממשחקי הכדורגל. היום אנחנו נחכה להצעת חוק ממשלתית שמגבשת השרה לימור לבנת, וביחד אנחנו נאגם, כולנו, את כל הכוחות על מנת לטפל בסוגיה הזו. כאן צריך לזכור שהפסיקה של ההתאחדות לכדורגל להעניש את הקבוצות, מסתבר שזה לא הפתרון שנותן את המענה האמיתי לכל אותם עבריינים שבאים להרוס את הספורט בישראל, אלא רק ענישה ממוקדת בהם היא זו שתוביל לכך. אני רוצה לחשוב יחד עם כולנו איך היו נראים מגרשי כדורגל או מגרשי כדורסל שבהם אפשר היה וניתן היה לראות אוהדים ואוהדות, צעירים וצעירות, ילדים וילדות, ומינקותא לספוג את הספורט, אז נהיה גם בעידן שבו השוויון בתוך המוקדים של תחרויות הספורט, של משחקי הספורט, יקבל גם כן ביטוי, של שוויון מלא. זה חלק מהדברים, למגר את האלימות, וזה מה שאנחנו רוצים לקדם בחוק. אז תודה רבה, כבוד היושב-ראש, תודה רבה לך גם, ירדנה, ושיהיה רק בהצלחה. תודה, גברתי. תשיב במשולב שרת התרבות והספורט לימור לבנת, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חברי הכנסת המציעים, חבר הכנסת יואל רזבוזוב, חברת הכנסת גילה גמליאל וחברי הכנסת המציעים האחרים, ראשית, הצעות חוק איסור אלימות בספורט (תיקון, עבירה הקשורה לספורט, נסיבות מחמירות), מבקשות להחמיר את הענישה על עבירות המוגדרות כעבירה הקשורה לספורט ולהגדירן כעבירות בנסיבות מחמירות, כפי שהסבירו כאן חברי הכנסת המציעים זה עתה. אנחנו כולנו היינו עדים וערים למה שקרה בדרבי, ואין צורך לחזור ולתאר את חומרת הדברים כפי שהייתה בפריצה למגרש של אותו

קוראים לו אוהֵד,

הוא עבריין, כפי שהוא פרץ למגרש, וכל מה שהיה בעקבות אותם דברים. אנחנו מפעם לפעם ערים ועדים לתופעות של עבריינות במשחקי כדורגל או באירועי ספורט. אנחנו זוכרים מה קרה ב-2012, גם אז היה רצף של אירועים אלימים, ואנחנו יודעים כבר שקורים דברים. והנה, אנחנו כולנו נזעקים וההזדעקות שלנו לא עוזרת או לא פותרת את הבעיה. כשאנחנו מנסים לבדוק מה קרה ומדוע הדברים לא מביאים לכלל פתרון, אנחנו מוצאים שכאשר אנחנו כולנו אומרים, צריך חינוך, וצריך לחנך, וצריך שכולם יהיו כבר מחונכים מגיל צעיר, אז נראה שבמקום שבו החינוך לא מספיק אין ברירה אלא לדאוג לאכיפה ולענישה. אלה שתי הזרועות, אלה שני החלקים שבאים מייד אחרי החינוך, במקום שבו, קרה משהו, סליחה? אירע משהו במליאה? יש פה שני חברי כנסת שהציעו הצעות חוק, הם אפילו לא שומעים אותי. הפלא ופלא. חברת הכנסת גמליאל, הצעת הצעת חוק, את אפילו לא מקשיבה. אפילו שאני מדברת אלייך ופונה אלייך את אפילו לא שומעת שגם את זה אני עושה.

לא,

אין לי מושג מי פנה, זה גם לא כל כך משנה.

אני לא מחפשת אשמים, אני רק מצפה שחבר כנסת שמציע הצעה, הצעת חוק, יאזין לתשובה. אם היא לא חשובה אני מוכנה לרדת ולהגיד שהממשלה, אני חושבת שיש בכל זאת חשיבות לדברים. שתי הזרועות האחרות, במקום שבו החינוך לא מספיק כנראה, הן האכיפה והענישה. אין דרכים אחרות. והנה אנחנו רואים שאחרי הדרבי האחרון הזה המשטרה עצרה אוהדים, אני לא רוצה לקרוא להם כרגע עבריינים כי לא הוחלט עוד שום דבר ולא הוכרע בעניינם. היא עצרה אוהדים, היא הביאה אותם אל שופט, היא דרשה להרחיק אותם לשלוש שנים מהמגרשים. השופט החליט לגבי חלקם להרחיק אותם לשנה, עד תום העונה, ולגבי אחד מהם, להרחיק אותו רק לחצי עונה.

אולי אפשר שלא יהיו, זה נורא מפריע ברקע. עכשיו אני שואלת אתכם: המשטרה ערערה, עדיין אין סוף לסאגה הזאת, אבל אחרי כל מה שקרה כאן, והארץ געשה ורעשה,

אם אפשר את הדיון לנהל בישיבה לפחות, תודה. והארץ רעשה, והארץ געשה, אחרי כל זה יושב שופט בדין, והמשטרה מבקשת להרחיק לשלוש עונות, אפשר לחשוב מה המשטרה דרשה,

היא דרשה לאזוק אותו ולהושיב אותו אזוק עכשיו שלוש שנים בבית-סוהר?

להרחיק מהמגרש אדם שהמשטרה רואה בו אדם שאסור לו לשבת במגרשים, הרחקה מהמגרש, עונש מינהלי לכל דבר, אפילו מינהלי בקושי אפשר לקרוא לו. והשופט קובע: לא, הוא יורחק רק למחצית העונה, או עד סוף העונה. זאת אומרת שהענישה איננה מרתיעה. אין כאן שום הרתעה. אותם אנשים יחזרו למגרשים, אותם אנשים ממש ימשיכו לעשות אותן צרות, אותן בעיות, אותה עבריינות. ומדובר, צריך לדעת, בקבוצת אנשים שיודעים מי הם. לא משנה אם זה ה"אולטראס" של "הפועל תל-אביב", לא משנה אם זה קבוצות אחרות, יודעים מי האנשים, והם חוזרים למגרשים כי אין כאן הרתעה ואין כאן אכיפה, לפעמים לא אכיפה מספקת של המשטרה, וודאי אין כאן ענישה מספקת של בתי-המשפט. אז גם אם החקיקה לא מספיקה, ולכן אנחנו גם תומכים בהצעות החוק, אבל היום יש שנה, שנה מאסר, אפשר לגזור עד שנה מאסר. שיגזרו חצי שנה, שיגזרו שנה, אבל הם לא גוזרים, הם אפילו לא מרחיקים. אז טוב להגדיל את תקופת המאסר האפשרית על-פי חוק, אבל זה לא מספיק אם השופטים לא יממשו את האכיפה הזאת, את מה שמותר להם לגזור. לכן כינסנו השבוע ישיבה, שרת המשפטים ואנוכי, יחד עם מינהלת ליגת-העל, ההתאחדות לכדורגל, מינהלת ליגת-העל בכדורסל, שורה ארוכה של גורמים, משטרת ישראל, ובאותה ישיבה החלטנו לא רק להחמיר את הענישה, אלא גם שרת המשפטים פנתה לנשיא בית-המשפט העליון וביקשה ממנו להקצות בכל מחוז של בתי-המשפט, יש ארבעה מחוזות, שיהיה שופט שההתמחות שלו תהיה בנושאי ספורט. ואז הוא באמת יהיה מי שיהיה מסוגל, וידע כיצד, לטפל במקרים כגון אלה. וכשהמשטרה תבקש שלוש שנים הרחקה מהמגרשים, הוא יקבל את זה ברצינות ויתייחס לדבר ברצינות. ואנחנו, יחד, נגיש הצעת חוק ממשלתית, בתוך שלושה שבועות אנחנו נפיץ תזכיר להצעת חוק ממשלתית, שתכלול גם הרחבת הסמכויות המינהליות מעבר לדברים האלה.

אדוני היושב-ראש, הממשלה תומכת בהצעות החוק האלה, אבל, כמובן, כפוף לכך שהמציעים ימתינו להצעת החוק הממשלתית בנושא.

תודה, גברתי. ביקש להתנגד, חבר הכנסת עיסאווי פריג'.

בבקשה, שלוש דקות לרשותך. אתה מתנגד להצעה הראשונה, או לשנייה? שתיהן אותו דבר, אז זה אותו דבר. לא, אתה יכול רק לאחת. על-פי התקנון אתה צריך לומר.

מכובדי היושב-ראש,

אתה מתנגד להצעה הראשונה,

אני, שתיהן אותו דבר, לא? מגיעות לי שש דקות, אומרים לי שאתה צריך לומר לאיזה הצעה ספציפית אתה מתנגד. הראשונה.

תודה.

חברים, כולנו נגד אלימות. כבוד השרה, שמעתי אותך ושמעתי גם את המציעים והמניחים. תראה, נוצר מצב במושב הזה, שכדי לטפל ולהיכנס לעוד הרתעה, הולכים להחמרת ענישה. בכל התחומים, כדי לעלות על הגל. אם בזריקת אבנים או בחוק דרומי, ועכשיו הגענו לאלימות בספורט. החמרת, שנייה, אני אסביר לך. החמרת, למה? זה חוק גרוע.

זה חוק פופוליסטי. אתם,

אין אחד בבית הזה שהוא בעד אלימות. אני בא משם, מתחום הכדורגל. אני כמעט כל שבוע נמצא במגרש ורואה את הדברים במו-עיני. מה שצריך, דבר פשוט, עוד חוק, ועוד אכיפה, ועוד החמרה. אני רוצה, סליחה, אני רוצה אכיפת הקיים.

בזה לא נעשה כלום. אז אתם באים עם הצעות פופוליסטיות על עוד עשר שנים ו-20 שנים. זה לעג לרש. אתם עושים צחוק מהעבודה. זה עוד חוק. יש לנו בספר החוקים כל כך הרבה חוקים שמטפלים במקרי אלימות בספורט. השבוע קיימנו, עם חברת הכנסת עדי קול, דיון על הספסרות בכרטיסים ומערך האבטחה בכדורגל. קמו שניים או שלושה,

אם אני לא טועה, מהאוהדים, הציגו עובדות והציגו מסמכים, ואתה עומד ואין לך תשובה. קם לך אוהד, ספסרות,

אנחנו הולכים למשחקי הדרבי, ומסמנים למשטרה: זה מאיים עלינו שלא נתערב בספסרות, ומסמנים למשטרה מי האיש, שתבוא לעצור אותו, זה לא העבודה שלי. אוהד אחר, החברה שלו מקבלת איום מהספסרים האלה, של הכרטיסים. מגישה תלונה, מגישים לנו את התשובה: אין עניין לציבור. על מה אתם מדברים? עוד ענישה ועוד ענישה? תיישמו את מה שקיים. עכשיו, שרת הספורט אמרה: זה מתחיל מהחינוך, אכיפה, ענישה.

כנראה אין מספיק חינוך. לא נותנים מספיק לחינוך. גברתי השרה, במקום לחשוב במובן של, הצד הזה תמיד חושב בהחמרה, החמרה, החמרה, בואי נחשוב בצורה של חינוך נגד אלימות בבתי-ספר.

זה החוק שאנחנו צריכים לעשות. ואם נתחיל משם, תאמיני לי, נצמצם את האלימות. הרמזור האדום דלוק מזמן בעניין האלימות ואי-אפשר לכבות אותו בהצעות חוק פופוליסטיות שייכנסו לספר גינס הישראלי של החוקים. תודה, אדוני.

אני נגד החוק הזה ובעד יישום האכיפה והגברת החינוך. תודה, חבר הכנסת פריג'. אנחנו נעבור להצבעה על החוק הראשון, ואחר כך נצביע גם על החוק השני.

תגיע למקומך. מי בעד ומי נגד הצעת חוק איסור אלימות בספורט (תיקון, עבירה

של חבר הכנסת רזבוזוב. אבל זה לא בשבת, זה רק ביום רגיל. ההצעה להעביר את הצעת חוק איסור אלימות בספורט (תיקון,

לספורט, נסיבות מחמירות), התשע"ד 2014, לדיון מוקדם בוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה. בעד, 26. בעד או נגד? נגד. בעד. נגד, 5. שיוסיף אותי, גם את נגד?

נא לרשום את שתי ההתנגדויות גם כן, לפרוטוקול.

בכל אופן, התוצאה, היא: 26 בעד, חמישה מתנגדים ושני נמנעים. אני קובע שהצעת חוק איסור אלימות בספורט (תיקון,

נסיבות מחמירות) של חבר הכנסת רזבוזוב עברה, ותועבר

אותו דבר, זה גם החוק שלי. לא יפה לא להגיד. אנחנו רוצים ספורט נקי מאלימות. ההצעה להעביר את הצעת חוק איסור אלימות בספורט (תיקון, עבירה הקשורה לספורט,

העלאה זו, יש בה כדי לכסות את ההוצאה. אנחנו בדקנו. למה אמרנו עוד 0.3%? למה לא יותר, למה לא פחות? עשינו איזו עבודת בדיקה,

בתקופה שהצעתי את הצעת החוק, בדקתי את זה עם האוצר, עשינו הבחנה כמה זה 0.3% לגבי האוכלוסיות, על-פי מדדים אחורה, אז הם אמרו שזה מכסה אפילו יותר. לכן קבענו 0.3%. עכשיו, לתומי הבנתי שוועדת השרים התנגדה. אינני יודע אילו נתונים הביאו בפני ועדת השרים ולכן הם התנגדו. אני אמרתי מראש: המטרה אינה שהמדינה תשתתף עוד הפעם, עוד הפעם תוציא כסף,

הציבור, ואנחנו ציבור רחב, ועולם חסד ייבנה, מי שיכול לשלם עוד קצת כסף,

אבל היהודי הזה, או האדם הזה, שהגיע לשלב שהוא סיעודי, ואין ביכולתו לממן את זה, ומשפחתו גם היא במצוקה קשה, יש לו עשרה ילדים, וכולם במצב קשה, כי הסובל הוא הפציינט, בסופו של דבר, שאולי תרם רבות למדינת ישראל. ברגע הנתון,

לא יכולים לטפל בו, אולי הוא גם לא ביטח את עצמו, או שהוא היה בביטוח קבוצתי שבדיוק נפל באותה תקופה. אז לכן, יש פה איזה עיוות. אני סומך עלייך, כבוד השרה, שתעשי עבודת מטה ותבדקי את הסוגיה, ואם צריך במקום 0.3% להעלות אולי עוד 0.1%, נעשה עבודת מטה. אני גם מבקש מהממ"מ שיעשו עבודה אובייקטיבית מתאימה, ונשב ונדון בזה. אם זה יבוא על-ידי תיאום עמדות בינינו, אני אבקש את התשובה שלך וההצבעה.

תודה רבה. אני מראש מודה לך על כך שנדון בזה עוד הפעם. נבחן את הסוגיה, כי הנושא הזה מאוד חשוב. המטרה של כולנו, שהקשיש שנפל להיות סיעודי יקבל את מלוא הטיפול.

תודה לחבר הכנסת אמנון כהן. תשובה והצבעה במועד אחר. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה: הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (שירות בחירת רופא), התשע"ד 2013, של חבר הכנסת אברהם מיכאלי. ינמק את הצעת החוק חבר הכנסת אברהם מיכאלי. עשר דקות, בבקשה.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 הצעת החוק בדבר שירות בחירת רופא בעצם עולה פה במליאה פעם שנייה. גם בקדנציה הקודמת, גברתי השרה, זה עלה. הסוגיה מוכרת לך, הסוגיה מטופלת, הסוגיה נדונה גם בוועדה שנקראת ועדת גרמן, הנושא של הרחבת השירות בבתי-חולים וחיזוק השירות הציבורי בבתי-החולים. אנחנו, בחקיקה שהגשנו כהצעת חוק פרטית, חשבנו שהדבר מקובל גם על הממשלה. אחד הפטנטים שלימדו אותי, חקיקה פרטית, למה היא נוחה במערכת? היא מתקדמת יותר מהר אם רוצים לקדם אותה. אבל אם רוצים לשים מקלות בגלגלים ולהגיד לנו, טוב, אני לא יודע את הנימוקים, גברתי השרה בטח תגיד את הנימוקים, למה ועדת שרים דחתה את זה, אבל אני לא יודע כרגע את הנימוקים. לצערנו, אחת מהמחלות של ועדת השרים היא שהיא לא נותנת לנו נימוקים, דוחים לנו את ההחלטות וזהו. אנחנו רוצים לאפשר בבתי-החולים את אותם טיפולים רפואיים שניתן לעשות בבתי-החולים, בתנאים שהחוק מדבר עליהם, ובתנאים שנקבע אותם כמובן בחוק בקריאה הראשונה ובקריאה השנייה והשלישית, בתיאום עם משרד הבריאות, כדי שהציבור יקבל את השירות שבתי-החולים הציבוריים יכולים לתת לו. אנחנו בעד חיזוק הרפואה הציבורית בבתי-החולים. עם זאת, אין כל ספק שהרופאים עצמם, שחלקם מסכימים וחלקם לא מסכימים בוויכוח הזה אם לתת את השירות הזה בבתי-החולים דווקא אנחנו צריכים בסוף לחשוב מה טובת המערכת. והמערכת אמורה, בכלים הקיימים, בציוד הקיים בבתי-החולים, להשתמש בצוות הרפואי הנפלא שיש בבתי-החולים הציבוריים, להשתמש במתקנים, להשתמש בחדרי הניתוח, להשתמש בכל הכלים הקיימים בהרחבה, בשעות נוספות, במשמרות נוספות. אנחנו יודעים שהיום, גברתי השרה, אנחנו מגיעים עם חולה לבית-חולים לבצע בדיקה הכרחית, לא בדיקה שמישהו מתנדב לעשות. הבדיקות האלה, לצערנו, בגלל שיקולים של המערכת שלא תמיד הם מובנים לי, לא תמיד אני רואה שיש לחץ של תורים, אלא ההפך, אי-ניצול של הציוד הרפואי בבתי-החולים כדי להספיק ולעשות את הדברים האלה כמו שצריך. ואז מגיעים למצב שתור לניתוח שאמור להתבצע בתוך שבוע, בסוף מתבצע אחרי כמה חודשים, כי הרופא לא עובד במערכת בשעות שהוא יכול לעבוד בה, ולא מתאפשר לו לעשות בה לא רפואה ציבורית, לא רפואת שר"פ, לא רפואה שבעצם יכולה להתפרש חד-משמעית כרפואה פרטית. ואז הרופא רץ לבית-חולים אחר ומבצע את הטיפולים האלה שם, כנראה במימון של חברות הביטוח או של החולה מהכסף שלו. הציוד שקיים בבתי-החולים, ואנחנו יודעים, אחד המכשירים המפורסמים שמאז שאת בתפקיד, ואת מכירה את התפעול של המערכת,

עד לפני כמה שנים מכשיר ה-MRI בכלל לא היה זמין, עכשיו הוא מתחיל להיות יותר זמין,

אבל עדיין התורים ארוכים.

כי הכול מתקשר להפעלה של הציוד שקיים בבתי-החולים, ובצורה רחבה הרבה יותר ובצורה שהציבור ייהנה מזה, אם המערכת הציבורית תעמיד את כל הציוד הזה לרשותם. אנחנו מבקשים שהדברים האלה יקודמו באמצעות הצעת החוק שהנחתי בפני ועדת השרים, עם פרטים שמפורטים בחוק. כמובן, אני לא מתיימר לקדם חוק כזה בלי תיאום אתך ובלי תיאום עם משרד הבריאות, אבל להגיד לנו לא, ואז, שוב, אם הממשלה מציעה הצעת חוק משלה בסוגיה הזאת, אני מוכן לעשות את זה יחד אתכם, בתיאום, אבל למה לגרום, מכיוון שאנחנו מגישים הצעות חוק, כאופוזיציה, והחוקים שלנו נופלים אוטומטית בוועדת השרים, אני רואה את זה כבר חודשים, בסוף זה בעצם נגד מי? לא נגדנו אלא נגד הציבור. הציבור מצפה שתקודם חקיקה בצורה יעילה, בלי להסתובב עם תזכיר חוק במערכת הממשלתית,

גברתי השרה, שלוקח חודשים, חודשים, עד שבסוף מגבשים משהו, עד שכולם מסכימים, עד שבסוף מניחים את זה כהצעת חוק מוסכמת. לכן הצעת החוק הזאת עולה היום בציפייה ממך כשרת הבריאות ובציפייה מהמערכת כולה, התניות מותר להתנות, אבל לא לדחות זאת על הסף בוועדת שרים ושזה גם לא יגיע למליאה.

תודה לחבר הכנסת אברהם מיכאלי. אני מזמין את שרת הבריאות חברת הכנסת יעל גרמן. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חברי חבר הכנסת מיכאלי, אני מאוד שמחה שהעלית את הצעת החוק הזאת, כי זוהי באמת הזדמנות אולי להזים ולנפץ את המיתוס, שמבחינתי הוא שקרי, על שר"פ בבתי-החולים הציבוריים כמשהו שעשוי להביא לנו את הפתרון. בוודאי שאני אנמק, ואנמק עד כמה שאוכל, אפילו באריכות, ואסביר לך ולחברי הכנסת שסבורים ששר"פ זה פתרון, שר"פ זה לא פתרון. הפתרון הוא חיזוק הרפואה הציבורית. אני לא צריכה לספר לכם שהרפואה הציבורית נושאת בכל העול של הרפואה. לרפואה הציבורית, רק לחדרי המיון,

כאשר מדובר במקרי חירום, תאונת דרכים, מלחמה, האם אחד מאלה מגיע לרפואה הפרטית? אף לא אחד. כולנו לרפואה הציבורית. הרפואה הציבורית היא זו שמכשירה את הרופאים שלנו, ברפואה הציבורית מתבצעים כל המחקרים שבסופו של דבר מקדמים את הרפואה במדינת ישראל. ראיתי את דברי ההסבר לחוק, ותתפלא אני מסכימה עם מרביתם, אלא שהמסקנה שלי הפוכה: אני מסכימה שלא טוב שייעשו ניתוחים בבתי-החולים הפרטיים מבלי שיש מה שאנחנו קוראים "בקרת עמיתים". בקרת עמיתים היא אותו קונסיליום שיושבים כמה רופאים וחושבים האם באמת צריך לעשות את הניתוח. זה לא נעשה כרגע בבתי-החולים הפרטיים.

באמת צריך לעשות את הניתוחים בבתי-החולים הציבוריים. אני גם מסכימה אתך שיש מגמה מסוכנת מאוד של עזיבת רופאים את בתי-החולים הציבוריים בשעות הצהריים,

לבתי-החולים הפרטיים, ריקון בתי-החולים הציבוריים מרופאים טובים, מה שגורם להארכת תורים.

אבל המסקנה היא שצריך לחזק את מערכת הבריאות הציבורית. המסקנה היא שצריך לפנות לממשלה ולמשרד הבריאות ולמשרד האוצר ולבקש עוד כסף, וזאת עשינו. ובתקציב, שיעבור, אני מקווה, בקרוב, יש תוספת של

כרגע זה רק יהיה 300,000 ו-350,000, 650,000, אבל לקראת תקציב 2016 יהיו עוד 350,000, תוספת של מיליארד ש"ח לרפואה הציבורית כדי לקצר תורים, זה הפתרון להצעה שלך. עכשיו ארד ואסביר לך למה בהצעתך למעשה אתה בעצמך סותר את המטרות של הצעתך. אתה רוצה לקצר תורים. קיצור תורים יהיה על-ידי הזרמת כספים לרפואה הציבורית. קיצור תורים לא יהיה על-ידי זה שתיתן לכולם אפשרות לרכוש ביטוחים, להוציא עוד כסף פרטי, ובסופו של דבר לכולם תהיה בחירה בבית-החולים הציבורי. אתה בעצמך תאמר לי, מה יקרה כאשר לכל הציבור יהיו ביטוחים פרטיים, אדם יוציא הון תועפות מכיסו ולכולם תהיה בחירה. הרי ברור שלא יבחרו ברופאים שלא מכירים, יבחרו ברופאים המוכרים. אתה יודע מה אחוז הרופאים המוכרים? אולי 15%, אולי 20%. זאת אומרת ש-100% המטופלים ירצו 20%. מה לדעתך יקרה לתורים? הם יתקצרו? ההיגיון אומר שהם מאוד מאוד יתארכו. זאת אומרת שבחירת רופא באמצעות שר"פ בבתי-החולים הציבוריים תאריך תורים, לא תקצר אותם. ושוב, אני חוזרת ואומרת, המסקנה היא לא לבוא לציבור ולומר: תשלמו עוד עבור ביטוחים פרטיים, בואו תוציאו עוד מכיסכם.

אנחנו רוצים לחסוך את ההוצאה הזו, אנחנו רוצים להוריד את יוקר המחיה ואנחנו רוצים להוריד את יוקר הבריאות. ההצעה שלך תביא לכך שאנשים ירוצו ויקנו עוד ביטוחים, ומה שיקרה לביטוחים, הפרמיה תעלה, כי יהיו שימושים. זה הסיפור בביטוח: כאשר יש שימוש רב הפרמיה עולה. אז מה אתה מציע? שאנשים יקנו ביטוחים, שהפרמיות יעלו, שזה יעלה לכולם יותר כסף, ובסופו של דבר התורים יתארכו. זאת ההצעה של שר"פ. אנחנו באים עם פתרון, והפתרון שלנו הוא להשקיע במערכת הבריאות הציבורית. ואכן, הממשלה הזאת, בתקציב הזה, לקראת 2015, עומדת להוסיף מיליארד ש"ח לקיצור תורים. זה הפתרון. עכשיו אומר לך עוד דבר: מדברים על כך שאם יש שר"פ, יזרום כל כך הרבה כסף למערכת הבריאות הפרטית. בסך הכול, הכסף העומד כרגע בביטוחי הבריאות ומיועד לבחירת רופא הוא כ-2.6 מיליארד. אם נפתח את מערכת הבריאות הציבורית לבחירת רופא, מה לדעתך יקרה ל-2 המיליארד האלה? הם יתחלקו בין הרפואה הפרטית לרפואה הציבורית. כמה יגיע לרפואה הציבורית? אולי 1.3 מיליארד, 50%, אני מעריכה שגם פחות. זה מה שאנחנו עושים. ממשלת ישראל נותנת מיליארד ש"ח, כמעט אותו הסכום שאולי היה מגיע מהשר"פ, וכל כך אסור שיגיע מן השר"פ. אז ראה, לא סתם אנחנו דוחים בריש גלי, בצורה ברורה. אנחנו באים ואומרים: תפקידה של הממשלה, תפקידם של נבחרי הציבור, לחזק את הרפואה הציבורית, להוסיף תקציבים ציבוריים למערכת הרפואה הציבורית, לא להעלות את יוקר המחיה ולצמצם את היחס שבין ההוצאה הציבורית להוצאה הפרטית. ואני רוצה לומר לך עוד דבר: בעוד במדינת ישראל ההוצאה הציבורית על מערכת הבריאות שלנו היא 60% וההוצאה הפרטית היא 40%, במדינות ה-OECD הממוצע של ההוצאה הפרטית זה 28% ו-72% הם הוצאה ציבורית, ויש מדינות שבהן ההוצאה הפרטית היא 15% וההוצאה הציבורית 85%. לכך אנחנו צריכים לשאוף. אנחנו צריכים לשאוף שההוצאה הפרטית תרד ויוקר המחיה ירד. אבל כדי שזה יהיה, אסור לעודד את השר"פ, אסור לעודד את ביטוחי הבריאות הפרטיים. ביטוחי הבריאות הפרטיים מביאים לכפל ביטוח, מובילים להוצאה מיותרת, ובעיקר מעלים את יוקר המחיה ומעלים את יוקר הבריאות. רק לאחרונה התפרסמו המדדים של הלמ"ס, נתוני הלמ"ס, וגילינו שהמרכיב שהייתה בו העלייה הגדולה ביותר בתוך ההוצאה הפרטית זה גורם הבריאות. ומתוך העלייה ביוקר הבריאות, העלייה העיקרית היא בביטוחי הבריאות. המטרה שלנו היום היא להוריד את ביטוחי הבריאות, להוריד את ההוצאה הפרטית על ביטוחי הבריאות, לגרום לכך שהתושבים יבינו שאין צורך בכפל ביטוח ולהביא לכך שאת הניתוחים יעשו במערכת הציבורית. ולשם כך, דרך אגב, בחוק ההסדרים הקרוב, בצד זה שאנחנו משקיעים מיליארד ש"ח במערכת הציבורית אנחנו גם מבקשים לרסן את הגידול העתידי של המערכת הפרטית. לא לפגוע במערכת הפרטית, להשאיר את הגידול שלה, שהיה עד היום מאוד מאוד גדול, אבל לרסן את הגידול העתידי, כדי שיותר ויותר חולים יעברו מן המערכת הפרטית למערכת הציבורית. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לא לעודד את השר"פ, לא לעודד הוצאה פרטית, לעודד הוצאה ציבורית על המערכת המאוד-מאוד מפוארת ומאוד מאוד טובה שיש לנו. אחת המערכות החזקות והטובות שיש למדינת ישראל, מערכת הבריאות הציבורית שלנו. וזו הסיבה שוועדת השרים לענייני חקיקה אכן קבעה והחליטה לדחות את הצעתך. זו הסיבה גם שהוועדה שעמדתי בראשותה וישבה למעלה משנה, והיו בה נציגים של משרד האוצר ומשרד הבריאות, משרד ראש הממשלה, המועצה הלאומית לכלכלה, משרד המשפטים ובנק ישראל, כלכלנים ונציגי ציבור, הוועדה הזו גם כן קבעה ברוב דעות, לא כל הדעות, יש גם דעת מיעוט, אבל ברוב דעות היא קבעה שאין לאפשר שר"פ במערכת הציבורית של מדינת ישראל. ולכן אני ממליצה, אנחנו ממליצים לדחות את ההצעה. תודה רבה. אני מזמין את חבר הכנסת יעקב מרגי. יש לך שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי ראש הממשלה, גברתי השרה, לא יודע למה לקחת את הצעת החוק ושמת את כל כובד המשקל כאילו היא באה לעודד את השר"פ, ההפך הוא הנכון. הרי הציבור יודע ואת יודעת יותר מכל,

רגע, זה לא החוק, אסביר לך, אני חתום על החוק. הפערים בין הפריפריה למרכז בתחום הבריאות הם פערים גדולים, זו עובדה שאת מאשרת ומודעת לה. זה שכ-80% מהמבוטחים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, קרי מאזרחי מדינת ישראל, מחזיקים ביטוח רפואי נוסף, את זה את יודעת. יש מצב היום בפועל שיותר משליש מהאוכלוסייה שמחזיקים ביטוח נוסף לא יכולים לממש זאת בגלל אותם פערים בין הפריפריה למרכז. צריך לבטל את ביטוחי הבריאות שלהם,

החוק הזה לא מדבר על שר"פ. ולהוריד את ההוצאה הפרטית שלהם. החוק מדבר על שר"פ.

אני רוצה לומר דבר נוסף. יש מצוקת תורים, ונגעת בה, מצוקת התורים בבתי-החולים. המדינה לא עשתה זאת, לא עשתה שום פעולה זה שנים רבות להשקיע ולהעביר משאבים, כדי שבתי-החולים וחדרי הניתוח לא יהיו שוממים אחר-הצהריים, בזמן שאנשים, איכות החיים שלהם נפגעת,

לא מרחיק לכת, אפילו מקפחים את חייהם בגלל אותו תור ארוך לניתוח או לפרוצדורה רפואית כזאת או אחרת. לקיצור תורים. גברתי השרה, החוק הזה נולד עוד לפני שכונסה ועדת גרמן,

אז תוריד אותו. את עמדת פה ואמרת שיש לך התנגדות מוחלטת לתהליך הזה, של בחירת רופא. לא אמרתי את זה. אמרתי שאם 100% יבחרו ב-20%, יהיו יותר תורים. אנחנו מוכנים. אם הייתי יודע שבתקציב 2015 יש פתרון מוחלט לנושא הפערים הרפואיים בין הפריפריה למרכז, שבעיית התורים נפתרת, שחדרי הניתוח עובדים 18 שעות ביממה, במימון המדינה, ושהרופאים המומחים הטובים והמוכשרים שלנו לא יפזלו לרפואה הפרטית, הרי לא לחינם היום כל הגורמים הכלכליים במדינה, תשאלי אותם, מזהים את הפוטנציאל העצום הגלום ברפואה הפרטית, ומשקיעים. במשק הישראלי יש היום השקעות רבות בתחום הרפואה הפרטית.

אני אתך. החוק הזה בא לעזור לרפואה הציבורית, החוק אומר במפורש, אתה צריך לסיים,

מייד אני מסיים. החוק בא להגביל את מספר הניתוחים המבוצעים ברפואה הפרטית, לנווט אותם לרפואה הציבורית. זה החוק. זה לא שר"פ, זה החוק.

חברי הכנסת, נא לשבת במקומות. אנחנו עוברים להצבעה. נא להצביע. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (שירות בחירת רופא), התשע"ד 2013, נתקבלה.

19, מתנגדים, 31, אין נמנעים. הצעת החוק לתיקון פקודת בריאות העם (שירות בחירת רופא), התשע"ד 2013, ירדה מסדר-יומה של הכנסת, לא התקבלה. אנחנו עוברים להצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון, נקיטת אמצעים בידי מעביד), התשע"ד 2013, של חבר הכנסת אברהם מיכאלי. אני מזמין את חבר הכנסת אברהם מיכאלי לנמק את הצעת החוק. יש הצעה מוצמדת של חברת הכנסת מיכל רוזין, את תעלי אחריו. חבר הכנסת מיכאלי, יש לך עשר דקות. בבקשה.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 המטרה של התיקון המוצע בחוק הזה היא לחזק את שוויון ההזדמנויות בעבודה באמצעות הטלת חובות על מעבידים, חובות פוזיטיביות. בין היתר, מוצע כי המעביד יחויב ליידע את העובדים בעיקר לגבי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, לקבוע דרך, במסגרת מוסדרת במקום העבודה, להגשת תלונה בידי עובד שחש כי הוא הופלה בצורה לא חוקית ולא הוגנת,

לטפל בצורה מוסדרת בבעיות, בתלונות שמוגשות, שיבחנו אותן ויתקנו את הפגיעה במתלונן. בעצם יש לנו חוק שחוקק כבר בשנת 1988, והחוק אמור להתבצע. הבעיה שלנו, ככנסת, אנחנו מחוקקים-לדעת חוקים,

לפעמים בקילו, לפעמים כבר, אני אפילו מגזים, במאות קילו. בסוף החוקים האלה לא מתבצעים, כי אין מנגנוני פיקוח, לא של הכנסת ולא של הממשלה עצמה,

שאמורה להגיש כל מיני תקנות, כל מיני כללים לביצוע אותו חוק. החוקים האלה לא מתבצעים. אנחנו בחוק הזה מציעים איך לעשות, בצורה חיובית, את החוק הזה לבר-ביצוע, ולא שיישאר על הנייר כשאף אחד לא מבצע אותו. נוסף

אנחנו מציעים בחוק הזה להסדיר את הנושא של טיפול בהפרות הקשורות בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה במקומות עבודה גדולים, מקומות עבודה שמועסקים בהם יותר מ-25 עובדים. אפשר למנות את אחד העובדים לממונה על שוויון ההזדמנויות, הוא גם יהיה נגיש וגם יטפל בתלונות בתוך מקום העבודה. האיש הזה או העובד הזה ישמש חוליה מקשרת בין מקום העבודה לבין נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה.

החוק הקיים היום, לא רק שיש בו לקונות ובעיות שבגללן הוא לא מתבצע,

שבסוף לא מקבלים את היחס שהחוק דורש, אין להם גם אל מי לפנות, אין להם למי להעביר את התלונה שלהם, ואין גם מי שיטפל בתלונה שלהם בצורה יעילה מול אותו גורם שהחוק קבע שהוא בעצם נקרא מישהו מלמעלה. בחקיקה מן הסוג הזה אנחנו בעצם עוזרים לממשלה למשול. במקום שהממשלה תגיד: אני לא הגשתי הצעת חוק בסוגיה הזאת, לא תיקנתי את זה ומי שאשם בזה זה הכנסת, שאנחנו לא גרמנו לממשלה לבצע את החוק הזה בצורה יעילה,

כשמגישים לוועדת שרים, ועדת השרים שוב דוחה את זה. ההיגיון של ועדת השרים לבוא דרך הכנסת ולקדם דברים שהממשלה עצמה תקועה אתם, ועד שהממשלה מקדמת חוקים ממשרד ספציפי עם תזכיר חוק דרך משרד המשפטים זה לוקח חודשים ושנים, במקום שהם יעשו את זה, וחברי כנסת באים למלא את החסר הזה, ועדת השרים דוחה את זה.

אדוני היושב-ראש, אני לא יודע מה הסיבה לדחיית ההצעה הזאת, אני לא יודע מה הנימוק הענייני, לא זה שאנחנו באופוזיציה, וכל חוק של האופוזיציה דוחים. אנחנו פשוט מאוד מבקשים מהכנסת, שאמורה לדאוג שהחוק הזה יבוצע, שתתמוך בזה ותצביע בעד.

תודה, חבר הכנסת אברהם מיכאלי. אני מזמין את חברת הכנסת מיכל רוזין. יש לה הצעת חוק מוצמדת. יש לך שלוש דקות. בבקשה. כבוד היושב-ראש, תודה, חבר הכנסת מיכאלי, הסיבה היחידה לכך שהם נגד הצעת החוק הזאת היא שאנחנו, האופוזיציה, הצענו אותה. משרד הכלכלה תמך בהצעה שלי, אבל משרד האוצר התנגד בלי שום סיבה מוצדקת. לצערי, הם יפילו אותה היום כפי שהם הפילו את ההצעה שלי. אבל אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולהזכיר ללפיד וללבני, שלצערי לא נמצאים כאן, את ההבטחות שלהם לבוחר שהם קצת שכחו לאחרונה. לפיד אמר: אני יושב בממשלה כדי לקדם את התהליך המדיני. ולשאלת המנחה ששאל אותו, ואם התהליך המדיני יתפוצץ? הוא ענה: אז אנחנו נתחיל מההתחלה מייד עוד הפעם. אני אמרתי מההתחלה שאין לנו שום סיבה לשבת בממשלה שלא מנהלת משא-ומתן. ואם התירוץ של מר לפיד זה תקציב המדינה והעניינים הכלכליים, אז אצטט מדברי לפיד עצמו, שאמר: הנושא שיש לו ההשפעה הגדולה ביותר על הכלכלה הוא התהליך המדיני. אני אעשה כל שאוכל כדי למנוע את מה שנראה כניסיון מתמשך למוסס את התהליך. אני אעשה הכול, כל דבר, כדי למנוע את כישלון המשא-ומתן, ולא אתן לאיש למוסס את התהליך המדיני. וציפי לבני? גם היא אמרה: חזרתי כדי לעשות את זה, את התהליך המדיני. ואם לא אוכל לעשות את זה, אלחם מהאופוזיציה. welcome, בואי אלינו, בואי לשורותינו. אני כאן,

בגלל החובה המוסרית והאסטרטגית להיות בממשלה שמחויבת להביא שלום. אני לא אהיה עלה תאנה. תהליך מדיני זה לא ססמה, או שאני אהיה שם לקדם את מה שאני מאמינה בו, או שאהיה בחוץ. ואני מדגישה, היא אומרת: זה יהיה המבחן שלי. אז לבני ולפיד, אולי לא הייתם פה לאחרונה, ואולי אתם רוצים להמשיך את מורשת פרס וברק, שישבו בממשלת נתניהו ושרון ואף אחד לא זוכר להם על כך חסד נעורים, וגם לא דברים טובים. אולי לא שמתם לב להתנהגות של ראש הממשלה שלכם לאחרונה. אולי לא הייתם פה בנאום רבין. אולי לא שמעתם איך הוא מצליח לסובב, פעם אחרי פעם, באותו דפוס, את האשמה על הפלסטינים, איך הוא מצליח לשכנע את כולנו שאין פרטנר, איך הוא מצליח לשכנע שוב שאין שום דרך להגיע להסכם עם הפלסטינים. אולי לא הייתם פה כשהוא ממשיך בהסתה נגד הציבור הערבי, אזרחי מדינת ישראל. אולי לא הייתם פה כשהוא מלבה את האש מול כל העולם הערבי, ואפילו נגד ידידותינו הטובות במערב. אז אולי כדאי שתתעוררו, ואולי כדאי שתבינו שאין לכם שום תקווה בממשלה הזאת. תעזבו, בואו אלינו לשורות האופוזיציה, ואולי משם תבוא הישועה.

תודה רבה. תשיב השרה סופה לנדבר, בשם שר הכלכלה. תשובה משולבת והצבעות נפרדות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חבר הכנסת אברהם מיכאלי וחברת הכנסת מיכל רוזין, אני התבקשתי על-ידי השר הממונה לענות על החקיקה הזאת. יש כאן פגיעה בהפרדה בין עובד ומעסיק. עלול להיות מצב שלעובד הממונה יש ניגוד אינטרסים בבדיקת התלונה נגד מעסיק. הסמכויות של עובד זה לא ברורות. תלונה של עובד היא שאלה משפטית. גם אם הוא מקבל הכשרה, אני מבקש מחברי הכנסת, סליחה, אני מבקש מחברי הכנסת לא לדבר בפלאפון במליאה. חבר הכנסת נסים זאב. אבל למה לא? מדברים על פופוליזם נטו, על חוסר נאמנות של ערביי מדינת ישראל למדינה הזאת, ויש אפשרות לחברי כנסת מהאופוזיציה לעלות עם פופוליזם נטו. במקום להיות נאמנים למדינה הזאת, במקום להיות נאמנים לכנסת ולאזרחיה, הם מדברים על אלו שמסיתים, על אלו שבעצם מפרים את חוקי מדינת ישראל. אבל אני אמשיך. הסמכויות של עובד זה לא ברורות. התלונה של העובד היא שאלה משפטית, גם אם הוא מקבל הכשרה מהנציבות. יש הרבה ממונים אחראים לביצוע של חוקים, וראוי לחכות ולהמתין. סופה, סופה, זה לא החוק הזה. זה חוק אחר. נתנו לך חוק אחר.

זה לא החוק הזה, זה חוק אחר. מה זה קשור לחוק? זה חוק אחר בכלל, מה את מדברת? לא לצרוח, לא לצרוח. סליחה, אני מבקש מחברי הכנסת לשמור קצת על השקט.

בואו נהיה רגועים, ניתן לשרה להביא את החוק הנכון ולהשיב עליו. הרי היא משיבה בשם שר אחר, זה לא הנושא שלה. על שכירות? על מה אני צריכה לענות? על גובה השכירות? לא, הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. נו, ומה אני עניתי? אני עניתי בדיוק על מה שאתם רוצים, הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. בדיוק זה. אם לא תקשיבו, בדיוק זה. אבל התשובה היא לא לעניין. רבותי, אני התבקשתי על-ידי השר הממונה, ואני מקריאה את מה שכתבו לי בממשלת ישראל. ואם אתם רוצים להגיב, אז אני מסבירה. הממשלה מתנגדת לחקיקה הזאת, הממשלה מתנגדת לחקיקה הזאת, ואם אתם לא רוצים לשמוע ולהקשיב בשקט, אז אני מסבירה שוב. אני מקריאה את מה שהשר הממונה כתב. אני לא ממונה על החקיקה הזאת, ואני גם לא ממונה על התשובה. התבקשתי לענות. השר הממונה הוא בעד הצעת החוק, זאת הבעיה. השר הממונה, שר הכלכלה, הוא בעד הצעת החוק. תודה רבה, חברת הכנסת מיכל רוזין. תפסיקי לצרוח. תפסיקי לצרוח. תודה רבה. תודה רבה. השר הממונה בעד הצעת החוק. הוא הצביע בעד בוועדת השרים לחקיקה. יש לך שלוש דקות להשיב.

יש לך שלוש דקות להשיב. בבקשה. אתה לא יודע מי השר הממונה?

תודה רבה. חברת הכנסת מיכל רוזין ביקשה להשיב, בבקשה.

תודה רבה, חבר הכנסת נסים זאב.

גם בדיוני התקציב, לא נמצאים פה השרים הרלוונטיים שהצעות החוק נוגעות למשרדים שלהם, וצריכה להיות להם עמדה מקצועית. כל פעם עולה פה שר תורן ומקריא מה שנתנו לו בכתב. הוא לא יודע על מה הצעת החוק, הוא לא יודע מה הבעייתיות בחוק, הוא מקריא נוסח. תפסיקו לזלזל בכנסת, תפסיקו לזלזל במעמד הכנסת ותפסיקו לזלזל בציבור. תבואו ותיתנו תשובות. תחלקו ביניכם את הימים, לא מעניין אותי איך תסדרו את זה. לא יכול להיות שמזלזלים בכנסת. שר הכלכלה תמך בהצעת החוק הזאת בוועדת שרים לחקיקה. המשרד שלו תמך, עם הגבלות מסוימות, בהצעת החוק, ולצערי הרב, ועדת שרים לחקיקה הצביעה נגד. עומדת פה שרה ואומרת עלי שאני לא נאמנה למדינת ישראל. אני לא נאמנה. את יכולה להגיד דבר כזה? אני הראשונה שנאמנה למדינת ישראל, ואני הראשונה שדואגת למדינת ישראל שתישאר מדינה דמוקרטית ותישאר מדינה יהודית.

ומה שאת עושה, לא תהיה פה לא דמוקרטיה ולא מדינה יהודית. הם חייבים להיות אזרחים נאמנים למדינה הזאת.

חבר הכנסת אברהם מיכאלי, אתה רוצה לעלות להשיב?

אנחנו עוברים להצבעה, נא לשבת. אנחנו מצביעים על הצעת החוק של חברי הכנסת אברהם מיכאלי ויעקב מרגי, הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון, נקיטת אמצעים בידי מעביד), התשע"ד 2013. נא להצביע.

להסיר מסדר-היום את הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון, נקיטת אמצעים בידי מעביד), התשע"ד 2013, נתקבלה. בעד, 25, נגד 37, אין נמנעים. הצעת החוק לא נתקבלה ותרד מסדר-יומה של הכנסת. אנחנו עוברים להצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון, נקיטת אמצעים בידי מעביד), התשע"ד 2014, של חברת הכנסת מיכל רוזין. חברי הכנסת, נא לשבת, אנחנו מצביעים.

ההצעה

יש לך עשר דקות, אתה יכול לדבר גם על המצב בקואליציה. משהו מתרחש. חבר הכנסת כבל, אתה מפריע לדובר. זה על הזמן של הדובר.

אני שומע את החברים שלך מש"ס. נכון, אתה צודק. אולי תעזור לי? חבר הכנסת אברהם מיכאלי, אנחנו שומעים אותך עד כאן. חבר הכנסת יצחק כהן. גם חבר הכנסת יצחק כהן.

אם לא תדבר, נשמע אותו יותר ברור, ואם לא תצעק.

אני מצטט מדברי יושב-ראש הוועדה מר אלאלוף: "העוני אינו, אבן שאין לה הופכין ולא נוצר יש מאין. אומנם יש המידרדרים לעוני בגלל החלטות שקיבלו במהלך חייהם, אך רובם של האנשים החיים בעוני נולדו לתוך מציאות זו, ללא סיכוי של ממש לשנותה לבד. לאלה וגם לאלה, אנו כחברה אמורים להבטיח כי תיפרס רשת ביטחון משמעותית. מורכבת מתמיכה, מליווי, מהכוונה, משירותים חברתיים, מחינוך ראוי, מדאגה לפרט, מסביבת חיים נאותה, הוצאתו של האדם ממצוקה היא השבת כבודו האבוד". מי אמר את זה? מר אלי אלאלוף בדברי ההקדמה שלו לדוח שלו. את דברי ההקדמה לדוח מסיים מר אלאלוף עם טיפה אופטימיות: "קבלת ההמלצות והגשמת חזון הוועדה נמצאות באחריותם של קברניטי המדינה וראש הממשלה בראשם. בידיהם המפתח להכות במחלת העוני. ביכולתם להעניק תקווה למאות אלפים שחייהם נקלעו למצוקה. אני סמוך ובטוח שהם לא יישארו אדישים אלא יעמדו במשימה עליונה זו, יסמכו את ידיהם" ויבצעו את המסמך החשוב הזה. עד כאן ציטוט דבריו. אני מודיע, לצערי הרב, ליושב-ראש הוועדה למלחמה בעוני בישראל מעל במה זו, אחרי שקברניטי המדינה, ראש הממשלה וחברי ועדת השרים לחקיקה מרימים את ידיהם שבוע אחר שבוע ומצביעים נגד הצעות חוק שמיישמות את הדוח שהממשלה המליצה לקיים: המסמך החשוב שעליו עמלת, מר אלאלוף, לא יזכה ליחס שהוא ראוי לו. אדוני היושב-ראש, ציינתי בדברי בשבוע שעבר שאני משבח את שר הרווחה, מר מאיר כהן, על עצם הקמת הוועדה, על עצם ההצפה הזאת, שהתביישו לדבר בה כל השנים, שיש עוני ושצריך להילחם בעוני. לכן אני מברך אותו קודם כול על כך שהוא הציף את הבעיה ושסוף-סוף קמה ועדה ששמה את כל הנושאים על השולחן. אבל המתחיל במצווה,

אני יודע שזה קשה, ולכן אנחנו כאן, אדוני שר הרווחה, לא חלילה וחס כדי לבקר או כדי לקנטר אותך. אנחנו נמצאים כאן כדי לעזור לך, כדי לסייע לך. אנחנו יודעים שפקידי האוצר ורוב השרים אינם רגישים כמוך לנושאים החברתיים, ולכן אנחנו בסיעת ש"ס החלטנו לקחת ככתבן וכלשונן את ההמלצות של ועדת אלאלוף ולהעביר אותן לחוקים, כי זה הכלי היחידי שיש לנו לדחוף את הממשלה לבצע אותן. בשבוע שעבר הגשנו שניים, לצערי, הם לא התקבלו. אני מגיש השבוע בנושא שירותי הסעד, דבר כל כך פשוט, כל כך ברור, ולצערי הוא לא מתבצע והוא לא בא לידי ביטוי, אלא אם כן נשמע משר הרווחה שיש לו אולי בשורה בזה, כמו שבשבוע שעבר הוא בישר לנו כמה דברים בנושא החשמל ובנושאים אחרים. אני מציע לקבוע כי בכל לשכה לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות יועסקו עובדים סוציאליים,

שיפעלו כגורם מתכלל של תהליך הליווי של משפחה שמטופלת בלשכה לשירותים חברתיים, בתיאום ובשיתוף פעולה עם יתר הגורמים המצויים, המעורבים בתהליך במשרד הרווחה. אבל חייב להיות עובד סוציאלי, כדי שיוכל לטפל בצורה מקצועית ולתת את התשובות. לצערנו הרב, התפקיד העיקרי של עובד סוציאלי הוא כיבוי שרפות. העובדים הסוציאליים סבורים שהבעיה של הפונים אליהם נעוצה בהתנהגות שלהם, ואילו הפונים רואים את מקור הבעיה בתנאי החיים המגבילים הכרוכים בעוני. דבר זה מביא לכך שהפרקטיקות המקובלות בקרב העובדים הסוציאליים מנותקות מההקשר החברתי, הכלכלי והתרבותי של החיים בעוני, לצערנו הרב. התנהלות זו גורמת להזנחה של פרקטיקה למניעת עוני, להזנחת המאבק למען צדק חברתי אמיתי ולהזנחת הסיכוי ליציאה ממעגל העוני, כל אלה ציטוטים מוועדת אלאלוף, לא ציטוטים שלי. לכן, הצעת החוק נחלקת לשני חלקים, אדוני השר: הראשון, יישום פרקטיקת המודעות לעוני. תרומתה של הפרקטיקה המודעת-עוני נעוצה בכך שהיא עולה בקנה אחד עם תפיסותיהן של אוכלוסיות החיות בעוני לגבי מרכזיותו של העוני בחייהן, ולכן היא בעלת פוטנציאל להביא ליצירת קשרי שותפות ואמון עם העובד הסוציאלי, שהם בסיסיים והכרחיים לעבודה טיפולית למען שינוי אמיתי. לשם כך ההצעה הזאת, ועל סמך ועדת המשנה של ועדת אלאלוף, מבקשת למנות עובד סוציאלי קבוע שילווה את המשפחה, יתכלל את בעיותיה וילווה אותה בהתנהלותה מול הגורמים המקצועיים הרלוונטיים בכל המישורים, חינוך,

כל דבר ודבר, אם שלום-בית, כל מה שקשור לבית הזה, שלצערנו הרב הגורל התאכזר אליו, שיהיו עובד או עובדת מקצועיים שיתכללו את כל הבעיות יחד, ולא רק כיבוי שרפות, כשיש בעיה של ילד או כשיש בעיה אחרת, ואז לצערי לא פותרים את הבעיה, רק נותנים אקמול או אופטלגין. פרקטיקה מודעת-עוני מבוססת על תפיסת העוני כמכלול של שלושה גורמים: א. מחסור בהון של כסף ושווה כסף, לצערנו הרב,

מחסור בהזדמנויות חברתיות לחינוך ראוי, לביטחון תעסוקתי, לתנאי מגורים הולמים, לביטחון אישי, לשירותי בריאות מתאימים ועוד ועוד, ג. מחסור בהון, כלומר מחסור בכבוד חברתי, שהוא תוצר של חוויות של השפלה ודיכוי. אנחנו יודעים שחוסר הכבוד העצמי שמרגישים הוא אחת הבעיות הקשות ביותר.

על-פי התפיסה הזאת של פרקטיקה מודעת-עוני, עוני הוא בעיה חברתית מבנית, ולא רק בעיה אישית או משפחתית. החלק השני של הצעת החוק, אדוני השר, אומר ששר הרווחה והשירותים החברתיים יכין תוכניות למניעת עוני, לחילוץ ושיקום מעוני ולקיום הולם, שאותן יפעילו הלשכות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות, תוכניות שיונחו לפתחו של כל משרד, שייתן דעתו על העוני והעניים טרם חתימתו על פרויקט או תוכנית חדשה בכל תחום. שר הרווחה חייב להיות השר המנחה והמקצועי לגבי כל משרדי הממשלה, בתכנון ובנייה, בחינוך ובשיקום, בכל דבר ודבר. אנחנו חייבים לדעת שאנחנו נמצאים במלחמה לביעור העוני, וזאת מלחמה כמו כל מלחמה, וצריכים כולם להתאחד, כששר הרווחה הוא הגורם המקצועי המנחה. כך צריך להילחם בעוני. לכן אני מבקש מחברי הכנסת ומאדוני השר לתמוך בהצעת החוק, שתכליתה לעזור לך במשרדך, לתת לך את הכלים, כדי שתוכל באמת למלא את שאיפותיך להילחם בעוני ולהחזיר קצת את הכבוד למשפחות הללו.

תודה, חבר הכנסת אריה דרעי. ישיב שר הרווחה והשירותים החברתיים חבר הכנסת מאיר כהן. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, הצעת החוק מציעה לעגן בחקיקה כי בכל לשכה לשירותים חברתיים יהיו עובדים סוציאליים שהם עובדי משפחה ובין תפקידיהם הם גם יהוו גורם מתכלל של תהליך ליווי משפחה בתיאום ובשיתוף פעולה עם יתר הגורמים המקצועיים המעורבים בטיפול במשפחה. אני רוצה לבשר שנקלטו בחודש האחרון, על-פי אותה נוסחה, חבר הכנסת דרעי, כנראה שאנחנו חושבים באותו ראש, 110 עובדות ועובדים סוציאליים לרשויות. לא רק שהם נקלטו, אלא גם אנחנו פטרנו את ראשי הרשויות ממצ'ינג. קלענו בדיוק למה שאתה אומר. תפקידן של אותן עובדות סוציאליות הוא לטפל במשפחות שמבחינתנו אנחנו מאתרים אותן כמשפחות במעגל העוני. יתרה מכך, מה המפתח? יתרה מכך, עיסאווי, כל פעם אתה קופץ עם המפתח. אתה מכיר את המפתחות בדיוק כמו שאני מכיר. אבל הוא לא מיושם. המפתח לא מיושם, לא מיושם. אוקיי, זכית, אמרת. יצטטו אותך, "המפתח לא מיושם".

עזוב, אני לא אתווכח אתך. אתה רוצה להגיד עוד משהו? אז תגיד, אל תפריע לי באמצע, בסדר?

נוסף על כך, חבר הכנסת דרעי, נקלטו עוד 300 מנטורים, סטודנטים לעבודה סוציאלית, סטודנטים לרפואה, סטודנטים לחינוך. כל מנטור כזה מקבל 15 משפחות ביישוב ומלווה אותן ביחד עם העובד הסוציאלי, נכנס לתוך בתי-הספר, נכנס כמובן בהסכמת ההורים, בשיתוף ההורים. אלה הגורמים המקצועיים הטובים ביותר, וקלענו לדעתך, ואכן יש בשטח לא בכל היישובים, אבל תקצבנו את זה עכשיו, קלטנו אותם, ובסוף השנה הבאה נקלוט עוד 100. אני רוצה שתבינו שלקלוט כמות כזאת של עובדים סוציאליים ושל מנטורים זו הוצאה גדולה מאוד. ואנחנו לא עושים טובה לאף אחד, זו חובתנו כמדינה לטפל באותן משפחות. בנוסף, הצעת החוק מבקשת להטיל על שר הרווחה והשירותים החברתיים להכין תוכנית למניעת עוני, לחילוץ ולשיקום מעוני ולקיום הולם בהתבסס על פרקטיקה מודעת-עוני, שיפעילו הלשכות לשירותים חברתיים. כן מוצע כי התקציב לתוכניות כאמור ייקבע בסעיף נפרד מהתקציב.

חבר הכנסת דרעי, אני אומר לך באמת מכל הלב, וחלילה אין בינינו שום משקעים רעים ואני מאוד מכבד אותך, שאני שמח לשמוע שאתה מעוניין לקבע בחוק את פעולותי בשנה וחצי האחרונות. אני מבין לפחות, שאם כך, אתה מרוצה מההתנהלות שלי. כי שנה וחצי אני עושה הרבה דברים שאתה ציינת, ואתה רוצה לעגן אותם בחוק. ברוך השם. יש בזה, לא בתיאוריה, מאיר. במעשי, לא בתיאוריה. איציק כהן, אני מזמין אותך לשבת ולראות איך אנחנו עושים דברים מעשיים. אני אף פעם לא אגרר לצעקות. אתה יכול להגיד שזה בתיאוריה, ואני אגיד לך שאם אתה תעבור אתי בלשכות תראה שנקלטו העובדים. שום דבר הוא לא, אני לא אגיד על שום דבר בתיאוריה שהוא מעשי, אלא אם כן אני מוציא את זה לפועל. הצעת החוק מתייחסת, בכל הנוגע להצעה להכין תוכניות למיגור העוני, ידוע לכולכם על ועדת אלאלוף שהקמנו, אשר שמה לה, בעקבות המלצות הוועדה למלחמה בעוני בישראל, שמה לה כמטרה לטפל בשאלת העוני, ועדה שהתחלנו בתקצוב שלה כבר השנה הזאת. חבר הכנסת דרעי, אף אחד מהבית הזה לא חשב שאנחנו נוכל לתקצב ב-1.7 מיליארד שקלים, מתוכם 1.2 מיליארד כסף חדש ועוד 500 מיליון שהוסטו בתוך המשרדים לטובת העוני.

הביטחון רצו 7 מיליארד, ואלוהים יודעת שזה לא מביא יותר ביטחון מאשר טיפול בעוני. אני אומר כאן, מעל הדוכן הזה: חברת הכנסת מיכאלי צודקת. הלוואי שיכולתי. אבל אני יודע לעשות עם מה שיש. להתחיל ולנהל מלחמה.

הלוואי שיכולתי לעמוד כאן ולהגיד: לא 1.7 מיליארד אלא 4 מיליארדים. אני לא יכול להגיד את זה, אבל יש לי סיבות למה כן להישאר, כן להיאבק וכן לדחוף את העניין הזה. כבר ביום ראשון, חבר הכנסת דרעי, אני מניח את התיקון לחוק שמוסיף השלמת הכנסה לקשישים. פעם ראשונה, אף אחד לא חשב על זה. אנחנו מוסיפים 350 מיליון שקלים, כבר ביום ראשון הקרוב. זה תיקון שיקבע כי לא יהיה עוד קשיש אחד מתחת לקו העוני במדינת ישראל. כמו כן, בתוך שבועיים יעלה לקריאה ראשונה חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, הנותן מענה רחב ובהתאם לצרכים המוגדרים על-ידי הוועדה. בחודשים האחרונים פרסמתי קול קורא לתוכנית "נושמים לרווחה", שמטרתה להוציא 5,000 משפחות ממעגל העוני באמצעות המנטורים, העובדים הסוציאליים, בליווי של 100 מיליון שקלים. לכל מנטור יש לא רק כלים של למידה ומיומנויות, הוא גם יחזיק קופה שביחד עם המשפחה, קופה של כסף שהוא יוציא אותו לצרכים שהמשפחה חושבת לנכון להוציא. תיקנו את העוול של 42,000 קשישים ניצולי שואה שהיו במעגל העוני. וככה זה עבר מתחת לרדאר, לא שמעתי אתכם עולים ואומרים שברוך השם פתרנו את החרפה של האנשים האלה.

לפיכך, אין מקום כיום לקבע בחקיקה תוכניות עבודה של המשרד, אלא לפעול בהתאם להמלצות של ועדת אלאלוף ולאפשר, וזה החשוב, תעדוף של המלצות הוועדה. אני אומר לך, הלוואי שמצבנו הכלכלי היה ששנה אחת יכולנו לעשות פאוזה, להתעלם מכל מה שקורה ולהגיד שאנחנו נותנים לוועדה 4 מיליארד שקלים. אי-אפשר לעשות את זה, המלחמה הייתה כאן וכולנו היינו חלק מהמלחמה. ואם הצלחנו לגייס 1.7 מיליארד, יש בזה בשורה, וצריך להשאיר את התעדוף לגבי המלצות הוועדה.

הוועדה לא אמרה "הכול או לא כלום", הוועדה אמרה: תתחילו לתעדף, כשהדבר הראשון זה הקשישים, ובזה אנחנו מטפלים. הדבר השני: הוצאה ממעגל העוני, ובזה אנחנו מטפלים. אני לא אחזור על מה שאמרתי לגבי הצעתך לעגן בחקיקה תקן לעובדים סוציאליים. אנחנו עמלים על כך, התוספת הזאת משמעותית, ואני משער שעד סוף 2016 יהיה מספר של תיקים שכל עובד סוציאלי לא יעבור אותו, אני מכוון ל-50 תיקים, ואני חושב שזו תהיה בשורה גדולה מאוד. לגבי מבנה הלשכה לשירותים חברתיים, המבנה מופיע היום בתקנון העובדים הסוציאליים, עומד בפני שינוי ועדכונים, שיכללו גם הגדרות של התפקידים החדשים של העובדים הסוציאליים שילוו את המשפחות. אמרתי, לא רק שהגדרנו, אלא באנו ללשכות והוספנו עוד עובדים סוציאליים שהם אך ורק לטיפול בשאלת העוני. חבר הכנסת דרעי, אני באמת מודה לך על הצעת החוק הזאת,

אני חוזר על דברי, אני לא רואה שום צורך לעגן בחקיקה פעולה של משרד. שער בנפשך שכל הצעת החוק, או חלק מהצעות החוק, ידברו על כך שמשרדים אני מודה על העזרה, אני מקבל אותה,

בברכה; ובשאלת העוני אני שמח על כך שאנחנו יושבים קואליציה ואופוזיציה כאחד. אבל לבוא ולעגן בחוק פעולות של משרד שנעשות, או ועדה שהמלצותיה צריכות להיות תחת עין בוחנת של תעדוף על-פי השיקולים התקציביים, אני חושב שלא ראוי שאנחנו נתמוך בהצעת החוק הזאת. אתם תמיד מוזמנים לבוא, להציע, לדבר. אבל בחקיקה זה מיותר. תודה רבה, אדוני השר. אני מאוד מקווה שנהיה כולנו אנשי בשורה. תודה רבה, אדוני השר. חבר הכנסת דרעי, חבר הכנסת דרעי, האם תרצה להגיב? נראה לי שכן. עוד שלוש דקות, בבקשה. גברתי, אדוני ראש הממשלה, כבוד שר הרווחה, כפי שאמרתי, המטרה שלנו היא לעזור לך. ואני אסביר לך, כבוד השר, המרוקאים אומרים, גם אשכנזים ביידיש, אבל אנחנו אומרים את זה במרוקאית: אל תשאל את הרופא, תשאל את החולה, לחולה יש יותר ניסיון. אתה רוצה שאני אגיד לך את זה במרוקאית? לא צריך. אבל אתה, תגיד, תגיד. אם יעקב פרי יגיד את זה ביידיש, אני גם אגיד את זה במרוקאית. יפה. הכתבניות, בבקשה לכתוב.

אדוני השר, רגע של תרבות. אני הרי בירכתי אותך, באמת מכל הלב, על עצם הקמת הוועדה והצפת הנושאים ותחילת הטיפול בנושאים הללו. אבל אתה יודע שלא לעולם חוסן, העולם הוא עגול.

אני מברך אותך שתתקדם, תגיע לתפקידים יותר בכירים. אנחנו לא יודעים מי יהיה מחר במשרד הרווחה, אנחנו לא יודעים איזו ממשלה תהיה מחר,

עם כל הרגישות שלך, תהיה מחר. לכן, הדרך היחידה, זאת הזדמנות היסטורית, שיש דוח של ועדה רצינית, עם הצעות חוק, עם הצעות. נכון שאם אפשר לבצע אותן, אם היום היית מראה שבתקציב הבא כל המלצות ועדת אלאלוף נמצאות בתוך התקציב, הייתי אומר לך בסדר. אבל אתה עצמך אומר שאין מספיק משאבים, והמשאבים לא ניתנו. אתה לא תקציב משרד הביטחון, שקיבל את כל מה שהוא רצה, קיבלת חלק. לכן אני חושב שזאת הזדמנות שלא תחזור לקחת את ההמלצות הללו ולהפוך אותן להצעות חוק, כדי שכל שר, כל ממשלה שתהיה, תבין שלא חוזרים אחורה. מה שהתחלנו, אנחנו לא חוזרים. יבוא בשנה הבאה שר אחר ויחליט בתוך תקציב משרדו ויגיד: למה אני צריך לתת 300, איך אתה קראת להם, מנטורים? ולמה אני צריך לתת עובדים סוציאליים? אני אקח את זה לישיבות, לכוללים, לאני יודע מה,

אולי זה ישכנע אותך,

אתה מבין. לכן, אני חושב שזאת הזדמנות, אם, אתה הרי מסכים לתוכן, זה לא תוכן שלי. כל מה שאני מציע בשבועות האחרונים, אני לוקח מילה במילה מההמלצות של הדוח. ואני גם מסכים אתך, הייתי שר והייתי מנכ"ל, ואני יודע שלא כל דבר עושים בחקיקה.

לצערנו הרב, אנחנו יודעים שכל הנושא הזה של המלחמה בעוני, לא היה קיים השיח הזה במדינת ישראל. אם היית מעלה אותו, היו אומרים לך מייד: עדתיות, ואתה סתם מעלה, סתם מעורר תסיסה. סוף-סוף העלית את הנושאים הללו, ואני מברך אותך על כך. זו הזדמנות שאסור לפספס אותה, להפוך את הכול לחקיקה,

כדי שאף אחד לא יברח מזה יותר. לכן אני מבקש, למרות דברי שר הרווחה, ואני בטוח, הוא משוכנע במה שהוא אמר, אני מציע לכנסת כן להצביע בעד החוק. תודה רבה. חבר הכנסת דרעי, איזה מקצוענות, בדיוק על השנייה. הצעה לכוללים של העובדים הסוציאליים, אני מפעילה הצבעה. מי בעד? מי נגד? בבקשה. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון,

חילוץ ושיקום מעוני),

נתקבלה. 25 בעד, 37 נגד, נוכח אחד. ההצעה לא התקבלה. הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון,

של חבר הכנסת איציק שמולי וקבוצת חברי כנסת. בבקשה, בוא להציג. יענה וישיב סגן שר האוצר חבר הכנסת מיקי לוי. עשר דקות, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, תודה רבה, רבותי השרים, אני מבקש הצבעה שמית בחוק הזה. לכאורה אנחנו מדברים פה על סיפור של ביטוח, פוליסות, פרמיות,

שהאזרחים לא תמיד בקיאים בהם, דברים משעממים, אפורים. אבל אני רוצה כבר בהתחלת הדברים שלי לשים את הדברים בקונטקסט הנכון, ואין דרך אחרת להסתכל על הסיפור הזה זולת שזוהי ההונאה הכי גדולה שהייתה כאן. והדבר הגרוע ביותר, שזה משהו שקרה וקורה בחסות המדינה. על מה אנחנו מדברים? תארו לעצמכם שבאים אליכם, אל מקום העבודה שלכם, ואומרים לכם: בואו תקנו ביטוח סיעודי. למה? כי יש הארכת תוחלת החיים, ולצערנו, המחיר של זה הוא גם שחלק מהאנשים נקלעים למצבים סיעודיים, ובואו תקנו שקט. תצטרפו בגיל 30, תשלמו פרמיה נמוכה מפני שאתם קבוצה גדולה, כדי שתהיה לכם ההגנה המספקת אם וכאשר, לא עלינו, תיקלעו מתישהו למצב סיעודי. מה לא סיפרו לכם? לא סיפרו לכם שלא קניתם באמת ביטוח סיעודי, שמה שקניתם בפועל זו פוליסה זמנית, שיכולה להתבטל או להתחדש בתנאים אחרים אחת לחמש שנים בכפוף לשיקול הדעת הבלעדי של חברות הביטוח. מה יוצא? אם אני הצטרפתי בגיל 30 להסדר כזה, ושילמתי במשך חמש, עשר,

וגם 30 שנה עבור ביטוח סיעודי, כשהגעתי לנקודה המכרעת ביותר, לגיל 60, באה אלי חברת הביטוח ואמרה לי: נגמר הסיפור מבחינתך, אתה לא תקבל ביטוח סיעודי. עכשיו, מילא אם היינו מדברים על 10,000, 20,000,

100,000 מטומטמים שלא יודעים לקרוא באותיות הקטנות. יש מיליון ישראלים שנפלו במכה הזאת שנקראת ביטוח סיעודי קבוצתי, ובתוכם מי שנפגע בצורה הקשה ביותר זו קבוצה של 200,000, 220,000 מבוטחים מבוגרים. עכשיו, אני יודע מה אומרים, גם חברות הביטוח, גם הממונה על שוק הביטוח, שהיא הרגולטור. הם באים ואומרים: החוזים היו שקופים, הכול היה גלוי, אנשים צעדו לתוך ההסכמים האלה מתוך ידיעה.

מי שיש לו קצת נגיעה בעניין הזה ודיבר עם האנשים, מבין שזה לא הסיפור. כשאנחנו מדברים על קבוצה של מיליון ישראלים שנפלו במכה הזאת, אז הסיפור הוא לא מיליון מטומטמים שלא יודעים לקרוא. הסיפור הוא על חברות ביטוח שעשו מה שבסך הכול עושים חברות ביטוח וגופים פרטיים: ברגע שנותנים להם, הם לוקחים. והסיפור הגדול יותר זה על רגולטור ששכח, כנראה, שהתפקיד שלו זה גם לשמור על המבוטחים, ולא רק על האיזון של חברות הביטוח. והתפקוד של הרגולטור, אני פניתי גם למבקר המדינה בעניין, זה משהו צריך להיבדק במקרה הזה. איך במשך 30 שנה מאפשרים להציג ביטוח בצורה כל כך מטעה? כלפי המבוטחים מראים את זה כביטוח סיעודי לכל החיים, אבל באותיות הקטנות כולם מבינים שזה משהו אחר לגמרי. ומעבר לזה, אם הרגולטור בא ואומר שהמודל הזה של הביטוח הסיעודי הקולקטיבי לא מחזיק מעמד, והוא לא תקף, הוא עומד לקרוס בשנים הקרובות, אז נשאלת השאלה, אדוני סגן השר, איפה היה הרגולטור במשך 30 שנה? על סמך מה הוא אישר את ההקמה של הפוליסות האלו ועל סמך מה הוא המשיך לאשר את ההפצה שלהן? וכאן אני מגיע להחלטה השערורייתית של המפקח על הביטוח הקודם, לשעבר, בשנת 2011, שבעצם הודיע שמשנת 2014 לא יהיו יותר ביטוחים קולקטיביים, ובאותו מעמד הוא גם התחייב, הוא התחייב למצוא פתרון לאנשים שכבר נמצאים בפול. והנה, להפתעתנו הגיעה שנת 2014, ולא נמצא פתרון. לא נמצא פתרון, וחברות הביטוח התחילו פשוט לפלוט אלפי ועשרות אלפי מבוטחים מהפוליסות אחרי שהם שילמו עשרות בשנים עשרות אלפי שקלים. ומה הדבר המקומם ביותר? באו חברות הביטוח לאנשים, אחרי שהן פלטו אותם, ואמרו להם את הדבר הבא: אם תוך שלושה חודשים אתם לא מצטרפים לביטוח פרטי, אתם גם מאבדים את הזכות שלכם להיכנס לביטוח כזה בלי חיתום. ומה זה אם לא להצמיד אקדח לרקה של המבוטחים החלשים ביותר? מה זה אם לא סחיטה? תסבירו לי אתם. בסופו של דבר, צריך להגיד גם עוד משהו לגבי הביטוחים הפרטיים, שעלותם היא פי-חמישה, פי-שישה, ולפעמים גם פי-עשרה מהביטוחים הקולקטיביים. אז בין שהמפקח בכל השנים האחרונות לא הבחין שיש בעיה, ובין שהוא הבחין ולא עשה שום דבר, אז עולה כאן שאלה מאוד גדולה לגבי התפקוד התקין שלו כשומר הסף של הציבור. וזה מוצא את הביטוי שלו גם בפתרון שאתם, אדוני סגן שר, באמצעות האגף לפיקוח על שוק הביטוח, שמתם על השולחן. כנראה הממונה החדשה, הלא-כל-כך חדשה כבר, למדה מהר מדי מכם. היא יצאה בהכרזה על רפורמה, התוכנית לא אפויה, הפרטים לא סגורים, לא יודעים מה המחיר שהמבוטחים האלה הולכים לשלם במודל החדש, ויותר מזה, יש פגיעה ממשית בחלק מהזכויות שהיו לאנשים בפוליסות. אם בפוליסות הקודמות, בחלק מהן, אם נקלעת למצב סיעודי יכולת לקבל תשלום מחברת הביטוח עד יומך האחרון, בתקנות החדשות יש הגבלה: עד חמש שנים, ותסתכלו על הסכומים שישלמו חברות הביטוח למי שנקלע למצב סיעודי, מהמבוטחים המבוגרים: 3,000 שקל למי שצריך אשפוז בבית, 4,500 שקל למי שזקוק לאשפוז במוסד. מישהו כאן יודע כמה עולה אשפוז במוסד? מיקי, אתה יכול לעזור לי? 12 מינימום. היו ששאלו את הממונה. היא אמרה: 10,000 12,000. יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה תיקן אותה לאזור ה-15,000 17,000, ומה שניתן פה זה 4,500 שקל עלובים. והכי גרוע, את מי בוחרת הממונה על שוק הביטוח להעניש? את הקבוצה הזאת של 220,000 המבוטחים. מה היא אומרת להם? אתם, לא מספיק שתשלמו יותר ותקבלו פחות, אני שמה עליכם עונש נוסף: תקופת המתנה. מה זה אומר? שאם אחד מכם נקלע למצב סיעודי, תשעת החודשים הראשונים, עליכם. אתם צריכים להביא כסף מהבית. עכשיו תגידו לי אתם: תשעה חודשים, נגיד עלות של 14,000, 15,000 שקל, מאיפה הבן-אדם יביא את הדבר הזה? אתם מבינים כמה המתווה ששמתם על השולחן הוא בלוף? הוא מכוער? איפה הכסף של האנשים האלה שחסכו? השתמשו בזה. לכן, גם אם הולכים לפי המודל שלכם, מיקי, והמודל נכנס לתוקף ביוני 2015, למה עד אז לא לתת לאנשים את אותה רשת ביטחון שהם היו בטוחים שיש להם? למה לא להמשיך לתת להם את הכיסוי הביטוחי באותם התנאים ובאותם המחירים כפי שקובעת הצעת החוק שהגישו יחד אתי חברי הכנסת הרצוג,

גילה גמליאל, אורלי לוי ואילן גילאון?

הרי בסופו של דבר, וכאן אני בשורת סיכום, אנחנו לא מבקשים טובה, מיקי, מחברות הביטוח. אני לא מבקש לעשות את זה רק כי זה הדבר הנכון והצודק והמוסרי לעשות, וגם הדבר הכלכלי. בשנת 2013 עשו חברות הביטוח, בבקשה לסיים. רק מהקולקטיביים 808 מיליון שקל. אז מה יקרה אם ייתנו להם? אנחנו לא מבקשים מהם להפסיד, אנחנו לא מבקשים מהם להכניס את היד לכיס, מבקשים מהם חצי שנה להרוויח פחות. חבר הכנסת שמולי, אתה הובנת, ותודה רבה.

משפט סיכום. אתה עושה כבר חמישה משפטי סיכום. יש לנו הצבעה שמית. נכון, נצביע פה שמית, נשהה פה הרבה זמן. בבקשה, משפט סיום סיכומי. בסדר גמור. אז בשורת סיכום, הטענות שלי הן לא רק לחברות הביטוח, הטענות שלי הן בראש ובראשונה לרגולטור, שההתנהלות שלו עד היום, והמתווה שהוא שם על השולחן לא משקף הבנה שהוא אחראי גם למבוטחים, ולא רק לחברות הביטוח. כנראה גם מי שכתב את המתווה הזה חשב על מקום העבודה הבא שלו, ולא על המבוטחים עצמם. תודה רבה. תשובת הממשלה, סגן השר מיקי לוי, בבקשה. מיקי, תפתיע. מיקי, תפתיע. אנחנו יודעים שהלב שלך במקרה הזה במקום הנכון. מיקי, תגיד להם מע"מ אפס. חבר הכנסת לוי, בבקשה. תעמוד on camera, ותגיד שאתה נגד. סגן השר, אתה מוזמן. גברתי היושבת-ראש, חברי כנסת נכבדים, חלק מדבריו של דבריו של שמולי בכל נושא החלטותיו של הרגולטור הקודם, לא נותר לי אלא להסכים עמם, ובסיטואציה כזו או אחרת יכול להיות שהייתי מצטרף אליך אפילו, אבל מאידך גיסא יש בעיה, יש בעיה שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנה. יש כאן בינינו כמה עורכי-דין, וכשהם היו באוניברסיטה הם למדו את פרק החוזים והם יכולים להסביר לך מה דינו ומה חוקיותו ומעמדו של כל חוזה שנחתם בין שני בני-אדם או עם קבוצה כזו או אחרת. אינני בא להגן על חברות הביטוח. אינני בא להגן.

עד כמה אנחנו כמדינה נבוא ונתערב בעניינים האלה. ובכל זאת, הרגולטור הקודם, שהוביל את המהלך הזה לאיזה ביטוח קבוצתי, וניסה בסוף דרכו לחפש פתח כלשהו, פתרון, ולא מצא, השאיר את זה לפתחנו. נעשתה פה טעות, והוא לא מצא שום פתרון. היה צריך למצוא את הפתרון הזה לפני שלוש שנים.

כשביני ובינך קיים חוזה כלשהו שמסתיים בשלב כלשהו, הסתיים. יש פרק חוזים. יש חוקים במדינת ישראל. השאלה עד כמה. ואני אמרתי: אני לא בעד חברות הביטוח, שלא יהיה כאן ספק הקל שבקלים. הממשלה אינה מסכימה להצעת החוק. ב-26 באוקטובר 2014 דווקא המפקחת הנוכחית, ואני שמח על היושרה שלך, שלא טפלת עליה את האשמה, אלא אמרת שהיא באה כאחת שמנסה לחפש פתרון כלשהו, הלוואי שהפתרון היה יותר טוב, והלוואי שהמשא-ומתן מול קופות-החולים היה מביא לידי כך שלא יהיה זמן המתנה, אבל היא עשתה את המרב, את המרב, כדי להביא את התוצרים הטובים ביותר. ב-26 באוקטובר שנה זו היא פרסמה, המפקחת על הביטוח, הממונה על שוק ההון, טיוטת תקנות. אלה נועדו ליצור איזה פתרון ראוי וכולל לאוכלוסייה שהצעת החוק מבקשת לתת לה מענה. הרגולטורית הייתה יכולה, מכוח זה שנכון שהיא הממונה, אבל אין הסכמים חוקיים, נגמרו החוזים בין קבוצות לחברות הביטוח,

אני לא, המדינה לא הייתה מעורבת, אני לא הייתי מעורבת, ואני לא מטפלת. מתוך אחריות, ואני מכיר אותה היטב, מתוך אחריות, הלכה וניסתה לעשות את המרב כדי לתת לאותה אוכלוסייה, שלבי אתה, הורי נכללים באותה אוכלוסייה, ויתר בני משפחתי, שהיו מבוטחים בפוליסות ביטוח קבוצתיות, נכללים באותה פוליסת ביטוח של ביטוח סיעודי קבוצתי. ואין ספק שלאותן אוכלוסיות הנזקים הם אדירים, הם פתאום מוצאים עצמם ללא כלום. אבל החוזה היה שקוף. אני לא קראתי אותו, מי שהוביל אותו בדרך כלל זה ועדי עובדים, ואיני מגן עליהם, ואיני מגן על חברות הביטוח, תגיד, איפה היה הרגולטור? הוועדים, חברות הביטוח,

אני מסכים אתך.

אני מסכים אתך שהרגולטור לאורך השנים עשה טעות ולא נתן דעתו על הביטוח הקבוצתי הזה, שהוא איננו מקיף.

והוא מוגבל כל פעם, אם אני לא טועה, ועד העובדים,

הרי מי הוביל אותו? מי הוביל אותו, סבתא שלי? הייתה איזה קבוצה שהובילה את אותה קבוצה או את אותו ארגון לעשות את הביטוח הזה. מי, לחברות הביטוח להרוויח כל שנה 3 מיליארד שקל? זוהי האשמה בוטה, אין לה, זו לא האשמה. זה מדוח המפקח על הביטוח, אין לה בסיס.

המדינה לאורך השנים לא חייבה את חברות הביטוח להרוויח. זו התבטאות אומללה. זה לא מה שאני אמרתי, אולי תקשיב למה שאני אומר. ולכן הטיוטה שהיא הגיעה אליה קובעת תנאים להצטרפותם של אותם מבוטחים, גילאי 60 ומעלה, שלהם פוליסות ביטוח קבוצתיות. פוליסות ביטוח קבוצתיות אינן נותנות את היקף הביטוח הראוי והרצוי. יכלה המדינה לבוא ולהתעלם מהמצב ולהמשיך ולתת לזה להתגלגל, ואז לא היה כסף לשלם כי זה איזה פול קיים. אבל היא לא עשתה כך. באה הממונה על הביטוח, שמה ידה בתוך הבעיה הזאת וניסתה לחפש איזה פתרון ראוי, הראוי ביותר במצב העניינים הקיים. מיקי, שכנעת אותנו, בסדר. נדמה לי שאתה עוד לא אלקין, אם אני לא טועה. או שהתחפשת לאלקין, רק הקול, שמית.

חבר הכנסת בועז טופורובסקי, הקול שלך לא מספיק מסורי כדי להבין שזה אלקין. זו הצבעה שמית. אבל אני מחויב

אדוני סגן השר, אני יכולה לברך את הקבוצה? גבירותי ורבותי, חברי וחברות הכנסת, לפני שנמשיך בהצעה, אני שמחה לציין את נוכחותם כאן אתנו היום של חברי המשלחת של גופי אכיפת החוק ומוסדות הביטחון של קנדה, המבקרים כאן לרגל התערוכה וכנס ביטחון הפנים. בשם הכנסת, אני מבקשת לברך אתכם כנציגי אחת מידידותיה הגדולות של ישראל, שעמה אנחנו חולקים לאורך השנים ערכים משותפים, ובראשם חופש, דמוקרטיה ומאבק בטרור. ברוכים הבאים, Welcome. (מחיאות כפיים) בבקשה, אתה יכול להמשיך. ובכן, פוליסות סיעוד קבוצתיות שלא חודשו, החל משנת 2014 הפתרון הוא להצטרף לביטוח קבוצתי לחברי קופות-החולים בתנאים הקבועים בתקנות. למבוטחים אלה נקבעה תקופת המתנה נוספת, וצר לי על כך, ולא הצלחנו פחות מזה, לעומת שאר המבוטחים, ועלות ביטוח מעט גבוהה מזו של מבוטחי הקופות. צעד זה יבטיח למבוטחים בגילים אלה כיסוי הולם לכל החיים במחירים סבירים ונמוכים משמעותית מפוליסות הפרט המשווקות היום. ועל כך אני בהחלט אומר למפקחת על שוק ההון יישר כוח, כי היא יכלה לא לעשות שום דבר בעניין הזה, והיא השקיעה חודשים רבים. לפיכך אבקש מחברי הכנסת לדחות את הצעת החוק.

תודה רבה. אנחנו נצביע הצבעה שמית. בבקשה, מזכירת הכנסת. חבר הכנסת שמולי רוצה להגיב. שלוש דקות נוספות, בבקשה. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. אדוני סגן השר, התשובה שלך היא כל כך מאכזבת וכל כך מקוממת. לא ציפיתי למשהו אחר ממך. בסדר, אל תצפה לשום דבר ממני. ממך אני לא מצפה לכלום. אל תצפה ואל תיתן לי ציונים. אבל אם אתה לא עושה את הדברים בשבילי, אז אני רוצה להזהיר אתכם שכאן הולך להתפתח מצב של סיפור ניצולי השואה 2. קודם כול, התקנות האלה לא ייכנסו לתוקף ביוני 2015, ואתה תראה את זה.

גם חלק מאנשי האגף עצמו מתדרכים בדבר הזה את העיתונאים, אבל נשים את זה בצד.

ראשית כול, אני דוחה מכול וכול את הגישה שלך כאילו מגיע איזה פרס נובל לממונה על שוק הביטוח על זה שהיא בכלל, בטוב לבה, הסכימה להיכנס לעניין. אדוני סגן השר, זה הרגולטור. ואם כזה מחדל התחולל מתחת לאף שלו והוא לא עשה שום דבר, זו האחריות שלו, ובמקרה הזה שלה. ברגע שהיא לקחה את ההחלטה של המפקח הקודם ואשררה אותה דרך המתווה הקיים, זו גם האחריות שלה לפתור את הבעיה.

אתה מדבר על המתווה, עומד כאן ומבשר לכנסת שיש מתווה חדש. בוא נדבר על התנאים שיש במתווה הזה. אם אתה אומר לי שעבור זה שהם נמצאים בתוך הפוליסות האלה, שאתם עושים דרך קופות-החולים, הם יקבלו כל חודש, מי שנקלע למצב סיעודי, בין 3,000 ל-4,500 שקל, ובאותה נשימה אתה עומד לי פה ואתה אומר שלא אתה ולא היא עובדים בשביל חברות הביטוח, אז אין מה לעשות, הדברים לא עולים בקנה אחד.

מי שכתב את התקנות האלה, סגן השר מיקי לוי, זה חברות הביטוח, ואתם נותנים לזה גב, וזה הדבר הכי מצער שיש. בסדר. צריך להיזהר מוועדי עובדים שחותמים בשבילך על פנסיות. בסופו של דבר, גם המתווה הזה ששמתם על השולחן, עם תקופת ההמתנה שבו איך אתה יכול לעמוד פה ולהגיד שהמתווה הזה הוא סביר, עוד להגיד לנו בין השורות שאנחנו בכלל צריכים להגיד תודה לממונה על שוק הביטוח, כאשר המשמעות של המודל הזה זה שמי שנקלע למצב סיעודי צריך תשעה חודשים להביא כסף מהבית. אנשים בני 80 ובני 90. זה מה שאתה אומר. אז אני אומר לך, אדוני סגן השר, התפקוד של הרגולטור בכל הסיפור הזה הוא מתחת לכל ביקורת.

גם המתווה הזה הוא מתחת לכל ביקורת. ואתה יודע מה, אני לא אתפלא אם לי דגן היא לא האחרונה, לא תהיה האחרונה, שתמצא את עצמה מנהלת חברת ביטוח. אני בטוח שגם העננה הזאת, חבר הכנסת שמולי, בבקשה. העננה הזאת מרחפת מעל התקנות האלה שהובאו לבית הזה. בבקשה תכבד את הזמן של הכנסת.

תודה רבה לך. אנחנו נעבור להצבעה שמית. בבקשה, מזכירת הכנסת. יפה, איציק.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח עפו אגבאריה,

יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח יצחק אהרונוביץ, אינו נוכח שמעון אוחיון, אינו נוכח אורי אורבך,

דוד אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח רוברט אילטוב, נגד קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין,

אופיר אקוניס,

גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח מיכל בירן, אינה נוכחת בנימין בן-אליעזר אינו נוכח אלי בן-דהן, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח יחיאל חיליק בר,

אבישי ברוורמן, אינו נוכח מוחמד ברכה, אינו נוכח עמר בר-לב, בעד באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, בעד זהבה גלאון,

גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח יעל גרמן, אינה נוכחת דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, אינו נוכח רונן הופמן,

ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי,

יצחק הרצוג, אינו נוכח אבי וורצמן, אינו נוכח יצחק וקנין, אינו נוכח נסים זאב,

חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג,

ציפי חוטובלי,

דב חנין,

ישראל חסון, אינו נוכח בועז טופורובסקי,

אחמד טיבי, אינו נוכח מרדכי יוגב, נגד שלי יחימוביץ, אינה נוכחת משה יעלון, אינו נוכח אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, בעד אמנון כהן, אינו נוכח יצחק כהן,

מאיר כהן, אינו נוכח זבולון כלפה,

חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ,

עליזה לביא,

ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת מיקי לוי,

יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח לאון ליטינצקי, נגד דב ליפמן, נגד יעקב ליצמן, אינו נוכח עוזי לנדאו, נגד סופה לנדבר, אינה נוכחת יאיר לפיד, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, נגד שאול מופז, אינו נוכח משה מזרחי,

אברהם מיכאלי, בעד מרב מיכאלי, בעד אלכס מילר, אינו נוכח עמרם מצנע, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו משתתף בהצבעה אראל מרגלית, אינו נוכח משולם נהרי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח חנא סוייד, אינו נוכח שמעון סולומון,

אורית סטרוק, אינה נוכחת ניסן סלומינסקי,

חמד עמאר,

משה זלמן פייגלין,

שי פירון, אינו נוכח מאיר פרוש, אינו נוכח יעקב פרי,

עיסאווי פריג' בעד רינה פרנקל,

עמיר פרץ, אינו נוכח דוד צור, אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח עדי קול, נגד פניה קירשנבאום, אינה נוכחת רות קלדרון, נגד יפעת קריב,

מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל, אינו נוכח דוד רותם,

יואל רזבוזוב,

יוני שטבון, נגד יובל שטייניץ, נגד מאיר שטרית,

אלעזר שטרן, אינו נוכח נחמן שי,

סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי,

יאיר שמיר, אינו נוכח סתיו שפיר,

איילת שקד, אינה נוכחת פנינה תמנו-שטה, אינה נוכחת אני מקוזז עם יעל

חבר הכנסת עפו אגבאריה מקוזז והצביע בטעות, ואני אבקש ממזכירת הכנסת להצביע מחדש. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח יצחק אהרונוביץ, אינו נוכח שמעון אוחיון, אינו נוכח דוד אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר,

גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח מיכל בירן, אינה נוכחת בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח אלי בן-דהן, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח אבישי ברוורמן, אינו נוכח מוחמד ברכה, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח יעל גרמן, אינה נוכחת דני דנון, אינו נוכח אריה דרעי, בעד ניצן הורוביץ, אינו נוכח יצחק הרצוג, אינו נוכח אבי וורצמן, אינו נוכח יצחק וקנין, בעד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח ישראל חסון, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח שלי יחימוביץ, אינה נוכחת משה יעלון, אינו נוכח אליהו ישי, אינו נוכח אמנון כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, נגד יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח סופה לנדבר, נגד יאיר לפיד, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שאול מופז, אינו נוכח אלכס מילר, נגד עמרם מצנע, נגד אורי מקלב, בעד אראל מרגלית, אינו נוכח משולם נהרי, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח חנא סוייד, אינו נוכח אורית סטרוק, אינה נוכחת שי פירון, אינו נוכח מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח דוד צור, אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח פניה קירשנבאום, אינה נוכחת מירי רגב, אינה נוכחת מיקי רוזנטל, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, אינו נוכח יאיר שמיר, אינו נוכח איילת שקד, אינה נוכחת פנינה תמנו-שטה, נגד האם יש אנשים באולם שלא קראו בשמם ורוצים להצטרף להצבעה או שקראו בשמם ולא הצביעו? תמה ההצבעה. אני פה. חבר הכנסת אחמד טיבי, האם הצבעת? צריך לשאול האם נמצאים במליאה אנשים שלא הצביעו. שאלתי, אבל בוא תענה לי. חבר הכנסת אחמד טיבי מצביע בעד. חבר הכנסת מוחמד ברכה מצביע בעד. האם יש עוד מישהו מחברי הכנסת שמבקש להצביע ולא נשמעה עמדתו? אני לא רואה אף אחד. תמה ההצבעה, בבקשה לספור את הקולות. חברי וחברות

תוצאות ההצבעה: 37 קולות נגד, 23 בעד, ואחד לא השתתף. הצעת החוק לא התקבלה.

אנחנו נעבור

ישיב סגן שר האוצר חבר הכנסת מיקי לוי. גברתי היושבת-ראש, אני מבקש במעמד הזה לצאת מן הארון ולהתוודות שאני בעד מע"מ

בפערים, את המקומות הראשונים ב-OECD. אז זה לא כל כך חוכמה להיות ברשימה כזאת, סגן השר מיקי לוי. והיות שאני בעד מע"מ אפס, ואני חושב שזה מס רגולטורי ושצריך להשתמש בו, יש דברים שהייתי משית עליהם מסים מאוד מאוד גבוהים, אבל יש כאלה שלא הייתי שם עליהם בכלל. והנושא שאני מדבר עליו, גברתי, הוא נושא שאני מעלה כל שישה חודשים כמו שעון, ממש כמו קאטו, כמו עבודה של אינסטלטור שרוצה פעם אחת לשחרר את הסתימה הזאת, הצודקת הזאת. אגב, גם קאטו היה אינסטלטור,

אולי יום אחד קרתגו תיפול, ואני רוצה שאנחנו נחיל מע"מ אפס על תרופות, כל התרופות, כל התרופות שאנשים נאלצים לקחת לא מתוך בחירה. אני גם לא מכיר אנשים שבולעים תרופות מתוך בחירה, אולי אני מכיר אחת, גברת אחת כזאת, אבל מעבר לה אני לא מכיר. משום שאם מדובר במצרך יסוד, זה המצרך היסודי ביותר. לו היה הדבר בידי, בסדר העדיפויות שלי, זה היה הנושא הראשון שהייתי משקיע בו. הייתי הולך על תרופות חינם. אבל לכל הפחות להוריד את המס. לא מדובר כאן במתן קצבה, מדובר כאן בלקיחת מס.

גברתי, אני את הדבר הזה מעלה שוב ושוב מדי פעם על שולחן הכנסת, עד שיום אחד אולי זה באמת באמת יצליח. כל שישה חודשים אני עושה את המעשה הזה. אז אני אומר לעצמי: אם אנחנו מוכנים ללכת על אפס מע"מ על דירה, כי אנחנו רוצים לכוון מדיניות, מה נאמר לגבי תרופות? מה נאמר לגבי בריאות? מה נאמר לגבי כל אותם אנשים קשישים, מבוגרים, ותיקים, ולפני דיבר חברי איציק שמולי, שחלקם הגדול מתלבט כל בוקר בין פרוסה לתרופה. הורדת מחיר התרופות היא הנגשת התרופות לאנשים, כדי שייקחו אותן, לא מתוך בחירה, שוב. אבל הדבר הזה לא קורה, ואז אתה חושב לעצמך, תראו מה שקורה כאן. לפני רגע, גברתי, שמעתי שמע"מ אפס דווקא עבר. לא שלי, מע"מ אפס על דירה. בחסדי השם. אבל זה היה בעסקה,

בתמורה לביטול המיסוי של תיירות המרפא. שני עניינים, ששרת הבריאות הדגישה כמה היא חשובה ואי-אפשר בלעדיה, והיום ויתרו עליה, מכרו אותה ככה. ואני אגיד לך, חבר הכנסת מיקי רוזנטל, למה. משום שכאן מדובר בשני תוצרים שמשמשים מפלגות פוליטיות, מצד אחד יש אותם מאכערים שעוסקים בתיירות המרפא וצריך לתת להם מענה כי הם לוחצים על מפלגה מסוימת, מצד שני ההמלצה של מע"מ אפס על דירות, שבנסיבות מסוימות, ומובן שבאופן אוניברסלי, יכול להיות שזה יעבוד. אבל זאת התמורה. ואתמול, גברתי, התקיים כאן דיון, היה יום החולה הבין-לאומי, ובסופו של דבר הבעיה היא תמיד אותה בעיה. יש במדינת ישראל חוק ביטוח בריאות ממלכתי. חוק יש, כוונות טובות יש, וחוק ביטוח בריאות ממלכתי, כוונתו שכל אחד זכאי לקבל בריאות טובה, טיפול טוב, באיכות גבוהה, לא משנה אם זה האחר או אם זה אני כל אחד רשאי לקבל את הטיפול הזה. אבל אצלנו זה לא מה שקורה, והאמרה "לא קונים בריאות בכסף", שפעם הייתה נאמרת אצל הורינו,

כפי שאת זוכרת, אינה כל כך תופסת, משום שהנה, היום אנשים קונים את בריאותם בכסף. אז אני אומר, טלו קורה מבין עיניכם. אם במקום אחד אתם יכולים ללכת על זה, קל וחומר שבנושא כזה, שהוא אוניברסלי לגמרי, שהוא נוגע בהכי מסכנים, אנחנו לא מאפשרים את הדבר הזה, וקשה לי, בעצם, ממיין את האנשים שהכי זקוקים. בדיוק. תראי, מה שקורה זה שהמע"מ הוא לא מס פרוגרסיבי, הוא מס רגרסיבי, הוא מכה את כולם. אז יש מכשירים אחרים, בכל כלכלה יש תשתיות, יש מסים, יש תשלומי העברה, יש מסים עקיפים ויש מסים ישירים. חבר כנסת מיקי לוי,

אני בא מבית-מדרש שמאמין במסים ישירים, הם הנכונים, הם הצודקים, שמאמין שאנחנו צריכים לתת את מצרכי היסוד, אלה שהם בני-קיימא, במחירים זולים ביותר, ולקחת יותר מסים מאלה שצריכים לקנות אותם באותו מחיר כמו העניים. זה רעיון כזה. לו היה הדבר בידי, אני אומר לך שהייתי הולך לחוק של הפרדת עילות מוחלטת. הייתי הולך על שני מסלולים בלבד, גם כדי לייצר אמון אצל אזרחי המדינה בשיטה, בצד אחד מסים, בצד שני תשלומי העברה, בלי כל קשר לעילה עצמה. זה היה הדבר הכי טוב שיש, ממסים הכול, כל אזרח ממלא דוח כל שנה.

אבל אמרה לי אתמול שרת הבריאות, וחשבתי שהיא זו שתענה לי היום,

להפתעתי, מתנגדים להצעה שלי, כאילו שזה לא קרה כך לפני שישה חודשים ולפני שישה חודשים ולפני שישה חודשים. והסיבה, אמרה השרה, אדוני, היא שהעלות של המע"מ על תרופות, גברתי היושבת-ראש, חשוב לי נורא שתשמעי את זה, אמרה חברתך למפלגה, שרת הבריאות, שהסיבה לא לקבל את הצעת החוק הזאת היא שהעלות למדינה היא 2 מיליארד שקלים מס ערך מוסף על תרופות.

ואני השתוממתי, בצדק. כי אני לא ביקשתי קצבה. הייתי חייב לרשום את זה לעצמי, כי אני לא יודע איך לעשות את זה אחרת, כי אחרת אשכח ואני לא רוצה לשכוח שום ביטוי. זאת אומרת שמדינת ישראל גוזלת, גונבת, מפלחת,

חוטפת,

בוזזת, מגלחת, דופקת ומרימה 2 מיליארד שקלים מאנשים שזקוקים לתרופות.

זה נורמלי הדבר הזה? כאילו, היא הנותנת. כלומר, כל יילוד ברגע היוולדו משלם 250 שקלים מס ערך מוסף על התרופה,

עכשיו, אם זה היה כך זה עוד היה הוגן. מי שמשלם את הסכומים הגבוהים ביותר זה המשתמשים הכבדים ביותר, זה אנשים מבוגרים, חולים כרוניים וחולים שזקוקים לתרופות יקרות מפז. אלה משלמים את זה. אז תסבירו לי אתם, ריבונו של פתח-תקווה, איך זה יכול להיות? 2 מיליארד שקלים כאלה הם ביטחון המדינה או לא ביטחון המדינה,

מזועזע מן הסכום הזה, כי חשבתי לתומי שאולי אנחנו לא משלמים כל כך הרבה מסים למדינה על צורך שנכפה עלינו. ולכן אני אומר: תהיו עקביים עד הסוף. אל תלכו רק על דברים שהם המצאה של הנחתום שלכם. תלכו על מה שחשוב וצודק, וחייבים לקבל את החוק הזה. אני כבר מבטיח לכם שבעוד שישה חודשים, אם תהיה כנסת ואני אהיה בכנסת, כל זמן שאהיה בכנסת הזאת, עד שקרתגו לא תיפול והחוק הזה לא יתקבל, אעלה אותו כמו שעון שוויצרי כל שישה חודשים.

תודה רבה לך. יישר כוחך. יענה בשם הממשלה סגן שר האוצר חבר הכנסת מיקי לוי.

מה יש לך להגיד?

זה לא יותר חשוב ממע"מ אפס?

זה מע"מ אפס, עיסאווי. זה לא יותר חשוב? אני מעריך גם את היכולת של חברי מרצ להגן, לא יעזור. אדוני סגן השר, בואו נתחיל לספור את הזמן כשאתה למעלה. איך אתה מסכים לזה? היום עוד גדול והמלאכה מרובה, ובעל-הבית דוחק והפועלים מתמהמהים. בבקשה, אדוני. גברתי היושבת-ראש, חברי כנסת נכבדים, חבר הכנסת גילאון, אני באמת מעריך את היכולת שלך לחדש את זה כל פעם מחדש כל שישה חודשים. ובלי תרופות עשיתי את זה. אילן, אני נותן לך תמיכה, אני נותן לך משהו חיובי. לא, ציינתי שזה אפילו בלי תרופות.

זה סימן שאנחנו בדרך,

אנחנו בדרך הנכונה. אני חוזר ואומר, כפי שאמרתי לא פעם אחת, מספר רב של פעמים בעבר: שיטת המס הנהוגה בישראל קובעת ככלל מס ערך מוסף בשיעור אחיד לכלל המוצרים. מה לעשות, זוהי שיטת המס הנהוגה בישראל על-פי חוק. ואציין כבר שאין בכוונת הממשלה להרחיב את רשימת הפטורים ושיעורי המס המיוחדים. רק מע"מ אפס.

מע"מ אפס ניתן עקב מצב חירום מיוחד,

של חוסר בדירות בכמות בלתי סבירה. אני רוצה לציין, לא קונים תרופות כי אין להם כסף. שיש מדינות רבות, יש מדינות רבות שמיישמות את שיעורי המס הדיפרנציאליים, והן בדרך לכך שהן, בבקשה? באיזה מדינות בעולם יש מס ערך מוסף על תרופות? אין לי תשובה מהמותן, אבל אני מוכן לבדוק לך. סגן השר, אני מציע לך: אין צורך בנימוק, תגיד שהממשלה נגד וזהו. אין מה לנמק דבר שאתם לא משוכנעים בו. לכן אני מציין את אותן מדינות רבות שמיישמות את שיעורי המס הדיפרנציאלי ואינן ממליצות על שימוש בשיטה האמורה בשל הקשיים ביישומה, בפיקוח עליה, בפריצת הדרך, בזה שיבואו מחר ומחרתיים דרישות נוספות, בגלל זה כמעט כל מדינות אירופה עושות את זה? אתה לא צריך כל פעם להגיד.

אני יודע שאני צודק. וגם אלה שיש בהן את שיטת המס הדיפרנציאלי מחפשות את הדרך ללכת חזרה למס אחיד, כי היכולת שלהן להוציא את זה אל הפועל, לפקח על זה, ממש שואפת לאפס, ויש בלגן גדול בכל נושא הדיווח והאכיפה. אני אומר שאי-עמידה על עיקרון זה של מס אחיד תביא לכך שהסכר ייפרץ ויבוא גל גדול של בקשות, שחלקן אפילו אני, אתה יודע מה, אומר שהן מוצדקות. דירות של מע"מ אפס איפה יהיו?

היא תגיע. מה תגיד אז כשנדבר על דירות מע"מ אפס? אני מדגיש פעם נוספת, מה תגיד אז? אני מדגיש לכם, אתם אולי לא מבינים, אני משתדל להסביר, שמכיוון שמע"מ אפס הגיע לעולם, והוא יצא אל הפועל על אפם וחמתם של אלה המתנגדים לו, כדי לתת תקווה לזוגות הצעירים, לאותם משרתים בצבא,

זה לא קשור אליך, אני עכשיו משיב לחברים כאן, שאותם משרתים בצבא, הוא היה בצבא, שאותם משתתפים במאמץ מעגל העבודה, אני מדבר עליהם, מע"מ אפס. הדיון הוא, אני עכשיו חוזר אליך. לא גמרתי. פטור ממס על תרופות למי שמשרתים בצבא.

בעיה.

אתה יודע, חבר הכנסת פריג', אז יגידו עוד הפעם, שציבור שלם, חלקו שלך, לא יקבל את ההטבה. קדימה. אז תקומו ותצעקו שאתם חיים במדינה לא דמוקרטית. אה, הבנתי אותך, יש התחייבות שלך לאורך זמן.

ולכן, אי-עמידה על עיקרון זה של אחידות המס, מה עם העסקה של תיירות מרפא? בהחלט תביא לפריצת סכר ולגל של בקשות מכל מיני סקטורים. ואני לא יודע איפה יהיה הקצה, ונתתי פעם דוגמה של אוכל לתינוקות, שחשוב מאוד בעיני, ונתתי פעם דוגמה של רפידות לברקסים למכוניות, כי זה בטיחות וזה מאוד חשוב בעיני, ונתתי דוגמה של צמיגים, וזה מאוד חשוב בעיני, ונתתי דוגמה של מעוטי יכולת, וזה מאוד חשוב בעיני. ולכן, בשרשרת המס הנהוגה בישראל אי-אפשר לבוא ולפרוץ את הגבולות האלה. אני אפילו הייתי שוקל, אתה יודע מה, חבר הכנסת גילאון? אם היו אומרים: הנחה על תרופות לאיזה גיל מסוים, או למעוטי יכולת, זה הרבה יותר נורמלי וראוי לבחינה מאשר ההצעה הזאת. את זה אני אומר כבדרך אגב. ולכן, כפי שאמרתי, פריצת הסכר תביא לגל של בקשות מצד סקטורים נוספים במשק להעניק להם פטור ממס או לקבוע להם שיעור מס שונה, כפי שאמרתי, על מוצרי מזון. מכשירים רפואיים הם לא פחות חשובים, הם מאוד חשובים לאותם מעוטי יכולת, וחלק,

אני יודע, אני יודע. לא כל המכשירים, אילן, לא כל המכשירים. המכשירים שאתה עושה בהם שימוש אכן כלולים בחוק. ולכן, זה יכול גם להמשיך למים, ולחשמל, וספרי לימוד, שהם לא פחות חשובים. הם בהחלט חשובים, ואם למדינה הייתה יכולת ראוי היה לחשוב לתת להם איזה פטור ממע"מ. ולכן, גברתי היושבת בראש, אני בטוח, חבר הכנסת גילאון, אני בטוח בכוונות הטובות שלך, אני באמת אומר את זה מעומק לבי ולא כלאחר יד, ושל חברי כנסת נוספים שתומכים במהלך הזה. אבל אין שום אפשרות לפריצת שרשרת המע"מ האחיד. זו אינה הדרך, ויש לחפש דרכים אחרות להקל על אותם צרכנים שלטובתם אתה מבקש את הפטור ממע"מ על תרופות. למה, זה כתוב בתורת משה מסיני?

ככל שאני מצוי בתנ"ך, וידיעותי הן ידיעות כלליות ביותר, למיטב זיכרוני זה לא כתוב בתורת משה. אם אתה יכול על דירה, למה אתה לא יכול על תרופה? כי, אמרתי, בדירה אנחנו נמצאים באיזה סד, במתכונת מאוד מאוד בעייתית, שלטעמי מצב חירום, ותרופה זה, נכון ששם פרצנו את הדרך והענקנו פטור ממע"מ על דירה ל-level מסוים של אנשים, זאת, בעקבות המשבר הקיצוני. לפיכך אני מבקש מהכנסת לדחות את הצעת החוק.

תודה רבה. זה לא מעמד הביניים שלכם, מה לעשות. תודה רבה, חבר הכנסת גילאון, ניפגש בעוד חצי שנה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד? מי נגד? בבקשה להצביע. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון, פטור לתרופות), התשע"ד 2014, נתקבלה. 17 בעד, 32 נגד, אחד נמנע. הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון, פטור לתרופות) לא עברה, לא התקבלה היום. הצעת החוק הבאה היא הצעת חוק העונשין (תיקון) של חבר הכנסת אגבאריה וקבוצת חברי הכנסת. חבר הכנסת אגבאריה, האם אתה נמצא? חבר הכנסת אגבאריה, הצעת חוק העונשין, בבקשה. תענה, תשיב שרת המשפטים, השר כץ ישיב בשם שרת המשפטים. בבקשה, אדוני, עשר דקות להצגת החוק. טוב, גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מגיש את החוק הזה כבר פעם שנייה. בכנסת השמונה-עשרה הגשתי את החוק הזה אחרי שראינו, אני וחברי לשדולה שלמה מולה, שמפלס הגזענות הולך וגובר במדינת ישראל, לא רק נגד הערבים אלא גם נגד אוכלוסיות אחרות. אבל למה שלמה מולה? שמעון סולומון, חבר הכנסת שמעון סולומון.

זה?

זה היה בכנסת השמונה-עשרה. אמרתי שבפעם הראשונה הגשתי את הצעת החוק הזאת, חבר הכנסת לשעבר שלמה מולה. ביחד עם חברי חבר הכנסת שלמה מולה. חבר הכנסת לשעבר שלמה מולה. זה מה שאמרתי. בבקשה. עד אז לא הייתה אפילו שדולה למאבק בגזענות,

ביחד עם חבר הכנסת לשעבר שלמה מולה, הקמנו את השדולה למאבק בגזענות. ואז הצביעו חברי הממשלה, שחלק גדול מהם גם כן מכהנים כיום, נגד הצעת החוק הזאת, ואני מניח שגם עכשיו הם הולכים להצביע נגד, אף שאנחנו במדינה שיש בה הרבה מאוד קבוצות אתניות, הרבה מאוד קבוצות שמשתייכות לדתות שונות. מה לעשות שקטע האדמה הזה, שלוש הדתות יצאו מכאן,

מרשם לקונפליקט. האזור הזה לא ידע שקט מעולם, וכנראה זה יימשך כל עוד אנשים הולכים ורבים ממקורות גזעניים, שלפעמים נתמכים על-ידי דתות ועל-ידי אמונה דתית בבעלות על המקום הזה. והנה, אנחנו עדים לכך שזה לא רק יהודים, ערבים ונוצרים, אלא כנראה בתוך כל עדה יש קבוצות אחרות, וגם ביניהן יש השתלטות של קבוצה מסוימת על קבוצה אחרת, והיא מפלה אותה לרעה. אנחנו עדים לעלייה של גל האלימות, שגם בתוך תוכו גזענות, ואני מתכוון לכל מי שמשתמש בפירוש הדתי לבעלות ולהשתלטות ולהתעלות על הצד השני. ואם אנחנו נזכיר שזה הגורם העיקרי אז היינו צריכים כולנו לתמוך בהצעת החוק הזאת, שמה היא רוצה בעצם? לא לתת אפשרות לאנשים לפרש ולהשתמש במושגים דתיים ובפרשנות דתית כדי לדכא צד אחר. הרי גם בצד היהודי יש כל מיני חצרות של אדמו"רים וכל מיני גישות. החרדים לא אותו דבר. הבית היהודי, גם כן מאמינים אבל הם לא כמו החרדים, ואני לא חושב שגם שאר המסורתיים, אפילו במפלגות החילוניות, הם פחות יהודים. זה גם כן יכול היה לגרום לקונפליקט ולחילוקי דעות עוד יותר קשים. אבל מה לעשות, יש לכם עכשיו גורם אחד שתמיד מישהו מלבה אותו, הסכסוך עם הערבים. לצערי הרב, אנחנו גם ראינו את זה בזמן האחרון בשיירת חברי הכנסת המתלהמים, שבעצם מה שהם רוצים זה לעלות להר-הבית כאילו, שזה באחת אל-אקצא רק כדי להתגרות במישהו. והם יודעים שהם לא יכולים לשנות שום דבר, ולא ישנו. כי ההסכמים הם הרבה יותר חזקים. מספיק היה שמלך ירדן אמר לנתניהו שאתם עושים בעיה, והוא אמר: אל תעלו. אז למה לעשות את הדברים האלה ולהשתמש בדת כאילו בשביל להתגרות בצד אחר? אני לא חושב שפייגלין, חבר הכנסת פייגלין, חברת הכנסת חוטובלי, יותר דתיים מהרב ליצמן, למשל, או מהרב אייכלר. אז למה הם לא עולים? הם פחות אוהבים את ארץ הקודש? אבל יש גימיק פה. הגימיק, הם רוצים, מריחים שהבחירות קרבות, ואז הם רוצים להתבלט. אז למה להשתמש בסממנים הדתיים כדי לעשות את הדברים האלה? ואם רוב הממשלה לא תמכה בחברי הכנסת האלה, שעלו כדי להתגרות ולהתסיס, אז מדוע מצביעים נגד? מדוע להפיל את הצעת החוק הזו? הרי אתם נגד זה שהם יעשו דברים כאלה. אנחנו ראינו את ההטפה לגזענות של ראש הממשלה, כאשר הוא אומר שכל מי שמדבר או מפגין למען זכויות, לפחות של העם הפלסטיני,

ואם הוא בוגד אז אנחנו שוללים ממנו את האזרחות. וראינו הצהרות עוד יותר קיצוניות, של השר לביטחון פנים, שאומר שכל התגרות או כל התקפה או כל עימות בין המשטרה למי שהוא כינה מחבלים, ולצורך זה אפילו אזרחים, אזרחי מדינת ישראל, בדבר שיכול להיות שולי ביותר, בחילוקי דעות כלשהם עם המשטרה, אותם הוא רצה לראות מתים. להרוג אותם במקום. לבצע גזר-דין מוות במקום. איזה שר לביטחון פנים מורה לכוחות הביטחון להרוג את האזרחים שלו? וזה מה שקרה בכפר-כנא.

האם זה לא גזענות? אתם לא חושבים שדברים כאלה יכולים גם לפגוע בתדמית של האנשים הנאורים, של היהודים הנאורים, שלא רוצים שיראו אותם גזענים בכל העולם? כי אם דבר כזה היה קורה בצרפת או ברוסיה, אני לא רוצה להגיד בגרמניה, כי עכשיו גרמניה זה הלהיט, פתאום גרמניה הלהיט שכולם רוצים לחזור לשם, 100,000 יהודים כבר אזרחי גרמניה, ואפילו אני שומע ברדיו, וזה מצחיק אותי לפעמים: הידעת שביטוח הבריאות בגרמניה יותר זול ממה שבישראל? ובמקום זה, אם היינו שומעים על דבר אחד שהיה נוגע ביהודים שם, אז כל העולם היה מתקומם, כולל הכנסת, כולל מדינת ישראל,

אלא זה היה הגורם העיקרי. אז מדוע אתם מרשים לעצמכם לעשות את הדברים שאתם לא יכולים לסבול שמישהו אחר יעשה לכם במקום אחר? האם זה לא תעודת הכשר לכל מיני חמומי מוח, הייתי אומר, קיצוניים, הזויים, מהמחנה של המתנחלים, כדי לבצע לינצ'ים ו"תג מחיר" באוכלוסייה הערבית? עצם העובדה שראש הממשלה והשר לביטחון פנים נותנים להם את הרוח הגבית ואת האור הירוק, רק היום נשרף מסגד באזור רמאללה, שזה אזור A, שזה אזור, לפי החלוקה זה צריך להיות תחת שלטון פלסטיני, כאשר ממשלת ישראל יכולה למנוע את הדברים האלה. זה אחד הדברים של סממני הדת, לבוא ולשרוף אותם. אני לא חושב שהמוסלמים עושים דברים כאלה, או כל דת אחרת. אני לא ראיתי פגיעות במוסדות דת יהודיים במדינת ישראל. אבל בתוך מדינת ישראל ובשטחים הכבושים כן ראינו פגיעה במוסדות, בבקשה לסיים. כן ראינו פגיעה במוסדות דתיים מוסלמיים. מדוע אתם מרשים את זה? כי גם ראש הממשלה וגם שרים התבטאו בצורה גזענית כדי לתת אור ירוק לתופעות כאלה.

אני פונה אליכם כדי להרגיע את הרוחות, כדי להנמיך את הלהבות, כדי שתהיה אפשרות להידברות. אני חושב שחוק כזה יכול להרתיע המונים, והייתי מצפה מאנשים שחושבים שאפשר עוד לחיות ביחד, כן לתמוך בחוק הזה.

יעלה להשיב השר ישראל כץ. בבקשה. שר התחבורה עונה

הסתה לגזענות? גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, אשיב בשם שרת המשפטים ביחס להצעת חוק העונשין (תיקון, הסתה לגזענות בפרסום פרשנות לכתבי דת והחמרת הענישה בהסתה בידי עובד ציבור), התשע"ג 2013, של חבר הכנסת עפו אגבאריה ואחרים. כיום, באיסור לפרסום גזענות הקבוע בחוק, קיים חריג שלפיו ניתן לפרסם ציטוט מתוך כתבי דת וספרי תפילה מסיתים, ובלבד שלא נעשה מתוך מטרה לגרום להסתה. הצעת חוק העונשין (תיקון), הצעה זאת של חבר הכנסת עפו אגבאריה ואחרים, מבקשת לתקן את העבירות העוסקות בהסתה לגזענות, לאלימות ולטרור בכמה עניינים. ראשית, מוצע לצמצם את החריג הנוגע לציטוט מתוך כתבי דת ושמירה על פולחן דתי, שנית, מוצע לקבוע עונשים חמורים יותר לעובד ציבור שעבר עבירת הסתה לגזענות, לאלימות או לטרור, וכן לקבוע עונש מזערי בנסיבות אלה,

מוצע להגביל את פרק הזמן להחלטת היועץ המשפטי לממשלה על הגשת כתב-אישום לפי סימן זה, ולקבוע כי ההחלטה תנומק ועותק ממנה יימסר לחשוד. הממשלה מתנגדת להצעת החוק. התיקון המוצע לצמצום החריג הנוגע לכתבי דת חורג מהרציונל שבבסיס סעיף ההסתה לגזענות, המחייב יסוד נפשי של מטרה להסית, ומהגישה העקרונית המצמצמת בעבירות ביטוי. סוגיית הפרסומים בתחום הדתי בפרט היא מורכבת, והעיסוק בה מחייב איזון וזהירות יתרה.

אין הצדקה להחמרת הענישה ביחס לעובדי ציבור או לקביעת עונש מזערי. העונשים הקבועים בצד העבירות שבסימן זה חמורים דיים.

יש חשיבות בשמירה על שיקול הדעת של בית-המשפט להתאים את העונש המוטל לנסיבות המקרה. בנוסף, אין מקום לתיקון המוצע בנוגע לאישור היועץ המשפטי לממשלה בדבר הגשת כתב-אישום ומסירת העתק ההחלטה לחשוד. אישור היועץ להעמדה לדין חשוב לצורך שמירה על מדיניות אכיפה אחידה וזהירה. נוכח האמור לעיל,

הממשלה מתנגדת להצעת החוק. תודה רבה, אדוני השר.

רוצה להוסיף, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, זה לא הפליא אותי, ההתנגדות של הממשלה. אני מראש אמרתי שכנראה לא רק שהם לא קראו את החוק, כנראה הם לא הגיעו לחומרת המצב. אני מבין שאלה שמשתמשים גם בכתבי הקודש, לא אנחנו המצאנו את ה"פולסא דנורא", זה גם כן אחד מכתבי הקודש, והשתמשו בזה, השתמשו בזה ורצחו ראש ממשלה בזה, לא רק כלפי ערבים, גם כלפי יהודים.

לבוא ולהגיד עכשיו, להתנגד לזה רק בגלל זה,

שזה בא מהאופוזיציה, אולי כי אני משתייך לקבוצה אתנית מסוימת,

יכול להיות שגם כן רק בגלל זה. אבל לעצם העניין, אני חושב שחובת הממשלה הייתה לא רק להחמיר את הענישה, אלא להכפיל אותה, כי הגיע הזמן לגנות ולהעניש אנשים שמטיפים, מבחינה דתית, ומשתמשים בכתבי הקודש, כי זה מכשיר מאוד מאוד חזק, שמשפיע על האנשים. אז מדוע אתם נגררים גם כן? כי ממשלה שאמורה להיות לא רק דתית, גם ממשלה חילונית, והליכוד הוא מפלגה אידיאולוגית חילונית. אז אתם גם כן נגררים בגלל בעיות או בגלל שיקולים קואליציוניים, ולא בגלל האמת שלכם, או מה שאתם באמת מאמינים בו.

לא יודע מה להגיד, למה כל ההתנגדות הזאת, כאשר זה כל כך ברור, כשמש, שמה שאנחנו צריכים עכשיו זה באמת לצאת מהגזענות הזאת, לא לתת לקיצונים להנהיג אותנו, אלא לשים אותם בצד, להסתכל קדימה, למען שני העמים. וזה מה שהממשלה הזאת לא רוצה לעשות. תודה רבה לך. חברי הכנסת, נעבור להצבעה. מי בעד החוק? מי נגד? בבקשה להצביע. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק העונשין (תיקון, הסתה לגזענות בפרסום פרשנות לכתבי דת והחמרת הענישה והסתה בידי עובד ציבור),

אנחנו נגד "דאעש". חבר הכנסת זאב, בבקשה לא לדבר בטלפון במליאה. חבר הכנסת זאב, בבקשה

חבר הכנסת דב חנין וחברת הכנסת תמר זנדברג,

מבקשים לצרף את קולם, בעד. 16 קולות בעד,

אבל הרעש הגדול שעשתה הכוּפִיה היום מאלץ אותי לפתוח בזה, אתה לא חייב. לא, הסבר, הסבר, להשכלה הכללית, להשכלה הכללית שלך. שלשום התארגנה בפייסבוק תנועה ספונטנית של תלמידי תיכון במגזר הערבי, מכל היישובים והכפרים, לבוא אתמול לבתי-הספר עם כופיה. סוג של מחאה עממית, לגיטימית, אזרחית, יפה. להגיד שאנחנו סולידריים, מסמפתים את משפחת ההרוג מכפר-כנא, אנחנו נגד הרצח, עם כל המחאה הציבורית שקמה נגד הרצח המתועב של בחור צעיר בידי שוטרים, אני בטוחה שגם נגד הרציחות האחרות. הם הגיעו, מאות אלפים. עשרות אלפים באו לבתי-הספר בכופיה, והתברר לנו שהרבה מנהלי בתי-ספר התנגדו, גם מורים, לצערי הרב, וניסו לאלץ את התלמידים להסיר את הכופיה. כמובן, אני הרגשתי מצד אחד גאווה גדולה על ההתנהגות הזאת של התלמידים הערבים, על גאוותם הלאומית, בן-גוריון אמר פעם: הזקנים ימותו והצעירים ישכחו. אז הנה, הדור השלישי אחרי הנכבה מוכיח שהצעירים לא שכחו ולא ישכחו. אני מכאן מביע מחאה על אותם מנהלי בתי-ספר ומורים, שבמקום לעודד, ובמקום לנהל דווקא שיח פתוח ודמוקרטי עם התלמידים שלהם, ניסו לדכא אותם, ואני מכאן מביע את הגאווה שלי ואת הידידות שלי ואת האהבה שלי לדור שלנו: אתם גאוותנו. אנחנו למדנו שאומרים "כופיה" ולא כאפיה, גם משהו. כן. הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון, הזכות לקבל מידע על ההליך הפלילי), שהוגשה על-ידי,

זה לא לכבוד המליאה לשבת פה ולשוחח בטלפון. אז שיוריד את הכאפיה.

מה הוא עם כאפיה בכלל?

קר לו.

נהיה דתי פתאום? אז אני אתן לו את המעיל שלי. תוריד את הז'קט, תוריד את, אני לא רוצה להגיד לך מה אתה יכול להוריד גם. תוריד את הזקן. אתה יכול להוריד מה שיש לך במקומות אחרים גם. למה? תהיה יותר ספציפי בבקשה. מאז 2009, גברתי היושבת-ראש, כבוד השר,

זו שעת הבדיחותא. מאז 2009, מאז התחלתי את עבודתי כחברת כנסת, כחבר כנסת. כחברת כנסת, מרב מיכאלי, עקבתי אחרי 55, זה נושא רציני ביותר. זה נושא שמדבר על הרג נשים בחברה הערבית. אני מציע לכולם להקשיב. מאז 2009, מאז התחלתי את עבודתי כחברת כנסת, עקבתי אחרי 55 מקרי רצח של נשים ערביות. נתון מחריד ביותר.

חנין זועבי, מקדישה חוק זה לזכר אותן נשים יקרות, אלה שנרצחו כאשר היה אפשר למנוע את הרצח שלהן. קוראים לזה רצח מיותר. חוק זה מוקדש לכל הנשים שנרצחו כאשר הפושע הנתעב עודנו חי, חופשי, מסתובב בינינו, אף שאיננו צריכים, במציאות שלנו, עוד הוכחות עד כמה היד הקלה על ההדק היא זאת שקובעת את כללי המשחק של חיינו. חוק זה בא להציל את כבוד הנשים שעודן בחיים, בא אף להגן עליהן, כי הרוצח שמהלך חופשי הוא אור ירוק לרצח הבא בתור. חוק זה בא להציל את כבוד אלה שכבר נרצחו. הכבוד מגיע להן גם אחרי מותן. ערך החיים של הנרצחת אינו נעצר בדקה שבה האישה איבדה את חייה. ערך החיים מכריח אותנו למצות את הדין עם הפושע או הפושעים שדרסו ערך זה. חוק זה בא להציל את הנשים מרשלנותה של המשטרה, מזלזולה היא עצמה בחיי נשים. המשטרה מזלזלת לפני הרצח, כפי שהיא מזלזלת בהן אחרי הרצח, שכן 70% מהנרצחות כבר התלוננו במשטרה, לפי נתוני המשרד לביטחון פנים עצמו. יעילות תלונתה של האישה למשטרה היא כיעילות שתיקה של האישה, ויעילות חקירת המשטרה את מקרי הרצח היא כיעילות שתיקתה של המשטרה. חוק זה בא להגן על החיים, חיי כל הנשים. נכון, כל רצח הוא מיותר, ונכון, אנו חיים בארץ שבה המוות אינו טבעי, אלא מעשה בני-אדם, והחיים אינם נורמליים או שפויים, אלא עקובי כוחנות והתהוללות וטיפשות, אולם יש בינינו שרואים שאפשר אחרת.

עם יותר כבוד לעקרונות של ערך האדם וכבודו וחירותו, להותיר לעצמנו את הזכות לחיים שפויים ולמוות טבעי ככל האפשר.

איזה נושאים אתם רוצים, מיקי,

לא שמעתי אותך, מיקי. לא שמעתי אותך. את מוסיפה לי זמן, גברתי.

אבל מה, מיקי, אני מוכן להשלים. הוא רוצה להבין. איזה מידע אתם מבקשים לקבל על השולחן?

מהלך חקירה? מעצרים?

על השלב שבו מצוי, כל מידע, ההליך הפלילי. מה שכתוב בחוק: כל מידע שאפשר לתת לארגוני נשים או למי שמבקש, כמובן בעל עניין, אם זה לא פוגע בחקירה או לא פוגע במישהו אחר. לתת את ה-standing הזה לגופים שמטפלים בבעיה הכאובה הזאת, שזה ארגוני נשים, ארגונים פמיניסטיים, ולפעמים ההורה או המשפחה או הידידים של הנרצחת. בסופו של דבר, להיאבק זו זכות, אולם זו איננה מטרת החיים שלנו. היינו כולנו שמחים, אני מקווה, לחיות בלי מאבקים, כי לחיות זו המטרה. אולם יש אנשים שחושבים שמותר להם להשתלט על חייהם של אחרים. חוק זה בא להגיד לפושעים השפלים רוצחי הנשים: לא מותר לכם לרצוח, חוק זה בא להגיד למשטרה: לא מותר לכם להתרשל בחקירת הרצח, לא מותר לכם לסגור תיקים בתירוץ, אתה מוכן לגנות את אירוע הדריסה?

אני אומר לך, אני לא שמעתי טוב, אבל הסטטיסטיקה, אם אתה רק, אתה מוכן לגנות רצח? בטח.

תגנה את פיגוע הדריסה ואת הרצח של היומיים האחרונים. קדימה, תגנה. אתה יודע איפה האבסורד? האבסורד הוא שכל מקרי הרצח אצל היהודים, או שתרד או שתגיד: אל תרצחו.

בשנה שעברה,

נרצחו בישראל 20 נשים, עשר מהן ערביות, 50%. כל מקרי הרצח של הנשים היהודיות פוענחו, אף מקרה רצח של אישה ערבייה לא פוענח. פה נרצחה יהודייה. זה מוטל, ופה נרצחה, פה אישה יהודייה, זה מוטל לפתח המשטרה ולפתחך.

בגוש-עציון נרצחה אישה יהודייה. הנה, אתה מוכן,

יודע שאתם לא סובלים מחוסר פענוחים. אני שואל אם אתה מוכן לגנות רצח.

שם מוציאים להורג. מועתז חיג'אזי הוצא להורג כשלא

ועשרה מקרי הרצח במגזר היהודי פוענחו. כדי לתת לכם לטעום מהיכולת המקצועית של המשטרה, היום בשעה 10:30 התפאר מפקד בדימוס של המשטרה שהודות לאמצעים טכנולוגיים חדישים יש למשטרה יכולת אדירה לפענח מקרי רצח, כמו שהיה במקרה האחרון שגילו את הרוצח אחרי 16 שנה. לתת לכם, אני מוסיפה לך דקה, אבל, עוד דקה.

זה נושא שבאמת,

לתת לכם לטעום, במיוחד כשלקחו מחנין זועבי את כל זכות הדיבור שלה. המשטרה מתרשלת בענייני רצח נשים ערביות, מקרי רצח נשים שאינם מסובכים בכלל, לו היו חייהן בעלי ערך בעיני אוכפי החוק. בחוק זה אני מציעה שבעבירות מין או אלימות נגד נשים, רשאי ארגון ציבורי שעניינו בהגנה על זכויות נשים, ושר המשפטים אישר כי הארגון נוגע בדבר, לקבל מידע, אתה שומע,

על השלב שבו מצוי ההליך הפלילי לעניין עבירה מסוימת, ובלבד שהבקשה לקבלת מידע נמסרה לנפגע העבירה והוא אישר את העברת המידע.

לא ייכלל במידע על-פי סעיף קטן זה מידע שמסירתו אסורה לפי כל דין או שיש במסירתו, לפי שיקול דעתו של האחראי לחקירה או לתביעה, כדי לפגוע בחקירה או בפרטיותו או בשלומו של אדם, השרים יקבעו את דרכי קבלת המידע ותוכנו.

אנחנו מתפלאים, רבותי, שוועדת השרים החליטה להתנגד להצעת חוק זו שבאה לתת אפילו מזור אחרי המוות, אחרי ההרג, לנשים שנרצחו, על מנת להציל חיי אחרות.

תודה רבה לך.

תודה לחנין זועבי שאפשרה לי לדבר במקומה. ישיב השר כץ, בבקשה, בשם שרת המשפטים. גברתי היושבת-ראש, חברות וחברי הכנסת, הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה, צוות הליכוד, בבקשה, תיתנו קצת שקט למליאה לדבר.

בבקשה. הצעת החוק הזאת של חברת הכנסת חנין זועבי מבקשת לקבוע בחוק את זכאותו של ארגון ציבורי שעניינו בהגנה על זכויות נשים לקבל מידע מהמשטרה בנוגע להליכים פליליים שעניינם עבירות מין או אלימות נגד נשים, אם נפגע העבירה אישר את העברת המידע. הממשלה מתנגדת, תשובתי זו היא בשם שרת המשפטים,

הממשלה מתנגדת להצעת החוק. חוק זכויות נפגעי עבירה הוא חוק שנועד לקבוע את זכותו של נפגע עבירה לקבל מקום מכבד ומשתף בקשר להליך הפלילי. בין שאר הוראות החוק, נקבעה בחוק גם זכותו של נפגע עבירה לקבל מידע על אודות ההליך הפלילי שמתנהל בקשר לעבירה שממנה נפגע. הזכות נובעת, בין היתר, מההכרה שהדבר עשוי להיות משמעותי לשיקומו של הנפגע וכדי לסייע לו בגיבוש תחושת ביטחון ושליטה על חייו אחרי הפגיעה שחווה. מהכרה בזכות זו נובעת גם ההכרה בזכותו של נפגע עבירה שלא לקבל מידע ולהתעדכן על אודות התהליך, אם הוא לא רוצה בכך. הצעת החוק מניחה שמתן מידע לגופים ציבוריים מכוח חוק זכויות נפגעי עבירה יהווה מנגנון פיקוח על פעולת המשטרה, גם כשנפגע העבירה אינו מעוניין במעקב אחר ההליך. כאשר נפגע העבירה אינו מעוניין בקבלת מידע על אודות ההליך, הרי שיש להגן על בחירתו ולא לנסות לעקוף אותה באמצעות שליחים. בנוסף, ארגון ציבורי פועל משיקולים שונים מאלה של נפגע העבירה. הוא יכול להביא בחשבון שיקולים ציבוריים, אידיאולוגיים ואחרים, ובכך לפגוע במטרה המקורית של עיגון הזכות למידע לטובת נפגע העבירה. יצוין כי לפי המצב המשפטי היום, אם נפגע עבירה מעוניין בכך שארגון ציבורי יקבל מידע בשמו, הוא יכול כבר היום לייפות את כוחו של הארגון. דבר זה גם נעשה בפועל לא מעט בחיי המעשה, ולשם כך לא נדרש תיקון חקיקה. לסיכום, הממשלה מתנגדת להצעה זו. תודה רבה. חברי הכנסת, נעבור להצבעה? בבקשה לתפוס את מקומותיכם. מי בעד, מי נגד הצעת החוק? בבקשה להצביע. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון, הזכות לקבל מידע על ההליך הפלילי),

תוצאות ההצבעה: 13 בעד, 32 נגד ואחד נוכח. הצעת החוק לא התקבלה. הצעת החוק הבאה, של חבר הכנסת חנא סוייד, בבקשה, הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון, חובת עריכת מכרז סגור בחלוקת מגרשים). הצבעתי נגד בהצעת החוק.

חבר הכנסת רזבוזוב מבקש לרשום שהוא הצביע נגד, וחברת הכנסת מיכל רוזין ביקשה לכתוב שהיא הצביעה בעד. אתם יכולים להתקזז. בבקשה, אדוני.

עכשיו אנחנו חוזרים אחורה לחוק המכרזים. בבקשה, אדוני. גברתי היושבת-ראש, רבותי חברי הכנסת, ההקשר הרחב של הצעת החוק שאני מביא היום זה הרצון להיאבק בעלייה המטאורית של מחירי הדיור, ובכלל במצוקת הדיור, ובפרט בנושא מחירי הקרקע, כאשר הטענה היא שהמדינה מנצלת את המצב וגוזרת קופונים. היא מוכרת קרקע במחירים,

בבקשה להקשיב וקצת למתן את הרעש.

הצוותים המפוארים שבירכתיים, בבקשה לתת לנו לעבוד. תודה רבה. בבקשה, אדוני. הצעת החוק שאני מביא מבקשת להציע דרך אלטרנטיבית לשיווק הקרקעות על-ידי רשות מקרקעי ישראל, ולא לנצל את המצב הנוכחי על מנת לגזור קופונים ולהכניס סכומי עתק לקופת המדינה על חשבון האנשים שרוצים לרכוש דירה. השיטה הנוהגת היום על-ידי רשות מקרקעי ישראל היא שבכל מקום, גם בתל-אביב אבל גם ביישוב הקטן ביותר, איפה שאין שוק נדל"ן, איפה שהמצב הסוציו-אקונומי קשה, איפה שהיצע הקרקעות על-ידי רשות מקרקעי ישראל הוא מינימלי, הדרך היא בעצם מכרז סגור לכל המרבה במחיר.

ונוצר מצב, מכרז פתוח או סגור? מכרז לציבור, לכל המרבה במחיר. נוצר מצב שמביא לידי כך שבאזורים שהם מוכי אבטלה, ביישובים שיש בהם מצוקה אמיתית בתחום הדיור, יישובים שהם בדרגות הנמוכות ביותר במדרג הסוציו-אקונומי,

שיש להם הרבה כסף, הם קופצים על המציאה, הם קונים את המגרשים, הם מציעים הצעות מאוד גבוהות, כך שבמקומות שכוחי-אל מגיע מחיר המגרש לבניית יחידת דיור למאות-אלפי שקלים. מאות-אלפי שקלים, במקומות שממש אין שוק נדל"ן שם. וזה בעצם, כפי שאמרתי, פוגע ביכולות של המשפחות מעוטות היכולת, ומי שנהנים מזה אלה האנשים האמידים שבכלל לא צריכים את המדינה ולא צריכים את הסיוע של המדינה. יש להם הרבה כסף בשביל לרכוש אדמות, קרקעות, בשביל לבנות דיור או לכל צורך אחר. הצעת החוק שאני מביא אומרת שבהתחשב במאפיינים של אותם יישובים, שזה המצב הסוציו-אקונומי, שזה שוק הנדל"ן, שזה הביקושים, משרד האוצר, יחד עם רשות מקרקעי ישראל, לא יעשו ולא יפרסמו מכרזים לציבור לכל המרבה במחיר, אלא תהיה שם שמאות של הקרקע. כלומר, המדינה תבקש מחיר סביר על הקרקעות שהיא מציעה לציבור, והזכאות תהיה על-פי קריטריונים אובייקטיביים, על-פי קריטריונים סוציו-אקונומיים, על סמך זכאות של אותן משפחות שמבקשות לרכוש קרקע בשביל לבנות יחידות דיור. זה פשוט מאוד, זה הגיוני. אני רוצה להגיד שזו הדרך בעצם, זו השיטה שנהגה לאורך השנים, ואפשר היה לחיות באמת עם השיטה הזו, היה קל יותר לרכוש קרקע ולבנות יחידות דיור. מאז 2008, 2009, במיוחד ביישובים הערביים, ואני עוקב בפרוטרוט אחרי מה שקורה שם, כשהוכנסה שיטת המכרזים הייתה עלייה מטאורית, ממש עלייה ניכרת מאוד במחירי הקרקעות, דבר שמקשה על הרבה משפחות לרכוש קרקע ולבנות יחידות דיור, לבנות דירות למגורים. בהשוואה, אני אומר, היום מחיר הקרקע ליחידת דיור ביישוב ערבי שכוח-אל,

הוא בממוצע פי-שלושה ופי-ארבעה ממחיר הקרקע ביישוב יהודי, אפילו בעיר. זה האבסורד שאנחנו הגענו אליו בגלל השיטה הזו, שהיא שיטה מאוד מעוותת. לכן, כפי שאמרתי, הפתרון הוא פשוט מאוד. הפתרון הוא לתת מחיר הוגן, אובייקטיבי, נורמטיבי, של הקרקע, ולאפשר לאנשים עם זכאות לרכוש את הקרקע הזו. אני רוצה להגיד שבעידן הזה, בתקופה הזו, ואני יודע שסגן השר מיקי לוי הולך לענות לי כאן, אני פשוט מאוד עשיתי השוואה בין הקצאת המשאבים להתמודדות עם מצוקת הדיור בערים הגדולות להקצאת המשאבים ביישובים הבינוניים והקטנים, במיוחד לגבי החברה הערבית. ואני רוצה להגיד, שלצערי הרב, בעידן הזהב של שר האוצר יאיר לפיד וסגנו מיקי לוי שיענה לי תכף, ההקצאות לאוכלוסייה הערבית, לחברה הערבית, ירדו מאחוזים לפרומילים, אדוני שר התיירות. אפילו בממשלת נתניהו הקודמת ההקצאות היו באחוזים, היום הן ממש בפרומילים. אם אנחנו נסתכל על המצב שבו מע"מ אפס פוסח, מע"מ אפס משמעותו אפס תחולה ביישובים הערביים, מחיר מטרה, אפס תחולה ביישובים הערביים, הסכמי גג, אפס תחולה ביישובים הערביים. אם אנחנו מונים את התוכניות האלו, שמדובר בהשקעה של 5-4 מיליארד שקל בשנה להתמודדות עם מצוקת הדיור באופן כללי במדינה, החלק של החברה הערבית הוא כמה מיליונים, ולכן ההשוואה הזו וההקבלה הזו של אחוזים, מה שהיה קודם, לעומת פרומילים עכשיו. אני חושב שאפשר להגיד שמפלגת יש עתיד ושר האוצר הם אנשים ליברליים בכול, מלבד ביחס לאוכלוסייה הערבית. כשבא עניין ליחס לאוכלוסייה הערבית, הם בכלל לא ליברליים, לא מרכז, לא כלום. הם בעצם מפעילים מדיניות של אפליה, אפליה לשמה, שאין לה כל הצדקה. אני חושב שזה מצב מביש. זה מצב שבאמת, אפשר לחפש כל מיני פתרונות, ויש פתרונות, ומה שאני מציע כאן זה אחד מהם. זה לא הכול, כמובן, זה לא פוטר את שר האוצר, היוזם של חוק מע"מ אפס, מלעשות רוויזיה ולעשות רפורמה בחוק הזה ולאפשר שהוא יחול גם על היישובים הערביים, וגם מחיר מטרה וגם כל התוכניות האלו. כי מצוקת דיור קיימת ועוד איך ביישובים הערביים. היה מצב שבו ביישובים הערביים היו קרקעות. כמעט לרוב האנשים היו קרקעות.

60% מהציבור ביישובים הערביים, אין להם קרקע. בחברה הערבית צריך בשנה 10,000 יחידות דיור. בונים כל שנה 10,000 יחידות דיור. המגרשים שרשות מקרקעי ישראל מאפשרת הם כמה מאות, הם פחות מ-1,000. כך שאם 60% מהציבור הערבי צריכים יחידות דיור וצורכים יחידות דיור, כלומר 6,000 יחידות דיור צריך לאנשים שאין להם קרקע, מספקים להם רק 1,000 יחידות דיור. המצב הזה גורם להרבה בעיות. גורם לאנשים לבנות ללא היתרים, גורם לאנשים לבנות בציפוף, על תשתיות שאין להן קיבולת. הן לא יכולות לקבל עוד שטחים. אז אולי נשנה תרבות, כי המדינה קטנה? אתה אל תשנה תרבות. חבר הכנסת לוי, אתה תכף תעלה לענות. תן לו לסיים ותעלה לענות.

תבנה לגובה.

אתה, התפקיד שלך, אדוני סגן השר, זה לספק פתרונות, לא לשנות תרבות. מי אתה שתשנה תרבות למישהו? מי אתה? תקשיב,

אתה רוצה לשנות את התרבות שלך? סגן השר לוי, אתה מייד עונה, אני לא אשנה. סחתיין, תשנה את התרבות שלך. אבל יש נתונים אובייקטיביים ביישובים הערביים. תגיד לי, בקיבוצים, בקיבוצים, מישהו חושב לעשות מכרזים על קרקע בקיבוצים? למה ביישובים הערביים כן? ביישובים הערביים אין הגירה פנימית, אנשים לא עוברים. אם אנשים עוברים מיישוב ערבי

אומרים: רוצים לכבוש את כרמיאל, רוצים לכבוש את נצרת-עילית. תן להם פתרונות ביישובים שלהם. אמרתי לך חבר הכנסת סוייד, בבקשה לסיים. בעצם אני מסכם את דברי, ואני אומר, אדוני סגן השר, תפסיקו לחשוב על שינוי תרבות. שינוי תרבות זה מטרה הזויה, וזה לא יתאפשר, לפחות לא בעתיד הקרוב. לכן צריך לספק פתרונות לגופו של עניין. אני רק ידעתי שבדיון על הצעת החוק בוועדת השרים היה ויכוח על העניין הזה, שאולי בכל זאת יש משהו, ורשות מקרקעי ישראל מתכוונת לטפל בנושא הזה, ולכן פנו אלי וביקשו שאנחנו נהפוך את הצעת החוק הזאת להצעה לסדר-היום, ואני הסכמתי. אבל בכל זאת אני מצפה לתשובות קבל עם ועדה מסגן שר האוצר, תשובות אובייקטיביות שבאמת ייתנו מענה או יתמודדו עם הבעיה שהצעת החוק הזאת שמה על השולחן.

תודה. סגן השר מיקי לוי מוזמן לעלות ולענות. אדוני היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, ראשית, כשאמרתי שינוי תרבות מובן שלא התכוונתי לשינוי תרבות אזרחי ישראל הערבים, אלא התכוונתי לשינוי תרבות הדיור. הכוונה היא שהמדינה קטנה ואין הרבה קרקעות, ולכן ראוי כי נתחיל לבנות גם ביישובים הערביים לגובה, כי אין לתת לכולם וילה בכפר,

אם היו בונים כפרים חדשים או ערים חדשות, אז אולי אפשר, אבל בקיים?

אם אני לא טועה, עכשיו אחד יוצא לדרך. לא, זאת לא עיר חדשה, מיקי, זאת הרחבה, כשמתכננים משהו חדש,

אבל במקומות כאלה צפופים אתה לא תבנה לגובה. למה לא? למה כן?

בטח שאפשר. את מי?

הרי זה ייגמר. בוא תראה, אני אביא אותך, אני נמצא שם. הממשלה מתנגדת להצעת החוק המוצעת. כבר כיום רשות מקרקעי ישראל רשאית לבצע מכרזים בדרך של מכרז סגור. אין מקום לקבוע בחקיקה כי במקרים מסוימים תחויב הרשות לבצע מכרז סגור, ובמקום שבו אפשר ליישם מדיניות בכלים מינהליים אין מקום לקדם חקיקה. הצעתו של חבר הכנסת סוייד, אני מקבל אותה ומעביר את הנושא כהצעה לסדר-היום. תודה רבה. תודה, אדוני. ובכן, יש הסכמה להפוך את ההצעה להצעה לסדר-היום. לפני שנעבור להצבעה, חבר הכנסת מאיר שטרית ביקש דקה מהצד.

אדוני היושב-ראש, אני ביקשתי רשות דיבור רק כדי לעדכן משהו. קודם כול, חבר הכנסת חנא סוייד צודק,

אני נתקלתי בה בתור שר השיכון ב-2006, ואכן פתרתי את רובה הגדול. ביישובים הערביים היום, על-פי החלטה שקיבלתי במועצת המינהל, כיושב-ראש מועצת המינהל, קיבלתי אז החלטה ששינתה את השיטה, והיא קובעת שהמינהל קובע הערכת שמאי למגרש, עושים הגרלה על המגרשים, קודם כול לתושבי המקום, 50% לתושבי היישוב, ואת היתר לכולם, כשתושבי המקום שנפלו בהגרלה הראשונה יכולים להיכנס להגרלה השנייה. למיטב ידיעתי זה עובד עד היום בכל הערים הערביות והדרוזיות, וגם בכל ערי הפיתוח. אם מישהו שינה את זה בדרך,

ולכן ההצעה היא במקומה. אני אתמוך, אני חושב שהדבר הזה נכון, כיוון שזה פותר באמת בעיה גדולה. אני זוכר, אדוני סגן השר, מכרז של המינהל באילת, שהיו מוציאים מכרז למרבה במחיר. היו מוציאים 50 מגרשים, בא קבלן אחד, מגיש את המחיר הכי גבוה,

באותו רגע הוא המינהל באילת, הוא יכול למכור מה שהוא רוצה. כשאתה לא נותן הזדמנות לתושבי המקום להיכנס במחיר הגיוני, אנשים נשארים בחוץ. אותו דבר קרה ביישובים הערביים והדרוזיים. כשנכנסתי למשרד השיכון, חמש שנים לפני לא בנו אף בית. בתוך שנה מהרגע ששחררתי את זה נבנו 5,000 דירות במגזר הערבי והדרוזי. אנשים קנו את המגרשים, שילמו את הפיתוח ובנו. אני חושב שזה רעיון חיובי, צריך לתמוך בו. תודה, חבר הכנסת שטרית. אנחנו נעבור עכשיו להצבעה, אם לקבל את הצעת החוק ולהפוך אותה להצעה לסדר-היום, או לדחות אותה.

רבותי.

מציע הסכמה להעברה לסדר-היום, אז בוא נצביע. תתבייש לך. אין לך נימוס, אין לך תרבות. ההצעה להפוך את הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון,

התשע"ד 2014, להצעה

אני הודעתי שאנחנו מצביעים אם לקבל את ההצעה כהצעה לסדר-היום או לדחות אותה. הכרזתי, אתם לא שמעתם. אני כן הכרזתי. ובכן, בעד, 19, מתנגדים, 4, נמנע אחד. ההצעה, כהצעה לסדר-היום, עוברת לוועדת הכלכלה? זה מה שביקשתם אוקיי, ההצעה עוברת לוועדת הכלכלה. אני הצבעתי בטעות. אנחנו נחזיר את זה לפרוטוקול.

חברת הכנסת עליזה לביא וחבר הכנסת רזבוזוב הצביעו בעד ההצעה. נא לרשום בפרוטוקול. אדוני היושב-ראש,

אתה מבקש ועדת הפנים?

זה צריך לעבור לוועדת,

אז אם יש בקשות אחרות, ההצעה תעבור לוועדת הכנסת להכרעה היכן היא תמשיך להיות מטופלת. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים עכשיו להצעת החוק שדילגנו עליה, הצעת חוק החברות (תיקון, מינוי דירקטורים מטעם העובדים), של חבר הכנסת איתן כבל וקבוצת חברי כנסת. חבר הכנסת כבל, בבקשה. דירקטורים. עשר דקות לרשותך. בבקשה. עכשיו אנחנו עושים חוק אוגף. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברותי וחברי, ביטול החברות. חברותי וחברי חברי הכנסת, רשמים פרלמנטריים, טוב לראות אתכם אתנו היום. יש להם דירקטור בתור עובדים? צריך. חברות וחברים, אני אציג בפניכם את החוק. הנחתי את החוק. כשהבאתי אותו לוועדת השרים לא היה לי ספק שהחוק לא יאושר. זה מסוג אותם חוקים שיום אחד, אתי או בלעדי, אתנו או בלעדינו, יום אחד הם יהיו, כי הם כבר מתקיימים בעולם, ואני מדבר על הצעת חוק החברות (תיקון, מינוי דירקטורים מטעם

ועובד נהדר בארץ הנחשלת הזאת, מבחינה כלכלית. עובד מצוין. הרעיון הוא, לפחות מנקודת המבט שלי, ואני רוצה לציין שחתומים אתי שלי יחימוביץ ודב חנין, מדברת על כך, אני עוד לא פגשתי,

מקום עבודה שנסגר בגלל העובדים שלו. ברוב המכריע של המקרים מקום עבודה נסגר או בגלל חזירות של הבעלים או בגלל ניהול כושל. זה לא אומר שאין עובדים לא טובים. זה לא זה אומר שאין עובדים שצריך להתמודד אתם ולטפל בהם כשהם לא עושים את עבודתם כמו שצריך. אבל ברוב המכריע של המקרים, מי שמשלם את המחיר, חבר הכנסת חיליק בר, אלה העובדים. הם היחידים שקולם לא נשמע. הם אלה שסובלים, וקולם לא נשמע. ומה העניין? העניין הוא: כיוון שהם אלה שיותר מכול דואגים גם לרווחים של בעל-הבית, העסק לא יכול לעבוד בלי העובדים שלו. והעניין הוא שאין שום סיבה שהם לא יהיו שותפים בתהליכי קבלת ההחלטות. ואין לי ספק שזה יהיה. וההצעה הזו באה ואומרת שהתהליך יהיה כזה שבאמת ייבחרו עובדים שלא יהיו אחר כך האסקופה הנדרסת של בעל-הבית, כמו שאתם מכירים את זה, שבסוף נבחר המישהו הזה, בתהליך כזה שנציג העובדים הוא זה שגם קונים אותו. אז לא. לא יהיה כזה. ואין הכוונה שיהיה אחד שיתקע את העסק, אלא שהם יהיו שותפים. כמו שהם שותפים בייצור, הם הראשונים לשלם את המחיר, שיהיו שותפים בתהליכי קבלת ההחלטות. הנחתי שכשאני אגיע לוועדת השרים, אדוני סגן השר מיקי לוי, אמרתי לעצמי, ואללה, זה עוד, שבכלל יהיה מישהו שיהיה מסוגל לחשוב שאולי אפילו יש פה איזה גרעין של משהו, לקיים דיון.

אף שידעתי שוועדת השרים תדחה אותי, אמרתי שאני אביא את זה, כדי להתחיל את השיח הציבורי. ראוי שייפתח שיח ציבורי בשאלה הזאת. ואומר לכם יותר מכך: העולם הכלכלי, מבחינת העובד, הוא במצב כזה שהעניין הוא לא רק אם אתה נמצא באיזו התארגנות של ההסתדרות הכללית או לא חשוב מה, שזה חשוב תמיד, ואני מברך על כל מי שמצטרף לעבודה המאורגנת. הבעיה היותר גדולה, חברות וחברים, היא שהביטחון התעסוקתי אבד, ובעצם גם אם אתה חלק מהעבודה המאורגנת, אין זה מבטיח לך בשום פנים ואופן שאתה מובטח. אני בכלל מציע להסתדרות, והייתה לי שיחה עם אבי ניסנקורן בעניין הזה, ואמרתי לו שראוי שהמערכת תתחיל לבחון את עצמה בראייה אחרת, בראייה שהעובד הוא העניין ולא מקום העבודה. כי התהליכים, אדוני היושב-ראש, שעוברים היום על שוק העבודה הם כאלה שעובדים יחליפו מקומות עבודה, חמישה או שישה, ויש אומרים שהרבה יותר. לא כי פיטרו אותם אלא כי זה יהיה השוק, כי כך יתנהל השוק. ואנחנו מוצאים את עצמנו היום אפילו במצבים, והייתה כתבה גדולה ב"דה-מרקר", נדמה לי של מירב ארלוזורוב, על העניין של הצורך בגמישות בשוק העבודה. ובסופו של עניין, כשאתה מבין את העניין הזה אתה פועל למען העובד, אתה לא פועל נגד העובד. ובכלל לא ניכנס לכל הסיפור הזה של 40 פלוס. אתם יודעים, הקמתי שדולה, התחלתי עם 50 פלוס, ומהר מאוד ירדתי ל-40 פלוס. אנשים שכבר בגיל 40, ויש מקומות שכבר בגיל 30, מקצועות שבגיל 30, אין,

אתה גמור. ואומר לך, אדוני היושב-ראש, שממעט המחקרים שנעשו,

לצערי, אבל העניין בתהליך של התפתחות, נמצא שמי שהוא משכיל, מצבו לאין-שיעור יותר קשה. ואם את אישה משכילה בגיל 40 פלוס, 50 פלוס, בכלל את בצרה צרורה. שוק העבודה עובר מתחת לפני השטח טלטלה מאוד גדולה. ולכן החובה, חבר הכנסת חיליק בר, שהעובדים יהיו שותפים גם בתהליכים החדשים האלה מקבלת משנה תוקף. אני ביקשתי שהצעת החוק הזאת תיהפך להצעה לסדר-היום, ואני באמת מקווה שיתחיל דיון ציבורי בשאלות האלה. כי אחת המשימות המרכזיות היא קודם כול שאנשים יבינו שיש פה בעיה. הם לא מבינים שזה גדול אפילו ממקום העבודה שלהם, שזה תהליך שמתחולל היום לא רק בישראל אלא בעולם כולו; והעולם, ברובו המכריע, נמצא כמה צעדים לפנינו, בכל מיני ורסיות כאלה ואחרות. אני מדבר אתכם, אנחנו כל הזמן עוסקים, כן ויסקונסין, לא ויסקונסין, אבל בכלל צריך לשנות את כל הגישה: להקים את מערך ההסבות הלאומי. במקום שאנשים יפוטרו ממקומות עבודתם וייתנו להם עוד 20,000 שקל, כמו שההסתדרות אוהבת, להגיע בסוף לאיזה הסכם,

קחו עוד 20,000 שקל ותלכו הביתה. לא מבינים שזאת קבורתו של העובד, כי אולי המינוס שלו באותו חודש נראה טוב, אבל זה גומר אותו, כי חודש אחרי הוא מוצא את עצמו בצרות. במקום זה יהיה סל שבו אתה מלווה את העובד לאורך כל הדרך ודואג לו להסבה, ואותו גוף יודע לאן לכוון את המשק, לכוון את העובד על-פי הצרכים של המשק. ולכן אני אשמח שהנושא הזה יידון במליאה, ונקיים דיון רציני ומעמיק, וזאת תהיה ההתחלה, הצעד הראשון, אדוני השר, בתהליכים מאוד מאוד חשובים שצריך לפעול בהם ולהוביל.

תודה, חבר הכנסת כבל. השר שטייניץ, השר כץ משיב, אני רואה. כתוב לי כאן "השר שטייניץ". בבקשה, אדוני.

אדוני המציע, חבר הכנסת כבל, אני מבין שמדובר שההצעה הזאת תהפוך להצעה לסדר-היום.

לגבי הצעת החוק, מינוי דירקטורים מטעם העובדים, ההצעה מבקשת לתקן את חוק החברות, בבסיסה, ולקבוע כי כל חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב או מעסיקה מעל ל-100 עובדים, תהיה חייבת למנות דירקטורים מקרב העובדים. מספר הדירקטורים מטעם העובדים שיכהנו בדירקטוריון יהיה אחד או שניים, לפי גודל הדירקטוריון, והם ימונו על-ידי ועד העובדים או מנגנון דומה. מטרת ההצעה היא להעניק לעובדים אפשרות להשפיע על קבלת ההחלטות בחברה. עמדת הממשלה היא שאין מקום לקדם רפורמה מסוג זה במסגרת הצעת החוק פרטית, שכן משמעותה היא עריכת שינוי מהותי במערכת האיזונים וביחסי הכוחות בין עובדי החברה לבין בעלי המניות. ההצעה פוגעת בקניינם של בעלי המניות, שלהם נתונה כיום הזכות לכוון את ניהול החברה, באמצעות מינוי הדירקטורים. זכותם של בעלי המניות לכוון את פעילות החברה מבוססת על התפיסה שלפיה קבלת ההחלטה בחברה, בהיותה ישות המוכוונת להשאת רווחיה, צריכה להיות נתונה למי שנושאים בעיקר הסיכוי והסיכון בהחלטות הניהוליות של בעלי המניות. שינוי יסודי בעקרונות אלה צריך להיעשות אחרי בחינה מעמיקה ויסודית של ההשפעות האפשריות על התמריצים להתאגד בישראל או על השקעות זרות בחברות ישראליות, או על אופן קבלת ההחלטות בחברה. ועדת שרים לענייני חקיקה דנה בהצעת החוק ודחתה אותה. נוכח האמור לעיל, הממשלה מתנגדת להצעת החוק. אני יכול להוסיף, מאחר שזו הצעה לסדר-היום, שאני אישית מאוד תומך בשילוב עובדים במועצות המנהלים. בחברות ממשלתיות זה נוהֵג, אני מאוד מקפיד לעשות. חתימתי תמיד מתנוססת בזמן, חתימות אחרות מתעכבות. בסך הכול זה תורם לשיתוף העובדים ולכך שהמוטיבציה היא יותר גבוהה. יש כאן היבט של חברות ציבוריות או חברות פרטיות, ואני מקווה שבאמת תימצא הדרך, אם לא בחקיקה הפרטית אז על-ידי יוזמה ממשלתית, לבחון איך ניתן באמת לשלב את העובדים מבלי לפגוע בזכויות הקניין של הבעלים עצמם. אני רחוק, מאחר שזו הצעה לסדר-היום, אני לא חייב לתמוך לגמרי במה שהוחלט. אני רחוק מלקבל את זה שההרכב הנוכחי של הדירקטוריונים הוא כולו חף מטעויות או מביא להישגים אדירים. ראינו את התספורות וראינו הרבה תופעות אחרות, ויכול להיות שדווקא נציגי העובדים, שהאינטרס העליון שלהם זה חוסנה של החברה, היו יכולים לסייע בעניין הזה. תודה, אדוני.

לפי בקשת חבר הכנסת כבל ובהיעדר התנגדות של הממשלה, ההצעה תהפוך להצעה לסדר-היום. אנחנו נצביע עכשיו, מי בעד ומי נגד להפוך את הצעת החוק להצעה לסדר-היום? בבקשה, הצבעה. מי בעד? ההצעה להפוך את הצעת חוק החברות (תיקון,

מטעם העובדים), התשע"ד 2014, להצעה לסדר-היום ולהעביר את הנושא לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. בעד, 22, מתנגד אחד, אין נמנעים. ובכן, ההצעה עוברת לוועדת העבודה והרווחה, על-פי בקשה של חבר הכנסת כבל,

נא לצרף את חברת הכנסת זהבה גלאון כתומכת בהצעה, לפרוטוקול. אדוני היושב-ראש, תודה. חברותי וחברי הכנסת, צריך גם לדעת להגיד תודה. מי שמלווה אותי בחוק הזה, ושכחתי להזכיר, זאת עמותת "ידיד" עם הסמנכ"ל רן מלמד. אני מודה להם, ונמשיך להוביל את העניין הזה עד שנגיע להישג ולתוצאה המבוקשת.

תודה. נעבור להצעת החוק הבאה שעל סדר-היום, הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון, סיוע משפטי להגשת בקשה לצו מגבלות), התשע"ד 2014, של חברות הכנסת עדי קול וקארין אלהרר. עדי קול, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק מבקשת לאפשר סיוע משפטי בחינם לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית המבקשים ליזום הליך משפטי במסגרת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת הנפגע, התשס"ה 2004. החוק מאפשר לבית-המשפט להטיל על עבריין מין מגבלות על מגורים או על עבודה בקרבת מקום המגורים או העבודה של נפגע העבירה. המציאות מגלה כי הגורמים הרשאים להגיש בקשה על-פי חוק זה ממעטים לעשות זאת, ואף פרקליט המדינה פרסום הנחיה להגיש בקשות רק במקרים חריגים. כך נוצר מצב שהגשת הבקשה למתן הצו להגביל את תנועת העבריין נופלת על כתפיהם של הנפגעים והנפגעות. כיום אין לאלה זכות לייצוג משפטי מהמדינה, ולכן רבים מהם נמנעים מהגשת בקשה כזו. התיקון לחוק מבקש לזכות אותם בליווי משפטי, ובכך לעודד אותם לפנות לבית-המשפט ולבקש להגביל את צעדי העבריינים. מיותר לציין כי מאבקם של נפגעי ונפגעות תקיפה מינית אינו מסתיים לעולם. גם אחרי שהתוקף הורשע וריצה את עונשו, הם ממשיכים לחיות את הפגיעה דבר יום ביומו. ברור כי המצב שבו התוקף חוזר לגור בסביבת מגוריהם מונע מהם תחושת ביטחון בסיסית. לכן ראוי שהמדינה תסייע להם להילחם למען תחושת ביטחון זו. אבקש מכם לתמוך בהצעת החוק. תודה.

משיב שר התחבורה, השר כץ.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת חוק הסיוע המשפטי, אני אשיב בשמה של שרת המשפטים ציפי לבני. חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת הנפגע נועד למנוע נזק נפשי שעלול להיגרם לנפגעי עבירות מין כתוצאה ממפגשים תדירים עם עבריין המין שפגע בהם. החוק מאפשר לנפגע להגיש בקשה לקבלת צו מבית-המשפט, המגביל מגורים או עבודה של עבריין המין בקרבת מקום המגורים או מקום העבודה של נפגע העבירה, כאשר בית-המשפט שוכנע כי לנפגע עלול להיגרם נזק נפשי של ממש. האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים נותן לפי חוק הסיוע המשפטי ייצוג משפטי למי שידו אינה משגת לשאת בתשלום לעורך-דין. הצעת החוק מבקשת לקבוע שהאגף לסיוע משפטי יוכל להעניק ייצוג משפטי ללא בחינה של היכולת הכלכלית של הנפגעים, לצורך הגשת בקשה לפי חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין

החוק המוצע מבקש להטמיע את התפיסה שלפיה יש להקל על נפגעות ונפגעי עבירות מין בכל דרך אפשרית ולסייע להם לשקם את חייהם, כפי שהיו לפני הפגיעה. לאחרונה הפצתי תזכיר חוק ממשלתי באותו עניין, הפצתי, כלומר שרת המשפטים.

עמדת הממשלה היא לתמוך בהצעת החוק בקריאה טרומית, ובלבד שהמציעות מתחייבות להמתין לקידום תזכיר החוק הממשלתי.

תודה, אדוני.

נעבור להצבעה. ניתן לשר לתפוס את מקומו. מי בעד? מי נגד? הצעת חוק הסיוע המשפטי

את בעד או נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון, סיוע משפטי להגשת בקשה לצו מגבלות),

לדיון מוקדם בוועדת החוקה,

בעד, 22, אני מצרף את חברת הכנסת קלדרון, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון, סיוע משפטי להגשת בקשה לצו מגבלות) עברה,

החוקה, חוק ומשפט. ובכן, הצעת החוק הבאה שאנחנו דנים בה היא הצעת חוק ועדת שמיטה ממלכתית (תיקון,

של חברת הכנסת רות קלדרון

חברת הכנסת קלדרון,

עשר דקות

לקחתי אותם ברצינות, הבשלתי לאט, ואני אסירת תודה על העצה הטובה ומקווה שאעשה שימוש ראוי בסמכות זו. תיקון החוק שאני מציעה היום מגלם שינוי מהפכני המתחולל בעשור האחרון, ובמיוחד בשנה האחרונה, בתפיסתו של הציבור הישראלי לגבי המושג הנקרא שמיטה. בתחום שבו אני מתמקדת, זהות המדינה ותרבות יהודית במרחב הציבורי, אני לא מאמינה שמקומו של המחוקק לחולל שינוי מלמעלה, ככפיית הר כגיגית. חקיקה כזאת שמורה למחוקק האלוהי.

חוק טוב עשוי לתת תוקף למהלכים תרבותיים שכבר מתחוללים ולתת להם גיבוי וחיזוק. תיקון החוק שלי לא מבקש חלילה לפגוע באופן שבו מדינת ישראל מקיימת את מצוות השמיטה. ברבנות הראשית, מאז הרב קוק, טרחו רבות על כך, ולזכות הבית היהודי וסגן השר בן-דהן, השר אורבך, אני רואה את אחוריך ופניך לא נראות, לזכות הבית היהודי וסגן השר בן-דהן, אני רואה כמה מאמץ והשתדלות נעשו השנה כדי לממש את הדברים על הצד הטוב והנקי ביותר. עם זאת, יש ציבור גדול מאוד, למעשה רוב הציבור היהודי בארץ, שעד היום לא מכיר את ערך השמיטה ולא מוצא לעצמו מקום וחלק באופן מימוש הפן החקלאי והפן ההלכתי של השמיטה. הציבור היהודי החילוני, החופשי, הריבוני, מבקש גם הוא חלק ונחלה בשמיטה. תיקון החוק הזה מבקש לפתוח את השערים ולאפשר זאת. עיקר התיקון הוא הוספת כמה כיסאות בוועדה המייעצת לממשלה לקראת שנת השמיטה, ובהם, לצד המשתתפים המסורתיים, שרובם ככולם אנשי הרבנות הראשית, ישבו גם נציגי משרד החינוך ומשרד הרווחה ועמותות לשיקום כלכלי. כדי לתאר כמה עוצמה עשויה להיות בפתיחת השערים בזהות היהודית של המדינה לזהות לאומית-תרבותית, ולא רק לזהות דתית, אני מבקשת לספר שוב את אחד הרגעים הדרמטיים המופלאים ביותר בסיפורי התלמוד, את היום שנשאר בזיכרון התלמודי כ"ההוא יומא" אותו היום. חברי חברי הכנסת, תהיו בשקט, יש עכשיו סיפור. שעת סיפור. אני נמצאת בברכות. בבלי, ברכות, פרק רביעי, כ"ז עמוד ב'. שקט. תודה. התרגשתי עכשיו. חסר לי עמוד. חברת הכנסת גמליאל. רבותי, נא לשבת. כולנו במתח. אספר את זה מכאן. הסיפור מתחיל ביום רגיל בבית-המדרש. רבן גמליאל, נשיא בית-המדרש, יושב בראשו, ויש לו ויכוח,

עם אחד החכמים הגדולים, רבי יהושע. בשלב מסוים של הסיפור, אני ממש מצטערת שאין לי את זה כאן, רק רגע. טוב, אתחיל כאן: היה רבן גמליאל יושב ודורש. אחרי הוויכוח רבן גמליאל מעניש את רבי יהושע, הוא אומר לו לעמוד על רגליו, ויעידו פה כולם שהוא טועה במחלוקת שלהם על תפילת ערבית. היה רבן גמליאל יושב ודורש, ורבי יהושע עומד על רגליו, עד שריננו כל העם,

לא נוח לו בבושה הזאת ואמרו לחוצפית המתורגמן, רבן גמליאל היה מדבר בשפת הקודש, וחוצפית המתורגמן היה עומד, מתרגם מעברית ואומר בקול רם: עד כמה נצעריה וניזיל? עד כמה הוא יצער אותו עוד? בראש השנה ציעריה, בבכורות במעשה דרבי צדוק ציעריה, וכאן הוא גם מצער את רבי יהושע? תא ונעבריה, בוא נעביר אותו. מתוארת כאן הפיכה. הציבור שלח את הנשיא הביתה, כי הוא השתמש בסמכותו באופן מוגזם. אבא שלי היה אומר: you cannot enforce authority, גם כשיש בידך כוח, אי-אפשר לאכוף סמכות. סמכות צריך לקבל, לזכות בה. המספר התלמודי ממשיך ומתאר את יום ההפיכה: אחרי שסילקו את הנשיא, את ראש בית-המדרש, תנא, שנו: אותו היום סילקוהו לשומר הפתח וניתנה להם רשות לתלמידים להיכנס, שהיה רבן גמליאל מכריז ואומר: כל תלמיד שאין תוכו כברו לא ייכנס לבית-המדרש. בבית-המדרש של רבן גמליאל ביבנה היה שומר סף, שלא היה נותן לכל אדם שרוצה ללמוד תורה להיכנס. רבן גמליאל מאמץ את העיקרון של בית-המדרש של אפלטון, של האקדמיה האפלטונית, שעל הכניסה שלה היה כתוב: לא ייכנס מי שאינו גיאומטרי, ובשפה היהודית אומר רבן גמליאל: מי שאין תוכו כברו לא ייכנס, כלומר מי שאינו אמיתי. מי שדיבר בטלפון הנייד, מותר היה לו להיכנס? לא, הוצא מייד. חבר הכנסת שי, בבקשה.

אותו היום שסילקו בו את שומר הפתח, התווספו כמה ספסלי, יש מחלוקת. רבי יוחנן אומר: פליגי בה אבא יוסף בן דוסתאי ורבנן, אחד אמר: אתוספו 400 ספסלי, ואחד אמר 700 ספסלים, כלומר שומר הפתח נזרק ומגיעים המון תלמידי חכמים חדשים. 400, 700 ספסלים מלאים תלמידי חכמים. הווה קא חלשא דעתיה דרבן גמליאל, אמר: דלמא חס ושלום מנעתי תורה מישראל.

שעד עכשיו החזיק את שומר הפתח ולא הרשה לכולם ללמוד, אומר: אם כל האנשים האלה באו ללמוד, חס ושלום מנעתי אולי בגללי תורה מישראל. חלשה דעתו של רבן גמליאל, והוא מביע את חרדתו: שמא ברצוני לשמור על איכות יושבי בית-המדרש, חלילה מנעתי תורה מישראל. ואז, הגמרא מספרת: אחזו ליה בחלמיה, שלחו לו חלום. כביכול יש ועדת חלומות, ששולחת לכל אחד את החלום שהוא צריך באותה שעה. חצבי חיורי דמליין קטמא: אחזו לו בחלום כדים לבנים גדולים, כמו בעלי בבא, מלאים אפר שחור. כביכול מה החלום אומר: נראה לך שמנעת אותם מלימוד תורה, הם נראים לבנים, אבל בפנים הם בעצם שחורים,

והגמרא אומרת לנו מעל ראשו: ולא היא.

החלום הזה, ליתובי דעתיה הוא דאחזו ליה, רצו ליישב את דעתו, כי הוא כל כך נבהל,

שהם היו בסדר גמור.

ממשיכה ואומרת הגמרא, עדיות, מסכת עדויות, בו ביום נשנית, וכל מה שאומרים בו ביום, באותו היום היה. זה היום המיתולוגי של התלמוד, היום שבו נפתח בית-המדרש. ולא הייתה הלכה שהייתה תלויה בבית-המדרש שלא פירשוה. את כל הדברים שהיו בספקות באותו יום פענחו, ואף רבן גמליאל, גדולתו היא בכך שגם ביום הזה לא מנע עצמו מבית-המדרש אפילו שעה אחת. הסיפור מסתיים בטוב: בית-המדרש נפתח, רבן גמליאל קיבל את דעת הרוב, מחל על כבודו, וישב בבית-המדרש שלו כאחרון התלמידים, והתרבות היהודית חיסלה את תופעת שומרי הסף. מעתה, אומר התלמוד, פתוחה התורה לכולם. עד כאן הסיפור, ועתה למה שאני יכולה ללמוד ממנו כמחוקקת לגבי שנת השמיטה בישראל היום. אני לומדת שמי שבידו הכוח צריך להיות רגיש ולדעת להגביל את כוחו. אני לומדת שהציבור סובלני, אבל גם לו יש גבולות, ואם המנהיגות תעבור אותם, הוא יעשה מעשה עד כדי הפיכה. אני לומדת שגם מנהיג ציבור יכול להודות בטעות ולתקן אותה, ובעיקר, ששערי הלימוד צריכים להיות פתוחים תמיד. תיקון החוק שלפנינו בא לפתוח את השערים. לרעיון השמיטה, כפי שהוא מופיע במקורות, יש גם פן חברתי, לצד הפן החקלאי: לא רק האדמה נחה, גם עובד האדמה, האדם, נח בשביעית, ומפנה את דעתו משעבוד האדמה, מהשעבוד לחומר, מהמרדף הבלתי-נגמר להשיג עוד ועוד, והוא פנוי להכיר את עצמו ואת העולם שלא במדדים כמותיים. לא "כמה יש לו" ו"כמה הוא שווה", אלא מי הוא ומה מקומו בעולם, מה היא שליחותו בעולם, כיצד יוכל לתקן. שילוב נציגים מקצועיים נוספים בוועדה, לצד הנציגים העוסקים בפן ההלכתי של השמיטה, יוליד תפיסה רחבה יותר של שמיטה, המשלבת הן את הצד ההלכתי והן את הפן התרבותי-אזרחי, ויהפוך את השמיטה לרעיון נגיש יותר לכל אזרח ישראלי באשר הוא. תודה רבה. אני מבקשת מכם כמובן לתמוך בחוק. את רוצה עוד עשר דקות? סתם.

השר ישראל כץ, אני מבין שאתה משיב. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני משיב בשם סגן שר הדתות בן-דהן. הצעת חוק ועדת שמיטה ממלכתית (תיקון, סמכויות הוועדה, הרכבה וסדרי עבודתה), התשע"ד 2014. ההצעה היא להרחיב את סמכויות הוועדה ולשנות את הרכבה כדי לתת מקום וביטוי לערכים חינוכיים, חברתיים וכלכליים בעבודתה. החוק משאיר את הרוב בוועדה לגורמים המקצועיים, הרבנות הראשית, משרד הדתות ומשרד החקלאות. הממשלה תומכת בחוק, ואני מבקש שתצביעו בעדו. תודה, אדוני. ובכן, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק ועדת שמיטה ממלכתית (תיקון, סמכויות הוועדה,

ניתן לכולם לתפוס את מקומותיהם. לא צריך לרוץ, לא לרוץ, אפשר בנחת, אני אמתין. ובכן, רבותי, הצבעה. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק ועדת שמיטה ממלכתית (תיקון, סמכויות הוועדה, הרכבה וסדרי עבודתה), התשע"ד 2014, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת

בעד, 28, מתנגדים, 2, אין נמנעים. הצעת חוק

סמכויות הוועדה, הרכבה וסדרי עבודתה) עברה ותועבר להמשך טיפול בוועדת הכלכלה. ועדת המדע. אתה רוצה מדע?

ההוצאה לפועל יעודכן שההליכים נגדו יעוכבו אם ישתף פעולה. מובהר כי לרשם ההוצאה לפועל נתונה הסמכות להורות על נקיטת אמצעי אכיפה לבקשת הזוכה, אם ראה טעמים מוצדקים לכך. נוסף על כך מוצע שלא לאפשר נקיטת הליכים אוטומטיים לפי בקשת הזוכה במקרה שבו החייב משתף פעולה. אני אשמח אם חברי הכנסת יתמכו בהצעה.

תודה, חבר הכנסת טופורובסקי. משיב בשם שרת המשפטים השר ישראל כץ, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון חייב משתף פעולה), התשע"ד 2014, של חברת הכנסת קארין אלהרר, מבקשת לתקן את חוק ההוצאה לפועל כך שכאשר חייב בהוצאה לפועל הוגדר כ"חייב משתף פעולה", הליכי הגבייה מולו, שעיקרם עיקול חשבון בנק, עיקול משכורות ועיקול מיטלטלין, יעוכבו באופן אוטומטי. חברת הכנסת מציעה להשאיר לרשם ההוצאה לפועל שיקול דעת להמשיך בהליכי הגבייה למרות שיתוף הפעולה, במקרים מתאימים. כיום, כל עוד חייב לא שילם את החוב במלואו, ולא ניתנה החלטה אחרת, ניתן לנקוט מולו הליכי גבייה. אנו סבורים כי נכון ורצוי לתמרץ חייבים לשתף פעולה עם מערכת ההוצאה לפועל, ולכן מוצדק להקל עם חייבים שהחלו לשלם את חובם. עם זאת, מצאנו בהצעת החוק כמה קשיים.

למשל, איננו סבורים שכל החייבים שהגדירה חברת הכנסת בהצעתה כמשתפי פעולה אכן עונים להגדרה זו.

איננו סבורים כי בכל המקרים שציינה חברת הכנסת בהצעתה יש מקום לקבוע עיכוב הליכים אוטומטי. בנוסף, יש לתת מענה על שאלות נוספות, ובין היתר גם על שאלת תחולת ההסדר האמור על סוגי החובות השונים המתנהלים בהוצאה לפועל. לאור קשיים אלה ואחרים, הממשלה תומכת בהצעת החוק, אך בכפוף להסכמת משרד המשפטים ובכפוף לכך שקידום ההצעה יעוכב למשך ארבעה חודשים, כדי לתת שהות לממשלה להסדיר נושא חשוב זה במסגרת הצעת חוק ממשלתית. האם המציעים במקרה הזה מקבלים את התנאי הזה? כן.

חבר הכנסת טופורובסקי,

חבר הכנסת טופורובסקי, האם אתה מקבל את התנאי?

לא שמעתי מה ההצעה, אבל בטח. עיכוב בארבעה חודשים והסכמה עם שרת המשפטים על אופן ההגדרה המדויקת של איך ההגדרה? חייב משתף פעולה. של חייב משתף פעולה. אתה מסכים?

מתוך ההסכמה, כאמור הממשלה תומכת בהצעת החוק. תודה, אדוני. ובכן, נעבור להצבעה.

בעד, מי נגד הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון,

ההצעה להעביר את הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון, חייב משתף פעולה), התשע"ד 2014, לדיון מוקדם בוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון,

עברה ותטופל בוועדת החוקה, חוק ומשפט.

לצרף אותה כתומכת בחוק,

בבקשה. ממלא-מקום יושב-ראש ועדת הכנסת מבקש להודיע הודעה ללא הצבעה.

אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה: הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון, שלילת אפוטרופסות מאדם שהורשע בעבירות מין ואלימות נגד ילדיו), של חברת הכנסת קארין

בנוגע להחלטות רפואיות ומתן מידע על הילדה, אך עם זאת שומרת על החובות שלו כלפיה, כגון תשלום מזונות. מחובתנו לשמור על זכויות ילדינו ולהעניק להם הגנה. לכן אני מבקשת מחברי הכנסת לתמוך בהצעה זו.

תודה, חברת הכנסת קריב. ישיב שר התחבורה ישראל כץ, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון, שלילת אפוטרופסות מאדם שהורשע בעבירות מין ואלימות נגד ילדיו). הצעת החוק בנוסח שהונח על שולחן הכנסת ביקשה לאפשר לבית-המשפט לשלול או להגביל אפוטרופסות מהורה שהורשע בעבירת מין או אלימות כלפי ילדו הקטין. התיקון נועד למנוע קבלת החלטות של הורה פוגע בעניינו של קטין שנפגע. הממשלה החליטה לתמוך בהצעת החוק, בכמה סייגים: לא תידרש הסכמתו של הורה שהוגש נגדו כתב-אישום בעבירה בגין פגיעה בילדו, לטיפול רפואי הקשור בפגיעה הנטענת בכתב-האישום.

לא יימסר לאותו הורה מידע הנוגע לטיפול האמור, אלא אם כן זוכה ההורה מהאישום. ההורה שהוגש נגדו כתב-אישום יהיה רשאי לפנות לבית-המשפט לענייני משפחה בבקשה להורות כי לא יחולו עליו ההוראות הללו, ובית-המשפט לא יורה כן אלא אם כן מצא כי מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, וכי אין בהוראתו כדי לפגוע בטובת הילד. פנייה לבית-המשפט לא תעכב מתן טיפול רפואי לקטין ולא תאפשר מסירת מידע רפואי להורה הפוגע, כל עוד לא החליט בית-המשפט אחרת. התיקון האמור יבוא כתיקון לחוק זכויות החולה. אבקש לציין כי לצד הצעת חוק זו יש הצעת החוק הממשלתית של משרד הבריאות אשר נועדה להסדיר בצורה כוללת את סוגיית הסכמתו של קטין לקבלת טיפול רפואי. עמדת הממשלה היא לתמוך בהצעת חוק זכויות החולה (הסכמה בשם קטין שהורהו הואשם בעבירות מין ואלימות נגד ילדיו), בנוסח שתואם עם המשרדים ואושר על-ידי חברת הכנסת המציעה. תודה. ובכן, נעבור להצבעה. אנו מצביעים על הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון,

של חברת הכנסת קריב. הצבעה, רבותי. מי בעד?

נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון, שלילת אפוטרופסות מאדם שהורשע בעבירות מין ואלימות נגד ילדיו), התשע"ד 2014, לדיון מוקדם בוועדה לזכויות הילד נתקבלה. לוועדה לזכויות הילד. אדוני היושב-ראש, אני מבקשת שתצרף אותי להצבעה.

24, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת, להצבעה? אני מוסיף לפרוטוקול את חבר הכנסת כבל,

להצבעה?

היית כאן ולא הצבעת, למה שאני אוסיף אותך להצבעה? אני, לפרוטוקול כן, אבל לא להצבעה. לפרוטוקול, בעד. תודה רבה. בבקשה. אנו עוברים עכשיו לשתי הצעות חוק שנדון בהן במשולב: הצעת חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה (תיקון,

של חבר הכנסת דב ליפמן וקבוצת חברי כנסת, ושל חבר הכנסת מיקי רוזנטל. חבר הכנסת דב ליפמן, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

כבוד השר, כנסת נכבדה, אנחנו מדברים על תיקון קטן שיעשה שינוי גדול, לעזור ליותר גורי נחייה להפוך לכלבי נחייה לעיוורים. העיוורים מסבירים איך כלב הנחייה הופך את החיים שלהם ממש ממוות לחיים, ואנחנו רוצים שיותר גורים יהפכו לכלבי נחייה. ומה שקורה עכשיו, כל עיוור יכול להיכנס לכל מקום עם הכלב שלו, אבל למשפחות האומנה, כמו המשפחה שלנו, אין אישור להיכנס לכל מקום, לבנק, למסעדה,

אפילו לאוטובוס. וזה אחד מהתפקידים החשובים שלנו, להרגיל את הגור להיות בציבור, להיות רגוע, כדי שהוא יוכל להיות כלב נחייה. ואם אנחנו נותנים את האישור, זה יעזור ליותר גורים לעבור את ההכשרה ולהיות כלבי נחייה. ולכן הצבעה בעד זה הצבעה בעד לתת ליותר עיוורים את היכולת לקבל כלב נחייה. אני רוצה גם להודות לשר הרווחה מאיר כהן על שיתוף הפעולה, ואני קורא לכם לעזור לנו לעזור לעיוורים בישראל.

תודה, חבר הכנסת ליפמן. חבר הכנסת רוזנטל,

אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברי חברי הכנסת, חברי הסביר טוב מאוד את מטרת החוק. אנשים שמאמנים את הכלבים לעיוורים צריכים להסתובב אתם כמו העיוורים עצמם. לפיכך חשוב מאוד לתקן את החוק ברוח הזאת.

תודה, חבר הכנסת רוזנטל. משיב השר מאיר כהן, שר הרווחה.

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, ראשית אומר כי הצעת חוק דומה הוגשה כהצעת חוק ממשלתית. חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה אוסר את הפלייתם בכניסה למקומות ציבוריים ובתחבורה ציבורית. החוק במתכונתו הנוכחית אוסר רק הפליית עיוור המלווה בכלב נחייה. בתהליך ההכשרה של כלב נחייה שני שלבים, השלב הראשון, שהייה בבית משפחה אומנת. בתקופה זו הכלבים לומדים לחיות במסגרת משפחתית ולהיחשף למצבים שונים. השלב השני הוא תהליך הכשרה אינטנסיבי על-ידי מאמן שהוכשר לכך במרכז הכשרה והדרכה. כדי לאפשר הכשרה יעילה של כלבי הנחייה לצורך מילוי ייעודם, מוצע להרחיב את איסור הפליית עיוורים גם על כניסת אומנים ומאמנים למקומות ציבוריים ולאפשר להם שימוש בתחבורה ציבורית ובמתקנים ציבוריים. בהצעת החוק מוצע לקבוע כי הפליית עיוור היא עוולה אזרחית, ולאפשר הגשת תביעה אזרחית וקבלת פיצוי. תביעה כזו, על-פי ההצעה, יכולה להיות מוגשת על-ידי העיוור, על-ידי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות או על-ידי ארגון העוסק בקידום זכויות עיוורים. תביעה אזרחית על הפרה כלפי אומן או מדריך לכלב נחייה תוגש אך ורק בידי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. בהצעת החוק מוצע גם לתקן את ההוראה העונשית בחוק ולהגדיר את הקנסות שיוטלו בגין הפרת הוראות החוק. נוסף על כך, הצעת החוק כוללת גם תיקונים להגדרות הקיימות היום בחוק. ועדת השרים לחקיקה החליטה לאשר את הצעת החוק כפוף להצמדתה להצעת החוק הממשלתית. גם למיקי וגם לדב, יש דברים קטנים שנעלמים מעינינו, וזו בדיוק הצעת חוק ראויה. אתם מקבלים הרבה מאוד שבחים מארגוני העיוורים למיניהם. תודה רבה לכם. תודה, אדוני. חבר הכנסת גפני ביקש, אני מבין, להתנגד לחוק. לחוק של חבר הכנסת ליפמן. אתה מתנגד לשני החוקים, או שאתה מתנגד,

כמו שגפני אומר, לא היה דבר כזה, גם את מתנגדת? לשני.

חבר הכנסת גפני.

שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מבקש להגיד לכם את מה שאולי לא שמתם לב אליו. אני עברתי על הדפים של הצעות החוק שהיו היום, שנדונו בוועדות השרים. אני לוקח עמוד אחד: הצעת חוק של חברי הכנסת מיכאלי ומרגי, ועדת השרים מתנגדת, אברהם מיכאלי, ועדת השרים מתנגדת, אברהם מיכאלי ומרגי, שוויון הזדמנויות בעבודה, ועדת השרים מתנגדת,

ועדת השרים מתנגדת,

ואני הולך לעמוד שבו אנחנו עוסקים עכשיו. הצעת חוק של רות קלדרון, ועדת השרים מאשרת, קארין אלהרר, ועדת השרים מאשרת, יפעת קריב, ועדת השרים מאשרת, דב ליפמן, פוליטיקה חדשה, אתה לא מבין? ועדת השרים מאשרת. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, מכיוון שיש לי ניסיון, יש לי ניסיון עם ועדות שרים, לוועדות שרים היה בושה,

לוועדות שרים,

ועדת השרים מאשרת, גברתי היושבת-ראש,

הזאת?

ועדות השרים היו מתביישות, היו מאשרים למפלגה שלהם,

אבל היו מאשרים גם לאחרים, וזה לא היה בולט כל כך. ארבעה,

האחד אחרי שני, יושב-ראש יש עתיד מאשר, בשבתו כיושב-ראש ועדת השרים, לארבעה חברי כנסת של יש עתיד. אני לא זוכר דבר כזה. בושה. נעלמה הבושה. אם כנים דבריהם, שבאמת הנושא הוא כלבי נחייה, שזה דבר מאוד חשוב, אני מציע לא לאשר את החוק של דב ליפמן, ולאשר את הצעת החוק של מיקי רוזנטל. ואז לא תהיה בושה, לא מאשרים רק לאנשי יש עתיד, החוק בא על מקומו בשלום, כי אנחנו מצביעים בעד מיקי רוזנטל, וליפמן לא ייקח את הקרדיט של יש עתיד שיאיר לפיד חושב שאולי זה יבנה אותו. אני אומר לכם באמת, ועדת שרים לחקיקה הייתה גוף ממלכתי, שדן בחוקים לגופם, לא על-פי שמות האנשים שהגישו או חברי הכנסת שהגישו. ארבעה חברי כנסת, באותו עמוד, כולם מאותה מפלגה של שר האוצר, שישב בראש ועדת השרים.

אני מציע את זה לחברי, לא לתמוך בחוק של דב ליפמן, אבל חס וחלילה לא נאפשר שלא יעבור חוק לעיוורים, חוק חשוב, נאשר את החוק של מיקי רוזנטל, שבמקרה זה אושר לו, כי אם לא הייתה הצמדה לליפמן לא היו מאשרים לו את זה, כי הוא לא ביש עתיד, הוא במפלגת העבודה. זכית, חבר הכנסת רוזנטל, ואנחנו נתמוך בחוק שלך. תודה רבה, חבר הכנסת גפני. אני מזמינה את חברת הכנסת זהבה גלאון להתנגד. בבקשה. עורו הספרדים. חברים, בבקשה תנו לחברת הכנסת גלאון, חברת הכנסת תמר זנדברג, חברתך מבקשת לדבר. זה כן או לא, זה שאלה פשוטה, תמר, חברת הכנסת זנדברג, זהבה גלאון מבקשת לדבר.

חברים, תרבות דיון בבקשה. בבקשה, גברתי. חבר הכנסת גפני, הגב שלך הוא משהו. לא, לא, מה? בדיוק. חברי חברי הכנסת, אני מודה שקשה לדבר אחרי חבר הכנסת גפני, שגנב לי את הנושא, אבל פטור בלא כלום אי-אפשר. אני מודה שהיום זה שיא השיאים הקואליציה, הפוליטיקה החדשה, כל הצעות החוק שאנחנו מצביעים עליהן: הנמקה מהמקום, יש עתיד, הנמקה מהמקום, יש עתיד, הנמקה מהמקום, כבר אמרנו, יש עתיד. ואיזה חוקים, באנו לעבוד, מה לעשות. הנמקה מהמקום?

הנמקה מהמקום זה אומר שהממשלה או ועדת השרים לענייני חקיקה מאשרת. איך זה יכול להיות שחבר הכנסת גילאון, היה לו היום פה חוק מדהים, חבר הכנסת שמולי, חוק מדהים לא פחות, האם הקואליציה מאשרת? לא, כי זה שמולי, כי זה גילאון, כי זה אופוזיציה. אבל מה,

הם עולים ואומרים לנו שהעיקרון נכון, בדיוק. אבל מה, חברי חברי הכנסת, זה שיאים חדשים. אנחנו עוד נראה את הימים האחרים. 220,000 איש. חברי חברי הכנסת, כשמדובר בחבר הכנסת גילאון או בשמולי או גפני, נניח, העיקרון ממש נכון, אבל הביצוע, לא אצלכם. ואם זה עיקרון נכון, אז אולי גם נעתיק את הצעת החוק ונגיש אותה, ואז היא תיחשב לזכות יש עתיד. אני רוצה להגיד עוד משהו. תסלח לי גברתי היושבת-ראש, יש לי הרבה הערכה אליה, אבל הכנסת הזאת הסתדרה אני לא יודעת כמה, 60 וכמה שנים, בלי חוק שמיטה, אבל כשבא חוק שמיטה זה בטח הדבר הכי חשוב שהכנסת הזו הצביעה עליו,

אני רק רוצה להראות את האבסורד של הכנסת. מגיעות פה הצעות חוק חברתיות, מצוינות. חברת הכנסת זנדברג, מיכל רוזין, עיסאווי, הגישו הצעות מצוינות, אבל מה עושה הקואליציה של יש עתיד וראש ועדת השרים לחקיקה יאיר לפיד? זנדברג? מה פתאום, היא באופוזיציה, ניתן הישג לזנדברג? הרי מרצ מקבלת עכשיו בסקרים תשעה מנדטים, כמו יש עתיד, אז אנחנו נחזק עכשיו את מרצ? אוי אוי אוי. תתביישו לכם. זאת הפוליטיקה החדשה שלכם? אלה החוקים שאתם מביאים ומטילים וטו? חברי חברי הכנסת, אני מבקשת לדבר. אתם מביאים את כל החוקים של, חברי חברי הכנסת, חברים, בבקשה.

תגידי את כל החוקים שהם העתיקו ממך.

חברת הכנסת מיכל רוזין, חבר הכנסת

חברים, בבקשה. אני רוצה להזכיר לכם שלא מדובר במי יש לו קרדיט על חוק. אנחנו באנו לעבוד בשביל הציבור,

אתם לא באתם, אוה, אוה,

שתיתם לי. בואו נמשיך. מה הצבעת? הצבעת את מה שאמרו לך.

אתם רוצים להמשיך? חברי חברי, חברת הכנסת מבקשת לדבר, אני רוצה לתת לה.

הסיבה היחידה שאנחנו לא מחוקקים חוק נגד גנבי חוקים זה כדי שלא תיקחו אותו. תודה רבה לכם, אני מעריכה את זה מאוד. חברי חברי הכנסת, ואני שומעת את גברתי היושבת-ראש, חברת הכנסת רות קלדרון, ומה היא מסבירה לנו הרגע? רק לפני יומיים שמענו כאן את שר האוצר על הבמה, 26 פעמים הוא אמר בנאום שלו: אנחנו באנו לעבוד בשביל הציבור. ומה אני שומעת את רות קלדרון אומרת? באנו לעבוד בשביל הציבור. הפנמתם, הטמעתם, ומה אתם עושים? אתם עובדים על הציבור בעיניים. אתם גונבים חוקים, אתם לא מאשרים חוקים לאופוזיציה. אתם חבורה של פוליטיקה חדשה במירעה. זה מה שאתם.

חברים, ברשותכם, נעבור להצבעות. הצבעה ראשונה: הצעת חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה (תיקון,

של חבר הכנסת דב ליפמן, ואחר כך נעבור להצעת חוק איסור, אני רוצה הודעה אישית בעקבות דברייך. איפה הקואליציה שתצביע בעדכם? אף אחד לא מצביע בעדכם. לא מצביעים בעד מעתיקים. באים אלינו שנתמוך בהצעות שלכם.

אנחנו עוברים להצבעה, זהו.

אתה רוצה להיות בהצבעה ואחר כך? אם תכתוב

חבר הכנסת רוזנטל, בבקשה, ההצבעה שלך. אנא, חברים, תפסו את מקומותיכם. אני מתחילה הצבעה על הצעת החוק של חבר הכנסת רוזנטל.

מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק איסור

החוק של חבר הכנסת רוזנטל הוגשה לכנסת, ואפשר לראות את זה לפי הפ/ חצי שנה לפני שהוגשה הצעת החוק של חבר הכנסת ליפמן. באופן חברי,

אדוני היושב-ראש,

צר לי מאוד שאני צריך להיכנס אחרי מופע ההעתקות וגנבת החוקים. בירכתיים שם, בירכתי הספינה, אם אפשר לשמור על השקט. החברים מיש עתיד הצליחו היום להכניס לספר החוקים עוד כמה חוקים שהם ברובם הגדול פוליטיקה חדשה של גנבות והעתקות.

אז איך שאמרנו, באמת אין עתיד למעתיקים, אין עתיד לגנבים. והימים וההיסטוריה ישפטו. עכשיו, ניכנס למהות. חברים, שנת 2014 היא שנת שפל ביחסים בין יהודים וערבים במדינה, בין המיעוט לבין הרוב. זה לא דבר חדש, מה שאנחנו עוברים בחודשים האחרונים, עברנו את זה בשנים קודמות באירועים מצערים שהיו, אבל התגברנו על זה, והיו אנשים שידעו את חשיבות הנושא, ידעו לא ואיך לא להוסיף שמן למדורה. אבל בימים אלו, עם האוכל בא התיאבון. כולם מתעסקים בפוליטיקה, כל אחד מסתכל לחצר וחושב איך יום למחרת אני צריך להוסיף עוד כמה עשרות ואלפי קולות למפלגתי. ועל הבסיס הזה הגענו למצב שהטוקבקיסטים קיבלו שדרוג. החל מראש הממשלה,

יושב-ראש שדולת או מקהלת הטוקבקיסטים, יחד עם חלק משריו שיושבים בממשלה. ואני מאוד מצטער להגיד את זה: חוסר האחריות אצל חלק מהשרים באמירות פופוליסטיות מתלהמות גורם הוספת שמן למדורה. אני מודה שאנחנו כנבחרי ציבור צריכים לבוא ולהרגיע את הרוחות,

כל אחד מהצד שלו. אבל אמרו את זה חכמים ורבים לפני: הדג מסריח מהראש. באווירה של השנה האחרונה, אווירת השנאה והגזענות שהפכה למגפה, והדה-הומניזציה שעושים למיעוט הלאומי הערבי שבתוך המדינה, הביאו למצב שלחיצה על ההדק זה דבר לגיטימי ואפשרי. כל הדה-הומניזציה שמלווה באמירות חסרות אחריות של מנהיגי המדינה, חלק ממנהיגי המדינה, וראש הממשלה בראשם, גורמת למצב ששנים רבות נצטרך לשלם את המחיר. את המקרה שהיה לנו, האירוע המצער שהיה בכפר-כנא, שבא כתוצאה, כחלק מאווירת ההסתה והגזענות, ומגפת הגזענות והרשתות החברתיות, וכפי שאמרתי, הטוקבקיסטים הבכירים למיניהם, נפל דבר, אזרח במדינת ישראל נרצח על-ידי משטרת ישראל. נפל דבר. מה לעשות, יש סרטון, על זה לא חשבו, זה דבר שלא קורה כל יום. ואני שואל את עצמי: מצב כזה שראש הממשלה קורא לנהוג באחריות, קורא לנהוג באחריות, ובצדק, בצדק, והוא בעצמו פועל להפך, איך אני צריך להבין? איך אני צריך להבין? אני שואל אתכם, אדוני השר לביטחון הפנים, ובאופן אני אישי מעריך אותך כאיש הגון ובן-אדם טוב, והתנסיתי אתך, אבל לבוא ולקרוא את האמירה שלך: כל אזרח ישראלי שנפגע בפעולת חבלה, דינו של המחבל ליהרג, מה ההבדל בין האמירה הזו לקריאה לקו 300 מחודש, משודרג? מה הקשר בדיוק?

אסביר לך. קריאתך, שאתה קורא: כל מחבל, למה, הוא מחבל, מכפר-כנא? לא לא לא, עזוב, אתה הכשרת, לא לא לא. אתה אל תחבר דבר. לא, אני לא מחבר, אבל האווירה מקשרת. לא האווירה, אתה יוצר אווירה.

אדוני השר. אתה באמירות שלך ובפייסבוק שלך, שאני קורא, אתה נותן יד לזה. אני?

לא על כפר-כנא, אדוני. כפר-כנא לא. אני מדבר על האווירה הכללית. כל אחד מהכיוון שלו. פרשת קו 300 למדת, אדוני השר? כפר-כנא זה ראש הממשלה נתן,

ראש הממשלה נתן את הלגיטימציה של כל זה. וראש הממשלה שלנו שבא ואומר לנהוג באחריות, הוא מציע את ההצעות: מי שלא מוצא חן בעיניו, שיעבור לעזה. תודה, אדוני ראש הממשלה. זה מה שיצא לך? זאת היצירתיות שלך? אתה ראש המסיתים במקרה הזה. מה לעשות, זאת המציאות. כשאנחנו קוראים לנהוג באחריות, זאת האחריות שאנחנו רואים. אני וחברתי תמר זנדברג ביקרנו לפני שבוע בכפר-כנא. הלכנו להזדהות עם תושבי כפר-כנא בתסכול ובאווירת ה"עליהום" וההסתה שהם עוברים בחודשים האחרונים. ביקור מחייב, ביקור לגיטימי. אני צריך לראות את האווירה נגד חברתי תמר זנדברג, שבאים הטוקבקיסטים למיניהם ברוח המפקד להגיש תלונה במשטרה נגד תמר, על זה שבביקור שלה היא מסיתה ותומכת טרור? לאן הגענו? איזה אווירה אנחנו יוצרים? לאן הגענו? אני שואל אותך, אדוני השר, משנת 2000 עד היום נהרגו בידי כוחות המשטרה 48 אזרחים ערבים, לעומת שני יהודים, והייתי רוצה שאף אחד לא יהיה. אני שואל את עצמי: למה? איך זה קורה? זה לא מחייב אותנו לעמוד ולבקש ועדת חקירה? למה זה קורה? למה זה קורה?

חברים, יש משבר אמון חריף בין אזרחי המדינה הערבים לבין המדינה. והמשבר הזה מחייב אותנו לחשבון נפש: למה זה קורה דווקא בימים אלו? ומה תפקידנו כדי לתרום להחזרת האמון במינימום האפשרי? מה תפקידנו? אני שואל: מה תפקידנו? אנחנו כנבחרי ציבור נגיד את האמירה, נגיד את הדברים. אבל אתם כשרים, כראש ממשלה, מה תפקידכם? למילים, אדוני השר, יש כוח, וכוח עצום. למילים יש כוח, וכל אחד צריך לברור את המילים שהוא מוציא, במיוחד בעתות משבר ובאירועים כה חמורים שאנחנו עוברים. כולנו ראינו את הסרט, כולנו ראינו את הסרט. ראינו פעולה של בחור רץ עם סכין, שאנחנו פוסלים אותה, והוא לא צדיק, וראינו במקביל ששוטר יורה בו, בזמן שהוא יכול אחרת. ראינו את זה, זאת המציאות. מה, ראינו דברים אחרים שאתם לא ראיתם? מחבל. תגיד, כשאתה היית בצבא, קו 300 למדתם?

רק תתחיל לסיים,

יוני, שמעתי אותך. אדוני השר, אני פונה אליך. אני פונה אליך, אדוני השר, מה הוא צריך לעשות?

אני פונה אליך כדי להרגיע את הרוחות, ואת זה צריך לעשות בראש ובראשונה בשני דברים: את הגזענות והשנאה ואווירת ה"עליהום" שעושים, נכון שיש אנשים שעושים עבירות וצריך להעניש אותם, אבל בוא נתייחס לאווירה הכללית שנוצרת ונותנת לגיטימציה.

עכשיו מתנהלת חקירה במח"ש נגד השוטר היורה, תעשו את זה בשקיפות, אל תסתירו את זה, ושתהיה לנו העוצמה להגיד את האמת, כמו שעשיתם את זה עם השוטר בביתוניא. כל אחד צריך לשלם עבור הטעות שהוא עושה,

והאווירה הכללית, בואו נשתף פעולה כדי להחזיר את העניינים למסלול האמיתי שצריך להיות. תודה, חבר הכנסת פריג'. הדובר הבא, חבר הכנסת אחמד טיבי.

שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, רבותי השרים, רבותי חברי הכנסת, הריגתו של ח'יר חמדאן בכפר-כנא לא הייתה אירוע חריג. הציבור הערבי במדינת ישראל חווה הרג ורצח כזה מאז אירועי והפגנות אוקטובר 2000. כאשר אמרתי לפני כמה ימים שהמספר, מאז 2000 ועד היום, של הערבים שנהרגו בתוך ישראל על-ידי כוחות הביטחון, על-ידי המשטרה, על-ידי אזרחים יהודים על רקע גזעני, הוא 48, אנשים הרימו גבה. חלקם לא האמינו, ויש אפילו איזו קבוצה שבודקת את ההצהרה הזאת.

כולל, כולל ה-13. וכדי שהדברים יהיו ברורים, אמרתי ואני חוזר ואומר: ירי כזה לא היה יכול להתנהל נגד יהודי באותן נסיבות. היה מקרה קשה יותר, כאשר יהודי עם אקדח ירה בראש הממשלה, אף אחד לא חשב לירות בו, הוא נוטרל, נעצר, והוא היווה סכנה כאשר האקדח היה בידו אחרי הרצח. אני רוצה להקריא לכם את שמות 48 השהידים, החללים והקורבנות: אחמד ג'בארין, מוחמד ג'בארין, מוסלח אבו ג'ראד, אסיל עאסלה, עלאא נסאר, וליד אבו סאלח, עימאד גנאים, ראמי ג'רה, איאד לואבנה, מוחמד ח'מאיסה, ראמז בושנאק, ויסאם יזבק, עומר עכאווי, אחמד טראבין, מחמוד אחמד טראבין, הית'ם אבו סמהדאנה, מנהל דראגמה, בילאל בדראן, סומיה זידאן, מחמוד זחאיקה, באסם אבו סבית, עימאד חמדון, סברי חמדאן, סדקי אדריס, באסם סמודי, מורסי ג'באלי, נאסר אבו אלקיעאן, מחמוד אלסעדי, תאמר סרסור, דינא תורכי, הזאר תורכי, מישל בחות', נאדר חאיק, סמיר דארי, נדים מלחם, מחמוד גנאים, איאד אבו רעיה, ח'אלד אלאטרש, תייסיר קראקי, עימאד ח'ורי, סלמאן אלעתאיקה, סברי ג'רג'אוי, סאמח קרואני, חוסיין אלאטרש, חאזם אבו דבעאת, מחמוד אחמד עבד, ראמי פאחורי, ואחר שוהדא, ח'יר חמדאן.

כמה משלמים לך כדי להקריא את זה?

חבר הכנסת שטבון, תורך יגיע לדבר עוד מעט.

כמה הם שילמו לו? אני מודה לך מאוד,

שמעת מה הוא אמר? למה אתה יורד לרמה הזאת?

תחזור על מה שאמרת. חבר הכנסת שטבון, חבר הכנסת שטבון. אתה יודע, אדם כמוך, אני רוצה לחזור על מה שאמרת. חבר הכנסת שטבון, אני מבקש, נא לשמור על הסדר.

אדוני היושב-ראש, מה הוא אמר.

זמנך תם, חבר הכנסת. זמנך תם, אני מבקש שתרד מהדוכן. הוא אומר, הוא עולה עכשיו.

הוא עולה עכשיו. חבר הכנסת טיבי, חבר הכנסת טיבי, תגיד, אין לך

חבר הכנסת שטבון, נא לגשת לדוכן. איזו חוצפה. איזו חוצפה, חצוף אחד. בבקשה, חבר הכנסת שטבון. זו התשובה שיש לך? אנשים נהרגו. לא מתבייש. אין בושה.

אתה לא צריך להתאמץ. מי משלם? הוא אמר: מי משלם לך.

בבקשה, חבר הכנסת שטבון.

בבקשה, תמשיך. בהתיישבות תקוע, שם נרצחה, נרצחה בסכין בגבה, חברת הכנסת מיכל רוזין, יהודייה שנרצחה,

בכוח שנתנו לך, יושב-ראש הכנסת,

אני לא יודע אם הלכו לבקר שם חברי

זו דליה שלנו, שעלתה לארץ,

חייתה פה חיים נורמליים, אבל נרצחה על-ידי טרור אסלאמי. אני אגיד לכם את האמת, ואז לקחתי פרופורציות, לקחתי פרופורציות. אבל כשאני הקשבתי פה לדברים, לא חלמתי שבמדינת ישראל, על הדוכן, כשברקע דיוקן הרצל ודגל ישראל, יעמדו כאן חברי כנסת, יקראו "אנטישמים" אתמול לחברי כנסת, "מחבלים" לחברי כנסת בכנסת ישראל, יעמדו כאן ויקריאו שהידים, חבר הכנסת אחמד טיבי, שהידים הקריאו כאן, ופה יהיה דיון, במדינת ישראל. הגיע הזמן, פעם אחת ולתמיד, פעם אחת ולתמיד, שתחליטו, ואצלכם הכדור, שתחליטו למי אתם שייכים. כשנהיה שהידים?

אנחנו, אם אתם עומדים כאן וקוראים "שהידים", אתם לא שייכים לכאן. לא ציונים, אתם צריכים להחליט למי אתם שייכים. אני לא חלמתי שיהיה בכלל דיון בכנסת ישראל על האם לגבות שוטר, או לא לגבות שוטר שירה, במחבל, שקפץ עליו עם סכין. עכשיו, לך, אין לי בעיה, אתה, מסעוד גנאים. אבל שחברי כנסת ממרצ ילכו לבקר משפחה, של המחבל שרצה לדקור שוטר בסכין? איפה אנחנו נמצאים? ואז הבנתי דבר אחד: הדיון הוא בכלל לא אתכם. אתם יודעים, הדיון הוא בכלל לא אתכם. הדיון הוא בתוכנו.

אם אנחנו,

מסעוד גנאים. לא סופרים אותך, אתה, אתה בכלל לא הדיון. זה, אתה לא רלוונטי. לצערי. אתה לא רלוונטי, מה לעשות.

אם אנחנו מקיימים בתוכנו דיון האם לגבות שוטר שעמד מולו מחבל עם סכין, שרצה להרוג אותו, וזה כן טוב,

היה מאחוריו, אני אבקש לסיים. אז כנראה אנחנו לא בטוחים בעצמנו. אדוני השר, אני בטוח, שאתה תגבה את אותו שוטר, את אותם כוחות הביטחון, שנאבקים על החיים של אזרחי מדינת ישראל, שנאבקים על החיים בצורה הכי טבעית. והדבר הכי נורמלי והכי טבעי, תודה. שמי שקם להורגך השכם להורגו, כי ככה אנחנו חיים במדינה הזאת. אנחנו רוצים שתהיה פה נחת, לא על חשבון החיים של,

אזרחי מדינת ישראל.

אחרון הדוברים, חבר הכנסת באסל גטאס, בבקשה. הוא איננו. מר שטבון, הוא איננו? במקומו ידבר חבר הכנסת,

במקומו ידבר חבר הכנסת עפו אגבאריה,

אחרון הדוברים.

למה? למה לא ידעת את זה? ליצן.

70 יורו, הכנסת. זה יותר יקר ממך. אני אקרא בפעם הבאה לחבר כנסת "מחבל" בבקשה.

אני חושב שהיה צריך לתת את הדעת, גם ראש הממשלה וגם השר לביטחון פנים, בצורה קצת אחרת ממה שהם הביעו. אדוני השר, כאשר אתה נתמנית לשר, או נבחרת לשר, אתה כבר לא שר של מפלגת ישראל ביתנו, אתה שר הממונה על ביטחון הפנים של כלל אזרחי מדינת ישראל, ולא רק לצד אחד או לקבוצה מסוימת. כאשר אזרחי המדינה שהם ערביי, הערבים במדינת ישראל, ואתה לא סופר אותם כאזרחים, זו כבר בעיה. אז אתה צריך להגדיר את עצמך שאתה שר לביטחון פנים רק ליהודים ולא לאזרחים הערבים. כי מהדיבורים שלך משתמע שגם האוכלוסייה הערבית היא אוכלוסייה עוינת, ולכן מגיע גזר-דין מוות בכל איזו היתקלות עם המשטרה. טוב, השר לא שומע אותי. ואני חושב שדבר כזה, היה צריך, אם אתה באמת רוצה ביטחון פנים, שאתה תהיה הראשון שירגיע את הרוחות, ולא הראשון שילבה אותן. ברגע שאתה אומר שזה היה מוצדק, ברגע זה אתה נתת גם כן אפשרות לאנשים שרוצים או שחיכו למשהו כזה, גם לצאת להפגנות וגם להתעמת עם המשטרה.

לפני שאתה מצהיר הצהרה כזו, יכולת להגיד: אנחנו נבדוק,

ואם מישהו עשה עבירה הוא יבוא על עונשו. בטח, דבר כזה לא מוצא חן בעיניך. אתה לא רוצה לשמוע את האמת. אני שומע, ואתה מקשר שני דברים, שני אירועים. כי בגלל הפופולריות שלך, שום פופולריות.

מה הקשר בין הריגת מחבל לבין כפר-כנא?

אנחנו מדברים על כפר-כנא.

על איזה מחבל? איזה, אתה, לכפר-כנא?

כשאתה, שמה? הצדקת, כשהצדקת,

הצדקת, אתה הצדקת את הרצח המתועב שעשו השוטרים,

שווידאו הריגה. מאיפה המצאת את זה? כן, הנה, תקרא בעיתונות. כבוד השר, תכף, מאיפה המצאת את זה? תכף תעלה להשיב.

אני לא ממציא. אז בוא, תכחיש.

אני אמרתי דברים כאלה?

מה אתה רוצה, לשתול לי, ? כן, אני לא מכניס, אבל זה מה שהיה.

זה הזמן שלך,

הוא דיבר על המחבל, הוא לא דיבר על כפר-כנא אף מילה. איך אתה מחבר, אבל אם אתה לא דיברת על כפר-כנא, איך אתה אומר שהשוטרים פעלו כפי שצריך לפי החוק,

לפי החוק, כאשר הם הרגו בן-אדם שהיה במנוסה? אני גם את זה לא אמרתי.

ארבעה כדורים בגב. גם את זה לא אמרתי.

תודה, חבר הכנסת. אל תגיד דברים שלא אמרתי. אז בוא, תגיד את מה שאתה צריך להגיד.

בסדר. בבקשה, ישיב השר לביטחון פנים, השר אהרונוביץ.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני עומד פה ושומע דברים, מרגע האירוע בכפר-כנא ועד היום, שקרים על-גבי שקרים על-גבי שקרים, וחלקם על-ידי חברי כנסת, חלקם גם עמדו פה ודיברו, ואי-אפשר לעבור לסדר-היום על שקרים. תצטטו נכון את הדברים שאתם מאשימים אותי בהם, ואני אגיד, אחזור על זה גם היום, את האמת ורק את האמת, ולא לספר סיפורים מגוף שני לגוף שלישי, והפייסבוקים וכל הדברים האלה. תספרו את כל האמת, ולא חצאי דברים, כי זה מביא למישהו עוד מנדט או פחות מנדט. תדברו על האמת, ואני אגיד את האמת.

כן, אבל לא לספר סיפורים, לא להגיד דברים. מי שלא יודע אז שישאל. אז, אבל לא, בבקשה, אבל לא לזרוק דברים שלא אמרתי.

הערבי. תטפלו בבעיות, פעם אחת, של המגזר הערבי. אוזן קשבת, לא שומעים, תפסיק כבר. אתה דיברת, נו, רבותי, בואו נשמע. בראשית דברי אני לא יכול להתעלם, ואני רוצה לשלוח תנחומים למשפחות של החייל אלמוג שילוני ודליה למקוס, השם ייקום דמם, ולאחל רפואה שלמה לפצועים. מעשי הרצח שבוצעו בדם קר על-ידי רוצחים שפלים, מונעים מהסתה הולכת וגוברת של מנהיגי הציבור הערבי, של אבו מאזן, יושב-ראש הרשות, ה"חמאס" ובכירי התנועה האסלאמית. אנו נמגר את הטרור הפלסטיני ונניח את ידינו על כל מבצעיו ושלוחותיו. גם, לא ניתן, תקשיב, לא, תקשיב.

אני אגיע לכפר-כנא. תקשיב. לא ניתן לטרור לפגוע בריבונות הישראלית ובזכות קיומה של ישראל. בנושא אירוע הירי בכפר-כנא, מה על משפחת חמדאן?

אני אגיע גם לשם.

אני אגיע גם לשם. בתאריך 7 בנובמבר 2014, בסמוך לשעה 23:20, צוות של יסמ"ג, האורגן של נצרת, ביצע מעצר של חשוד בכפר-כנא בעקבות אירוע של יידוי רימון הלם לעבר ביתו של תושב מקומי בכפר. במהלך התנועה עם העצור בניידת המשטרה לעבר ביתו של חשוד נוסף הגיח לעברם חשוד עם סכין גדולה בידו תוך שהוא צועק "אללהו אכבר", התקרב לניידת והחל דוקר בדלתות, בחלונות, וזאת תוך ניסיונות לפתוח את הדלתות,

במטרה לפגוע בשוטרים. על-פי דיווח ראשוני של המחוז הצפוני, אחד השוטרים פתח את דלת הניידת וביצע ירי באוויר של כמה כדורים, תוך שהחשוד ממשיך לסכן את השוטרים. בשלב זה ירד הכוח מהניידת, ואחד השוטרים, אשר לגרסתו חש בסכנה מוחשית וממשית לחייו ולחיי השוטרים שהיו עמו, ירה ירייה בודדת, אלה השקרים, לעבר,

אתה תשמע,

חבר הכנסת טלב אבו עראר, אתה תשמע. אני מבקש להיות בשקט. זה שקר. הולך עם סכין.

ותשמע בדיוק מה שאני אומר, אשר נפגע ונפל על הרצפה. לעבר הניידת החלו מתקרבים מפגינים כשהם צועקים ובידיהם מוטות ברזל.

במצב שנוצר, החליט הצוות להתפנות ולפנות את הפצוע במהירות מהמקום. מה שלא קרה, הצוות העלה את הפצוע לניידת,

והכווינו לנקודת חבירה בדרך. הפצוע, אדוני היושב-ראש, אני מבקש,

אני לא יכול ככה.

חברי הכנסת הערבים, אני מבקש מכם להירגע, אחרת אני אצטרך להתחיל להוציא אתכם מהמליאה. עונים לכם, אז תקשיבו. עונים לכם תשובה מפורטת ומסודרת. אבל יש מצלמות, יש מצלמות. אבל זה לא,

אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה, לצערי הרב. חברת הכנסת תמנו-שטה, נא להיות בשקט.

הפצוע, הפצוע הועבר לאמבולנס כאשר הוא בהכרה. בשלב זה המשיך הצוות בדרך לתחנה. לצערנו ולצערי, בבית-החולים נקבע מותו של החשוד חיר א-דין חמדאן, יליד 1992. מייד עם קבלת הדיווח על האירוע הועבר דיווח למחלקה לחקירות שוטרים, אשר פתחה בחקירה עוד באותו היום. החקירה עדיין לא הסתיימה, ולכן לא אוכל להרחיב מעבר למה שהסברתי. החקירה נמצאת כרגע במח"ש. אדגיש כי המשטרה משתפת פעולה באופן מלא עם חקירת מח"ש ותפעל על-פי החלטתם. בהמשך לאירוע, החלו הפרות סדר חמורות בכפר-כנא, אשר כללו הצתות צמיגים ופחי אשפה, יידוי אבנים, הצתות עמודי חשמל וטלפון, חסימת צירים, ירי זיקוקים לעבר הכוחות ועוד. כוחות המשטרה הונחו שלא להתערב בפעולות המחאה. זה כבר לא פעולות מחאה, זה כבר, זה כבר הריסה, זה כבר פגיעה בשלטון החוק, ובכל זאת הם עמדו בחוץ ולא נכנסו. עם זאת, חייבים היו לשמור על צירי התנועה הראשיים פתוחים מצומת בית-רימון, צומת המוביל, צומת גולני. הכוחות פעלו בנחישות בכל פעם שנעשו ניסיונות לחסום את צירי התנועה, וכאשר היה חשש לפגיעה בחיי אדם, ובכלל זה בכלי רכב שנעו על הציר, ואני לא צריך לספר ולחזור על הסיפור של מה שקרה בטייבה,

נקטו הכוחות את כל האמצעים העומדים לרשותם, כולל ביצוע מעצרים. בגין הפרות סדר אלה נעצרו בגזרה יותר מ-30 מפרי סדר, חלקם הובאו היום לדין, ורובם עדיין עצורים. אירועי מחאה נוספים התרחשו גם בזירות נוספות. הזכרתי את טייבה, אבל בכל המגזר כמעט היו אירועים, והם טופלו ללא נפגע אחד על-ידי המשטרה. מאוד קל לשפוט אירועים מרחוק, תוך הטחת האשמות ללא ביסוס, מאוד קל, ומנצלים את זה חלקם, חברי הכנסת שיושבים פה, בבית.

אתה תעזוב אותי מהמצלמות. יש חקירת מח"ש, גם למח"ש אתה לא מאמין? לא מאמינים למח"ש, לא מאמינים, בטח. לא מאמינים לשום דבר. אתה מאמין לשלטון בישראל? אתה מאמין למדינה? אתה לא מאמין, אז מה זה חשוב. חבר הכנסת גטאס, נא להירגע. טוב שהדברים נמצאים כרגע בחקירת מח"ש. כדי לבצע חקירה מקצועית, 46 ערבים.

חבר הכנסת גטאס, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. מתי מח"ש, חבר הכנסת גטאס, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.

קיימת המחלקה לחקירות שוטרים, הכפופה למשרד המשפטים, ורק היא תמצה את החקירה עד תום ותגיע לחקר האמת. בד בבד, אני חוזר ואומר כאן, מעל בימת הכנסת: לא נסבול התפרעויות, כפי שאנחנו עדים להן בימים האחרונים, ואני מצפה מחברי, גם מחברי הכנסת, לנהוג במתינות, להפסיק את הפרובוקציות ולסייע בהרגעת השטח, ואני אומר את זה לכולם, ולא בהבערתו. מצופה היה מכל חברי הכנסת שיצאו נגד ניסיון הפגיעה בשוטרי משטרת ישראל, האוכפים את החוק והסדר, ולא ילבו את האש והתסיסה. יש בידינו עדויות,

יש בידינו עדויות על ניסיונות של ה"חמאס", התנועה האסלאמית, להביא להסלמה, באמצעות תמיכה ועידוד במגזר הערבי, ולהתעמת, ואני אומר את זה, עם כוחות הביטחון, ואנחנו עושים פה טעות אדירה. אני חוזר ואומר: המטרה היא יש אנשים שמנסים להבעיר את השטח. במדינת ישראל יש חוק וסדר, ועל כל אזרחי המדינה לכבדם. מי שלא יעשה כן ייעצר, וימוצה אתו הדין. אין לי אלא להצר על כך שגם חלק מחברי הכנסת מהסיעות הערביות משתמשים בזה. טרם נשמעו מגנים את פיגועי הטרור האחרונים. לא שמעתי, אף גינוי לא שמעתי, מה עם ראש הממשלה? בהזדמנות זו אני רוצה לשבח, אני רוצה לשבח ולחזק את שוטרי משטרת ישראל, שפועלים ביום ובלילה להשלטת החוק והסדר, ולא לתקוף אותם, שהם מביאים לנו את הסדר בכל רחבי המדינה, וכמובן, להמשיך לשמור על חיי מדינת ישראל. לגבי הנתונים, מילה אחת: אני שמעתי פה מספרים, 47, 48 שהידים. בואו, אני אומר את המספרים שאני מכיר. אני לא מכיר את המספר הזה. זה כולל במאורעות אני אגיד את המספר שאני מכיר: מהמספרים האלה, על צה"ל, על כל אחד אני מצר. אני לא כמוכם, אני מצר על כל אחד, אבל מהם צה"ל, סליחה?

אני שמעתי פה את מה שהוא אמר: אותם אנשים שנהרגו על-ידי שוטרי משטרת ישראל. אני רוצה לשים את הדברים, זה לא מה שאמרתי.

לא, תדייק, אני אקריא את המספרים. חבר הכנסת טיבי, גם אם לא נעים, אתה תשמע אותם. תדייק, אדוני.

אמרתי: משטרה, צבא ואזרחים,

אני מדבר על המשטרה. אני לא אחראי לצבא.

אני אחראי למשטרה, את זה אתה יודע. לא, אתה אמרת, לא, אני אגיד מה המשטרה. אז תדייק.

לא, אני אמרתי פה, זה לא המשטרה. עוד הפעם: המספרים שאמרת, חלק משטרה, חלק צבא וחלק אזרחים. חבר הכנסת טיבי, תשמע אותי. מהם על-ידי צה"ל,

אזרחים נהרגו ארבעה. תיקים שלא אותרו על-ידי מח"ש, עוד שניים.

גם הוא מיותר. אתה דיברת על שני יהודים. גם יהודים נפגעו מאש של

ולכן יש מחלקה שבודקת כל מקרה ומקרה. אני יכול לתת לך גם את מצב התיקים, יש לי. יש לי הכול, תאמין לי. אני באתי מסודר. אבל אני אומר, מה עם שחר מזרחי, שהפיקוד הגבוה הלך אתו לבית-כלא? הבנתי.

מצאת אחד, מזרחי. רבותי אמרתי: בוא נעזוב את המספרים, צריך לשים את המספרים הנכונים והמדויקים. אני מבקש, מבחינתי, להרגיע את הרוחות, ובוא נאמר: לתת למח"ש לעבוד, ואם הם יסיימו, ניתן להם, כרגע, אנחנו לא נשפוט אותם בטרם עת, וניתן גיבוי לשוטרים, שפועלים בצורה באמת ראויה לציון.

תודה, אדוני. יש שני חברי כנסת שביקשו הבעת דעה. חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה, דקה מהצד. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, תחילה, אני חושב שכבוד השר צריך להחליט, או שהוא שר של שוטרים, או של אזרחים. אני חושב שזה שנהרג הוא אזרח. השר לא צריך למהר לגבות את השוטרים ואת הצבא, אלא לבדוק ולוודא שאזרח לא קיפח את חייו בידי השוטרים האלה, שאמורים לשמור על חייו.

מח"ש, אין לנו אמון במח"ש. בשנת 2000 הייתה ועדת אור, ועדת חקירה ממלכתית, ולא שמעו לה. שום דבר. עד היום לא מצאו שום אחד. בקשר לשהידים,

זה ערך חיובי באסלאם, תבינו את זה. גם אללהו אכבר. "אללהו אכבר" זה מחבל, "שהאדא" זה מחבל, מה אתם רוצים? כל מוסלמי, זה ערך עליון, שהאדא, להיות שהיד, על אפך ועל חמתך. תודה. אני מבין שגם, חברי הכנסת, אני מבין שגם נתן-זאדה הוא שהיד לשיטתך. כל רוצח הוא שהיד. אתה לא מבין. לא מבין ערבית ולא, בבקשה, עוד הבעת דעה מן הצד, חבר הכנסת דב חנין. בבקשה. למה שהיד, חבר הכנסת דב חנין, אתה ביקשת? דקה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, אני חושב שאנחנו כולנו צריכים להיות היום מאוד מודאגים. השביתה בציבור הערבי, שהייתה שביתה מאוד רחבה והמונית, התרחשה מכיוון שהרבה מאוד אנשים מרגישים שדמם הפך להיות הפקר. נמאס להם להיות אזרחים על-תנאי, הם לא רוצים להיות אנשים חשודים בכל מקום שאליו הם הולכים. הם לא רוצים להיות מטרה ליד קלה מדי על ההדק. ואת הקול הזה, של מיעוט כל כך גדול, משמעותי בתוך החברה, החובה של כולנו לשמוע. אני מאוד מצטער שבמקום לשמוע את הקול הזה, אנחנו שומעים מצדם של שרי ממשלה, וגם ראש הממשלה עצמו, הכרזות מתלהמות, קיצוניות, לא מחושבות, שרק מחדדות ומחזקות את התחושה הבלתי-אפשרית הזאת של אזרחים. זכותם הבסיסית של אזרחים במדינה היא להרגיש שהם בטוחים, שאם יקרה להם משהו, המשהו הזה ייחקר, שאם מישהו יתנכל להם, יהיה לכך מענה.

זו זכותם הטבעית והבסיסית של אזרחים במדינה. תודה, חבר הכנסת חנין. יש הבדל בין להשמיע קול, לבין, ביטויים, יש הבדל בין כאלה, תודה. חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה, תודה רבה. אני מבין שאין לשר לביטחון הפנים התנגדות להעביר את הנושא לוועדה. לוועדת

נעבור להצבעה. מי בעד, מי נגד העברת הנושא לדיון בוועדת הפנים? ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. בעד, 16, מתנגד אחד, אין נמנעים. הנושא יועבר לדיון בוועדת הפנים. אני בטוח שיושבת-ראש הוועדה תנהל אותו בצורה מעניינת. נעבור לנושא הבא: הכרתה של שבדיה במדינה, כבוד היושב-ראש, למה התנגדת?

אני חושב שצריך להסיר את הנושא מסדר-היום. להסיר את הנושא מסדר-היום?

שמעתי אותך מפה. מכיוון ששאלת, מרגע ששמותיהם של רוצחים, מתפרעים, אדם עם סכין שמנסה לרצוח שוטרים נקרא כאן "שהיד", בעיני זה לא ראוי לדיון יותר. שאלת, עניתי. אנחנו עוברים לנושא הבא: הכרתה של שבדיה במדינה פלסטינית, הצעות לסדר-היום מס' 3872,

חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מניח שכולכם למדתם על חוק הכלים השלובים. אני כבר שכחתי, אבל אני זוכר פחות או יותר את העיקרון, והעיקרון אומר שאם בנקודה אחת מים עולים, ובמקום אחר הם נמוכים, אז הם מתחילים להתאזן. זאת אומרת, ככה יכולים להיות בכמה צינורות, אני צודק, השרה?

אוקיי, אז אני בסדר. מה הרעיון? הרעיון הוא שכל הדברים שאנחנו דנים בהם היום אחרי-הצהריים, שלושת הנושאים האלה: כפר-כנא, שבדיה, תכף נדבר על ירדן, זה הכול יחד, זה מכלול אחד, זה לא ניתן להפרדה. זה לא ניתן להפרדה. כששבדיה אומרת: אנחנו קצנו בהתמשכות הבלתי-ברורה הזאת, הנצחית, של המשא-ומתן, אז זה נמאס לה, מה שקורה פה. וכאשר היחסים בינינו לבין הרשות הפלסטינית הגיעו לקרע מוחלט,

הרבה אנשים בישראל שבעי רצון מזה, אבל אני חושב שזה קטסטרופה, שזה אסון, זה מניע תהליכים. זה מניע תהליכים. זה מניע את שבדיה להגיד: מספיק, אנחנו נכיר באופן חד-צדדי במדינה פלסטינית, תנהלו אתם משא-ומתן,

תפסלו את אבו מאזן, תקבלו את אבו מאזן, תמיד יהיה איזה איש רע אחד תורן במחנה הפלסטיני, נמאס. אבל התהליכים האלה קשורים האחד לשני, כי כשיש קיפאון, כשלא מדברים, אז יש בתוך ישראל אירועים טרגיים כאלה,

אין לי ספק שאף אחד לא התכוון להרוג את אותו אזרח ערבי, אבל זה התגלגל לאותו מקום. וגם בתוך ירושלים זה אותה מערכת. כלומר, כל אירוע משפיע על האחרים ומושפע מהם. ולכן, אנחנו צריכים לטפל בשורשים. ואנחנו לא יכולים לטפל רק בסימפטומים.

זה לא עוזר לטפל בסימפטומים, לקחת כדור נגד כאב ראש. בואו נטפל בבסיס, ותכף אני אגיד את זה גם על ירדן, בואו נוודא, בואו נבחן את האפשרות להתחיל לדבר מחדש עם הפלסטינים ולבדוק אם יש לנו מה לעשות אתם. שבדיה פרצה את המחסום, את המחסום הפסיכולוגי, היא החליטה שהיא מכירה במדינה פלסטינית, הפרלמנט הבריטי כבר הלך אחריה, אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים, מי ישב ומי לא ישב באולם, בצרפת מדברים על זה,

אלה הן המדינות המובילות באירופה. אלה לא יתושים על הקיר. אלה הן המדינות החשובות והמרכזיות, שאומרות: אנחנו רוצות לראות התקדמות במשא-ומתן, אנחנו רוצות מדינה יהודית ומדינה פלסטינית זו לצד זו, ואם אתם לא תעשו את זה, אנחנו ניצור את המצב שהדברים האלה יקרו. וזה מבחינתנו האפשרות הגרועה ביותר. ועם כל הכבוד, הבדיחה על "איקאה" ועל הרהיטים השבדיים וכן הלאה, שהשר ליברמן השמיע והגברת השבדית ענתה לו, לא שמעתי שירדו ההכנסות בשתי החנויות של "איקאה". התגובה הציונית של השבדים תהיה לפתוח חנות שלישית בישראל,

כשתהיה חנות שלישית, גם היא תעשה עסקים טובים.

תודה רבה, חבר הכנסת שי. הדובר הבא, חבר הכנסת משה פייגלין.

גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אין לי שום טענות לממשלת שבדיה, אני חושב שמסקנתה הגיונית, מבחינתה. כאשר כל ממשלות ישראל, כולל הממשלה האחרונה, מאז הסכמי אוסלו, מדברות על פתרון שתי המדינות, מדברים, מדברים, מדברים, אך טבעי הדבר שקצה סבלנותם של יושבי אירופה, שאומנם אינם אוהבי ציון גדולים, אבל כאשר אנחנו איננו אומרים אמת, ומודיעים לכל העולם שלב-לבה של הארץ, של ארצנו הקדושה, שייך לעם אחר, ולא לנו, אנחנו במו-פינו, בין ממשלות השמאל ובין ממשלות הימין, כולל הממשלה האחרונה, הופכים את עצמנו לגזלנים, הופכים את עצמנו ל-troublemakers של העולם כולו, העולם אומר לנו: אם זה כך,

בואו ואכן נכיר בהם. אמירתה של ממשלת שבדיה היא המשכה של המדיניות הישראלית. המדיניות הישראלית הזמינה את ההצהרה הזאת, ואל לנו לבוא בטענות אל השבדים. קודם לכן שמעתי את חברת "גוגל", שהכירה במדינה פלסטינית. ודאי, אנחנו מכירים בהם, אז מה אנחנו רוצים מהם? אנחנו מכירים בהמצאה הזאת, של עם פלסטיני, אנחנו מכירים בשקר הגדול, כאילו הארץ הזאת שייכת לעם המומצא הזה, אז מה אנחנו רוצים מממשלת שבדיה? אבל אין מה לדאוג, חברי חברי הכנסת, מדינת פלסטינית לא תוקם. היא לא תוקם לא כי מדינת ישראל מתנגדת לכך, היא לא תוקם לא כי אומות העולם רוצות בכך, היא לא תוקם משום שהמכונים, הערבים המכנים את עצמם "פלסטינים", הדבר האחרון שהם רוצים זו מדינה פלסטינית. לא הייתה בכל ההיסטוריה של מדינות הלאום המודרניות, בערך ב-200 השנים האחרונות, לא היה מקרה של קבוצה אתנית כלשהי שקיבלה כל כך הרבה סיוע, כל כך הרבה עזרה, בלהקים את מדינתה, והמדינה הזאת לא קמה. ואתם יודעים מדוע? משום שמדינה זה הדבר האחרון שהם רוצים. הם לא רוצים מדינה משלהם, הם רוצים להשמיד את המדינה שלנו, כולל נציגיהם כאן,

זהו הדרייב המרכזי שלהם. כשיהודה ושומרון היו תחת ריבונות ירדנית, כשעזה הייתה תחת ריבונות מצרית, ריבונות ערבית, לא ריבונות יהודית, הדבר האחרון שעניין אותם זה הקמת מדינה. לא שמעתם קריאות להקמת מדינה פלסטינית על שטח שהיה תחת ריבונות ערבית כלשהי. כל המכוונות שלהם תמיד תהיה אל הסנטימטר הרבוע האחרון שנמצא תחת ריבונות יהודית. ביום שבו, חלילה וחס, תחוסל המדינה היהודית, ייעלם העם הפלסטיני ותיעלם התקווה להקמת מדינה לעם הזה. ולכן, אין לי טענות אל השבדים. הטענות שלי הן רק כלפי עצמנו. בואו נתחיל ונאמר את האמת, יש רק עם אחד כאן, שריבון על הארץ כולה, וזהו העם היהודי.

תודה, חבר הכנסת פייגלין. כשתהיה פה מדינה אחת, משה. הדובר הבא, חבר הכנסת אברהם מיכאלי.

גברתי היושבת בראש, גברתי השרה, חברי חברי הכנסת, ממשלת שבדיה, ועוד ממשלת בריטניה, ועוד ממשלה באירופה, הם כנראה מחליטים לנהל אותנו. תפרגן ל"איקאה", תפרגן להם.

הם כנראה חושבים שמדינת ישראל צריכה להתנהג כפי שהם רוצים. כנראה הפרלמנט השבדי או הפרלמנט הבריטי הם אלה שינהלו אותנו פה, ובכך אנחנו נרצה אותם, אנחנו נגיע לריצוי אלה שחושבים שהם מבינים יותר טוב מאתנו איך לנהל את המדינה שלנו. אפשר למתוח הרבה ביקורת על דרך התנהלותה של ממשלת ישראל,

ישראל השונות במשך 40 שנה, 50 שנה, ולהגיע למסקנות כאלה או אחרות. אבל מי שיקבע איך הממשלה או איך הכנסת ינהלו את ענייני המדינה, רק אזרחי ישראל יעשו זאת. ומי שיעשה זאת, יעשה את זה בבחירות דמוקרטיות, שאנחנו משתדלים לקיים אותן מדי כמה שנים. ואל לה, לממשלת שבדיה,

לממשלת בריטניה, לבוא ללמד אותנו מה טוב לנו, מה טוב לעם היושב בישראל. הניסיון שלנו, לצערנו, לטוב ולרע, הוא זה שמכתיב לעם איך לנהוג, ואיך לבחור, ואיזו ממשלה, ייתנו לה את המנדט לנהל את המדיניות שלנו. אנחנו צריכים בבית הזה,

תמיד להבין שאת הממשלה אפשר לבקר לטוב ולרע, בבית הזה מנהלים, אבל לא לתת דלק לכל אלה שחושבים שהם הבוסים שלנו, שהם המנהלים שלנו. אנחנו יודעים את האמרה של חז"ל, דברי התורה בנושא של עמידה, של החשיבות העצמית, איך אנחנו רואים את עצמנו.

בסיפור המרגלים: ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. על כך אנחנו צריכים להקפיד, שלפחות את הוויכוח שננהל בינינו, לא נמעיט בערכנו, לא נמעיט בחשיבות שלנו. מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, בזמנו בא ואמר את האמירה שהרבה חשבו שהיא אמירה, מבחינתם, חדשנית מאוד, שכן אפשר לנהל את המשא-ומתן לשלום, אבל לשלום אמיתי, עם אלה שמוכנים לנהל אתנו משא-ומתן למען השלום. אבל "אני שלום, וכי אדבר המה למלחמה", זאת האמרה שאנחנו, לצערנו, רואים לפחות בכמה העשורים האחרונים, מי שאמור לשבת אתנו ולנהל אתנו משא-ומתן, הוא לא רוצה לשבת לנהל אתנו משא-ומתן, לפחות משא-ומתן אמיתי. ואז ממשלת שבדיה תשפוט אותנו, הפרלמנט הבריטי ישפטו אותנו, אם אנחנו מנהלים משא-ומתן אמיתי או לא? אנחנו לא מדינת וסלים של אף אחד, אנחנו לא צריכים לקבל תכתיבים מהם. את הביקורת העצמית העם בישראל ואזרחי ישראל יקבעו. תודה, חבר הכנסת מיכאלי. הדובר הבא, חבר הכנסת אברהים צרצור, אינו נוכח. חבר הכנסת באסל גטאס, בבקשה.

גברתי השרה, חברי חברי הכנסת, צדק חבר הכנסת נחמן שי כשכרך את כל מרכיבי המציאות הקיימת, שמראה שממשלת ישראל הגיעה לידי אובדן שליטה בכל התחומים ובכל הגזרות. ואם יש משהו שמתבקש מהמצב הנוכחי, זה שהממשלה הזאת תעבור מהעולם, ואני באמת מתפלא על מפלגות כמו יש עתיד והתנועה, ואני כבר אמרתי את זה כמה פעמים מעל הדוכן הזה, מה הם עושים בממשלה הזאת, חוץ מזה שהם מפחדים מפני שלפי הסקרים בבחירות הבאות הם ירדו בכוחם. אבל לא רק הסקרים צריכים להדריך אנשים, במיוחד אנשים שמתיימרים להיות מנהיגים.

לי הגדרה למצב הנוכחי חוץ מזה שהיום יושב בשלטון מישהו שבעצם מביא את כל האזור לסף פיצוץ על-ידי שימוש בקולות של שתי המפלגות האלה, שהן מפלגות מרכז, שהמצביעים שלהן רחוקים מאוד מהדעות הימניות הקיצוניות של הליכוד ושל הבית היהודי. מילא אם היה מצב כפי שעוד קיוו בתחילת הממשלה, של כיוון חיובי לשלום ולמשא-ומתן, אבל מה היום? מה היום? ממשלה שאין בה שום זיקה לפתרון. כל השקר הגדול הזה על מדינה, שתי מדינות לשני עמים, אתם לא רואים שזה לא מתממש? להפך, הממשלה הזאת, בראשות נתניהו, ושריו המתנחלים, עושה את הכול שהמציאות הזאת לא תהיה אפשרית בשום סיטואציה. מסיתים נגד אבו מאזן. גם אם אבו מאזן או מי שיבוא יסכים להרבה פחות ממה שהם מסכימים היום, זה לא יתאפשר. תקוותנו היחידה, ואני חושב שזו צריכה להיות תקוות הישראלים השפויים, גם היהודים השפויים, במיוחד היהודים השפויים, היא שהעולם יכפה על ממשלת ישראל פתרון, יביא את ישראל למצב של סנקציות בין-לאומיות, או של חתירה אמיתית להסכם שלום בין שני העמים. תודה. תודה רבה לחבר הכנסת באסל גטאס. ישיב סגן שר החוץ צחי הנגבי. בבקשה. גברתי השרה, גברתי היושבת-ראש, ההפך, גברתי היושבת-ראש, גברתי השרה, רואים שלא הייתי פה על הדוכן כמה וכמה שבועות,

תגיד לה "גברתי השרה"? הנשים השתלטו פה על המדינה. לא, אני שואל אם בקרוב תגיד לה "גברתי השרה". נכון, נכון.

חבר הכנסת נחמן שי היה מאוד נרגש בדבריו. אני נרגש בגלל החיים האלה במדינת ישראל, שנעשו קשים ביותר לכולנו, משני הצדדים. אני רואה פה את חברי הכנסת הערבים, וגם היהודים. לכולנו, אדוני סגן השר. זה נכון. אבל הסיפור השבדי לא אמור לרגש, לא אותך,

לעומק את נושאי הביטחון והחוץ. תכף יש לנו ירדן. אולי כמה עובדות, כי אני מניח שרוב אזרחי ישראל, ואולי גם חלק מחברי הכנסת, לא ממש מתעניינים בפוליטיקה השבדית לעומקה. מספיק לנו מה שקורה אצלנו, בפרלמנט שלנו, אבל צריך קצת להבין כיצד קרה מה שקרה, ולא קרה הרבה, אבל מה שקרה זה כך: יש ממשלה חדשה בשבדיה, וראש הממשלה החדש, מייד לאחר השבעת ממשלתו, בנאומו הראשון, הכריז שבכוונת הממשלה להכיר במדינת פלסטין. ואפשר לתת ארבעה סימנים, ארבע סיבות שעומדות ברקע להכרזה הזאת. קודם כול, כמובן שיקולים קואליציוניים, גם בשבדיה, כמו בארץ, יש שיקולים כאלה, וראש הממשלה, קרוב לוודאי, רצה לרצות את האגף השמאלי במפלגתו, ואת שותפתו לממשלה, ממפלגת הירוקים, לפייס גם את מפלגת השמאל, לשעבר הקומוניסטים, שהם היום גוש תומך מחוץ לממשלה. שלושת הגופים האלה ידועים בגישתם הנוקשה כלפי ישראל. העמדות שלהם ביחס לסכסוך הישראלי פלסטיני מוטות לרעתנו מימים ימימה. מפלגת הירוקים, שהיא חלק מהממשלה, וגם מפלגת השמאל, שתומכת בה מבחוץ, עוינות את ישראל, מקדמות חרמות נגד ישראל. בשנים האחרונות הם אפילו מסרבות לקיים קשר כלשהו עם השגרירות שלנו בשבדיה. נציין רק אנקדוטה, ששניים משרי הממשלה, שר השיכון ושר החינוך, גורשו מישראל, גורשו מכאן, לאחר שנעצרו. אחד היה על הסיפון של ה"מרמרה" יחד עם חבריו המחבלים, והשני במהלך הפגנות לפני כעשור, שהתקיימו בהשתתפותו נגד גדר ההפרדה.

לא משעמם להם. עזבו את שבדיה ובאו להפגין פה נגד גדר הביטחון שלנו. הסיבה השנייה שאנחנו מוצאים היא העובדה שהסוציאל-דמוקרטים, עוד לפני הבחירות, עוד במהלך כינוס הקונגרס שלהם, שהיה באפריל בשנה שעברה, הבטיחו לבוחר שהם יבצעו את המהלך הזה, שאכן בסופו של דבר בוצע. ונציין רק שהממשלה הקודמת בשבדיה הייתה ממשלה שבוודאי הייתה ביקורתית כלפי ישראל. ממשלת הימין-מרכז הכריזה בשנת 2011 שהיא לא תכיר במדינה פלסטינית משיקולים לגליסטיים, מכיוון שהפלסטינים לא עומדים בקריטריונים להגדרה כמדינה. אפשר גם לחשוב על עוד סיבה: תפיסת עולם. תפיסת העולם של הסוציאל-דמוקרטים, התפיסה המסורתית שלהם, נובעת עוד ממדיניותו של ראש הממשלה המנוח, שנרצח בשעתו, ב-1986, אולוף פאלמה, שהיה מאוד מזוהה עם תנועת ה"פתח", בראשות ערפאת, כחלק מהתמיכה שלו בתנועות שחרור. רבים במפלגה הזאת מאמצים את תפיסת העולם הפרו-פלסטינית הזאת, חלקם אפילו ממש ידועים כאנטי-ישראלים. וסיבה רביעית, הקריצה לדעת הקהל המוסלמית בשבדיה.

אנחנו יודעים לפי סקרים שנערכו לאחרונה, האחוז הרב של מהגרים מוסלמים, כ-6.5%, שמצביעים רובם ככולם למפלגות השמאל, הסוציאל-דמוקרטים, הירוקים, יש להם כוח פוליטי, יש להם חשיבות, ומובן שזאת הייתה אחת הסיבות. אני רוצה להדגיש שההצהרה של ראש הממשלה השבדי הפתיעה הרבה מאוד אנשים בשבדיה וסחפה ביקורת מבפנים ובחוץ, האמריקנים ביקרו אותה, מדינות אירופיות, כמובן ישראל, וגם בזירת הפנים ראינו הסתייגויות. השבדים השקיעו מאמץ עצום לנסות לשכנע מדינות נוספות לתמוך בגישה שלהם, ובסופו של דבר אפשר לומר שהם כשלו בגישה הזאת, גם בזירה הבין-לאומית וגם בזירת הפנים. דוגמאות, לפני שבועיים בערך היה כנס של המדינות הנורדיות, הקרובות לשבדיה, וראשי ממשלות נורבגיה, דנמרק ופינלנד לא הסכימו להצטרף להכרזה השבדית ולהכרה שלהם במדינה פלסטינית,

בוועדה של הפרלמנט השבדי לענייני האיחוד האירופי העלתה הממשלה את ההצעה הזאת, וההצעה נדחתה. כל מפלגות האופוזיציה, וגם מפלגה נוספת, שבדיה הדמוקרטית, דחו את בקשת הממשלה שתהיה הכרה בפלסטין. ממשלת השבדים, הממשלה השבדית, היא ממשלת מיעוט: 38% בלבד תומכים בה. הם במצוקה. השיטה הפרלמנטרית בשבדיה מאפשרת לממשלה שהיא ממשלת מיעוט להישאר על כנה, מכיוון ששם נהוגה שיטה שנקראת negative parliamentary, כלומר ממשלה נכשלת רק כאשר מושג רוב מוחלט נגדה. אלה הן העובדות, אבל אלה הדברים הפחות חשובים. הדברים היותר חשובים, ואת זה אני אומר לידידי חברי הכנסת שתומכים ברעיון של הסדר בינינו לבין הפלסטינים, הדבר החשוב שאני רואה הוא שכל סוג כזה של התפתחות מדינית מחליש את הסיכוי להסדר בין ישראל לפלסטינים. זאת הבעיה העמוקה כאן. כל פעם שאבו מאזן, למה? אני אסביר. הליכוד נהיה קיצוני יותר. לא קשור לקיצוניות, קשור לאמון. סאדאת לא הלך לפרלמנט השבדי.

הוא עמד כאן. הוא דיבר כאן אל עם ישראל. המלך חוסיין לא הלך לפרלמנט הבריטי.

לא בא הנה, אבל הוא בא אל בתי המשפחות, הוא הרגיש צורך לנסות ולהביע שם את הסימפתיה שלו, האמפתיה שלו והצער העמוק שלו לאימהות שאיבדו את ילדיהן. אז תלמדו מזה כשחייליכם עושים דברים דומים. אני מסכים אתך, יהיה צריך ללמוד.

והוא כרע על ברכיו והחזיק את הידיים של האימא, והיו לו דמעות אמיתיות בעיניים, כי הוא הבין שהדרך להסדר עוברת דרך הלב והנשמה של הציבור הישראלי, שאם אתם רוצים להגיע להסדר, אתם צריכים לשכנע שמדובר במחווה אמיתית, ומדובר בנכונות לפשרה אמיתית. איזה משמעות יש להחלטה של הפרלמנט השבדי? זה יכול לשכנע אדם אחד בבית הזה שמדינת ישראל תצטרך לקבל על עצמה בהסדר כזה החלטות מרחיקות לכת, שזה יהיה כדאי? שאנחנו לא מתאבדים? שאנחנו לא עושים מהלך שהתוצאה שלו תהיה כמו בעזה? שנקבל 4,500 רקטות על הראש ממקום שפינינו אותו חד-צדדית, עם פינוי של 10,000 מתיישבים שנזרקו מבתיהם? איזה משמעות יש לאסטרטגיה הפלסטינית החדשה,

המגוחכת, לאכוף את המשא-ומתן, ללכת לציר של מועצת הביטחון? השגריר הוחזר? השגריר שלנו כבר חזר? אני חושב שהוא בדרך לברזיל.

לא נכון, ברזיל היא "גמד דיפלומטי",

הלכת פעם אחרי פעולת "תג מחיר" לבקר אצל האנשים ולהגיד להם שאתה נגד, או ביבי נתניהו הלך? צריך לעשות את זה, אבל זה לא סותר את מה שאני אומר. ההפך, זה מחזק את מה שאני אומר. לדברים האלה יש משקל ויש משמעות, ולכן כשאבו מאזן כותב מכתב למשפחה של אדם שירה ביהודה גליק, כשהוא עולה באו"ם ומבטא ביטויים מופרכים על ג'נוסייד נגד העם הפלסטיני, כשהוא נושא נאום כמו הנאום ברמאללה אתמול, שבו הוא קובע שירושלים לא הייתה מעולם מקום קדוש ליהודים, כל הדברים האלה, המופרכים, המגוחכים, המטופשים, הילדותיים, לא מחזקים את הסיכוי להגיע להסדר, הם מרחיקים את הסיכוי להגיע להסדר. גברתי, אני מציע שהנושא הזה יועבר לאחת הוועדות להמשך דיון.

מקובל על המציעים? חוץ וביטחון. מקובל, מקובל. מקובל על המציעים? לאיזה ועדה? זאת הדמוקרטיה. רגע, לאיזו ועדה? לאיזו ועדה? מליאה. לדיון במליאה? מקובל על סגן השר, שר לעתיד? אם זה כך, לפני ההצבעה יש עמדה נוספת של חבר הכנסת חיליק בר. בבקשה. נכבדי סגן שר החוץ, אני חייב להגיד לך, וגם לחברי הערבים, אני לא מהמתלהבים מהכרה במדינה פלסטינית בפרלמנטים זרים, כי אני חושב,

כמו צחי, שזה לא עוזר לנו. למי זה עוזר? זה עוזר לימין, שבא ואומר: הנה, אירופה שונאת אותנו, אנחנו לבד. בסוף לנו, למחנה השלום, זה לא עוזר.

זה עוזר גם לאלה שמאמינים בבינאום הסכסוך, ובסוף הרי אנחנו יודעים שזה ייפתר בינינו לבין הפלסטינים, כמו שהוא אמר, כמו עם הירדנים וכמו עם המצרים. אבל, אדוני סגן שר החוץ, אם ישראל הייתה מובילה, ולא נגררת, היא הייתה צריכה לעשות דבר אחד: להיות המדינה הראשונה, חברי, אני אומר את זה גם לכם, שמכירה במדינה פלסטינית. ואני עמדתי פה לפני שמונה חודשים ואמרתי לנתניהו: תכיר במדינה פלסטינית. נכון, יקרה משהו מאוד רע מבחינתך בזה שתהיה מדינה פלסטינית, אולי אתה לא אוהב את זה, אבל מדינה פלסטינית היא טובה גם לאזרחי מדינת ישראל, ואנחנו נבטיח לפחות שרעיון שתי המדינות, שפייגלין חושב שלעולם לא יקרה,

כי זה הדבר היחיד שיאפשר את המשך המפעל הציוני ואת המשך מדינת ישראל לצד מדינה פלסטינית שחיה בשגשוג.

חבר הכנסת פייגלין, מדינה פלסטינית טובה לפלסטינים, והיא טובה גם לעם ישראל. אתה פשוט לא מאמין שאפשר לחיות פה בשלום, אבל אפשר לחיות בשלום, ונחיה פה בשלום. לכן ישראל צריכה להיות המדינה הראשונה שהולכת לאו"ם ואומרת: אנחנו מכירים במדינה פלסטינית. אני מודה לחבר הכנסת חיליק בר. חבר הכנסת עפו אגבאריה, בבקשה. יש גם לך דקה, מן הצד. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אם אנחנו נשאל מדוע אבו מאזן הולך שיכיר בו העולם, גם האומות המאוחדות וגם הפרלמנטים, זה משום שכבר 25 שנה ישראל מושכת את השיחות ללא כל תוצאה. ואנחנו זוכרים את ראש ממשלת ישראל בזמנו,

שאמר: אנחנו יכולים לעשות משא-ומתן 100 שנה, וזוכרים גם את ההצהרות של שר החוץ של מדינת ישראל, שאומר: דיברנו 25 שנה? נדבר עוד 25 שנה. זאת הבעיה, הבעיה היא שישראל היא שגוררת את המשא-ומתן למבוי סתום, והיא לא רוצה להתקדם לזה. הפלסטינים רוצים משא-ומתן, בבקשה, ואמרו. אבל מי שמביא אותם תמיד למבוי סתום, 25 שנה דיברו, ואין שלום. אז אין ברירה, דוחפים אותם לקיר, צריכים למצוא מישהו אחר שיכול באמת לעזור להם.

צריך להיות ממעייני הפוליטיקאים הישראלים, שאם באמת הם רוצים את ביטחונה ואת עתידה הנכון של מדינת ישראל, זה רק על-ידי שתי מדינות, ולא במס שפתיים. תודה רבה לחבר הכנסת עפו אגבאריה. אנחנו נעבור להצבעה על העברת הנושא לדיון במליאה. מכיוון שיש גם הסכמה של סגן שר החוץ, אפשר לעבור להצבעה. ההצעה לכלול את הנושא בסדר-היום של הכנסת נתקבלה. 12 בעד, אין מתנגדים. ההצעה לסדר-היום בנושא: הכרתה של שבדיה במדינה פלסטינית, תועבר לדיון במליאה. אנחנו נעבור לנושא הבא בסדר-היום: הידרדרות היחסים בין ישראל לירדן, הצעות לסדר-היום מס'

3979, 3990

גברתי היושבת-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, השלום בינינו לבין ירדן הוא בעל חשיבות אסטרטגית. לא רק שהוא הסכם השלום השני שנחתם בינינו לבין שכנינו, אלא שהוא מתקיים, פועל, מבטיח, חלקית, מהצד הירדני, את הגבול המזרחי הארוך שלנו, והוא נוגע גם בנושאים שהם, נקרא להם "מתחת לפני השטח", שאני אפילו לא מצוי בהם, אבל אני משוכנע שהם קיימים בינינו לבין ירדן. ולכן מדינת ישראל, ממשלת ישראל, ראש ממשלת ישראל, חייבים, חייבים, לשמור על ההסכם הזה ועל היחסים עם ירדן. חייבים. מה שאנחנו רואים זה שבגלל המצב, שהוא כאילו חסר שליטה, אבל אני לא מקבל את זה, הוא כן ניתן לשליטה, אנחנו נקלעים למשבר עמוק ביחסים בינינו לבין ירדן. והעובדה שהשגריר הירדני נקרא בחזרה על-ידי ממשלתו להתייעצויות, ולכן שאלתי את סגן שר החוץ איפה השגריר שלנו, שנקרא להתייעצויות, אולי הוא הלך לאיבוד, אולי הוא פה או שם. השגריר הירדני עשה את זה בזמן יותר קצר, יצא מהארץ. ירדן אומרת לנו משהו, היא אומרת: תרגיעו, תשמרו על ההסדר הקיים בהר-הבית, כי לירדן יש אינטרס מובהק בהר-הבית, תתנהגו בזהירות בשטחים,

ביהודה ושומרון, תיזהרו, כי כל התלהטות שם משפיעה. הרי אנחנו יודעים שחלק ניכר מאוכלוסיית ירדן הם פלסטינים, ויש קשרי דם,

שנמצאים משני צדי הירדן, וכל מה שקורה פה מקרין על מה שקורה שם. לכן ההתנהלות של ממשלת ישראל בעניין הזה היא מקוממת. היא מקוממת מפני שיש לי רושם שפילים פועלים פה בתוך חנות חרסינה, ושבים ומנתצים, ולא מבינים מה קורה פה באמת. דווקא הירדנים פועלים בקור רוח. אצלנו חברי כנסת, שרים, מנסים למוטט את ההסדרים הקיימים, ולא מבינים שבהתנהגות הזאת שלהם הם מפילים את הבניין הזה כולו על ראשנו. ואם הייתה ממשלה בישראל בימים האלה, אם היה ראש ממשלה שהיה לוקח את האחריות, הוא היה עוצר את התהליכים האלה, ומונע אותם, ובולם אותם, ומודיע לירדן, הייתה שמועה שנפגשו/לא-נפגשו, אבל עובדה היא שהתהליך הזה הולך ונמשך. ואני אומר לכם,

אדוני סגן השר, אם אני מדבר בהתרגשות, זה מפני שאני מאוד מחשיב את ההסדר הזה, אם אנחנו רוצים שיהיו לנו הסדרי שלום עתידיים עם מדינות ערב, כולל עם הפלסטינים, בואו קודם כול נשמור על ההסדרים הקיימים.

תודה רבה לחבר הכנסת נחמן שי. יעלה חבר הכנסת יעקב מרגי מש"ס, בבקשה. עומדות לרשותך שלוש דקות מרגע שתעלה לדוכן. ואחריו חבר הכנסת טלב אבו עראר. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, גברתי השרה, הסכם השלום עם ירדן נחתם ב-1994, בטקס מרשים, עם ראש הממשלה רבין, זיכרונו לברכה. עם ירדן יש לנו הגבול הארוך ביותר. הסכם השלום עם ירדן הוא הסכם שלום אסטרטגי חשוב למדינת ישראל. העובדות האלה ידועות, אני לא בא לחדש, ואני מתחבר לדברים שאמר קודמי, חבר הכנסת נחמן שי. מלך ירדן מסמן לנו כבר כמה פעמים: אם אתם לא עוזרים לי, לפחות אל תפריעו לי. יש לו בעיות פנימיות, יש לו ממשלה אסלאמית, שתוביל אותו לצעדים יותר קשים,

של המלך אסלאמי?

האופוזיציה, סליחה, האופוזיציה שלו.

תודה על התיקון. האופוזיציה אסלאמית, והוא חייב גם לרצות אותה, ואנחנו, לא רק שלא מסייעים, אנחנו גם מפריעים. אני רוצה לומר למה בחרתי לדבר על הנושא זה. יש לי ביקורת קשה על צורת ההתנהלות של הממשלה, וזה עובר כחוט השני, ההתנהלות שלה, ההתנהגות שלה בסוגיה שאנחנו דנים בה,

בסוגיה שדנו בה קודם, עם שבדיה, ובסוגיה שאנחנו חווים אותה עם ארצות-הברית,

שהטייס וטייס המשנה איבדו את המצפן שלהם או את המכ"ם שלהם. התגובות, ההתנהלות,

שמנהלים ויכוח בתוך המפלגה, או בתוך איזה מרכז מפלגה.

האם שר חוץ של מדינת ישראל היה צריך לומר את העקיצה הזאת, בסגנון הזה? מאיפה היהירות הזאת? מאיפה חוסר האחריות הזה? אתה רוצה להיות יהיר? תהיה בתוך המפלגה שלך. ראש הממשלה שלנו,

יש לי ביקורת קשה על המדיניות של אובמה,

ביקורת קשה על הרבה אמירות, אבל מה? עומד לנגד עינינו רק האגו האישי? איפה האחריות הלאומית? אני לא רוצה לעמוד פה על הדוכן ולפרט כמה ניזוקנו וכמה אנחנו עוד יכולים להינזק כמדינה, בַהתנהגות חסרת האחריות.

ואני אומר לכם שגם אם הייתי חבר בממשלה וגם אם הייתי חבר בקואליציה הייתי מרגיש אותו דבר, זה לא כי אני באופוזיציה שהסגנון יהיר, בוטה. זה בדיוק כאילו שהוא מנהל את המשבר עם דנון בתוך מרכז המפלגה. זה מה שהיה לי לומר בהצעה לסדר-היום. אני מודה לחבר הכנסת יעקב מרגי. חבר הכנסת טלב אבו עראר, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת עפו אגבאריה. עומדות לרשותך שלוש דקות מרגע זה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, גברתי השרה, מכובדי סגן השר, הידרדרות היחסים בין ישראל לירדן, בצורה ברורה יותר מפעם, כולנו יודעים, אבל אני מתפלא על קודמי, שלא ציינו מה הסיבה לכך, מה הגורם העיקרי להידרדרות היחסים. ואנחנו כולנו גם יכולים לדעת שהשלום עם ירדן נמצא בסיכון. הגורם העיקרי, מכובדתי, גברתי, אולי נבין את חומרת המצב ומה הסיבה לכך, מהשגריר הישראלי בירדן, שאומר: המתיחות במסגד אל-אקצא, הוא קורא לו "הר-הבית" מסכנת את השלום. המתיחות במסגד עלולה להעמיד בסכנה כל יהודי וישראלי בעולם. מי שאומר את זה, זה השגריר הישראלי, היהודי. ושר החוץ הירדני אומר: נושא המשמורת הירדנית על המקומות הקדושים, ובמיוחד על מסגד אל-אקצא, הוא קו אדום שאסור לגעת בו. כולנו יודעים, וכל העולם יודע, שבהסכם השלום נאמר הריבונות על מסגד אל-אקצא היא ריבונות ירדנית. בא פייגלין וביקש לנהל כאן דיון על העברת הריבונות הירדנית לישראלית. אורי אריאל אומר: מסגד אל-אקצא הוא בריבונות ישראלית, כמו שעמאן, רבת-עמון, היא בריבונות ירדנית. ולכן בא המודיעין הישראלי ואומר ומזהיר את נתניהו שהתגרות הימין במסגד תוביל להתלקחות.

מסגד אל-אקצא הוא מקום בריבונותה של ירדן.

מי שאמורים לנהל את המתחם שם, את המסגד, את מתחם אל-אקצא, הם אנשי הווקף. שם, במסגד אל-אקצא,

הסטטוס-קוו לא נשמר במסגד. אתמול אני הייתי שם. לנשים אסור להיכנס לשם, אוסרים עליהן להיכנס ממש, גברים, מגבילים

מעל 50 לפעמים, לפי המצב-רוח של ממשלת ישראל, או של פייגלין אולי. זה הגורם העיקרי להתלקחות העניינים ולפגיעה בהסכם השלום עם ירדן. המצב בירדן לא קל. הרי אני כל יום מעדכן את הממשלה הירדנית, את בית-המלוכה שם, מתעדכנים מאתנו איך המצב, ומי שלא מאמין למה שאנחנו מתארים לגבי המצב במסגד אל-אקצא, אני מזמין אותו לבקר אתי, ויראה במו-עיניו איך משטרת ישראל שם, איך מנוהל המסגד, שמותר ליהודי להיכנס בצורה חופשית, בלי הגבלת גיל, ולמוסלמים, שהמסגד הוא שלהם, אסור, אלא מעל גיל מסוים. לכן, כל המדינות מכבדות הסכמים, חוץ ממדינת ישראל, שהיא לא מכבדת הסכמים, ובמיוחד עם ירדן, וירדן מותקפת על-ידי שכניה הערבים על כך שהיא עשתה שלום עם ישראל. זה ברור, זה גלוי, ולכן, עם זאת, באים לסכן את הסכם השלום עם ירדן, ואז אנחנו בבעיה. ברשותך, חצי דקה לגבי דבר אחר. חברים, חברת "בזק", חברת החשמל וגם עובדי הדואר לא נכנסים בתקופה הזאת ליישובים הערביים, ובמיוחד במגזר הבדואי, בטענה שהמצב הביטחוני לא מאפשר להם להיכנס לשם. ולכן, זו ההזדמנות, האמת, קודם כול זה לא נכון, יכולים להיכנס ואין שום סכנה, אבל זו ההזדמנות לשים לב, שיעסיקו עובדים ערבים, שבתקופה כל כך רגישה ערבים יעבדו שם כנציגי החברות האלה.

תודה רבה לחבר הכנסת טלב אבו עראר. חבר הכנסת עפו אגבאריה, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת אורי מקלב. עומדות לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, גברתי השרה, גם גברתי המזכירה,

כל זה טוב מאוד, בסדר. אני רואה בהידרדרות היחסים עם ממשלת ירדן דבר שהוא לא מוזר.

כאשר התחיל השלום עם ירדן, כולם דיברו אחרי זה על שלום קר. אבל בתקופה ההיא, כאשר חתמו על הסכם השלום, אני חושב שכל האוכלוסייה הערבית זוכרת את התקופה הזאת, אולי כתקופה הכי טובה, התקופה שהכי נראה לעין שהם הרגישו שיש איזה דיאלוג בגובה העיניים עם האוכלוסייה הערבית. לדעתי, את השלום רצחו כשרצחו את רבין, ואין שלום עם ירדן. נכון שאין יחסי עוינות, אבל אין שלום, וכולם אומרים שזה שלום קר. כאשר עשו שלום עם המנהיגים, לא עשו שלום עם העמים, כי אחרי התקופה הזאת, כשרצחו את רבין, ועלו הכוחות הקיצוניים הימניים במדינת ישראל, אנחנו התחלנו להרגיש את ההידרדרות גם במדיניות כלפי האוכלוסייה הערבית בתוך מדינת ישראל, וגם כלפי ירדן. וזה שהזכירו את המלך, שהוא בא ועשה ג'סטה, כאשר אחד החיילים שלו עשה פשע נורא נגד ילדות, והרג אותן, אני חושב שזה אנושי, מעל ומעבר. אבל הדבר הזה אפילו לא השפיע, ולו במאומה, על מנהיגי מדינת ישראל שבאו אחרי יצחק רבין. אפילו אחד לא התנצל על הרג של אזרחים ערבים. מה קרה בהידרדרות היחסים? הרי היחסים גם ככה לא היו לא הכי טובים. אבל מכיוון שיש איזה מעמד מיוחד לירדן באל-אקצא, יש לה ההתבטאות ויש לה יכולת למנוע את ההפרה של ההסכם. והפרה של ההסכם באה מצדה של מדינת ישראל, כאשר היא רוצה לשנות את הסטטוס-קוו באל-חארם אל-קודס א-שריף, ובמקום הזה התערבה ירדן. הרי יש לה בהסכם עם ישראל זכות ומעמד מיוחד, ומי שהפרו את זה אלה אנשים שרוצים להפר את ההסכם הזה. אז מדוע להגיד שיש הידרדרות? מי גרם להידרדרות? זה שרוצה להפר את ההסכם. אז מכאן אנחנו יכולים רק ללמוד מדוע מדינת ישראל רוצה להפר את ההסכם הזה, כי היא באמת לא רוצה להתקדם בשום צעד לקראת השלום עם הפלסטינים. להבעיר את השטח, לתת לפלסטינים למחות ולהתפרע,

בסוגריים, מה שמכנים אותם, נגד הפרת ההסכם, ואז לגרור אותם לאיזו התנגשות בלתי הוגנת מצד מדינת ישראל, למגרש שמדינת ישראל אוהבת, והשליטים במדינת ישראל, וזה התנגשות חזיתית מזוינת עם העם הפלסטיני. זה מה שאנחנו מנסים למנוע, ולצערי הרב, זה מה ממשלת ישראל עושה. תודה רבה לחבר הכנסת עפו אגבאריה. חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה, אחרון הדוברים. אחריו יעלה וישיב סגן שר החוץ צחי הנגבי. עומדות לרשותך שלוש דקות. בבקשה. גברתי היושבת בראש, תודה רבה, גברתי השרה, חברי חברי הכנסת, אני חושב שאינה דומה מערכת היחסים הדיפלומטיים המורכבים שיש לנו עם הרבה מדינות באירופה, גם עם ארצות-הברית, למערכת היחסים עכשיו, העכשווית, עם ממשלת ירדן ועם מדינת ירדן. ברוב המקרים, גם עם רוב מדינות אירופה, לאו בידינו הדבר, אנחנו תמיד שואלים מה אפשר לעשות כדי לשקם את היחסים, כדי לשפר את היחסים. מה אנחנו כאן צריכים לשאול, או מה אנחנו כאן צריכים לענות, במערכת היחסים שיש לנו עכשיו, עם מה שמתפתח עם ממשלת ירדן, עם מדינת ירדן? אנחנו יודעים את התשובה, אנחנו יודעים מה אנחנו לא צריכים לעשות, ומה שאנחנו צריכים לא לעשות זה לא לעורר את המהומות עם העלייה להר-הבית, העלייה המתגרה להר-הבית. אין ספק שמחובתי להגיד את הדבר שאנחנו מצווים עליו, לפני הכול הדבר הערכי, שההלכה אוסרת עלינו לעלות להר-הבית. דרך אגב, היום הופתעתי לשמוע, וזה טוב אולי שתשמעו, שמפלגת הבית, לא מפלגת, אולי אנחנו מאפיינים את הקבוצות שלא עולות להר-הבית. לא עלינו מימינו להר-הבית, מאז 1967. מפלגת הבית היהודי, מתוך 12 חברי כנסת, עשרה לא עולים להר-הבית. לא שזה משהו שקיים גם בציבור החרדי, דבר שהוא מובן מאליו, בציבור הדתי, עשרה מ-12 חברי הכנסת לא עולים. זה אומר שמי שכן עולה, במיוחד, זה קודם כול לא לפי ההלכה, אבל זה גם לא נמצא ב"מיינסטרים", זה לא דבר שהוא מובן מאליו, זה דבר קיצוני וחריג, אבל ודאי שבתקופה הזאת העלייה לשם גורמת, והחשש להשלכות מיידיות, שאלה של חיי אדם, של הסלמה, של ג'יהאד. הדבר הראשון שצריך לעשות זה להימנע מדבר כזה, ולהשתיק ולהשקיט את הלהבות. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. וזה לא קשור, כן ריבונות, לא ריבונות. זה מה שעכשיו צריך לעשות. אינו דומה שום דבר שקרה במדינת ישראל, מה שמחולל לפעמים מהומות והתפרעויות, למה שקורה בהר-הבית.

גרם, נכון, אפשר להגיד שני דברים. אפילו ארחיק, חבר הכנסת אבו עראר. נכון שגם הרצח של הנער בשועפאט גרם להסלמה בירושלים, אבל צריך להגיד שכולם גינו את הרצח. הוא כן נורמלי או לא נורמלי, גם הוא עצמו התחרט, אבל ודאי משפחתו וכל סביבותיו, כולם גינו. אבל כאן יש אנשים שמעודדים וקוראים לעלות בתקופה הזאת. איפה האחריות? זה לא חסרי אחריות? מישהו יכול להגיד שכשעלה אריק שרון להר-הבית זה היה מהלך אחראי? זה היה מהלך לא אחראי, ואני אומר את זה כאן. וצריך גם היום להגיד, ותסלחי לי, היושבת בראש, גם זה שראש הממשלה לא מעז לבוא ולהגיד שיש תקופה שבה צריך באמת להימנע, או צריך להוריד את ההתגרות, או את ההליכה בדווקנות בדבר הזה, זה מנהיגות, ובזה ראש הממשלה צריך לקחת אחריות. הוא מפחד מהבית, פנימה, והוא לא אומר את זה. מה הוא היה צריך להגיד? אנחנו שומרים על הסטטוס-קוו.

כפי שאנחנו יודעים, לא על כל דבר אנחנו מגיבים. במשך חודשים רבים ירו טילים על מדינת ישראל, על כל הדרום. אז הגיבו מייד? לא הגיבו. ידעו שיש תקופות. גם הריבונות, איך יכול להיות שמיליון אזרחים סובלים?

יודעים שכל דבר, כל צעד, גורם אחרי זה להסלמה. וזה לא דבר שהוא פחות מזה. ואת זה צריך לקחת תמיד? זה ייהרג ויעלה?

נא לסיים. יש מצווה, ייהרג ואל יעבור, אבל ייהרג ויעלה? איפה כתוב? איזו מצווה מתרי"ג מצוות היא לעשות את זה? לכן אני אומר, ובזה אני מסיים, לפי דעת כל המומחים, וקראתי את דברי המומחים, אין ספק שמה שיכול להגביר את המהומות ואת כל ההתפרעויות זה רק הנושא הזה. שאר הדברים, יש לזה תרופות, עם נוכחות יותר חזקה. כאן לא תעזור לא נוכחות ולא שום פעולה כזאת או אחרת. ברגע שמתחיל ג'יהאד, צריכים לחשוב מה קורה לנו, וזה הדבר היחיד שמדרדר את מערכת היחסים שלנו עם ירדן, לא דבר אחר, יש מערכת יחסים שהיא לא טובה, אבל זה הדבר היחיד שגורם כאן, מה האחריות. ואני קורא מכאן: קיצוניים, רדו מן ההר. אני מודה לחבר הכנסת אורי מקלב. אני קוראת לסגן שר החוץ צחי הנגבי להשיב בשם הממשלה. גברתי היושבת-ראש, גברתי השרה, רבותי חברי הכנסת,

ואכן הם קשורים בעבותות זה לזה, הנושא של מערכת היחסים בין ישראל לירדן,

הקשר שבין הנושא הזה להר-הבית. נתחיל בנושא הירדני. היחסים בין ישראל לירדן הם יחסים אסטרטגיים. אומנם מעת לעת יש משברים, או משברונים, ירדן החזירה את השגריר להתייעצות. זהו הצעד שאפשר להגדיר אותו שהוא במדרג הנמוך ביותר מבחינה דיפלומטית כשרוצים להביע מחאה, אבל אכן זה קרה. וירדן, שהיום גם עומדת בראש הקבוצה הערבית במועצת הביטחון, פנתה למועצת הביטחון. אבל אני חושב שיש היום רצון משותף, גם של ירדן, גם של ישראל, להכיל את האירועים, להרגיע את המצב, וזה ודאי לטובת שני הצדדים. ראש הממשלה שוחח השבוע פעמיים עם מלך ירדן, וגם הצהיר בפומבי שאין לממשלת ישראל שום כוונה לשנות את המדיניות שלה. המדיניות שלה מקפידה לבצע בהר-הבית את מה שאנחנו קוראים זה עשרות בשנים הסטטוס-קוו.

הגיע הזמן למצוא ביטוי בשפה לא לטינית לסוגיה כל כך חשובה. הסטטוס-קוו שם כבר השתנה. אני אספר לך מה השתנה. מסגד, אספר לך מה בדיוק השתנה, ואני אספר לך גם למה השתנה. בכל מקרה, הסטטוס-קוו, כפי שמדינת ישראל מאמינה שהוא הדבר הנכון, לא עתיד להשתנות, ולא עתידה להתבצע שום פעולה שיש בה כדי לפגוע בסעיף שמופיע בהסכם השלום בין ישראל לירדן, סעיף 9, שמכוחו מדינת ישראל שומרת על מעמדה המיוחד של ירדן במקומות הקדושים לאסלאם בירושלים. ולא רק ראש הממשלה שלנו התבטא, גם ראש ממשלת ירדן התבטא השבוע על כך שאין אפשרות לבטל את הסכם השלום, כיוון שביטול כזה תהיינה לו השלכות על ירדן, לאור הנסיבות הגיאו-פוליטיות בסביבה, ולכן נראה שהנושא הזה כרגע נמצא באיזה תהליך חיובי.

מערכת היחסים בין ישראל לבין ירדן בתחום הביטחוני ובתחום הצבאי היא מערכת יחסים מאוד מאוד אינטימית, מאוד טובה. אנחנו מקיימים עם הגורמים הרלוונטיים הירדניים קשרים הדוקים מאוד בכל הנושאים האלה. זה דבר שמחזק את ביטחונה של ירדן ומחזק את ביטחונה של ישראל. כנראה אתה מנותק אני חושב שאתה מנותק. סליחה, סליחה. חבר הכנסת טלב אבו עראר, כבד את סגן השר. יש גם יחסים אזרחיים, כלכליים, מסחריים. הם כמובן לא ברמה של הקשרים הביטחוניים, אבל למרות זאת אנחנו רואים גם בהם התפתחויות, נושא המים, נושא העברת הסחורות מירדן לנמל חיפה, עסקת הגז החדשה בין ישראל לבין ירדן, כל אלה מעידים על כך שלשתי המדינות האלה יש מרחב עצום לחיזוק הקשרים. יש לזכור גם שמלך ירדן הוא נצר לנביא מוחמד, וככזה הוא בעל מעמד מיוחד בעולם המוסלמי בכל הקשור למקומות הקדושים לאסלאם בירושלים. כפי שאתם יודעים, אנחנו מכבדים את הדבר הזה. לצערנו, לפעמים, כפי שנאמר כאן בצדק, יש גורמים בתוך הממלכה הירדנית שאתם עדיין לא הושגה האינטימיות הראויה. בציבור הירדני יש לחצים, יש אסלאמיסטים ויש כוחות שמתנגדים לנורמליזציה ומתנגדים לישראל. יש רוחות ג'יהאד גלובלי שנושבות באזור. לכן באמת יש לכך גם השפעה. אבל כל הסיפור הוא אכן סוגיה שנוגעת בהר-הבית,

יש פה חברים שהם חדשים יחסית, אני דיווחתי לכנסת בשנת 2003, כשר לביטחון הפנים, על ההחלטה שלי, בהנחיית ראש הממשלה ובעצה אחת עם ראש הממשלה אז, אריאל שרון, לפתוח את הר-הבית מחדש, אחרי שלוש שנים, שבהן הוא היה סגור? שבהן הוא היה סגור ליהודים ולנוצרים. מאז 2000? מ-2000, מאותו יום של עליית ראש הממשלה, מועמד ראש האופוזיציה אז להר, בהוראה של יאסר ערפאת ובביצוע של הווקף. במקום הקדוש ביותר לעם היהודי, יהודי לא יכול היה לבקר. יכול לבקר בכל מקום בעולם, אין מקום שבו יהודי לא היה יכול להיכנס. אבל לפני זה ביקר ביקור רגיל.

מ-1967 עד שנת 2000, מתי שרוצים, נוצרים, יהודים, קומוניסטים. הייתה סיבה. הייתה סיבה, הסיבה הייתה יכולה להחזיק מעמד יום או יומיים או שבוע או חודשיים. שלוש שנים לא נתנו ליהודים להיכנס. ראש הממשלה אז היה ברק. מהטעמים המוכרים, אנחנו זוכרים את המתח והרגישות שהיו בתקופה ההיא בינו לבין הציבור הערבי, בקשת הסליחה שלו. המהומות באוקטובר. ביקש מהספרדים סליחה. גם ביקש, אחרי מהומות אוקטובר. לפני הבחירות. בכל מקרה, אחרי זה הגיע ראש הממשלה שרון, ב-2001, אבל ישראל הייתה נתונה תקופה ארוכה מאוד במאבק ביטחוני, מבצע "חומת מגן", פיגועים. גם בממשלת שרון הראשונה, בין 2001 ל-2003, הייתה הימנעות מלשוב לסטטוס-קוו. ב-2003 מוניתי לשר לביטחון הפנים. בין היתר בשיחה שלי עם ראש הממשלה, נתבקשתי לבדוק היכן עומדים הדברים כרגע. וביקרתי בהר, נועדתי עם אנשי הווקף, נועדתי עם אנשי המשטרה, עם אנשי שירות הביטחון הכללי, מול כל הגורמים הרלוונטיים שיכלו לעוץ עצה. והדבר הנכון לעשות, לפי חוות הדעת שאני הבאתי בפני ראש הממשלה, היה לחזור אל מה שהיה בעבר: אנשים באים, קונים כרטיסים, אף אחד לא עושה להם בדיקת דנ"א לראות אם הם נוצרים או מוסלמים או יהודים, בשעות מסוימות. זאת ההצעה שהצענו לווקף, והווקף קיבל אותה בשמחה. מבחינתו זו גם הייתה הכנסה מאוד גדולה. אני רוצה להזכיר למי שנמצא כאן שמדי שנה 300,000 תיירים, לא יהודים, מבקרים בהר, כי זה מקום מאוד ייחודי בעולם כולו, התייעצתם עם הרבנות הראשית אם מותר ליהודים לעלות להר?

מי שחושב, אבל התייעצתם? ודאי שדיברנו גם עם רבנים. אצל הרבנים היו דעות חלוקות, כמו שאדוני יודע. אבל סטטוס קוו היה, והרבנות לא פגעה בו, בין 1967 לשנת 2000, ולא אסרה את ביקוריהם של יהודים בהר. אסרו, אסרו. למה שיהודים יעלו

שם היה בית-המקדש שלנו. סליחה?

למוסלמים זה המקום השלישי בקדושתו, אחרי מכה ומדינה.

אדוני, בתור מוסלמי, אמור לדעת את זה. ליהודים זה המקום הראשון. אז תחליטו ביניכם. הרבנים אומרים שאסור לעלות לשם, אתה אומר, לא,

אתה כנראה לא מומחה לדינים יהודיים. הרבנים חושבים שמכיוון שהמקום הוא כל כך קדוש, אסור לבקר בו. זו גישה לגיטימית, אבל אין מחלוקת בעם היהודי, אני חושב שבעולם כולו אין מחלוקת, אם אפשר להרגיע את הרוחות. חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה.

אתה יכול להסביר, אבל אחרי שאני אסיים. שיעורים ביהדות, לא כרגע. לא מכובד. ולכן הצענו את ההצעה לווקף, ותתפלאו לשמוע, הווקף קיבל אותה בהתלהבות, ומשלחת של הווקף, זה לא פורסם מעולם, אני מספר לכם, אתם הראשונים, כבר יש התיישנות,

משלחת של הווקף יצאה ליאסר ערפאת, שהיה אז עדיין בחיים, במוקטעה ברמאללה. ותגובתו הייתה כדלקמן: הוא ירק על המשלחת וגירש אותם מהחדר בצעקות אימים. פשוט ירק עליהם: איך אתם מעזים בכלל לבוא ולספר לי על זה שאתם מוכנים להגיע להסדר עם היהודים לחזור לסטטוס-קוו. והם חזרו מבוישים ומושפלים, ואמרו לנו: אנחנו מבינים, אנחנו לא יכולים לעמוד בחלק שלנו בהסדר שאתם הצעתם, ולכן תעשו מה שתעשו. וב-20 באוגוסט הנחיתי את משטרת ישראל, מפקד המחוז היה מיקי לוי, סגן השר היום, להחזיר את המצב לקדמותו. ומאז 20 באוגוסט ועד היום הדברים מתנהלים בנחת ובשופי, למעט מקרים חריגים. החרדים לא עולים להר, אלה שחושבים שמן הראוי לעלות להר, עולים להר. ומה שקורה בהר זה כך: מדי שנה 3 מיליון מוסלמים עולים ומתפללים בהר, 300,000 תיירים, רובם המוחלט נוצרים, לרבות האפיפיור, כשהוא מגיע לכאן, עולה להר, ו-10,000 יהודים מבקרים בהר. מעבר להבדלי הפרופורציות האלה בכמויות האדירות, יש גם הבדלים מהותיים: היהודים לא זכאים להתפלל במקום, אף שזה המקום הקדוש להם,

מכיוון שממשלת ישראל ב-1967, וכל הממשלות שבאו אחריה, לרבות הממשלה שלנו, מכבדת את הסטטוס-קוו, גם אם יש בו פגיעה בזכות הפולחן שלנו. אז אנחנו מכבדים את המסורת הזאת, ויש בבית הזה, ובכלל בציבור הישראלי, כאלה שמוחים כנגד ההחלטה הזאת. אבל אני שמח שכרגע אין להם את הכוח לשנות את המצב, כי אני חושב שהסטטוס-קוו בהר הוא דבר חשוב מאוד ליציבות באזור ובמזרח התיכון בכלל, ואין לנו שום עניין להיגרר לפרובוקציות שרוצות להמיט עלינו מלחמת דת במקום הכי נפיץ בעולם. אבל מה שברור שלא יהיה, ואת זה אני אומר גם לידידי חבר הכנסת מקלב, שכבר איננו פה, וגם לחברי כנסת הערבים: אני לא חושב שאי-פעם יהיה עוד מצב שבו תימנע באלימות זכותם של יהודים לעלות להר.

חבל בכלל להיגרר למקומות האלה. אנחנו לא ניכנע לאלימות הזאת. אם יהודים חרדים סבורים שזה דבר לא נכון, אז אנחנו מכבדים גם את זה. מי שנכנסים באלימות אלה חברי הכנסת המתגרים. זו האלימות.

אני לא מגן על התגרויות, אני רק רוצה לומר לכם ש-99.9% מההתגרויות על ההר זה של ה"מֻראבטין" ושל ה"מֻראבטאת" ואתם יודעים את זה. זה לא נכון. זה לא נכון.

עובדות.

היהודים שעולים להר לא יורים זיקוקים. לא יורים זיקוקים ולא זורקים אבנים. שם זה ליהודים שנכנסים בכמויות גדולות.

היו נכנסים, היו נכנסים.

מה שאתה אומר רק עכשיו, בחודשים האחרונים?

אני אגיד לך למה. למה זה בא? ה"חמאס", אחרי מבצע "צוק איתן", עם מפח הנפש, שהוא לא הצליח לדחוף את ערביי ישראל, סגן השר אבי וורצמן. סגן השר אבי וורצמן.

הצליח לדחוף את ערביי ישראל למחאות אלימות ולא הצליח להבעיר את ירושלים ואת יהודה ושומרון, עכשיו הוא מצא, הוא מנצל כמה וכמה אירועים: הרצח של הילד מוחמד אבו ח'דיר, אתה אומר 10,000 יהודים נכנסים,

יורים זיקוקים אל הפנים והבטן והראש של השוטרים שם. אתה יודע את זה. כל פעם שנכנסים יהודים לביקור, גם אם אין פרובוקציה, יש שם את האנשים שישנו כבר בלילה הקודם, שיוצאים מתוך המסגד, שיורים זיקוקים מתוך המסגד. מקום קדוש, הפכו אותו למקום של זיקוקין די-נור. זה מגוחך. יורים ויורים ויורים מבוקר עד ערב. אתה תתייחס לסגירת השערים, לסגירת המסגד בכלל,

אין ברירה, כיוון שיורים, למוסלמים שזה המסגד שלהם או של מישהו אחר, אין לו הגבלה על-פי התקנון. אוקיי, בסדר, אני אענה לכם בארבע עיניים, אם תרצה. רגע, סגן השר צחי הנגבי, אני מסיים.

אני חייבת להסביר לכם דבר אחד: יש הגבלה על נציגי ממשלה המשיבים על הצעות חוק. אין הגבלה בתקנון, אתם מוזמנים לשנות אותו, על נציגי ממשלה המשיבים על הצעות לסדר-היום. ועל כן הוא יכול לדבר כראות עיניו, ועוד מעט גם אתה,

רבותי, הבנתי את הרמז. הרמז היה ברור. אז הכול נתון לרצון הטוב של סגן השר. אני חושב שהנושא חשוב, ואני אשמח אם הוא יידון, הוא אכן נושא חשוב, ואני מברכת על עצם הדיון. אם המשך הדיון יהיה במליאה או באחת מוועדות הכנסת,

אני מודה לכם. אני מודה לסגן שר החוץ צחי הנגבי. עמדה נוספת, של חבר הכנסת מסעוד גנאים.

אני לא אגן פה על הסכם השלום בין ירדן לבין ישראל, כל הקשרים האלה. אני בא רק להגן על דבר בסיסי: מסגד אל-אקצא הוא מקום קדוש למוסלמים, שטח כבוש,

אבל יש נקודה שגם היא חשובה, שכן אני ער לוויכוח בין הזרמים היהודיים, אם חרדים או ציונים-דתיים. זה ויכוח על קדושת האדם או קדושת האדמה. לצערי הרב, ההנהגה היום בישראל מקדשת את האדמה על חשבון האדם. זה בכל התחומים. כאשר נכנס שר, סגנית שר, אם מירי רגב, אם חוטובלי, אם אריאל, אם פייגלין, אלה, הם לא נכנסים תמימים. שם הם מצהירים: זה מקום קדוש ליהודים, ואנחנו נבנה את בית-המקדש. מה אתם מצפים מהערבים המוסלמים, לשתוק? לשבת בחיבוק ידיים? הנה הכנסת שצריכה לגלות אחריות. אני קורא עכשיו בסדר-היום של יום רביעי הבא, כתובה שם ההצעה של מר פייגלין להעביר את הריבונות, אף שזו לא הריבונות, מירדן לישראל באזור מסגד אל-אקצא. אז איפה האחריות לחייהם של בני-אדם לפחות?

תודה רבה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. אנחנו נעבור להצבעה על ההצעה להעביר את הדיון למליאה. למליאה או לוועדה? דיון במליאה או דיון בוועדה? ועדה, ועדה, ועדה. דיון בוועדה. איזו ועדה? פנים. חוץ וביטחון.

אם לא תגיעו להסכמות, אני אצטרך לבצע כמה הצבעות. תנסו להגיע להסכמה. ועדה. חוץ וביטחון. לאיזו ועדה? פנים. לוועדת הפנים, בסדר. אנחנו מצביעים על ההצעה להעביר את הדיון לוועדת הפנים. לבטל דעתי מפני, ההצבעה החלה, בבקשה.

הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. 11 בעד, אין מתנגדים. ההצעות לסדר-היום על הידרדרות היחסים בין ישראל לירדן תועברנה לדיון בוועדת הפנים. אנחנו נעבור לנושא הבא, הצעות לסדר-היום מס' 3967, 3971 ו-3983: תחקיר ערוץ 2: חיי מורה, אלימות השפלה וונדליזם. ראשון הדוברים, חבר הכנסת יצחק כהן, סגן השר לשעבר, בבקשה. עומדות לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, תודה, השרה גילה גמליאל, כבוד השרה, חברי חברי הכנסת, אם להתייחס לנושא הקודם, צחי הנגבי, חברי היקר, כל גדולי עולם במשך כל הדורות אסרו עלייה להר-הבית, דווקא בגלל הקדושה שלו. אסור לעלות להר-הבית, זה איסור מוחלט, וגם אחד האיסורים המאוד-מאוד-מאוד,

חבל, אתה לא שומע, שתדע לפחות את הפרטים. זה לא קשור לחרדים, כי גם הרב קוק אסר, גם הבן של הרב קוק אסר.

כל גדולי הדור, גם מועצת הרבנות הראשית לדורותיה, אסרו עלייה להר-הבית. וכל הפרובוקציות האלה, שעושים אותן חברים מהימין, הם הציתו אש זרה

נפלו כבר כמה חללים. די עם זה, תרגיעו את הרוחות. תפסיקו להאשים את הקורבנות. חלאס כבר, מספיק. סגן השר, סגן שר החינוך. אני לא מאשים את הקורבנות, אני לא מאשים אף אחד.

מאשים, סגן שר החינוך אבי וורצמן, אתה עוד מעט משיב. אני לא מבינה את ההתנהלות הזאת. מי שרצח אותו אשם, אני לא מאשים, מי שרצח אותו, אתה יודע, כשאריאל שרון, שנייה, חברי חבר הכנסת יצחק כהן.

סגן השר, זה לא נהוג,

אבל יש גבול, מה אתם רוצים לעשות, מה? עוד מעט יש לך הזכות לבוא ולהשיב בשם הממשלה,

תודה רבה. מה אתם רוצים לעשות, לשרוף את כל המדינה?

תירגעו כבר.

שתכיל את זה. רואים שם תלמידים משתוללים בתוך כיתה, לימוד ודאי שאין שם, רואים תלמידים שמספרים שהם שותים פחית קולה וזורקים אותה על המורה, רואים ילדים שלוקחים כיסא ושוברים קירות גבס שם בתוך הכיתה, כשהמורה חסרת אונים, הולכים לכרטיסיות בספריות, הופכים אותן על תכולתן, והמורה מושפלת ומרימה את זה ומנסה לעשות סדר. ריבונו של עולם, זו הלמידה המשמעותית? זו הלמידה המשמעותית שעליה דיברתם, עשיתם קמפיין ב-8 מיליון שקל? אתה ראית פעם בית-ספר במגזר החרדי? אתה ראית איזה כבוד והדר שם יש למורֶה ולמורָה? עשית שם פעם אחת ביקור? אלה שקיצצתם להם את התקציבים, אלה שלקחתם ונתתם קייטנות לכולם ורק להם לא, גם לילדי המסתננים נתתם קייטנות, להם לא. אני עד עכשיו לא מבין למה. אלה שאתם מפלים אותם, פעם ראית איך הם מתנהגים? נכנסת פעם לבית-ספר חרדי? בנים, בנות, לא משנה. נכנסתי הרבה פעמים.

ראית איזה הדר ויופי? נכנסתי,

חבר הכנסת, סגן השר אבי וורצמן. אבי, אני לא מדבר אליך כי אתה, באמת. באמת אתה לא, אתה לא הכתובת. אני לא מבינה. סליחה, רגע, חברי חבר הכנסת יצחק כהן. אני מבקשת ממך לכבד באמת את זכותו של חבר הכנסת להציג את העמדה שלו בהצעה לסדר-היום. יש לך אחר כך, כפי שאמרתי קודם, זמן בלתי מוגבל להשיב, אז כבד את הזמן שלו לפחות. תודה, גברתי. אבי, אני לא פונה אליך כאבי וורצמן, כי אני מכיר את הרגישות שלך ומכיר את האישיות שלך, אתה אדם נפלא. אני מדבר על המערכת שאתה מייצג, וחבל שאתה באת ולא מישהו אחר. ב-45 מיליארד התוצאה היא קשה. לפני שאתם מתחילים בכותרות בומבסטיות, למידה משמעותית, תרדו לעומק הדברים, תרדו ליסודות העניין. תסתכלו, אתה ראית את התחקיר של ערוץ 2? אני מאוד מאוד ממליץ לך לראות אותו, אוקיי? אין, אין לכם תשובות. התשובה היחידה היא להעתיק מערכת ש-3,500 שנה עובדת, ועובדת מצוין, בלי רפורמות, בלי שום רפורמה. זו אותה מערכת שהחזיקה את עם ישראל לאורך כל הגלויות, וגם היום היא פועלת. אתם מוזמנים, כל הספ"כ שלכם, לסייר, תקבלו מאתנו את כל ההדרכה חינם. שם לא תמצאו שמישהו מעז לזרוק על המורה פחית או לתלות לה דלי מעל הדלת, כדי שהיא תפתח והוא ייפול לה על הראש, או להפוך לה ספרייה שלמה, או לקחת מטפה ולהשפריץ עליה, למלא אותה באבקה. לא תמצא תופעות כאלה. אל תגיד לי סטטיסטיקות,

ואל תאשים מגזר כזה או אחר. פשוט מה שקורה במערכת זה דבר חולה, דבר לא טוב, דבר שיוביל אותנו חלילה למקומות שאף אחד מאתנו לא רוצה שנגיע לשם. אני מאוד מקווה שהדיון ירד לוועדת החינוך של הכנסת, ושם נמשיך לרדת לפרטי פרטים של כל המתרחש במערכת החינוך. תודה, גברתי. תודה רבה לחבר הכנסת יצחק כהן. חבר הכנסת משה גפני, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת מסעוד גנאים. גברתי היושבת-ראש, גברתי השרה, אדוני סגן השר, כאשר שולחים ילד או ילדה לבית-ספר, למערכת חינוך, צריך להקנות לו ערכים. אני מדבר על החינוך הממלכתי. כשקמה המדינה, לנער הישראלי היו ערכים, והוא היה נחשב בעולם, היה נחשב. "צבר" הייתה מילת גאווה מאוד גדולה. היו לו ערכים, היו לו ערכים של הקמת מדינה, היו לו ערכים של הקמת צבא, היו לו ערכים של ייבוש ביצות. אי-אפשר להקים מדינה 60 וכמה שנים. אפשר להקים מדינה חמש שנים, עשר שנים. יש מדינה, נגמר העניין הזה של ערך ההקמה. אותו דבר בצבא: צריך להחזיק אותו, אין ערך של הקמת צבא אלא בכמה שנים הראשונות. אין ערך של ייבוש ביצות כשהביצות כבר יבשות. צריך לתת לנער הישראלי ערכים. אין מושג כזה של ערכים אוניברסליים. הילד צריך לדעת למה הוא קם והולך לבית-הספר ולמה הוא חוזר ממנו, צריך לדעת את זה. ואני פונה אליך, אתה סגן שר החינוך, גם אם היה סגן שר חינוך חרדי, הייתי פונה אליו. מערכת החינוך הממלכתית היא מערכת חינוך שכשלה באופן מוחלט.

המבחנים שנמצאים בעולם, מבחן פיז"ה שהיה ב-2006,

ישראל לא נמצאת במקום של צרפת, היא לא נמצאת באמצע. היא נמצאת בתחתית הסולם כמעט בכל הפרמטרים. מקום אחרון. מה? מקום אחרון,

אני שאלתי פעם בוועדת החינוך:

אנחנו מדינה מערבית, לא ענייה, הציבור כאן הוא ציבור משכיל, למה אנחנו לא באמצע? לא למעלה, אבל למה לא באמצע? הרב גפני, עד 1973 תלמידי ישראל במקום הראשון בעולם, אני אמרתי. לכן התחלתי בזה שפעם הנער הישראלי היה נחשב במקומות הראשונים בעולם,

אמרתי: למה? מכיוון שאין דבר כזה בעם ישראל שיהיו בינוניים. חז"ל אומרים: בני ישראל,

עולים עד לרקיע,

יורדים עד לתהום. אין באמצע. אם הנער הישראלי הולך ללא ערכים, הוא לא יהיה צרפתי, הוא לא יהיה אנגלי, הוא לא יהיה באמצע, הוא יהיה למטה. אם לא תקנה לו ערכים, הוא יהיה למטה. עכשיו אני אומר לכם את האמת, אני לא רוצה לחזור על מה שאמר חברי יצחק כהן. אני הייתי עם יולי תמיר בבתי-ספר בירושלים. נכנסתי אתה לבית-ספר לבנות בגיל 16 17, והיא שואלת אותי: למה הבנות קמות? למה הן עומדות? אז אמרתי: מפני שאת באת, שרת החינוך, אז הן קמות לכבודך.

השאלה הייתה מצחיקה. לא הבנתי. השאלה הצחיקה אותי.

שרי החינוך לדורותיהם, כשהייתי אתם במערכת החינוך, די הופתעו.

אני כבר לא רוצה להזכיר את השמות, אני חושב שזה לא בסדר מצדי. אבל היינו במערכת חינוך, ובאולם היום 2,000 תלמידים. 2,000 תלמידים. יכלו לשמוע זבוב.

אני מרצה בבתי-ספר ממלכתיים, הרבה. אני די נכנס לפחד. זה לא שהתלמידים לא קמים שם, כמו בחינוך החרדי,

על השולחנות. אפשר להגיד שאנחנו לא מחנכים לידע,

גם בידע, הבנות ודאי לומדות, אבל גם הבנים. אבל המציאות הזאת, שמערכת חינוך כושלת כל כך, כמו שהיה בתחקיר בערוץ 2, אני לא צריך את התחקיר, אני לא צריך לראות אותו, אני מכיר אותו. אני ישראלי, נולדתי כאן, החברים שלי,

איפה שגדלתי, היו ילדים שלמדו במערכת החינוך הממלכתית, ואז הם היו על קו התפר בין איך שהם היו טובים קודם ואיך שהם לא טובים היום.

אי-אפשר להגיד שהנערים האלה בסופו של דבר הם נערים מצוינים. יש מערכת חינוך במדינת ישראל, מה מערכת החינוך עושה כדי שלא יקרה מה שקרה עד היום במערכת הזאת?

אז אנחנו לא נמצאים במדינות שכנות או במדינות רחוקות זו מזו,

כן, להתחיל לסיים. יש בעיה במה שאמרתי? לא, אז אני אפסיק. לא, אתה אומר דברים, לא. יש מערכת, והמערכת הזאת נמצאת גם במשרד החינוך, מערכת החינוך החרדית, היא לא נמצאת אי-שם באולימפוס. השאלה אם משרד החינוך בא, הלך לחינוך החרדי, הרי זאת עובדה, אפשר לבדוק אותה, לבדוק איך קרה דבר כזה שבמערכת חינוך מקבילה ההייררכיה היא ברורה, המורֶה או המורָה הם בראש סולם העדיפויות, לא זורקים עליהם פחיות, שלא לדבר על דברים מהסוג הזה בכלל. אבל בכלל, ההייררכיה היא הייררכיה והחינוך הוא חינוך. אז לומדים במערכת החינוך הממלכתית יותר מתמטיקה? אגב, אצל הבנות זה לא נכון, כי לומדים גם כימיה, את כל המקצועות לומדים, אבל נניח רגע לעניין הזה. למה לא באתם, אדוני סגן שר החינוך, לא לעזור לחינוך החרדי, לא זה הנושא שעל סדר-היום, למה לא באתם לבדוק איך קורה דבר כזה? איך בתי-ספר, האחד ליד השני, פה זורקים פחיות ופה עומדים דום? משפט סיום.

מה אתם עושים במשרד החינוך? אמר לך חבר הכנסת איציק כהן: פה אתם מוסיפים תקציבים ופה אתם מקצצים.

מפני שאתם רוצים שיזרקו פחיות, למה החרדים לא זורקים? תודה רבה לחבר הכנסת משה גפני. חבר הכנסת מסעוד גנאים, ואחריו ישיב סגן שר החינוך אבי וורצמן, ללא הגבלת זמן. ללא הגבלת זמן? זה, לא, אבי וורצמן ללא הגבלת זמן. על מנת שיקשיב לכם,

שיש לו את כל הזמן. אני יודע, הוא מקשיב, אבל תלוי מה הוא ידבר אחר כך. בבקשה, חבר הכנסת גנאים. גברתי היושבת-ראש, כבוד השרה, חברי חברי הכנסת, בקשר לתחקיר והאלימות והוונדליזם, לצערי הרב, זה הפך לתופעה בבתי-הספר. תלוי איפה וגם תלוי בדבר שהוא חשוב מאוד, וזה מה שאני רוצה להגיד, זה הדבר העיקרי: צריכים להגדיר מחדש מה זה בית-ספר, מה המטרה שלו. האם בית-הספר זה מקום של ציונים והישגים בלבד? ואני שאלתי כאשר הייתי מורה: מי המורה הטוב בעיני המנהל, ומי המנהל הטוב בעיני המפקח, ומי המפקח הטוב בעיני מנהלת המחוז ומי מנהלת המחוז הטובה בעיני השר? זה שהתלמידים שלו, שבתי-הספר שבשליטתו, יש להם הישגי הבגרות הגבוהים ביותר. האם זה בית-ספר המקנה חינוך? יש אמירה מאוד חכמה, שקראתי אותה, של מישהו שאומר: מה זה חינוך? הוא אומר: חינוך זה כל מה שנשאר בנו אחרי ששכחנו כל מה שלמדנו. הכוונה, שבית-הספר זה לא רק שאתה מקנה אינפורמציה. הוא יכול מחר לשכוח אותה.

כאשר הוא מסיים כיתה י"ב, כל מה שלמד הרבה ממה שלמד, כאינפורמציה, כידיעה, הוא יכול לשכוח. אבל הערכים, אלה הדברים שנשארים אתו, וזה הדבר הנכון. כאשר הפרדנו, כאשר עשינו את ההתנתקות הזו בין החינוך לבין הלימודים, האלימות השתוללה. אני לא אומר שוואללה, בתי-הספר, יכולים לנתק אותם מהמציאות האלימה בחברה הישראלית או בכל חברה אחרת. לא יכולים לנקות אותם, בית-הספר לא נמצא בבועה. אבל, ריבונו של עולם, בסוף מה המטרה של בית-הספר? האם להיות ראי צודק למה שיש בחברה, ראי שמשקף כל מה שיש בחברה, על כל הדברים השליליים, או שהוא ראי מתקן, ששם אנחנו צריכים לתקן, להקנות ערכים? בסוף, למה אנחנו מחנכים את הילדים שלנו? אנחנו מחנכים אותם לחיים ובונים בהם את האדם. בסוף אני לא רוצה שבית-הספר יהפוך, כדי שהבוגר יהיה איזה פקיד או איזה עובד, שיהיה בן-אדם בהתחלה, ואחר כך מקנים לו את כל הדברים שצריכים להקנות לו כדי לחיות וכדי להשתלב בחיי החברה.

לפי דעתי, בקשר לאלימות המשתוללת ולוונדליזם ולכל האנרכיה שרואים בבתי-ספר, אני חושב שעל משרד החינוך בסוף להחליט שבתי-הספר הם מקום להקנות ערכים, לבנות את האדם ולהכין אותו לחיים.

אני מודה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. יעלה וישיב בשם הממשלה סגן שר החינוך אבי וורצמן.

עכשיו יהיה לך כל הזמן שבעולם להגיב על כל הדברים שנאמרו, להשיב על השאלות. המזל שלנו, לא היה פה.

בבקשה. גברתי היושבת בראש, גברתי השרה, חברי חברי הכנסת, מכיוון שאיציק כהן ממהר אתן תשובה קצרה של חצי שעה ותוכל ללכת. תשמע, העליתם פה כל כך הרבה הרמות להנחתה. אבל אשתדל להיות מהיר כי, רבע שעה על חשבוני.

קודם כול, אני רוצה לומר אמירה אחת. האמירות שלכם בנושא הר-הבית הן אמירות מקוממות. אני לא מוכן לשמוע את זה, לא מוכן לקבל את זה. מי שאשם ברצח יהודים זה מי שרצח אותם. תפסיקו עם הגישה הגלותית הזאת, שכל פעם אתם חוזרים ואומרים,

אתם עולים להר? אז בגללכם נרצחו יהודים. תתביישו לכם בתשובה הזאת. אתם מציתים את האש.

כבשנו את הר-הבית, יש חופש תפילה בהר-הבית, ותפסיקו עם האמירות המקוממות שלכם, תפסיקו עם הזלזול בתלמידי חכמים שחושבים אחרת מכם. נמאס לשמוע את הדבר הזה. לא ייתכן שכל פעם תגידו: כל גדולי ישראל, כולם אומרים משהו, חלק אומרים ככה, ואני מכבד אותם, אבל חלק אומרים אחרת. אני רוצה להגיד מילה. חלק אומרים אחרת, ולכן אני לא חושב, מילה. סליחה. לא עלתה ידידתי שולי מועלם והתפרעה בהר-הבית ועשתה פרובוקציות בהר-הבית. זה הצתה של אש בהר.

אני רק אומר: היא עלתה כי היא מימשה את זכותה הפשוטה. קבע בג"ץ, אל תטעה את השומעים. קבע בג"ץ, שכשבא יהודי להתפלל ולהתייחד עם אלוהיו בהר-הבית, הוא יופנה על-ידי כוחות המשטרה אל הכותל המערבי, כדי לשמור על סטטוס קוו. ולכן כוחות המשטרה במקום, יש להם הוראה חד-משמעית,

אני חושב שזו טעות גדולה והגיע הזמן לתקן את זה. אבל, מעבר לזה, מי שעלה, אתה יכול לחשוב, אבל לא תהיה תפילה על הר-הבית. לא יהיה ביטול הסטטוס-קוו. אתם תביאו עלינו אסון.

טוב, טוב, אוקיי.

אני אומר לך את זה.

תפסיקו להצית אש. חברתי שולי מועלם, כשעלתה להר-הבית, לא התפללה,

ורק הלכה וביקרה ומימשה את זכותה, כמו כל יהודי. ותפסיקו לפחד מעצמכם כל הזמן, ותפסיקו להגיד את המילים הנוראיות שאתם אומרים פה. תפסיקו להצית אש.

תפסיקו עם השטויות שלכם.

הוא מפחד מהקדוש-ברוך-הוא. תאמין לי, ידידי היקר, אני עובד את הקדוש-ברוך-הוא לא פחות ממך ולא פחות מאנשים אחרים.

אסור לעלות לשם. ולא רק אני, גם אחרים.

כשיבוא המשיח תעלה.

אנחנו רוצים בדיוק כמוך, אבל יש הלכה.

אנחנו לא רוצים להילחם, אלה רבנים שאין להם הלכה. אין להם הלכה. יצחק כהן, אתה יודע מה הבעיה? אתה יודע מה הבעיה? אני לא נותן ציונים לרבנים, אתם כל היום נותנים ציונים לרבנים,

אתם מסוכנים לעם ישראל. זה כן רב, זה לא רב. מי שמכם בכלל להחליט מי רב? אתם מסוכנים לעם ישראל. אתם לאומנים. אתם מציתים אש זרה. טוב, אני רוצה להתייחס להצעה לסדר-היום.

אני רוצה להתייחס להצעה לסדר-היום. אבל זה כבר היה עם הסיקריקים עם רבי יוחנן בן זכאי.

קראו להם הבריונים. הסיקריקים הבריונים. אני רוצה, ברשותכם, ההיסטוריה חוזרת. ידידי היקר יצחק כהן, שאלת שאלה, ואתה לא נותן לי לענות תשובה.

אתם הבריונים, ומאחר שכבודו ממהר, אני, יש לי זמן. אנחנו כבר יודעים את זה מראש. כן, טוב, בואו. בבקשה, תיתנו לסגן השר להשיב. אחריו ארשה גם לסגן שר האוצר מיקי לוי לדבר. אוקיי, עכשיו לעצם ההצעה. קודם כול, המלצת לי, יצחק כהן, לבקר במוסדות חרדיים ולראות מה קורה. אז אני רוצה לבשר לך, שאני מבקר הרבה במוסדות חרדיים.

ואני שמח להיות שם ואני נהנה להיות שם.

סליחה, אני רוצה לומר לך: אני גם שם וגם במוסדות ממלכתיים וגם בממלכתיים-דתיים, ואני שמח להיות אצל כולם, וגם להיות בחינוך העצמאי, וב"מעיין", ובחינוך המוכר שאינו רשמי. ואנחנו משתדלים לעזור להם ולדאוג לכל ילדי ישראל.

ראית את הקיפוח?

לכל ילדי ישראל. ראית את הקיפוח? מה ראית? ספר. היית אצלם, מה ראית? מה ראית שם? ראיתי דברים יפים, ראיתי דברים שצריך לשפר, ועוזרים לשפר. שיפרת? כן.

אני אשלח אותך לאיזה מקומות, ותבדוק אם שיפרתי. אוקיי, עכשיו לעצם העניין עצמו, לעצם ההצעה עצמה.

אני רוצה לומר מילה אחת על המורים, מילה טובה על המורים, מורי ישראל.

העליתם פה נושא, יש פה הזדמנות קודם כול לומר תודה לציבור נפלא, ציבור המורים בישראל, שעובד קשה, במקצוע קשה ומאתגר, בכל הזרמים. בכל הזרמים ובכל הגילאים.

וכבר אמר יאנוש קורצ'אק, שמי שדואג לימים, זורע חיטים, והדואג לשנים, נוטע עצים, והדואג לדורות, מחנך אנשים.

ברוך השם, רואים מורים ומחנכים, מורים ומורות, מחנכים ומחנכות,

שיום-יום עוסקים בעבודה קשה ומחנכים את הדורות הבאים שלנו.

העניין, דקה, דקה.

עצם העובדה שהעלינו את ההצעה לסדר-היום, בשביל להגן על המורים. אין ספק,

שהסיבה היחידה שנשארת פה זה כדי להגן על המורים. אין ספק. אין ספק. גם משה. אני נשארתי בשביל עוד משהו. עכשיו, לעצם ההצעה עצמה.

אני רוצה קודם כול, לפני שאני ניגש לתשובה הפורמלית של המשרד, כן להגן על תלמידי ישראל. אתם הצגתם פה תמונה כאילו, לא אנחנו. סליחה, עכשיו אני מגיב. בבקשה,

אם אני לא יכול להגיב, אז אני פשוט אקצר וארד. אבל זה לא לעניין. זה תחקיר ערוץ 2, לא אנחנו. אם אתם עומדים פה על הבמה ומציירים את הכול שחור ולבן, עכשיו, לא יודע מה זה מערכת שחורה ומערכת לבנה, לא יודע מה הכוונה, אבל יש מערכת שהכול בה קלוקל והכול בה נורא, ותלמידים עומדים על השולחנות, ולא יודע מה עושים כל היום,

מערכת שנייה, שבה כולם שקטים ויש בה דרך-ארץ והכול טוב. אז קודם

שני דברים: ראיתי את מערכת החינוך של מדינת ישראל בתפארתה, כי אלה בוגרים שחלקם רק לפני חצי שנה גמרו ללמוד במערכת, והם מוכנים למסור את נפשם למען עם ישראל. אז אל תגידו שכאילו גדלים שם איזה פראי אדם, שלא יודע מה קורה שם. גדלים שם ילדים שיש להם מסירות נפש כלפי עם ישראל, שיש להם מסירות נפש כלפי המדינה הזאת, כלפי האחים, כדי להגן על כל הילדים, כולל הילדים שלכם. על כולם ביחד, גם שלנו וגם שלכם. לכן אני לא מוכן לאמירה כאילו הכול שחור ולבן.

אתה שואל אותי, איציק? יש הרבה מה ללמוד

ותאמין לי, אתה יודע, אני יודע, הבנו את התשובה, הכול בסדר. אני יודע שכשבן-אדם מוכן לתורה אז יראת שמים וכו'. אני מאמין בזה גם כן, אתה יודע את זה, אתם יודעים את זה. אבל אני לא מוכן שתכתימו הכול, לא מוכן שתכתימו הכול. לא יכול להיות שאראה שם אלפי ילדים בחופשה שלהם מסתובבים ותורמים לאחרים, ולא מוכן שאראה חיילים, כשאני מסתובב בבית-חולים סורוקה, וחייל, אבל הילדים האלה, זה לא בגלל מערכת החינוך.

ידידי היקר, זה תחום שאתה לא מבין בו, אז תשמע שנייה אחת. מאה אחוז. לא, אני רק אומר: אתה לא מבין בו, זה תחום שאתה לא מבין בו.

אבל בזה אתה לא מבין,

תלך למבחני פיז"ה, תראה, בזה אתה לא מבין. בזה אתה לא מבין. אני רק רוצה לומר לך, שכשאני עומד, כשאני עומד, זה על אף מערכת החינוך. הנוער הטוב הזה זה לא בגללכם, אתם לא עושים כלום.

כשאני עומד על-יד מיטתו של חייל שנפצע ב"צוק איתן", שכולו כוויות מכף רגל ועד ראש,

אתה יכול להמשיך לצעוק, ואני אענה לך בכל זאת.

כשהוא פצוע מכף רגל ועד ראש, והוא אומר לי, כשאני בא לבקר אותו, תקשיב,

אמרת דרך ארץ, תקשיב. אתה דמגוג, זה לא דרך ארץ. לא דמגוג.

אוה, טוב. כאשר אני עומד בפני חייל בן 18 וחצי, תשמע טוב, בן 18 וחצי, חייל פשוט בצבא הגנה לישראל,

כשאני ניגש אליו לבקר אותו, אתה יודע מה הוא אומר לי?

סגן השר, כולו שרוף, מכף רגל ועד ראש, פצוע בינוני, כולו פצוע, כולו מכף רגל ועד ראש, והוא אומר לי: סגן השר, אני לא יכול שהחיילים שלי יילחמו לבד, אני רוצה לחזור לשם. אז קצת דרך ארץ כלפי הילדים האלה, קצת דרך ארץ כלפי הילדים האלה.

הם למדו במערכת החינוך של משרד החינוך והם למדו וגדלו לתפארת. זה, שתלמדו. למרות מערכת החינוך. לא, לא, בזכות מערכת החינוך. לא יעזור לכם, לא יעזור לכם.

טוב, עכשיו לעצם העניין. כמובן, אדוני סגן השר, השתכנענו שהכול בסדר.

אני לא אמרתי, משה גפני, אני לא אמרתי שהכול בסדר, אבל אמרתי שצריך לא לצייר את הכול בשחור-לבן, עם כל הכבוד.

לא לצייר את הכול בשחור-לבן, בסדר? לא כל מה ששחור הוא לבן ולא כל מה שלבן הוא שחור, יצא לי משהו נחמד.

זה תחקיר של ערוץ 2. גפני לא עשה את התחקיר,

ידידי יצחק כהן, אתה יודע, אני מוקיר ומכיר את תלמודי-התורה, ומכיר את בתי-הספר,

וגאה שזה חלק ממערכת החינוך במדינת ישראל. אבל אל תשחירו את כל האחרים, עם כל הכבוד. אתם בסדר. טוב, לעצם העניין. אנחנו באנו לדון על התחקיר של ערוץ 2. אנחנו אוהבים את כולם,

טוב, לעצם התחקיר. כמובן, קודם כול, כפי שאתם יודעים, תוכל לדבר. חבר הכנסת כהן, ביקשת, אתה תוכל לדבר. לא, הוא רוצה לדבר באמצע דברי. זה מוסיף עניין. מוסיף עניין. זה עושה את כל, מוסיף עניין. אתה יכול לענות על מה שאתה רוצה, אבל אתה לא עונה על מה שדיברנו. עכשיו, ברשותך, גם שאלת, אמרת דברים שהם לא ממין העניין, גם אני יכול לענות. אבל אמרנו: הנוער בישראל הוא נוער מצוין, אתם לא שייכים לעניין הזה, משרד החינוך. תתבע את ערוץ 2 תביעת דיבה,

מערכת החינוך מקדמת בשנים האחרונות תפיסה של קידום אקלים חינוכי ומיטבי, והיא פועלת ליצירת אווירה לימודית מכבדת ולצמצום האלימות. מערכת חינוך לא נמדדת אך ורק בציונים. מערכת חינוך נמדדת בערכים, מערכת חינוך נמדדת בהתנהגות של התלמידים, ובוודאי שאנחנו פועלים והמערכת פועלת בדברים רבים מאוד כדי למגר את האלימות. זה לא שאין בעיות, יש בעיות וצריך להתמודד אתן. אבל לומר שהמשרד לא עושה שום דבר כדי לפתור את הבעיות, עם כל הכבוד, זה לא לעניין וזה סותר את המציאות עצמה. אני רוצה גם לעדכן שבתקופה הקרובה עומד לצאת חוזר מעודכן שתהיה בו התייחסות מאוד נרחבת לנושא של פגיעה ושל אלימות, ובמיוחד פגיעה באנשי צוות חינוכי. יש הרבה,

יש הרבה שאלונים וסקרים שבודקים כל הזמן את היחסים בין המורים לתלמידים, זה לא פותר את הבעיה. ואת האקלים בבית-הספר. אני שומע את זה בכנסת 26 שנה, את מה שאתה אומר עכשיו. יש תוכנית מיוחדת שפותחה לאחרונה, "כישורי חיים", וחלק מעניינה הוא לקיחת אחריות אישית וחברתית והתמודדות עם בריונות, כולל בריונות ברשת, עוד בעיה שצריך להתמודד אתה. יש הרבה תוכניות לפיתוח מנהיגות, פיתוח אחריות אישית, כדי להתמודד גם עם נושא האלימות. אנחנו בוחנים את הדברים האלה בראייה רב-שנתית מערכתית. ודרך אגב, לא ניכרת בשנים האחרונות, אני לא אומר שהמציאות היא טובה מספיק,

יש הרבה מה לתקן,

אבל לא ניכרת עלייה בשנים האחרונות לעומת השנים לפני כן. יתרה מזאת, אני רק שאלתי

יש אפילו יציבות ואפילו ירידה בשנים האחרונות בנושא האלימות כלפי מורים. זאת העובדה. יפה שהייתה תוכנית בערוץ 2, אבל מבחינת העובדות, מבחינת הבדיקה, יש ירידה בעניין. האם, שאלתי אם משרד החינוך הלך לבדוק למה במערכת החינוך החרדי יש פחות אלימות, האם הלכו לראות? יש מה לטפל, יש מה לקדם, אבל יש לנו כל הזמן, לא, האם הלכו לבדוק?

אנחנו פועלים כדי לשפר את האקלים, לשפר את האווירה בבית-הספר, למנוע את האלימות. בוודאי ובוודאי שבמסגרת הלמידה המשמעותית חלק מהעניין זה לדאוג, איך אומרים? מטרת החינוך היא לדאוג שאדם יהיה טוב וישר, קודם כול שיהיה בן-אדם, עוד לפני הציונים ולפני הכול. וודאי שאנחנו פועלים ועושים, ויש הרבה מאוד תוכניות. יש עוד מה לקדם, יש עוד מה לעשות, אבל יש גם הרבה מאוד מה להתגאות, כי יש לנו גם מורים נפלאים אבל יש לנו גם תלמידים נפלאים. תודה רבה לכם.

סגן השר, מה אתה מציע? הבנתי שאתם רוצים להעביר לוועדה, לוועדת החינוך. אוקיי, אז תכף ניגש להצבעה. אני מציע את ועדת המדע, גפני. מדע, תמיד מדע, מדע מעל הכול.

סגן השר מיקי לוי, ויתר. חבר הכנסת יצחק כהן, בבקשה. אני רוצה להבהיר: אבי וורצמן, שהוא ידיד שלי וחבר שלי, לקח את זה למקומות אחרים לגמרי. לא הרב משה גפני ולא אני דיברנו נגד המורים, חלילה. הפוך, באנו להגן על מורים. אנחנו הבאנו לכאן דיון כתוצאה מתחקיר של דפנה ליאל בערוץ 2, היא הראתה שם דברים מזעזעים,

אין לנו טענות, לא למורים ולא למורות ולא תלמידים.

הבאנו את הדברים כהווייתם, ולצערי ידידי אבי לקח את זה למקומות אחרים, שהם יותר,

להר-הבית. יותר חמים. תודה רבה לסגן השר לשעבר חבר הכנסת יצחק כהן. חבר הכנסת יעקב אשר, אתה גם ביקשת לדבר מהצד, בבקשה. רגע, אבל היו אמורים לתת לסגן שר האוצר. לא, הוא ויתר. הוא ויתר, חבר הכנסת גפני, הוא ויתר. הוא כבר קיבל את הנקודות, לא, רגע, בכל זאת?

אז שנייה, חבר הכנסת יעקב אשר, סגן השר בכל זאת מבקש. מכיוון שזה לא היה קשור בכלל לנושא הדיון, וערבבו את נושא הר-הבית שלא לעניין,

כדי להבהיר, כאחד שהיה שם 15 שנה, כאחד שפתח את הר-הבית, אחרי שראש הממשלה, ראש האופוזיציה דאז שרון, זכרו לברכה, עלה אל ההר ובעקבות כך פרצו מהומות דמים שליוו אותנו באינתיפאדה השנייה עם מספר הרוגים בכל הארץ,

ואלפי פצועים. ומכיוון שכרגע, הר-הבית היה סגור למבקרים, ושמעתי את סגן שר צחי הנגבי אומר שכשהוא היה השר לביטחון פנים הוא נתן לי הוראה לפתוח אותו. אכן כך היה. לקח לי שלוש שנים לפתוח אותו, והתנאי שלי היה, גם בפני בג"ץ וגם בפני לחצים של 14 בג"צים, לפתוח את ההר ללא אף הרוג. כי אין שום בעיה להכניס 1,000 שוטרים ולפתוח את ההר, השאלה היא מה יהיה ביום שלמחרת. אני אומר את כל הדברים האלה כדי להזהיר את עצמנו,

זו חבית חומר הנפץ של העולם. ראוי כי ננהג בזהירות יתרה, נכון. ראוי כי ננהג בחוכמה, ראוי כי אלה מבינינו המבקשים דווקא בימים אלה, שהם ימים מאוד מאוד קשים לכולנו, והתבערה נמצאת בחוץ והאקלים הוא גרוע מאוד, ישאלו את עצמם: האם ראוי שבעת הזאת יעלו ויחממו את האווירה. והתשובה היא חד-משמעית לא. ואני אומר לכם, כשהייתי מפקד המחוז לא התביישתי להגיד שיש לי ידיעות מודיעיניות ולא לאפשר לכאלה או אחרים לעלות להר-הבית. ולא היו לך ידיעות מודיעיניות או כן היו?

הדגשתי שהיו לי ידיעות מודיעיניות, והמבין יבין.

אני אומר לכם, חברים, זו לא העת לקלקל את היחסים שלנו עם ממשלת ירדן. זו לא העת, אף פעם לא. הוא צודק.

אף פעם לא, כי יש לממשלת ירדן ולממשלת ישראל אינטרסים מיוחדים במקום הזה.

עד היום ממשלת ירדן משלמת את שכרו של הווקף ותקציבים נוספים. אני, ברמה האישית, לא יכול עוד לפרט, ביקרתי כמה וכמה פעמים בירדן על מנת לתאם את הצעדים. משכו ידיכם מהר-הבית, זו סכנה אמיתית לעצם ישיבתנו במדינה הזאת.

כל הכבוד לך, כל הכבוד. תודה רבה לסגן השר. בבקשה, חבר הכנסת יעקב אשר.

אנחנו מצטרפים לקריאה של סגן שר האוצר: משכו ידיכם מהר-הבית. כל הכבוד, דברים כדרבונות. אני חושב שזה על דעת הכנסת כולה. על דעת הכנסת כולה, אני חושב.

של נעליך, מקום קדוש. חבר הכנסת יעקב אשר, זמנך והמיקרופון ממתינים לך. אדוני היושב-ראש, תודה, בהמשך לדבריו של סגן שר החינוך, אז קודם כול, באמת נרגענו, תירגעו: הולך להיות חוזר מנכ"ל חדש ותיגמר האלימות. אני רק מציע לשקול, אם חלילה זה לא יעזור, אולי צריך לשקול, ראיתי שמישהו הציע, לשים בטונדות ליד השולחן של המורים כדי לעצור את הדברים האלה. ועכשיו באמת, ולא רק בציניות, כי אנחנו עומדים,

נציגי הציבור החרדי, עומדים ומותקפים פה כל היום על כל מיני דברים שאתם חושבים, בציבור, שהם לא טובים במערכת החינוך החרדית, ומטיפים לנו על הליבה הזאת, על הליבה האחרת.

כנראה אתה לא נמצא פה מספיק, אתה בסיורים בבתי-ספר כל הזמן. אבל תוקפים, ולא רק תוקפים, נותנים לנו רעיונות איך לגדל את הילדים שלנו, איך להפוך אותם לנורמטיביים. עם כל הכבוד, עם כל הכבוד, אני פונה, באמת בסגנון שפנה מיקי: משכו ידיכם מהציבור החרדי, ותפסיקו להטיף לנו מוסר, כל עוד האינתיפאדות האלה משתוללות אצלכם, בתוך בתי-הספר, וזה באחריותכם ובאחריותכם בלבד.

ואני מציע הצעה אחת, פרקטית מאוד: אתם מתקצבים ומציעים להוריד לבתי-ספר חרדיים כסף מפני שלא לומדים ליבה כזו, ליבה אחרת. אני מבקש שהתקצוב של משרד החינוך יהיה לפי מדד אלימות של כל בית-ספר, לפי מדד אלימות של כל בית-ספר, אלימות בין תלמידים, אלימות מול מורים, שזה בעצם הכשל הגדול של החברה. אם תעשו את זה אולי, אולי, תשפרו את העניין. אבל עד אז, תעזבו אותנו לנפשנו. תודה רבה. אנחנו עכשיו נצביע על העברת הנושא לוועדה, ועדת החינוך.

אבל קודם צריך להצביע על העברה לוועדה ואז נחליט לאיזו ועדה. אז בבקשה, מצביעים.

העברה לוועדה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החינוך,

תוצאות ההצבעה, זה דרמטי ביותר, 11 בעד, אין מתנגדים,

נוכחים. האם ועדת החינוך

ועדת החינוך.

תחקיר ערוץ 2: חיי מורֶה,

השפלה וונדליזם, הועבר לוועדת החינוך. אנחנו עוברים להצעה הבאה לסדר-היום, יש התרגשות, יש התרגשות, אין ספק: כוונת הממשלה להרחיב את החינוך המקצועי, הצעה לסדר-היום מס' 3816. אני מזמין את חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. בבקשה, ידידי. אני רואה התרגשות בפאתי האולם, זה יפה. לרשותך שלוש דקות. ידידי היקרים, חברים, הרב איציק כהן, אני רוצה להתחבר לדבריך, חבר הכנסת כהן, חבר הכנסת מוזס רוצה להתחבר לדבריך. אנחנו דיברנו קודם על האלימות. אני רק רוצה לספר לכם, לפני שאני מתחיל לנאום, הרב גפני והרב וורצמן, תאזינו לכל מילה. כשקמה הממשלה הזאת אני הקראתי כאן מתוך סקר של עיתון "מעריב" שפורסם בעמוד 8, שאר העיתונים בכלל לא הביאו את זה, ומה היה כתוב שם? בשנה אחת, 2,000 מורים ומורות הוכו בידי תלמידיהם. והייתה רובריקה, כמה ממלכתי, כמה ממלכתי-דתי, כמה ערבי וכמה חרדי. ובחרדי היה אפס. אבל אף עיתון לא היה הוגן לפרסם את זה. היה עיתון אחד, "מעריב"

צדיק אחד בסדום, שפרסם את זה בעמוד 8. הדבר הזה בנפשנו: דור העתיד, הילדים והחינוך. וכמו ששם פרסמו את זה בעמוד 8, אני סופר כאן סך הכול שמונה חברי כנסת שמוכנים להאזין לכל הנושא של החינוך העתידי במדינת ישראל, וזה מאוד מצער. הייתי גם צוחק אילו הטיפש לא היה שלי ושלנו יחד. יש כזו אמרה, כן, שראו איזה ילד שהולך ומדבר שטויות וכולם עומדים שמחים סביב,

יש תשעה חברי כנסת, ואתך עשרה. נו, מניין. מעריב. היושב-ראש. מה, הוא חבר כנסת. נכון. עכשיו ניגש לעניין: הממשלה החליטה לעודד את החינוך המקצועי. על-פי התוכנית שגובשה במשרד החינוך, אבי, נכון? תאשר לי את זה, עד לשנת 2024 ילמדו 50% מהתלמידים בחינוך המקצועי הטכנולוגי. זו המטרה. משקיעים משאבים בתוכניות לעידוד החינוך המקצועי. מהצד השני, על-פי נתוני המועצה להשכלה גבוהה, קיימת ירידה דרסטית במספר הסטודנטים בתחום מדעי הרוח, ועתה בוחנים דרכים לעידוד לימודי מדעי הרוח. התלמידים, למעשה, אינם רוצים להשקיע בלימודי הרוח, ומאידך גם לא בלימודי המקצוע. במקצועות העיוניים התלמידים אינם עוברים את המבחנים, במקצועות הטכנולוגיים, התלמידים מתביישים להיות פחחים. איך אמר סגן ראש הממשלה לראש הממשלה? תשלח את הבן שלך להיות פחח. התלמידים מתביישים, אינם רוצים להיות פחחים. מה שעושים, שום דבר לא מצליח. אני רוצה לקבוע באופן נחרץ וברור: לא משנה כמה ועדות אתם תקימו במשרד, כמה תוכניות תתכננו, הייתי על הכיסא שאתה יושב עליו היום, הקמנו גם ועדות וועדות משנה ותת-ועדות, ואף על פי כן, החינוך פושט את הרגל מבחינת האלימות. כל עוד בתי-הספר הממלכתיים אינם מעניקים לתלמידים שום חינוך ערכי, התלמידים ימשיכו לגדול כעשבים שוטים. כי בתי-הספר האלה אינם מעניקים לתלמידים שום חינוך. במקרה הטוב הם בתי-חרושת לציונים, ובמקרה הפחות טוב, גם זה לא. כי לתלמידים אין מושגים בסיסיים ביהדות ובערכים. לא מחנכים לדרך ארץ, לסובלנות ולכבוד הדדי. חבר הכנסת מוזס, אני כבר מסכם, משפט. לעומת זאת, תראו את בתי-הספר החרדיים,

ברוך השם, התופעות האלה. התלמידים אינם מגיעים לבתי-הספר עם אולרים או סכינים, ולא צריכים להתקין שם מצלמות ומקומות ומגנומטרים כדי לבדוק כמה כלי נשק נכנסים. רבותי, אין קיצורי דרך. יודעים שחינוך זה השקעה רבת שנים ורחבת טווח. אבל אם החינוך פגום וקלוקל אין פלא, תודה. שתלמידים נדקרים, מורים מוכים ומושפלים, ורואים את כל מה שראו בערוץ 2. אני לא ראיתי, מספיק לי רק, תודה.

כי רק חינוך אמיתי ושורשי יקים לנו דורות ישרים מבורכים.

תודה רבה לחבר הכנסת מוזס. ישיב סגן השר אבי וורצמן. בבקשה. משה גפני ביקש עמדה נוספת. חבר הכנסת משה גפני. בבקשה, סגן השר וורצמן, המיקרופון, המיקרופון חם ומחכה לך. חם ומחכה לך. בבקשה. חברי היושב-ראש, גברתי השרה, חברי חברי הכנסת, משיח. משיח, חבר הכנסת מוזס. כשחבר הכנסת מוזס מוטרד מהחינוך הטכנולוגי, למה? משיח מגיע. למה?

לא, משיח מגיע.

הרב מוזס, אני חייב לומר לך, מי הכין לך את התשובה?

חבר הכנסת מוזס, יש לכם מידע בקשר למשיח שלא שמענו עליו?

אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, עכשיו אני רואה אותו ממש מגיע. זה בזכותך. אני אומר לך: המשיח לא היה על סדר-היום. לא היה על סדר-היום.

אתה יודע שיש בתי-ספר מקצועיים של אגודת ישראל?

אתה לא היית אומר "המשיח" אם היית יודע שיש בתי-ספר מקצועיים,

יש ארבעה בתי-ספר, בדרום תל-אביב ובנתניה.

הנושא של החינוך הטכנולוגי, הנושא של החינוך הטכנולוגי הוא נושא שבהחלט תופס כותרות בזמן האחרון: פחחים, ובממשלה, הבן שלך,

וכל מיני כאלה. אבל אין ספק שצמצום החינוך הטכנולוגי, ומשרד החינוך צמצם אותו בהיקפים דרמטיים בשנים האחרונות, גרם לשתי תופעות. מצד אחד לתופעה שאולי יותר ילדים הולכים לחינוך עיוני, לבגרות עיונית, כי אין להם ברירה, כי חלק מהמקומות, פשוט החינוך הטכנולוגי נסגר או הצטמצם מאוד. אבל מצד שני,

ועכשיו אני מתייחס באמת לעניין, לא באלימות ולחזור פתאום לדבר הקודם וכו' מצד שני, יש הרבה ילדים שאין להם פתרון, וחלקם לא מתאימים למסלול עיוני. לפני כן הייתה להם אפשרות לבחור במסלול מקצועי כזה או אחר, והמשרד, מסיבותיו שלו, לפני שנים, אני לא מדבר על עכשיו, בשנה-שנתיים האחרונות, גם לא בתקופה שלי. החליט לסגור את המגמות האלה, ובעצם, אחרי הכול צריך לזכור שכמעט מחצית מהתלמידים, קרוב למחצית מהתלמידים במדינת ישראל הם ללא תעודת בגרות, וצריך לתת לילדים האלה אופציות אחרות. אי-אפשר לומר: יש לכם רק מסלול עיוני ואין לכם מסלול מקצועי.

המשרד קבע, ובמיוחד לאור הדרישה הגדולה שעולה מהשטח, צריך לזכור שגם החינוך הטכנולוגי שינה את פניו מהקצה אל הקצה, ממקצועות מסגנון מסוים, היום הם מקצועות נדרשים שאתה צריך ללמוד ברמה גבוהה מאוד כדי לתת פתרונות בחינוך הטכנולוגי, ובמיוחד שבשנים האחרונות עולים קולות מהשטח, מהצבא, מהאקדמיה ומהתעשייה, ומבקשים מהמשרד: תחזקו את החינוך הטכנולוגי, המקצועי, כדי להתאים את מערכת החינוך לצורכי השוק. בסופו של יום, אנחנו גם רוצים שהתלמידים שלנו יוכלו למצוא מקומות עבודה מתאימים, ואנחנו רוצים להכשיר אותם לדבר הזה. לכן קבע המשרד כי אחד היעדים המרכזיים שלו הוא התאמת מערכת החינוך למאה ה-21 וחיזוק החינוך הטכנולוגי-מקצועי, כך שיהווה אלטרנטיבה אטרקטיבית לחינוך העיוני ויספק כוח-אדם איכותי העונה על אתגרי התעשייה במאה ה-21. משרד החינוך רואה בחינוך הטכנולוגי המקצועי משימה לאומית, ולשם כך הוא חותר ומקדם תוכניות ארוכות-טווח. המשרד רואה בחינוך הטכנולוגי המקצועי חינוך לתלמידים על כל הרצף, חלשים וחזקים כאחד.

זאת נקודה חשובה, הוא לא מייעד היום,

את החינוך הטכנולוגי רק לילדים שקרויים, אני לא אוהב את המשפט הזה, כי אין בעיני ילדים חלשים, אבל ילדים שזקוקים לתגבור לימודי או שלא עומדים במסלול העיוני, אלא גם תלמידים שעושים מסלול עיוני ובגרות שלמה, המשרד מציע להם מסלולים גם בחינוך הטכנולוגי ברמה גבוהה, כי חלקם מתאימים למסלולים האלה. התוכנית שהושקה במהלך שנת הלימודים הנוכחית פועלת לקידום החינוך המקצועי-טכנולוגי על כל היבטיו ועל כל מגוון מגמותיו, גם בתחומים טכנולוגיים מובהקים כמו הנדסת תוכנה, אלקטרוניקה, רובוטיקה וביו-טכנולוגיה, וגם בתחומים כמו מקצועות המתכת, חשמל, מקצועות הרכב, מלונאות, בניין כן, וגם פחחות, הכול חשוב, וזאת במטרה לתת מענה לתלמידים שמעוניינים ללמוד מקצועות התואמים את תחומי עניינם ואת האפשרות להשתלב בתעשייה עתירת הידע. זהו לב-לבה של הלמידה המשמעותית. מטרת המשרד היא למצב ולמתג מחדש את החינוך הטכנולוגי, לשנות את התדמית השלילית שהייתה לו,

היום, במציאות הנוכחית, התדמית הזאת לא נכונה, לא מוצדקת ולא רלוונטית. חינוך טכנולוגי-מקצועי בהווייתו החדשה יקנה תעודת בגרות איכותית, מלאה או חלקית, ותעודת מקצוע משמעותית, שתאפשר לתלמיד להשתלב בעולם התעסוקה ולהתפתח בעתיד בכיוון שיבחר. חינוך זה, הפוך מהנטען, מציב עוד אלטרנטיבה בפני התלמיד, ואינו חוסם את האפשרויות שלו.

כמו שאמרנו, תלמיד יכול לבחור גם במסלול עיוני וגם במסלול טכנולוגי-מקצועי. יש תלמידים שבוחרים בחינוך המקצועי, וגם שם אנחנו משתדלים מאוד שעדיין יעשו בגרות בסיסית, גם במתמטיקה ובאנגלית, בשפה, כדי שיהיו להם הכלים הבסיסיים להתמודד עם האתגרים העומדים בפניהם מחוץ לבית-הספר, לקראת ההשתלבות בעולם התעסוקה. אני חושב שנעמוד בדבר הזה. אני רוצה לומר עוד נקודה אחת, אולי משפט אחרון: בסוף שנות ה-80 שיעור הזכאים לבגרות בקרב תלמידי החינוך הטכנולוגי-מקצועי עמד על 24%, בעוד שיעור הזכאים לבגרות בקרב תלמידי החינוך העיוני עמד על 65%. היה פער של 41%. שימו לב מה קרה בשנת 2012, שיעור הזכאים לבגרות בחינוך העיוני עמד על 66%, ובחינוך הטכנולוגי-מקצועי הוא עמד על 57% בגרות שלמה. כך שרואים שינוי דרמטי גם בילדים שהולכים לחינוך מקצועי, ואני חושב שאם נדאג לילדים הללו, לתת להם גם את האפשרות להשתלב, אם במסלול העיוני, ולשלב חינוך מקצועי, וגם הילדים שלא יכולים להשתלב במסלול העיוני, לתת להם את הבסיס הדרוש להם ולתת להם את הכלים המקצועיים, אנחנו נוכל לשלב את התלמידים שלנו בצורה המיטבית באתגרים העומדים בפניהם לאחר שיסיימו את בית-הספר.

תודה רבה לסגן שר החינוך אבי וורצמן. חבר הכנסת משה גפני, ביקשת?

הייתה ההצעה שלך, סגן השר, לאן נעביר את ההצעה? מדע וטכנולוגיה. יפה, בשמחה. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להתייחס רגע לעניין הזה, אבל מכיוון שסגן השר הזכיר את המשיח, אז אני רוצה להגיד לו שזה לא סימנים של בוא המשיח. לצערי הרב, מאז קום המדינה יש בתי-ספר טכנולוגיים, בתי-ספר מקצועיים, של היהדות החרדית. בין היתר, גם חבר הכנסת לשעבר הלפרט עומד בראש מערכת ענפה בעניין הזה. לא אלה הסימנים של המשיח. הסימנים של המשיח הם סימנים אחרים שהיו כאן, הנושא של "בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא". הרי אנחנו באנו והצגנו הצעות לסדר-היום על המערכת, מה שהיה בתחקיר של ערוץ 2. אז הוא לקח אותנו למלחמה, ל"צוק איתן". בסדר, זה סיפור אחר. זה דווקא סימנים של המשיח, לא החינוך הטכנולוגי. עכשיו, לגופו של עניין, יש פה תרתי דסתרי. הממשלה, או משרד החינוך, אני יודע בוודאות שהיא התכוונה לצמצם את החינוך הטכנולוגי. אני חושב שכל חברי הכנסת מתנגדים לעניין הזה.

בוועדת המדע, קיימנו השבוע דיון על הצמצום במדעי הרוח, הצעות לסדר-היום של חברת הכנסת רות קלדרון ושל חברת הכנסת גילה גמליאל ושלי, וגם שאלו אותי את השאלה, קצת לא כל כך מבינים: מה לי ולמדעי הרוח? אני חושב שאם כל הזמן מסיתים נגד לימוד, אז לא הולכים למדעי הרוח, הולכים למינהל עסקים. הולכים רק לחומרנות, לעשות כסף, לא לחשיבה. ככה זה בישיבות, ככה זה, בקיצור, היה דיון פורה. אני קבעתי ב-24 בחודש דיון על החינוך הטכנולוגי. אנחנו ועדת המדע והטכנולוגיה, ואני מקווה שאנחנו נגיע למסקנות, יחד עם משרד החינוך, ושמשרד החינוך,

שתדע, היות שאתה סגן שר,

לתשובות של משרדים. יש משרדים שעונים תשובות רציניות, אמיתיות, שאפשר ללמוד מהן מה עושים הלאה, יש משרדים שנותנים תשובות של כותרת כזאת יפה שהם יוצאים אתה וזהו. אתם בעד הרחבת החינוך הטכנולוגי או נגד? מה אתה מספר לנו על הבגרות?

המשרד לא עושה את זה. אז מישהו היה צריך להסביר למה הודיעו לכל מנהלי בתי-הספר הטכנולוגיים שיש צמצומים. את זה היה צריך להסביר. אני מסכים עם הכותרת שאמרת,

אבל צריך תשובה. אני מציע להעביר את הנושא לוועדת המדע והטכנולוגיה, ואני מתחייב לקיים דיון בהקדם. תודה רבה. אז קודם כול נקיים הצבעה לגבי העברה לוועדה,

נחליט איזו ועדה. אנחנו עוברים להצבעה, בבקשה.

תודה רבה. אנחנו מסכמים כך: עשרה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים, אין נוכחים. ההצעה לסדר-היום, כוונת הממשלה להרחיב את החינוך המקצועי, הועברה על דעת כל חברי הכנסת לוועדת המדע והטכנולוגיה. בהצלחה, חבר הכנסת גפני. ואתה הדובר הבא בנושא הבא שעל סדר-היום,

הממשלה לקרן קיימת לישראל ואי-חידוש האמנה ביניהן. ישיב סגן שר האוצר מיקי לוי. בבקשה, חבר הכנסת משה גפני. לרשותך שלוש דקות, ידידי. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, אדוני סגן שר האוצר, מתנהל ויכוח נוקב, נוקב עד כדי פירוק הקואליציה והליכה לבחירות, בין הליכוד וישראל ביתנו לבין יש עתיד: האם דורשים מקרן קיימת לישראל העברה של מיליארד שקל, או שמסכימים לזה או שלא מסכימים לזה. ויש ויכוח לגבי השקיפות; כן צריך שתהיה שקיפות, לא צריך שתהיה שקיפות. אני יושב על הטריבונה, אני באופוזיציה. אני לא יודע בדיוק מה שמתנהל,

אני נמצא בוועדת הכספים. משרד האוצר מעביר בסביבות חצי מיליארד שקל לחטיבה להתיישבות, אף אחד לא יודע לאן זה הולך. אני יודע על כספים, כל מיני כספים, בעיקר הבית היהודי מקבל את הכסף הזה,

לגרעינים תורניים, להתנחלויות. הוא מקבל את הכסף בתמורה לזה שהוא,

יעביר את מע"מ אפס בוועדת הכספים. התקיים דיון בוועדה לענייני ביקורת המדינה השבוע. ישבו שם אנשים, פשוט לא להאמין: מאות-מיליוני שקלים שעוברים בחטיבה להתיישבות ללא פיקוח, ללא שקיפות. יש עתיד איימה בוועדת החוקה, בשעתה, שיהיה משבר אם לא תהיה שקיפות. והנה, אין שקיפות ויש כסף שמגיע ממשרד האוצר. על מה הוויכוחים האלה? על מי עובדים בוויכוחים האלה? הקרן הקיימת כן תעביר, כן תהיה שקיפות,

יש משבר על זה. יש עתיד מעבירה כסף לגרעינים תורניים, לישיבות הסדר, דרך החטיבה להתיישבות. כספים גדולים, רבים. כמה? בסביבות 600 מיליון שקל. לחטיבה להתיישבות? כל התקציב של החטיבה להתיישבות הוא 100, הוא כמה עשרות מיליונים. התקציב גדל בסדרי-גודל של מאות אחוזים, ואני לא מחדש בזה שום דבר. אנחנו מדברים על זה בוועדת הכספים.

אגב, את חברת הכנסת סתיו שפיר הוציא סלומינסקי, על הרקע הזה, מהוועדה. השרה גרמן, נכון, אבל דווקא יש עתיד במקום אחר. דווקא יש עתיד נלחמים עכשיו, תאמיני לי, השרה גרמן, אני הייתי מצפה שאתה תבוא ותאמר שאנחנו צודקים ואתה אתנו במאבקנו הצודק. על הקרן הקיימת. יש עתיד מנהלת עכשיו, רגע, ואתם תסכימו שזה יחול גם על החטיבה להתיישבות? אני מדברת על נושא הדיון. על הקרן הקיימת. אבל, הם נמצאים, אבל הקרן הקיימת נמצאת באותו מצב כמו החטיבה להתיישבות.

שהם יש להם כסף ואתם מבקשים מהם כסף. אתה מתנגד לכך, החטיבה להתיישבות,

בכלל. אני נגד עלייה להר-הבית, אני רוצה שקט, אני רוצה שלום. אבל אם כנים דבריכם שאתם נגד הליכוד וישראל ביתנו על הקרן הקיימת, למה אתם לא נגד החטיבה להתיישבות? למה לשם אתם מעבירים כסף?

אתה צודק. אני צודק. סוף-סוף, נכון.

את אישה בכירה ביש עתיד. איך אתם משחקים עם הדבר הזה? איך אתם עושים, בישיבות נוהגים להגיד, כשלומדים סוגיה, אז אומרים שיש שני דינים: דין אחד כזה, ויש דין אחד הפוך, אבל מסבירים את ההבדלים. זה אחד מהדברים שאומרים: יש שני דינים בסוגיה הזאת, אחד כך ואחד הפוך, אבל זה שונה מהותית. מסבירים את ההבדלים. מי שלא יודע להסביר את ההבדלים, לא יכול להגיד את הסוגיה הזאת. אתם חייבים להסביר, ואי-אפשר לקבל דעה על קק"ל בלי שאתה, לא, אתם חייבים, אני לא מדברת, אני אמרתי לך,

אתה עלית לדבר. יעל, גברתי השרה, לא, אני איש שלום, אמרתי קודם. אני גם איש תמים. כשאני פוחד שעובדים עלי, אז אני בורח. אתם צריכים להגיד לי מה המדיניות שלכם. אתם בעד שקיפות? אתם בעד זה שכסף ששייך למדינה יהיה במדינה? יתופעל על-ידי המדינה? זו המדיניות? אם זו המדיניות, אני אתך. אבל אז תעשי את זה גם בחטיבה להתיישבות. אתם לא יכולים לשחק משחק כפול, אלא אם כן אתם אומרים כמו בישיבות,

למה פה זה כך ולמה פה זה הפוך. מישהו אמר לי באוזן, ואני לא מאמין לזה, זה לא יכול להיות, הוא אמר לי באוזן, אם זה נכון אז אני לא אתכם. הוא אמר לי שנותנים כסף לחטיבה להתיישבות בתמורה לזה שהבית היהודי יתמוך במע"מ אפס. יכול להיות דבר כזה?

אז אני לא מאמין לזה. אני רוצה תשובה. אם אתם כל כך מתעקשים על קרן קיימת לישראל, שהכסף יהיה שקוף ושהממשלה תבצע את הפעולות האלה דרך התקציב הזה במשרדי הממשלה,

אבל אז אתם לא יכולים לשחק אתי, אתם לא יכולים לקחת את התמימות שלי ואת זה,

ואת זה שאני איש שלום, ופה אתם תעשו עסקים על הגב שלי. אם את רוצה שאני אלך אתכם, אני הולך אתכם לאורך כל הדרך. תנו לי תשובה, אני מביא את כולם אתי.

תודה רבה. תשובת סגן השר מיקי לוי, בבקשה. זה יצא קצת מוזר. תגיד, למה לא סגרתם את החטיבה, את כל הכספים? מה אתה שואל אותי? מה, היית בוועדת הכספים.

אני ניהלתי את המדינה? לא סגרת את, בואו נקיים את הדיאלוג הזה מהדוכן,

צופי ערוץ 99 יוכלו לשמוע.

למה לא סגרת, גפני?

שאלתו, הוא שאל מה, אנחנו בפעם הראשונה באים לשים יד על הכסף. סגן השר שאל: למה לא טיפלתם בזה בעבר? אני מצטט. בבקשה, סגן השר מיקי לוי, המיקרופון לרשותך. אתה יודע על דברים, דווקא סמכתי עליך כשהיית שם. אוה, איזו אכזבה. כן, אבל עצרתם אותי באמצע. יכול להיות שעוד הייתי ממשיך, הייתי, בבקשה. 20 שנה הייתם שם. הם גם יהיו, ויהיו. 20 שנה.

בקושי ארבע שנים, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

אין לי עניין בחטיבה להתיישבות,

חד-משמעית. אם הקרן מעבירה לחטיבה להתיישבות, זה בדיוק הזמן שהיינו רוצים לשים ידינו על כספי הקרן הקיימת. קרן קיימת לישראל הוקמה בשנת 1901 למטרת רכישת קרקעות להתיישבות יהודית בארץ-ישראל כזרוע של ההסתדרות הציונית. באותה תקופה קמו מוסדות יהודיים רבים שהיוו את התשתית הרעיונית והמוסדית למדינה שבדרך. ברבות הימים השתלבו חלק ממוסדות אלה בתוך הארגונים השונים של מדינת ישראל. לקרן הקיימת בעלות על 2.3 מיליון דונם בתחומי מדינת ישראל, המהווים כ-11% מקרקעות המדינה, בניכוי מחוז דרום, אשר מהווה 60% משטח המדינה. שיעור הבעלות של הקרן הקיימת על קרקעות המדינה עמד על כ-22% 1.9 מיליון דונם. שיעור ניכר מהקרקעות בבעלות הקרן הקיימת הועבר אליה בעסקאות רכש מהמדינה. באמנה שנחתמה בשנת 1961 בין המדינה לקרן הקיימת נקבע כי ניהול מקרקעי הקרן הקיימת יהיה בידי רמ"י, כנאמן עבור הקרן הקיימת. במסגרת ניהול הקרקעות המשותף מעבירה רמ"י לקרן הקיימת מדי שנה את הכספים שהתקבלו בעד שיווקי הקרקעות של הקרן הקיימת. לאור עליית מחירי הדירות, ומחירי הקרקעות בהתאם, חלה בשנים האחרונות עלייה ניכרת בהעברה של רמ"י לקרן הקיימת. בשנים 2009 2013 הועברו לקרן הקיימת כ-1.17 מיליארד ש"ח בממוצע לשנה. וראה זה פלא, גם אנחנו מתרעמים על העניין.

משלמת על תשתיות, בונה כבישים, משלמת על תשתיות מים וביוב, וערך הקרקע עולה כי הוא הולך לדיור, ואז מעבירים כסף גדול יותר לקרן הקיימת. זו בדיוק הסיבה לכך שאנחנו התרעמנו על העניין הזה. יכולנו לעשות "עולם כמנהגו נוהג", לטמון ראשינו בחול, לתת לזה לעבור מעל ראשינו. זו פעם ראשונה שבא מישהו, דופק על השולחן ואומר: אני רוצה לגבות עבור המדינה את הכסף שמגיע לה. אני מטייב את הקרקע, אני זו המדינה,

לא אני באופן אישי, מיקי לוי המדינה מטייבת את הקרקע, יש פיתוח קרקעות, התשלומים עבור הקרן הקיימת הם הרבה יותר גדולים, הם לא משלמים מס, והנה לך, שכר המדינה יוצא בהפסדה. אנחנו הראשונים שבאנו ואמרנו: חברים, תחת חוק, רוצים לשים ידינו על כסף שמגיע למדינה בדין. כך יוצא שהמדינה מעבירה במהלך השנים, לא היום, שנים, ויושב כאן חבר הכנסת מאיר שטרית, שעבר את רוב המשרדים, בממשלות ישראל. בכנסת הזאת, בממשלות מדינת ישראל, אני לא יודע כמה. חבר הכנסת שטרית, כמה?

שישה משרדי ממשלה כשר. ואתה בכנסת, כמה, בבקשה? מאז 1981. 1981. 1981, 33 שנה. חביבי, אני חושב, אדוני, שברת את כל השיאים. עם הפסקה של ארבע שנים. הוא עשה הפסקה.

אתה יודע את ההיסטוריה, מה עוד שהיית גם כן, בסוכנות.

אתה מכיר את הצד השני של החטיבה להתיישבות, או של היחידה להתיישבות. אני לא יודע כמה כאלה היו, אבל באמת אתה היסטוריה מהלכת. ונשאלת השאלה: למה לא עשו עד היום? אבל אתה מעביר להם כסף, הרבה.

זה שהקרן הקיימת מעבירה לשם כסף,

זו הפעם הראשונה שהייתה איזו תנועה סיבובית, שאנחנו רוצים לשים עליה יד. המדינה מעבירה במהלך השנים לטובת הקרן הקיימת

בין היתר, מהשבחה, ממומנת בעיקרה מהשקעה ממשלתית מתקציב המדינה. אך פירות ההשבחה, כפי שאמרתי, אינם מועברים לטובת שימושים ציבוריים באופן סדיר ורצוף, אלא נאספים ומצטברים בחלקם בקופת הקרן הקיימת. ומכיוון שההצעה לסדר-היום הייתה בנושא הקרן הקיימת, אז בסדר, אני מנסה לענות לך על החטיבה להתיישבות, אם אתה יכול לענות לי, אז אני, אני לא אוהב את זה.

אם אתה יכול לענות לנו בארבע עיניים, אז למה הליכוד עם ישראל ביתנו? אני לא יודע, תשאל את הליכוד ואת ישראל ביתנו. אני עונה בשם שר האוצר, בשם האוצר. פעם ראשונה מגיע שר אוצר ואומר: אני רוצה לשים את הכסף שמגיע למדינת ישראל מאותן קרקעות ששייכות לעם היהודי. פעם ראשונה. הרי אף אחד לא עשה את זה עד עתה, כי זה חלוקה של ג'ובים בקרן הקיימת, והם חיים טוב בקרן הקיימת. אתה מאשים את הליכוד עכשיו. אני מאשים את מי שצריך. אני רוצה את החלק היחסי שמגיע למדינת ישראל, לעם היושב בתוכה. אם אתה עושה את זה גם בחטיבה להתיישבות, אני אתך. אבל אתה שאלת אותי על משהו אחד, אני משיב לך בנימוס רב.

כמו כן, מכוח האמנה, אתה שם לב שאני לא צועק. כמו כן, מכוח האמנה בין המדינה להסתדרות הציונית ומכוח חקיקת מס, הקרן הקיימת לא נושאת בנטל המס ופטורה מכל סוג של מיסוי.

הפעולות שבוחרת הקרן הקיימת לקדם מכספיה ומהתקבולים משיווק קרקעותיה לא עולות בהכרח בקנה אחד עם סדר העדיפויות הממשלתי, וזאת אף שבסעיף 8 לחוק מעמד ההסתדרות הציונית העולמית נקבע מפורשות כי פעולות ההסתדרות הציונית וארגוניה השונים מחייבות שיתוף פעולה ותיאום מלא עם מדינת ישראל וממשלתה בהתאם לחוקי המדינה. למעשה, במצב הקיים כיום, לממשלה אין כלל השפעה על הוצאות הקרן הקיימת, והן אינן נתונות לשיח כלשהו או לעיגון המובילים להתאמה בין סדרי העדיפויות הממשלתיים לשימוש בכספי הקרן הקיימת. בהחלטת ממשלה מס' 2407 מיום 7 באוקטובר 2014 נקבעו הוראות שונות לעניין ההשתתפות מרצון של קרן קיימת לישראל בפרויקטים לאומיים, בהתאם לסדרי העדיפויות הממשלתיים הנקבעים מדי שנה בשנה בחוק התקציב השנתי. בנוסף, מקודמת הצעת חוק, במסגרת חוק ההסדרים, הוראות אשר יבטיחו, אני מניח שתצביעו נגד חוק ההסדרים לא,

אני רק רוצה לדעת באיזו ועדה זה. אז איך זה יסתדר עם עניין הרצון שלך להניח את ידך על כספי הקרן הקיימת, השייכים לעם היהודי. כן, כן, אבל באיזו ועדה זה. מה אתה רוצה, בוועדת מדע וטכנולוגיה? לא, באיזו ועדה. מה אכפת לי? באיזו ועדה מעבירים את זה? תמתין בסבלנות.

בבקשה. הוראות אשר יבטיחו, אני לא יודע איפה, אני כבר מתבלבל.

הוראות אשר יבטיחו את דרך קבלת והוצאת הכספים המתקבלים מהקרן הקיימת לטובת תוכניות לאומיות, וכן להתנות את המשך זכאותה של הקרן הקיימת לפטור ממס הניתן לה ביחס לשנת תקציב מסוימת,

שבאותה שנה אכן השתתפה הקרן הקיימת בתוכניות לאומיות ובשיעור של לפחות 65%. עד עתה לא עשו דבר בעניין הזה. הגברת ההשקעה בתשתיות הדרושות להסרת חסמי דיור צפויה להוביל לגידול משמעותי בהתחלות הבנייה ובשיווקי הרשות, וכן לסייע במאבק בעליית מחירי הדירות. ההצעה שעולה בימים האחרונים על היפרדות הקרן הקיימת מרשות מקרקעי ישראל תקשה מאוד על שיווק קרקע לבנייה על-ידי רשות מקרקעי ישראל, לאור העובדה שמקרקעי הקרן הקיימת והמדינה שזורים זה בזה, ויהיה קושי רב להביאם לזמינות לבנייה. היקף הקרקעות של הקרן הקיימת במרכז הארץ אינו כשל בעל קרקע פרטית רגיל ועומד על כ-25%. חברי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, היה והקרן הקיימת אכן תביא בפני הממשלה דרישה להיפרד, הנושא ייבחן לעומקו.

אנחנו מאמינים בדרכנו. אנחנו מאמינים שהקרן הקיימת מחויבת על-ידי כך שהמדינה משביחה את הקרקע שלהם. עוד לא נכנסתי לסוגיה למי בדיוק שייכת הקרקע, מה זה העם היהודי שבגינו רכשו את הקרקע בהיסטוריה, לפני קום המדינה ובקום המדינה. דבר אחד אני יכול להגיד: אנחנו נעמוד על כך שאכן יועבר כסף לקופת האוצר, גם מפני שהמדינה משביחה את קרקעותיה של הקרן הקיימת, גם מכיוון שהקרן מחויבת לפרויקטים הלאומיים, ולא על-פי גחמות כאלה או אחרות. ואתם את הכסף הזה תעבירו לחטיבה להתיישבות. תודה רבה לסגן השר. איזו ועדה אתה מציע? אדוני היושב-ראש, אני ביקשתי שהדיון הזה יהיה במליאה. אין מה לעשות עם זה בוועדה. אני שומע בעצתך, אדוני היושב-ראש. יש פה ויכוח ציבורי נוקב, וזה צריך להידון במליאה.

אתה מוכן, סגן השר? חבר הכנסת גפני, וראה זה פלא, אמרתי ימות המשיח בנושא הר-הבית, משיח זה סיפור אחר.

ולכן גם הפעם, פעמי משיח, אני מסכים לבקשתך.

אוקיי. אז אנחנו מעבירים על בסיס הסכמה. צריך להצביע?

אז אנחנו מצביעים אם להעביר את זה למליאה או לאו. בבקשה, ברשותכם, בעד, העברה למליאה, נגד, נגד העברה למליאה.

אם היושב-ראש יקיים פה את הדיון, זה יהיה מאוד מאוד, עכשיו? אני אשמח. אה, בכלל. שמונה בעד, נגד, אין, נמנעים, אין, נוכחים, אין. הנושא עובר למליאת הכנסת, המשבר ביחסים בין הממשלה לקרן קיימת לישראל ואי-חידוש האמנה ביניהן. אני עובר לנושא הבא: קשיים בהתנהלות בית-החולים "הדסה עין-כרם", הצעה לסדר-היום מס' 3884. פותח חבר הכנסת יואב בן צור, ואחריו תשיב שרת הבריאות יעל גרמן. בבקשה. לרשותך, חבר הכנסת בן צור, שלוש דקות.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

אני מבקש לדבר על נושא כאוב שעל סדר-היום. נושא זה קשור לאיכות חייהם ולבריאותם של כמיליון תושבים במדינת ישראל, תושבי ירושלים רבתי. המצב הקיים בבית-החולים "הדסה עין-כרם" בירושלים, אסור שיימשך. חכמינו זיכרונם לברכה לימדו אותנו שלא להיות כפוי טובה ולדעת להכיר טובה לכל מה שהיטיב אתך. עד כדי כך, מבואר כי משה רבנו נזהר שלא להכות את היאור במכת דם במצרים כהכרת טובה על שהייתו ביאור הדומם בבטחה עת היה תינוק בתיבה. על אחת כמה וכמה שצריכים אנו להיות מוקירים ומכירי טובה לעובדי בית-החולים הזה על עבודה מסורה ומתמדת יום וליל, 365 ימים בשנה. לא ימושו מזיכרוני, לפני כ-13 חודשים וחצי, בימים הנוראים, תרתי משמע, של שנת תשע"ד, עת היה מורנו ורבנו האהוב, מאור ישראל, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, מאושפז בבית-החולים "הדסה עין-כרם", מסירות הצוות הרפואי והצוות המקצועי ועמידתם לימינו בכל הנדרש. ממש כאבו את כאבו וסעדו אותו בימיו האחרונים במסירות אין קץ, ואף בימי חייו, כאשר נזקק רבנו, מרן זצ"ל, לטיפול רפואי, הרי שבית-חולים "הדסה עין-כרם" היה לו לעזר ולאחיסמך בדאגה אמיתית וכנה לשלומו ולבריאותו של מאור ישראל. אלא שמצב הדברים הקיים חייב להגיע לידי פתרון. לא ייתכן כי בית-חולים מרכזי שכזה, האמון על בריאותה של אוכלוסייה כה רבה, לא יוכל לעמוד ולתפקד באופן שוטף. שמא מדיניות הממשלה המבקשת להפריט כמעט כל נכס לאומי בשם היעילות הכלכלית, מדיניות שגויה היא? במצב הדברים הקיים, כאשר רק שלשום פורסם בתקשורת כי בית-החולים לא מסוגל לשלם חוב של 93 מיליון שקלים לספקים, ככל הנראה בשל מאבקי כוח וסמכויות בין החשב המלווה מטעם משרד האוצר לבין ארגון "נשות הדסה", כדאי אולי לחשב מסלול מחדש ולבחון את הלאמתו המלאה של בית-החולים והפיכתו לבית-חולים ממשלתי, כמובן תוך שמירת זכויותיהם של כל העובדים, כאשר כל האחריות תהיה על כתפי מדינת ישראל, האחראית לבריאותם של תושביה ואזרחיה. המצב החמור אף עלול להידרדר, שכן חוב בסך 56 מיליון שקלים לקרנות ההשתלמות והמחקר של הרופאים, שאמור להיות משולם בסוף חודש אוקטובר, טרם שולם. ומה יהיה על משכורות העובדים, החל מעובד הניקיון שמועסק כמובן,

האם יקבל את שכרו? וכלה במנהלי המחלקות, דרך האחיות והסניטרים? גברתי השרה, חברי חברי הכנסת, בלי להידרש לשאלת השתלת הכבד אשר בוטלה בבית-החולים בחודש שעבר ולמלחמת הגרסאות האם בגלל סכסוך הרופאים או מטעמים אובייקטיביים אחרים, מצב הדברים הקיים עתה לא יוכל להחזיק מעמד זמן רב, והמחיר הגבוה בחיי אדם עלול להיות משולם על-ידינו. ירושלים רבתי לא יכולה להסתמך על בית-חולים "שערי צדק" וכמה בתי-חולים קטנים נוספים. בית-חולים "הדסה" הוא חלק בלתי נפרד ממרכיביה של ירושלים. אבקש מעל במה זו כי תיבחן באופן רציני הלאמתו של בית-החולים והפיכתו לבית-חולים ממשלתי, דבר אשר ימנע חוסר יציבות תעסוקתית בקרב העובדים וישמור על רצף העבודה ומתן השירותים הרפואיים עבור אזרחי מדינת ישראל, נוכח ההשקעות האדירות שמשקיעה המדינה,

תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת יואב בן צור. גברתי שרת הבריאות יעל גרמן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בית-חולים "הדסה" אכן היה שרוי במצוקה כספית, וממשלת ישראל הושיטה יד, ובתוכנית הבראה עד שנת 2020 היא מתכוונת להשקיע כ-1.3 מיליארד שקל בבית-החולים, כמובן, יחד עם "נשות הדסה".

כאשר יש תוכנית הבראה שמחייבת גם פיטורים, לא יכול להיות שלא יהיו בעיות בתוך בית-החולים, ובתוך בית-החולים אכן היו בעיות, בעיות פרסונליות ובעיות כלכליות, ותוכנית ההבראה לא הגיעה ליישומה המלא. אנחנו עמדנו על כך ועומדים על כך שהחשב המלווה ייכנס, ידע כל פרט. הרי לא יעלה על הדעת, לא על דעתו של הבית הזה ולא על דעתו של הציבור הישראלי, שממשלת ישראל, שמשקיעה כספי ציבור, לא תדע מה קורה. ולכן עמדנו על כך שהחשב המלווה יקבל את כל הפרטים, ואני שמחה לומר שאכן הגיעו להסכמות, והחשב המלווה מקבל בימים אלו את כל הפרטים כדי שאנחנו נוכל להיות סמוכים ובטוחים שתוכנית ההבראה מתקדמת כפי שהיא. אני עדיין לא יכולה לומר זאת, כי עדיין לא ראיתי את הפרטים ואת ניתוח המספרים, אבל אין ספק שאם תוכנית ההבראה תתממש, הרי שלמדינת ישראל אין עניין לנהל את "הדסה". נכון לעכשיו ל"הדסה" יש בעלים, ואלו "נשות הדסה", שהשקיעו בו למעלה מ-2 מיליארד שקל בשנים האחרונות, ויש להן זכויות רבות, לא רק ב"הדסה" אלא גם בכלל ביהדות העולם ובמדינת ישראל. נכון לעכשיו, אנחנו נעשה את הכול כדי שבאמת

יעמוד על הרגליים, יתנהל כשורה, בעזרתנו ובעזרתן של "נשות הדסה". אני מאוד מקווה שאנחנו אכן נצא מן המשבר. אני חייבת לומר שאנחנו במשרד הבריאות עוסקים בזה מדי שבוע, הייתי אומרת כמה פעמים בשבוע, ובין השאר גם שולחים בקרות רפואיות. יש בידי הבקרה הרפואית האחרונה הן של "הדסה עין-כרם" והן של "הדסה הר-הצופים". לשמחתנו הרבה, הבקרות הרפואיות יצאו תקינות. בית-החולים פועל כשורה. איני מתעלמת מהבעיות הפרסונליות, הן אכן קיימות. והיו בעיות בהשתלות, ולכן נכנס בעובי הקורה פרופסור ביאר, שהוא הממונה על ההשתלות במדינת ישראל, ובעקבות המלצתו אנחנו החלטנו להשעות למשך חודש ימים את ההשתלות כדי שלא לפגוע בחיי אדם. אין ספק ששום סכסוך אינו מצדיק פגיעה בחיי אדם. בתום החודש הזה, אולי חודשיים, אנחנו נבחן את המצב מחדש, ואני מאוד מאוד מקווה שנוכל לאשר את המשך ההשתלות. נכון לעכשיו, מבחינה רפואית "הדסה" פועל כשורה, מבחינה כלכלית החשב יוכל לתת לנו תמונת מצב, ונכון לעכשיו אין כל צורך להלאים את בית-החולים.

תודה רבה לשרה.

אני חושבת שמיצינו את זה.

מבקש דיון בוועדה. אין לי התנגדות. אבל איזו? ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. נקיים הצבעה על העברה לוועדה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. שישה בעד, אפס מתנגדים,

הנושא עובר לוועדה איזו ועדה? ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, הכול סגור. סיימנו את הנושא הזה. אנחנו עוברים לנושא הבא: הסחבת המתמשכת בשדרוג כביש 38, הצעה לסדר-היום שמספרה 3931, של חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. אני מבין שאין תשובת שר, אז אנחנו מתקדמים יפה לקראת סיום הישיבה.

אדוני היושב-ראש, תודה רבה, ברשותך וברשות חברי חברי הכנסת, בשבוע שעבר, סמוך לשעה 03:00, לפנות בוקר, חזרו שתי משפחות מבית-שמש משמחה משפחתית בירושלים. סמוך ליישוב מסילת-ציון איבד הנהג שליטה על הרכב, החליק על הכביש הרטוב והתהפך. רק בנס 14 הנוסעים, בתוכם 11 ילדים, נפצעו באורח קל. התאונה הזאת אינה מקרה חריג. היא מתווספת לשרשרת התאונות האין-סופית שהתרחשו על הכביש. אין כמעט יום שעובר ללא תאונת דרכים, וכביש 38 כבר גבה את חייהם של עשרות, שלא לדבר על מאות פצועים. זה אחד הכבישים המסוכנים והקטלניים ביותר, ותשתיותיו אינן מותאמות כלל להיקפי התנועה שעליו. כוונתי לכביש משער-הגיא לבית-שמש והלאה דרומה, לשפלת הדרום. כבר שש שנים, מאז נכנסתי לכנסת, אני מתעסק בנושא של כביש 38. אני עצמי העליתי את הנושא לפחות עשרות פעמים בשאילתות, במכתבים, בהצעות לסדר-היום, בדיונים בוועדות, בפניות אישיות, בפניות ציבוריות, והמציאות בשטח היא אחת: כביש 38, כביש אדום כהגדרת משרד התחבורה, המוביל לעיר בית-שמש, שבה חיים מעל 100,000 תושבים ונמצאת בתנופת בנייה אדירה, והיום כבר הכניסו בה תנאי לקבלת רישיון, היתרי בנייה,

שדרוג כביש 38, לא פחות ולא יותר. כל הבנייה שהולכים לבנות ברמת בית-שמש, התנאי לקבלת היתרים הוא שדרוג כביש 38. הכביש הזה נראה, למי שלא מכיר את זה, כאילו היה כביש לאיזה כפר נידח או עיירה קטנה. כביש חד-נתיבי, מפותל, פתלתל, חשוך, עם ראות לקויה ותנאי שטח מסוכנים, והתאונות שם הן דבר שבשגרה. נכון, ענה לי שר התחבורה: הליכים סטטוטוריים, בעיות משפטיות, קרקעות פרטיות, קרקעות קיבוצים, הפקעות, התנגדויות, מכרזים,

תוכנית מתאר, פרסומים, כל המילים המכובסות האלה. בפועל שש שנים שאני, כמו רבים מעמיתי, וראש העיר בית-שמש, מר משה אבוטבול, פונים ופונים, ועדיין אנו באותו מצב. מכרז אחד יצא לדרך, המכרז השני כבר בוטל. ובמקום לתת לכביש כזה חשיבות ועדיפות ממדרגה ראשונה, בקיצורי דרך, במכרזים ובכל התהליכים הביורוקרטיים, משחקים בכל מיני משחקים. למה אנחנו מחכים? הרי גם אחרי שהכול יאושר סופית זה ייקח עוד שנים. העיר בית-שמש היא עיר ענקית ובתנופת בנייה אדירה, והכביש הזה הוא הציר המרכזי בשפלת יהודה. אני מקווה שהולכים לענות לי כאן ממשרד התחבורה עוד כמה מילים על מה שדיברתי.

הם רשאים לא לענות, אז אני מקווה שהם בכל זאת ימצאו דרך להשיב לך, כי כל מי שנוסע באזור הזה שומע ויודע על המצוקה של כביש 38. האם סגנית השר העבירה לך בכל זאת תגובה כלשהי? סגנית השר העבירה תגובה שנתנו לה מהמשרד, והתגובה הזאת, כתובות בה כל מיני מילים מכובסות כאלה, שזה נמצא כאן וזה נמצא שם והמחלפים כאן והמכרזים בשיטת ה-DB, בשיטה כזאת, משהו מאוד מקצועי שאני לא יודע אפילו, מהו?

ואני לא יודע אם מי שכתב את זה יודע בדיוק מה הוא כתב. אבל חלחלה תופסת אותי כשאני רואה שצפי סיום הפרויקט הוא רק בעוד שלוש שנים. ריבונו של עולם, הוא עצמו אומר שזה קטע של 9 קילומטר. אני רואה כבישים, אני רואה את צומת גולני שעברתי בו אתמול, איזה פרויקטים ענקיים עשו בשנה וחצי,

ואומרים לי שקו של 9 קילומטר ייקח שלוש שנים, הרי זה לא ייאמן.

שר האוצר, אני מקווה שמצדך אין שום עיכוב ואתם משחררים כספים למשרד התחבורה. לא עצרנו שקל. את סדר העדיפויות עושים במשרד התחבורה. הדברים נאמרו. התשובה לא קיימת. שמענו קטעים ממנה, זאת תשובה, אבל לפי התקנון של הכנסת זה אפשרי. יישארו הדברים פה, ותחפש גם אולי במה נוספת. אני חושב לקחת את כל החומר שכתבתי, וגם את התשובה, ולהעביר את זה לשר התחבורה. אני אדאג שזה יעבור

ונשמע את תגובתו, ושנבין גם את התגובה. תודה רבה. תודה רבה לך, חבר הכנסת אליעזר מוזס. אם אין תשובה, אנחנו יכולים להצביע בכל זאת על העברת הנושא.

לוועדת הכלכלה, שהיא הממונה על התחבורה. אז נצביע קודם כול לגבי העברת הנושא לוועדה ואחר כך נחליט לאיזו. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה נתקבלה. קודם כול, הכנסת בעד. יש לנו חמישה בעד העברה לוועדה. אתה מציע,

אז הנושא של כביש 38, הסחבת המתמשכת בשדרוג כביש 38, כבקשתו של חבר הכנסת מוזס, יעבור לדיון בוועדת הכלכלה. אנחנו עוברים לנושא האחרון על סדר-יומנו, חברות וחברי הכנסת: טיפול בחולי סרטן בעזרת פרוטונים,

של חבר הכנסת מאיר שטרית. תשיב שרת הבריאות יעל גרמן.

זמן יקר של שרת הבריאות. היא השקיעה את כל הערב לטובת ההצעה הזאת,

זה לא דבר טריוויאלי, אני יודע שיש דרכים לעקוף את זה. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני. למה שלוש דקות, אדוני? סליחה, סליחה, סליחה, סליחה. זו הצעה רגילה.

תקלה. עכשיו יש לך 12. אני הגשתי את זה בשבוע שעבר, ולצערי זה נדחה לשבוע הזה, ולכן נשארנו עד השעה המאוחרת הזאת.

אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, אני שמח שאת נמצאת פה, למרות השעה המאוחרת בלילה. גם אתה נמצא פה. כן, בהחלט. אני ישבתי פה כל היום, לא זזתי כמעט מהאולם. הקרנת פרוטונים נמצאת היום בשימוש ברחבי העולם לטיפול בסוגים רבים של מחלת הסרטן. קרינה זו מתאימה במיוחד למצבים שבהם האפשרויות של הטיפול בסרטן הן מוגבלות. שיטות ההקרנה המקובלות היום,

שמשתמשים בהן בארץ, מציבות סיכונים קשים למטופלים, בגידולים כגון אצל ילדים, גידולים בעין,

בצוואר,

גידולים קרובים לגזע המוח ועמוד השדרה,

כבד ושד. מה זה בעצם קרינת פרוטונים, אדוני היושב-ראש? קרינת פרוטונים היא בעצם צורה מתקדמת של הקרנה, שמשתמשת במקום בקרן פוטונים, קרני אור, שבהן משתמשים בהקרנות הרגילות, בקרן פרוטונים רבת עוצמה. מה זה קרן פרוטונים? פרוטונים הם בעצם החלקיק היציב שנמצא בתוך האטום. כדי ליצור קרן של פרוטונים, המאסה של החלקיק הזה בתוך האטום היא גדולה מאוד.

המרכזי הוא יציב, בעל מטען חיובי ומאסה גדולה פי-1,800 מהחלקיקים של הפוטונים בקרני רנטגן שמשתמשים בהם להקרנות. לפרוטונים יש תכונה מאוד ייחודית, מסירת האנרגיה שלהם בצורה מבוקרת, בניגוד להקרנות הרגילות שנעשות על-ידי פוטונים. בעת שחלקיקי הפרוטונים נעים לאורך הגוף, הם משאירים שובל חלש מאוד של אנרגיה ברקמות, והחלקיקים מגיעים רק לגידול ותוקפים אותו, זאת בניגוד להקרנות הפוטונים, שכאשר אתה מקרין על אדם חולה

אף-על-פי שמגדירים רק את האזור בדיוק ומקרינים רק על האזור הזה, כל הרקמות בדרך עד לגידול ואחריו נפגעות.

אדם שמקבל הקרנות, מעבר לטיפול, שהתקווה היא בדרך כלל, כשעושים הקרנות, אמורים לחסל את תאי הסרטן באותו גידול, ושבסוף הגוף ישתקם מעצמו, הרקמות הטובות שנפגעו תשתקמנה.

זה לא עובד בדיוק ככה. כשהגידול עובר, בינתיים גם הרסו את הרקמות בדרך,

בעיות די חמורות בטיפול בחולי סרטן בהקרנות: הרקמות מסביב נפגעות והבן-אדם עצמו נהיה חצי מת עוד לפני שהוא מתרפא. מה היתרונות בעצם של קרינת הפרוטונים? במהלך טיפול ההקרנות המקובל היום בארץ,

הפוטונים, הקרן שמשתמשים בה היום להקרנות, מעבירה את מרבית האנרגיה שלה להתחלה של הגידול, ולאחר מכן הקרינה באמת חודרת את הגידול וגם את כל הרקמות אחריו. ואילו קרן הפרוטונים מעבירה רק קרינה מינימלית לקדמת הגידול, וכמות מקסימלית לגידול עצמו, והיא לא עוברת את הגידול. זאת אומרת, היא לא פוגעת בכלל ברקמות שאחריו. זה היתרון הגדול של הטיפול בפרוטונים לעומת הטיפול בהקרנות רגילות של פוטונים. משתמשים היום בטכנולוגיה של הקרנה שנקראת "עיפרון", שזה פיתוח חדשני בתחום הקרנת הפרוטון. היא מאפשרת מיקוד הקרינה באזורים שבעבר לא ניתן היה להנגיש אליהם קרינה טיפולית, וכך לטפל במקרים כמעט חסרי מענה.

אם יש גידול במוח למישהו ואתה מקרין לו את המוח, גם אם אתה מכוון את זה, אתה הורס לו חלק מהמוח, כי הפוטונים הורסים את התאים הרגילים של המוח מעבר לטיפול בגידול עצמו, ולכן זו בעיה לטפל. כשיש גידול בגזע המוח זה עוד יותר מסוכן. אז מה שעושים בדרך כלל זה ניתוח. והניתוח הוא לא בדיוק ניתוח קל, הוא מאוד קשה. הקרנות ה"עיפרון" נחשבות בעצם לכיוון ההתפתחות העתידי של הקרנות הפרוטון היום, וכבר היום רוב סוגי הגידולים הסרטניים מטופלים על-ידי הקרנות פרוטונים בשיטת ה"עיפרון", שממקדת את ההקרנה רק בגידול, בלי לפגוע בתאים מסביב, וזה היתרון הגדול שלה. מה היתרונות בעצם של קרינת הפרוטונים,

יש נזק מינימלי לרקמות הבריאות. האפשרות לטפל בדיוק רב בגידולים הממוקמים ליד איברים חשובים היא חשובה.

אם יש גידול ליד הלב ומקרינים את הלב,

אבל אם אפשר להקרין בפרוטונים, אז רק הגידול נפגע ולא הלב, וכנ"ל כל האיברים החיוניים האחרים. אפשרות לשימוש במינונים גבוהים יותר ולכן יעילים יותר, ללא תופעות לוואי ברקמות הבריאות, אתה פה יכול לתת ממש מכה של קרינה של פרוטונים שתהרוג את תאי הסרטן בלבד ולא תפגע באיברים מסביב, כי אתה יכול לכוון את זה רק למקום שאתה רוצה בדיוק. האפשרות לחזרה לטיפול במקרה הצורך, כלומר, גם אם זה לא מצליח בטיפול הראשון, אפשר לעשות טיפול שני. רמת הדיוק הגבוהה וההגנה על הרקמות הבריאות מורידות בצורה חדה את הסיכון לפתח גידולים ממאירים משניים כתוצאה מהקרינה,

בהקרנות הרגילות. בהקרנות רגילות,

בגלל הקרנה על רקמות בריאות, מתפתחים גידולים משניים ברקמות הבריאות, שלא היו קודם. סיכוי נמוך לתופעות לוואי קשות בזמן הטיפול ולאחריו ואיכות חיים משופרת למטופלים, פה אין פגיעה, אין כוויות, אין פגיעה בחיים של הבן-אדם, ואיכות החיים שלו נשמרת. שיפור היכולת לבצע טיפולי קרינה מורכבים המשלבים טיפול תרופתי,

אפשר לעשות גם קרינה,

יש היום בעולם מרכזי טיפול בקרינת פרוטונים כמעט בכל העולם. ככה נראה בערך מרכז טיפול פרוטונים, אני רוצה להציג, אבל אין לי אפשרות להציג, אז ככה אני מראה, לפחות ליושב-ראש, את מרכז הטיפול בפרוטונים. אני מאשר שיש. עכשיו, מכונים לטיפול בפרוטונים קיימים,

זה 50 שנה, ומדי שנה נבנים כמה מכונים נוספים. תנופה גדולה מסתמנת בשנים האחרונות, מאז הפך הטיפול בפרוטונים למקובל ונדרש. עם התקדמות המחקר בנושא זה כיום נוספים מכונים. כיום פועלים בעולם 31 מכונים לטיפול בפרוטונים, מתוכם 14 בארצות-הברית, ביפן, גרמניה,

ועוד רבים נוספים נמצאים בשלבי תכנון והקמה במדינות כמו שבדיה,

טורקיה, ערב-הסעודית ועוד. בישראל אין זכר לטיפול בפרוטונים, אין מכון לטיפול בפרוטונים, לא ניגשו בכלל לעניין הזה. מכון מהסוג הזה נחשב לחוד החנית בטיפול ובמחקר מדעי של מחלות הסרטן, ונמצא שהעלות תועלת שלו גבוהה מאוד למדינה שבה הוא נמצא. המכון תורם רבות גם לקידום המדע והאקדמיה המקומית. עלות הקמה של מכון לטיפול בפרוטונים ידועה כגבוהה. העלות שהייתה לפני כמה שנים הגיעה ל-200 מיליון דולר, אבל בגלל העובדה שזה התפתח ומייצרים יותר מכונות, העלות היום ירדה לסדר גודל של 50 מיליון דולר, לעומת 200 מיליון דולר לפני עשר שנים. אז אם פעם היה כאילו קושי גדול למדינה להקים מכון פרוטונים, היום הבעיה יותר קלה, כי זה רק 50 מיליון דולר, ולא 200 מיליון דולר. כדי לייצר פרוטונים, אדוני, בעצם איך זה עובד? מקימים מאיץ חלקיקים. אם ראית פעם מאיץ חלקיקים בעבודה, מאיץ חלקיקים זה מין דבר ארוך-ארוך, צינור מאוד ארוך שאתה שם מקור של פרוטונים בתחילת הדרך, ובתוך המאיץ הזה יש מגנטים חשמליים שמלווים את כל השטח, והתפקיד של המגנטים האלה הוא, כשאתה יוצר קרן של פרוטונים, להאיץ את הפרוטונים ולתת להם מהירות גבוהה מאוד ולרכז את הקרן למקום מסוים. ככה מייצרים פרוטונים. זאת אומרת, זה מתקן כבד, רציני. אם ראית פעם מאיץ חלקיקים אתה יודע על מה אני מדבר. זה משהו מאוד גדול,

עולה הרבה כסף,

יש מערכת להובלה של הקרן שנקראת beam transport system. בעזרת שימוש במערכת של אלקטרומגנטים חזקים הפרוטונים מובלים ממאיץ החלקיקים לחדר הטיפול. חדר הטיפול במכון הפרוטונים נמצא בקצה של מערכת הובלת הקרן.

אם עושים מאיץ חלקיקים לאורך,

אז בסוף 100 המטר יהיה חדר הטיפולים, ולשם מגיעה הקרן בריכוז הגבוה ביותר ובעוצמה הגדולה ביותר. במקום הזה שבו נמצאים, בחדר הטיפול הזה, שם בעצם נמצאות מערכות מודרניות שבהן ניתן לטפל בחולה, או אפילו בכמה חולים ביחד. העסק שם בנוי כך שאפשר לסובב את המכשיר לכל הכיוונים, כך שאפשר לעשות הקרנה מכל כיוון של הגוף ולכוון אותה בדיוק למקום שרוצים. חדר טיפול יחיד יכול לשרת בין 250 ל-300 חולים בשנה.

מה בעצם המשמעות של כל מה שאני אומר? אני אומר בצער, שמאחר שאין לנו בישראל היום מכון לטיפול בפרוטונים, מאות חולי סרטן שטיפול בפרוטונים היה מיטיב את מצבם לא מקבלים את הטיפול הזה בארץ, לא יכולים לקבל אותו. טיפולי הקרנות בארץ מבוססים על טכנולוגיה שאיננה מיטיבה עם חלק מהחולים, וחלק גדול מהחולים אינם מעודכנים לגבי אפשרות הטיפול בפרוטונים. היא אפילו לפעמים פוגעת בחולים. מספר מצומצם של חולים ישראלים מקבלים טיפול בפרוטונים במרכזים ברחבי העולם. החולים האלה בדרך כלל מגיעים לטיפול על סמך מידע שאספו בעצמם ובמימון עצמי. משרד הבריאות מפעיל ועדה שבסמכותה לשלוח לחו"ל ולממן טיפול בפרוטונים לחולים שנזקקים לכך. אין נתונים כמה חולים אכן נשלחו במימון המדינה לטיפול כזה. קיימת הערכה שכעשרה חולים בשנה מקבלים טיפול בפרוטונים בחו"ל על חשבון קופות-החולים, משרד הביטחון וחברות הביטוח. מדובר בדרך כלל באנשים שיש להם ביטוחים פרטיים ויכולת לקבל את הטיפול הזה בעצמם. יש כאלה שהלכו, ואני מכיר באופן אישי מקרה. אגב, הנושא הובא, לפחות לידיעתי, על-ידי אדם בשם עודד גרינפלד, אב לשלושה, שהבן שלו נפגע, איש משרד הביטחון. הוא קיבל טיפול פרוטונים ולשמחתנו גם נרפא באמת, ולכן הוא התלהב מזה והתחיל לפעול בעניין הזה, וכשהוא הגיע אלי אמרתי: בוא ננסה למנף את העניין הזה. על סמך הניסיון המעשי בישראל ובעולם, נמצא שהשיטה של שליחת מטופלים לארץ אחרת היא בעייתית.

הבן-אדם לא מקבל טיפול יום אחד וחוזר, הטיפול נמשך חודשים,

האדם צריך לנתק את המשפחה שלו מהבית, ללכת לגור במדינה אחרת חודשיים,

כי הטיפול הוא כל כמה ימים, כל יום או יומיים מקבלים טיפול בפרוטונים, ולוקח זמן עד שנגמר הטיפול שדורש חודשיים. אז האנשים בעצם גם, אם מישהו מוכן להגיד להם,

הטיפול עצמו, הצורך שלהם לנסוע למדינה אחרת, להפסיק את העבודה, זה בלתי אפשרי. גם במדינות אחרות, כמו אנגליה,

ערב-הסעודית ואחרות שבהן קיימים סידורים ממלכתיים לשליחת אזרחים לארץ אחרת לטיפול בפרוטונים, נמצא שאחוז קטן מהזכאים לטיפול כזה אכן קיבלו את הטיפול במדינה אחרת.

שוב, כי הם לא יכולים באמת להתנתק מהמדינה שלהם. ועדה שמורכבת מרופאים רדיולוגים ישראלים המליצה לאחרונה להקים מכון כזה בישראל, אולם לא ננקטו צעדים מעשיים בכיוון זה. משרד הבריאות עוקב אחר התפתחויות בתחום הקרנת הפרוטונים, אבל לצערי לא מקדם עדיין את הקמתו של מכון כזה. רק תסכם,

אני מגיע לסיכום. הפוטנציאל של המערכת, מה זה חשוב: צפי החולים בישראל שעלולים להזדקק לטיפול בפרוטונים בישראל בשנים הקרובות עשוי להגיע ליותר מ-500 חולים בשנה, וזאת בלי להתייחס לאפשרות של תיירות מרפא או תוספת חולים על-פי התקדמות המחקר בטיפול בפרוטונים על-פי החלוקה הבאה, יש חלוקה. אני לא רוצה להיכנס לפרטים של החלוקה,

מדובר על האפשרות לטפל ב-500 חולים בשנה. העמדה אומרת היום שטיפול בפרוטונים, ללא שום ספק, מציל הרבה יותר אנשים שחולים בסרטן עם גידולים שמסכנים את חייהם מאשר הטיפול הרגיל בפוטונים שגורם נזק. אני יודע שמשרד הבריאות לא באמת, אין לו עודף של תקציב. מאחר שהשרה נמצאת פה, ואני שמח שהיא פה ושומעת את הדיון, אני מציע, גברתי השרה, לקיים דיון, לכן הגשתי את זה כהצעה לסדר-היום, להעביר את זה לוועדת העבודה והרווחה, לקיים דיון. אני חושב שיש בידי היכולת להביא לכך שיוקם מכון פרוטונים בארץ. יש מי שמוכן להקים אותו, לממן אותו, להפעיל אותו, הוא מקבל אישור של משרד הבריאות, מכון אחד לפחות. מכון אחד יכול לתת תשובה באמת ל-500 חולים בשנה, ולמנוע את הצורך של אנשים לנסוע לחוץ-לארץ. אם משרד הבריאות יתמוך בזה, זה בכלל יהיה גדול פי-עשרה. אני חושב שיש אפשרות לעשות את זה. אני מוכן,

להתנדב, להיכנס בעובי הקורה, לעשות כל מה שאני יכול כדי להביא לכך שהמכון יקום, אם משרד הבריאות אכן יאשר את הקמתו של המכון הזה. אני יודע שיש דיונים גם בקרב הרופאים בארץ. אם פעם הרופאים בארץ חשבו שאולי, היו להם כל מיני ספקות, היום הדעה הכללית גם בקרב ציבור הרופאים בארץ שונתה. היום הם תומכים בטיפול בפרוטונים, בעיקר כי הוא באמת מציל אנשים. הנתונים על אלה שטופלו בפרוטונים בחוץ-לארץ,

גם אנשים בחוץ-לארץ, הם מדהימים לגבי ההצלחה של הטיפול, ובעיקר איכות החיים של החולים אחרי הטיפול. אני אודה לך, גברתי השרה, אם נקדם את הנושא בוועדת העבודה והרווחה, ואם תיתני אור ירוק. אני חושב שזה אחד הדברים שאת יכולה לעשות בקדנציה הזאת שלך, להציל הרבה מאוד אנשים בארץ ממוות מסרטן. תודה רבה לחבר הכנסת מאיר שטרית. תודה רבה על ההרצאה המאלפת. אני מוכרח לציין שלמדתי משהו חדש, וזה תמיד חשוב. אומנם השעה מאוחרת, ואין כל כך הרבה חברי כנסת,

אין הרבה חברי כנסת זו הגדרה זהירה מאוד, אבל שרת הבריאות, חברת הכנסת יעל גרמן, אתנו. אנחנו קשובים לדברייך. בבקשה. אדוני היושב-ראש, שני חברי הכנסת היקרים, שלושה.

היכן השלישי? יושב-ראש, כן, והמזכיר שנשאר אתנו, וגם כמובן הסדרנים היקרים, אני אתחיל ממש מהסוף. צדק חבר הכנסת מאיר שטרית שהנושא נדון כמה פעמים במסגרת המועצה הלאומית לאונקולוגיה, שהיא למעשה הגוף המקצועי שמייעץ למשרד הבריאות בכל נושא של אונקולוגיה, והוא גם נדון במסגרות מקצועיות אחרות. ואני יכולה לומר שהוא צפוי להידון, אם אני לא טועה, ב-18 בחודש,

ממש בשבוע הבא, בחודש הקרוב, כחלק מהמעקב אחר ההתקדמות בתחום הזה. ולכן אתה הזמנת, אוקיי, ידעת, יפה מאוד. קודם כול זה יידון, זה יידון על-ידי הגוף המקצועי שמתפקידו באמת לדון ולשקול את כל הנושאים המקצועיים, וגם כמובן הכלכליים, כדאיות כלכלית וכו'. אני גם רוצה להשיב על שאלתך אם אני אקדם. ודאי שאני לא יכולה להשיב מעל הבמה הזאת אם אנחנו כן נקדם הקמה של מכון. אני משערת לעצמי, רוצה לקוות שיש מישהו שרוצה לתרום, ולא לעשות מזה כסף, אבל אנחנו בוודאי נבחן את הנושא, נבחן גם את הנושא הזה כיאות וכמו שצריך. אבל מובן שבין שהמדינה תקים ובין שאדם פרטי יקים, צריכה קודם כול להימצא הצדקה. אני רוצה בקצרה רבה להעלות כמה נושאים שעולים כאשר אנחנו שוקלים באמת אם להקים את המכון לפרוטונים או לא. וממש בקצרה אני יכולה לומר,

שעלות ההקמה היא באמת אדירה, אתה אומר שהיא ירדה מ-200 ל-50, עדיין זה 50 מיליון דולר, וזה סכום מאוד גבוה. חטיבת ההתיישבות מקבלת יותר. סליחה? חטיבת ההתיישבות מקבלת יותר, כל שנה. יכול להיות. עדיין זה סכום גבוה. דרך אגב, זה ללא חישוב עלויות נלוות. אם אנחנו מדברים על חישוב עלויות נלוות, שהמשמעות שלהן בעיקר זה הכשרת כוח-אדם, אז ודאי שזה יעלה יותר. אבל אפילו אם היום אנחנו נקבל החלטה שאנחנו רוצים להקים מכון כזה, עד שהוא יוקם יעברו חמש שנים לפחות. אנחנו יודעים שממש בשלבים האלה יש פיתוחים טכנולוגיים חדישים עם פרוטונים, בין השאר על-ידי חוקרים ישראלים, שעומדים לצמצם את העלות בצורה דרסטית. אני לא יודעת עד כמה אתה באמת יודע כמה עולה, איך נראה המרכז הזה, אבל המרכז הזה, אם אני לא טועה, הוא על 200 מ"ר ויותר, והיום חוקרים ישראלים מפתחים שיטה של טיפול בפרוטונים בחדר של 25 מ"ר על-ידי לייזר, וזה רק אחד מהמחקרים. אנחנו צריכים לשקול אם באמת להשקיע 50 מיליון, לחכות חמש שנים, ובינתיים בתוך השנים האלה תהיה לנו טכנולוגיה הרבה יותר חדישה, הרבה יותר זולה, ויעילה לא פחות, ואולי אפילו יותר יעילה. אין ספק שאת הנושא הזה חייבים לשקול כאשר באים להחליט החלטה מהסוג הזה. יש נימוקים נוספים. אבל אני באמת לא רוצה כרגע להאריך בדיבור, רק באמת לחזק ולומר שאכן, אנחנו לא מאפשרים אפילו לילד אחד שזקוק, ואלה באמת בעיקר ילדים שזקוקים, בין השאר מפני שאצל הילדים התאים הם בצמיחה, ולכן חשוב מאוד לטפל באותו טיפול נקודתי, כפי שהבהרת וסיפרת בצורה מאוד מדויקת. הפרוטונים באמת מגיעים בצורה מדויקת מאוד אל התא שצריך לפגוע בו, משנים את הדנ"א שלו, ולא פוגעים בתאים שמסביב, ואין אפילו ילד אחד שזקוק לזה שלא מקבל היום מימון. לא צריך בשביל זה ביטוחים פרטיים. הוא מקבל מימון מן המדינה, והיום המימון של המדינה לשליחת אותם חולים שצריכים טיפול בחו"ל הוא בוודאי הרבה יותר זול מההשקעה של 50 מיליון דולר. כאמור, יש עוד נימוקים רבים. אני לא אכביר מילים, השעה מאוחרת. ראוי בהחלט לטפל, לדון ולחקור את הנושא, ואני מאוד בעד להעבירו לוועדה. תודה רבה לשרת הבריאות. אנחנו נצביע על העברת הנושא לוועדה, ואחר כך נחליט איזו ועדה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת העבודה,

בריאות, אוקיי. אנחנו כבר בתוך ההצבעה.

לא המתנתי, השרה. אם לא תספיקי אני אריץ שוב את השעון, אבל נדמה לי שהגעת. אז זו ההצבעה שלנו: ארבעה, לא נהוג להגיד איזו ועדה לפני ההצבעה?

קודם ועדה, ואחר כך מחליטים, ואם אין הסכמה,

למדת משהו חדש, קטן. אתה יודע כבר כל כך הרבה. חמישה בעד, אין מתנגדים. הבנתי שיש הסכמה לגבי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אני מודה לכולכם. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, כ"ד בחשוון התשע"ה, 17 בנובמבר 2014, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה. לילה טוב למתמידים. תודה.